יום רביעי, ראש חודש כסלו, א' בכסלו תש"ע, 18 בחודש נובמבר 2009 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. כבוד השר, זו הפעם הראשונה בכנס הזה של הכנסת שיש יותר שרים מחברי כנסת, עד רגע זה. עכשיו כבר אין יותר שרים. אנחנו מתחילים בשאילתות דחופות. האם השר המשיב הגיע? השר המשיב נמצא והשואלת נמצאת. השר המשיב ישב פה בלילה במליאה. השר המשיב אתמול היה לא רק כוכב היום אלא באמת מילא את חובתו כלפי בית-המחוקקים והמפקחת על עבודות הממשלה לעילא ולעילא. רבותי חברי הכנסת, בבקשה, הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי חבר הכנסת גדעון עזרא ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק איחוד מועצות מקומיות ראש-פינה וחצור-הגלילית, התשס"ט 2009, שמספרה פ/1643/18.

חברי הכנסת, אני הייתי רוצה רק להעיר הערה בעקבות ידיעות שהיום מתפרסמות בדבר סקר שנערך בין אזרחי מדינת ישראל מי הם חושבים הוא המושחת ביותר ומי הם חושבים הוא הנערץ ביותר, נקי כפיים. הסקר אינו מתבסס על עובדות אלא מביא את רגשות הציבור. רגשות הציבור גם מתייחסים לאותם חברי כנסת בהתאם לדעותיהם הפוליטיות, בהתאם ללאומיותם, בהתאם לשייכותם הסקטוריאלית, ונוצר מצב מעוות שבו אנשים אשר מעולם לא נחשדו, כשליחי ציבור העוסקים בשליחותם באמונה, כאנשים מושחתים, והנה יצא שמם רעה מקצה הארץ ועד קצה משום שזאת ההרגשה של הציבור. האנשים הקוראים עיתונים אינם מבינים מה זאת ההרגשה של הציבור והתחכום של אותו סקר. הם מקבלים כפשוטם את הדברים,

לדוגמה, ששני חברי כנסת ערבים, אשר מעולם איש לא פקפק בניקיון כפיהם ולא העלה חשד כזה על דל שפתיו, אולי בגלל עמדותיהם הפוליטיות אינם אהובים על הציבור בישראל, והנה הם מוכרזים ומוקעים כמושחתים. שר בישראל, סגן ראש הממשלה, אשר באמת עוסק בצורכי ציבור באמונה, פתאום הציבור חושב, אולי בגין התייחסותו לקבוצה, אולי בגלל אי-אהדתו לקבוצה, ויוצא שמו רעה מקצה הארץ עד קצה כגדול המושחתים. הדברים האלה פוגעים פגיעה קשה בשליחות הציבור. אנחנו בהחלט נמצאים בביבר של זכוכית, אנחנו בהחלט חייבים ומחויבים לעסוק בשליחותנו הציבורית מתוך הבנה שהציבור יכול לבקר אותנו, שאנחנו נמצאים בעין הסערה ונבחנים בזכוכית מגדלת על כל צעד ושעל שאנחנו עושים. אבל גם אנחנו נמצאים במקום שבו יש לנו משפחה, יש לנו ילדים, יש לנו נכדים. מעולם איש לא פקפק ביושרם וביושרתם של חברי הכנסת, אף-על-פי שבהחלט יכול היה לחלוק חלוקה מוחלטת על דעתם, אבל מעולם לא הייתי בא ומגדירם כמושחתים. כי מה שהציבור חושב ומפורסם לאחר מכן כעובדה, הופך את הדבר לבלתי נסבל, בבחינת הפיכת דמם של פוליטיקאים הפקר. חבר הכנסת הרצוג, נוח לנו היום לבוא ולעמוד מול אותה תופעה אשר בה יוצאים נגד אנשים ומייחסים להם דברים שהם לא מתקבלים על הדעת. אני מכיר שני יריבים קשים לתנועה הציונית, שני חברים שלי לכנסת, המחלוקת ביני לבינם היא תהום פעורה, אם זה חבר הכנסת מוחמד ברכה, אם זה חבר הכנסת אחמד טיבי. אני מכיר אותם באופן אישי ובאופן בלתי אמצעי ומכיר את כל מהלכיהם והליכותיהם. לבוא ולומר על אנשים אלה שהם מושחתים? גורו לכם. הרף לכם מעניין זה, ולבוא ולומר בצורה כל כך מתוחכמת: זה מה שהציבור חושב, כאשר אתה מפרסם מה שהציבור חושב, אתה מפרסם דיבה. נכון שהכנסת לא פעם נותנת חומר בידי דעת הקהל היוצרת, ובהרבה מקרים זכינו לשם רע בגלל מעללינו ופעולותינו, בין פעולותינו האישיות ובין פעולותינו הציבוריות. תמיד לא ייחסו את זה רק לחבר כנסת, ייחסו את זה לכנסת כולה, והשפלתה של הכנסת היום אינה במקום, אני מוכרח לומר. אנחנו מוכנים לתת את הדין על כל דבר שבאמת אנחנו מחויבים בו, ברמה הציבורית וברמה האישית, אבל לא ייתכן שדמם של פוליטיקאים ייהפך הפקר. אני מוכרח לומר זאת בצורה הברורה, החדה והחלקה ביותר. גם התראיינתי הבוקר לאחת הרשתות ואמרתי זאת ללא כחל ושרק. תודה רבה, רבותי חברי הכנסת. אנחנו עוברים לסדר-היום. שאילתא דחופה לשר הרווחה.

השר הרצוג יעלה על הבמה פעם נוספת, כאילו לא עזב אותה עוד מאתמול בלילה, והוא ישיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת אחמד טיבי, סגן יושב-ראש הכנסת, אשר ישאל את השר מהצד אבל יקריא קודם כול רק את השאלה כפי שהיא. יקריא אותה, ולאחר מכן תהיה לו הזדמנות להרחיב.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך על הדברים בפתח הישיבה. אני מודה לך גם בשמו של חבר הכנסת ברכה. סניף הביטוח הלאומי בטייבה, אדוני השר, טרם נפתח. רצוני לשאול: מתי ייפתח סניף הביטוח הלאומי בטייבה,

אחרי זה תוכל להרחיב.

המוסד לביטוח לאומי גיבש תוכנית לתפיסת שירות חדשה, בהנחייתי. אני גורס שיש צורך לשנות את מיפוי המתקנים של הביטוח הלאומי, לשכלל אותם ולשפר אותם, גם בגלל העובדה שבאמת, המיפוי היום מראה שיש צורך ברור במגזר הערבי, במגזר הלא-יהודי. התפיסה הזאת כוללת הקמת מרכזי שירות חדשים ברחבי הארץ. זה לא בהכרח חייב להיות סניף, עוד פיל לבן, אלא מרכז שירות שנועד לתת מענה לאוכלוסייה בכל המגזרים, לשפר את השירות הניתן למבוטחים, להופכו לנגיש יותר. במסגרת זו מתוכננת פתיחתו של מרכז שירות בטייבה, אדוני חבר הכנסת טיבי. התוכנית האמורה מחייבת הליך של אישור תקציב. למה נתקענו עד עכשיו? לקח לנו כמה חודשים טובים להגיע להבנות עם הוועד וההסתדרות על תפיסת השירות, כי אנחנו משנים, משנים מיקומים, משנים תפיסות עולם בכל מה שקשור למתן השירות. ברוך השם, אחרי חודשים לא פשוטים של דיאלוג ומשא-ומתן, הגענו להבנות מלאות, הנהלת המוסד לביטוח לאומי והוועד, ההסתדרות ואנוכי, וגם במעורבות אישית של יושב-ראש ההסתדרות. אנחנו מקווים לחתום, ממש בימים הקרובים, על ההסכם עם העובדים, ועכשיו להקצות את התקציב ליישום התוכנית. המוסד לביטוח לאומי הוא מוסד מורכב מבחינה ביורוקרטית. ההצעה לתקציב הבינוי והקמת המרכזים הוגשה לוועדת הכספים של מועצת המוסד, והיא אמורה להידון בקרוב מאוד. אני גם מוודא אישית שיגמרו את התוכנית. מהרגע שיאושר התקציב יוחל באיתור מבנה מתאים בטייבה, בהליך של מכרז על-פי חוק חובת מכרזים. אני מקווה שלא נראה את מה שהיה בשפרעם, שהזכרתי אתמול בערב, שאנחנו כבר פעם שלישית או רביעית מנסים לאתר מתקן, כי כל מיני ספקולנטים הציבו מחירים פי-ארבעה ממחיר השוק של הנכס. אני מאוד מקווה שבטייבה זה ילך יותר מהר. אני יודע עד כמה אתה דואג ודורש את הנושא הזה ותובע אותו גם בהליכים משפטיים וגם בפניות ציבוריות. אני מקווה שאנחנו מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. אדוני, האם יש צפי של זמן, אני אפגש בשבוע הבא עם מנכ"לית הביטוח הלאומי, אסתר דומיניסיני, ואבקש ממנה להזמין אותך ולשבת אתך, לתת לך סטטוס מלא. בהזדמנות זאת אציין, לנוכח פניות של חברי כנסת ערבים ואישי ציבור, ובלי שום קשר גם מתוך,

זה מכתב ששלחתי לך וגם לה. היא ענתה בכתב, ואני מודה לך על התשובה.

אציין בהקשר אחר שקצבאות המוסד לביטוח לאומי תוקדמנה לפני עיד אל-אדחא, ותשולמנה עד 27 בנובמבר. קיבלתי מכתב שזה ישולם ב-25 כי 27 זה החג. הכול לפי התאריך המוקדם יותר.

אז שכולם ידעו. דרך אגב, כבר יש נוהל כתוב וקבוע. אדוני השר, למה שלא תסכים להצעת החוק שמחייבת? אין צורך, כי זה קיים בנהלים. כל התאריכים של התשלומים, הנהלת המוסד קובעת לפני כל החגים את התשלומים. זה רץ אוטומטית. אין שום צורך בחוק בשביל הדבר הזה רק בגלל ציבור כזה או אחר. בכל החגים יש תשלום לפני. כבוד השר ימתין עוד. כמובן, בפרוצדורה שאנחנו מדברים בשאילתות דחופות, יכולים גם שני חברי כנסת נוספים לשאול. בדרך כלל, חבר הכנסת טיבי, אתה יודע שאני מכבד את הצעותיך. אין צורך בחוק, אבל אתה יכול לסגור את כל הנוהל עם גברת דומיניסיני. אדוני ישיב גם על שאלתו של חבר הכנסת אברהים צרצור. בבקשה, אדוני. בהזדמנות זו אני מאחל לציבור המוסלמי בארץ כול עאם ואנתו באלף ח'יר,

ואנתו בח'יר. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, מה הן באמת אמות המידה שלפיהן המוסד לביטוח לאומי או משרד הרווחה מחליטים להקים או לפתוח סניף של המוסד במקום x או y?

כל התהליך עבר שינוי דרמטי. מה היה נהוג בעבר? בנו בניין במקומות מסוימים, בראש ובראשונה ביישובים הגדולים. אחר כך בנו סניפי משנה ואחר כך אשנבים, ועכשיו יש אפילו ניידות שירות. כל התפיסה הזאת צריכה לעבור מהעולם. ראשית, יש לנו דואר אינטרנט ומחשב. שנית, יש יותר נגישות, אנשים יודעים להגיע.

במיפוי שעשיתי זה ברור מאוד שיש צורך לשדרג את התשתיות במגזר הערבי. יש דיבורים, מעבר לשפרעם ורהט, שנמצאים בתהליך, אנחנו גם שוקלים יישובים בדואיים נוספים, יישובים במרכז הארץ ובמשולש ויישובים בגליל, לפי גודלם. אבל הרעיון הוא להקים מרכז שירות שכבר נותן מכלול של שירותים, ולא רק מה שהיה נותן הסניף. לכן, תפיסת מרכז השירות היא מאוד משמעותית. יש תוכנית מלאה לפי גודל היישובים ומספר התושבים שהמרכז משרת. אני גם נתתי הנחיה שבקליטת העובדים החדשה תבוא לידי ביטוי העדפה מתקנת בקליטת בני המגזר הערבי, המגזר הלא-יהודי, בשדרות הביטוח הלאומי. כל השינויים האלה הם בתהליך. כמו שהוכחתי אתמול שאני עושה את זה בשירותי הרווחה, זה יקרה גם בביטוח הלאומי. הדוגמה של שפרעם אתמול,

שפרעם זו דוגמה קלאסית למלחמות מקומיות ומשפחתיות וחמולתיות. אפילו רהט, אני אישית יושב על הביטוח הלאומי כל הזמן, מה קורה עם רהט. בכל פעם שיצאנו במכרז, אינטרס אחד תקע אינטרס אחר, ומי סובל?

אז עכשיו ניתנה הוראה ללכת על מהלך ואיתרנו מבנה ויש משא-ומתן כדי לגמור את עניין רהט ושיהיה סניף מכובד ברהט בגודל מתאים, ולא הפריקסט שנמצא שם היום. אותו דבר בשפרעם. כמה פעמים אתה יכול להוציא מכרז ובכל פעם מישהו מעלה מחיר,

זה לא אפשרי, זה לא הגיוני, זה לא אמיתי. עכשיו, אחרי שהורחב המכרז בשפרעם ונתנו הרבה יותר מרחב להצעות לשכירות, יש כבר כמה הצעות, ואני מקווה שנאיץ את זה. אותו דבר בטייבה ובמקומות אחרים, יוקמו מרכזי שירות.

אני מאוד מודה לשר. רבותי חברי הכנסת, אני מבקש מכל חברי הכנסת אשר אושרו להם הצעות דחופות להיות באולם, כי פעמים קורה שמדלגים על שאלה כזאת או אחרת. חברת הכנסת שמאלוב, את הגעת בדיוק בזמן. אני מציע לכם להיות באולם כל הזמן. השר עוזי לנדאו כרגע בפקקי תנועה ואינו יכול להגיע. אני רק מודיע את זה, לא שאני מסכים עם זה. אני לא יודע למה השר לביטחון פנים אף פעם לא מאחר. תמיד הוא נמצא פה. שר הרווחה תמיד נמצא פה בזמן.

ברשותו של חבר הכנסת וקנין, נמתין עד שהוא יגיע, ובינתיים נעבור לשאילתא לשר לביטחון פנים. בבקשה, אדוני יעלה על הדוכן. שאילתא של חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אשר קודם תקריא את השאילתא כפי שהיא, ולאחר מכן תוכל להרחיב, כמו גם שני חברי כנסת אחרים, אם יבקשו לעשות זאת.

ביום כ"ח בחשוון תש"ע, 15 בנובמבר 2009, חסמה המשטרה את התנועה באיילון, גרמה למאות רוכבים לעמוד ושלחה שוטרים לרשום מספרי רישוי של אופנועים וקטנועים בכביש. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה עם מספרי הרישוי שנרשמו באיילון? 2. האם אין כאן ניסיון להפחיד את המתנגדים לתעריף החדש?

את יכולה לשבת. מייד כשהוא יסיים תוכלי לשאול שאלה נוספת. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ ביקשה לדון בהפגנת רוכבי האופנועים שחסמו את התנועה בנתיבי-איילון. ביום ראשון, 15 בנובמבר 2009, הפגינו ללא רשיון אלפי רוכבי אופנועים בנתיבי-איילון נגד העלאת מחירי הביטוח תוך חסימת התנועה. כתוצאה מכך המשטרה חסמה את התנועה בקטע הצפוני של איילון-דרום כדי לאפשר את המשך התנועה בנתיבי-איילון לכיוון דרום. לאחר שמארגני ההפגנה התחייבו להמשיך ולנסוע בצורה מסודרת, ללא הפרעה לתנועה, עד לאיצטדיון "בלומפילד", פתחה המשטרה את הציר. מאחר שחלק מהרוכבים לא עמדו בהתחייבות המארגנים, חסמה המשטרה את ציר התנועה בשנית. לנוכח האמור, המשטרה רשמה את מספרי הרישוי של רוכבים אלה שהפירו את הסדר לאחר פתיחת הציר. בסך הכול נרשמו כ-800 דוחות תנועה ונשלחו לבתי הרוכבים. במקביל, נחקרו תחת אזהרה שבעה ממארגני ההפגנה. אבקש להודיע כי רישום הדוחות לא נועד להפחדה אלא היה נגד הרוכבים שלא עמדו בהתחייבות המארגנים והמשיכו בהפרת החוק והפרת חוקי התנועה. אתמול התקיימו דיונים בין ראש אגף התנועה לבין נציגי הרוכבים במטרה להגיע להבנות על קיום ההפגנות הבאות בהתאם לחוק. כתוצאה מכך, תיערך בחינה מול המחלקה המשפטית במשטרה לגבי האפשרות לביטול הדוחות שנשלחו, ואם יהיה ניתן להמירן באזהרה בלבד, כאשר כל מקרה ייבחן לגופו במחלקה המשפטית. כלומר, לא היתה הבטחה של ביטול הדוחות, היתה הבטחה של ראש האגף שיבחן עם המחלקה המשפטית אם אפשר לבטל את כולם או את חלקם. הדבר יותר בעייתי לגבי המארגנים, שהפירו את ההתחייבויות שהם נטלו על עצמם. הנושא כרגע בבחינה.

חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ, עכשיו את יכולה לשאול כל מה שאת רוצה. ראשית, אדוני השר, זה לא מה שיצא בתקשורת. בתקשורת יצא שאכן יבוטלו הדוחות, ולא כפי שאתה אומר. תבקשי מהתקשורת שתבטל את הדוחות. פה עומד השר הממונה, מעבר לזה, יש לי שאלה: מדוע כשנשאלו השוטרים למה אתם עושים את זה, הם פשוט לא ענו? שאלו אותם: מדוע אתה רושם את המספר שלי? הם לא אמרו לאף רוכב: זה בגלל שאתה מפריע לתנועה. העצירה של התנועה היתה יזומה על-ידי המשטרה ולא על-ידי הרוכבים. חלק מהם לא היו קשורים בכלל להפגנה עצמה.

כשעצרו אותם ושאלו את המשטרה מדוע אתם עושים את זה, המשטרה לא ענתה.

יש לנו כל כך הרבה פשע בישראל. האם בזה צריכה להתעסק המשטרה בדיוק באותו יום? לחבר הכנסת בן-ארי יש שאלה נוספת. אני מברך את המשטרה על ההתנהגות הסלחנית כלפי מחאת האופנוענים. אני הייתי רוצה לדעת, אדוני השר, בעקבות ההפגנות שהיו לפני חמש שנים באותם מקומות בכביש איילון, של מפגינים שמחו נגד עקירת יהודים מבתיהם, לא עבור הכיס הפרטי שלהם. אנשים חטפו מכות באלות, קטינים נעצרו עד תום ההליכים, חלקם עדיין מתנהלים נגדם משפטים, וההתנהגות של המשטרה היתה הרבה יותר תוקפנית ואלימה, תוך הגשת כתבי אישום קשים ביותר. האם בעתיד יתנהגו באופן סלחני גם כלפי מפגינים שלא ידאגו לכיס שלהם אלא ידאגו לארץ-ישראל ולעם ישראל?

חברת הכנסת ברקוביץ, אני רוצה להבהיר:

מה שכתוב, אני לא אחראי על מה שנאמר. כשאני נותן את התשובה, זה בדוק. הנושא של הביטול עדיין נבחן, עדיין אין החלטה. מה ייגמר ומה יהיה בסיכום, זו שאלה שאולי מחר או היום או בעוד שבוע נדע. כרגע זה בסימן שאלה. הנושא של מה אמרו השוטרים לאופנוענים, לא אמרו כלום. אני אומר שכל חסימה וכל הפרת סדר זו עבירה על החוק. הדברים האלה ברורים וחדים, ואני חוזר עליהם יותר מפעם אחת.

שמארגני ההפגנה הזאת היו והוזהרו ונאמר להם: רבותי, לא לחסום, והם הפירו, ולכן פתחו בחקירה נגדם תחת אזהרה. אי-אפשר בישראל להביע מחאה? מה זה קשור במחאה? לחסום כבישים זה לא מחאה, זה הפרת סדר. זה עבירה על החוק. אם את לא יודעת, אני אסביר: כל חסימה של ציר, לא, את צריכה להבין שאין פה חסינות. כל חסימה של ציר ראשי שלא בהתאם לנהלים ובהתאם לסיכום עם המשטרה, ומפירים פה רשיונות או אישורים, המשטרה צריכה מייד לנקוט צעדים:

לזמן אותם חקירה, ב. אם יש מקום, גם לפתוח ולהגיש כתבי אישום. אין פה הפחדות, חברת הכנסת ברקוביץ. אני מצטער, אני מנסה להסביר. את חושבת שמתעסקים פה בהפחדות? אנחנו לא נמצאים במדינות חשוכות. יש פה חוק והחוק יישמר, וכל עוד אני נושא באחריות, החוק הזה יורחב גם לזה, ואחרי זה נתייחס גם למקרה שהזכיר חבר הכנסת בן-ארי. אי-אפשר שכל אחד יעשה דין לעצמו. לא ניתן.

אם רוצים להגיע להסדרים, ויש אנשים טובים וכאלה שרוצים להגיע להסדרים, כרגע זה נבחן במחלקה המשפטית. לא קבעתי עמדה. הנושא בבחינה. חבר הכנסת בן-ארי, הנושא ידוע לי. מה לעשות? העלינו את הנושא הזה גם בוועדת השרים לחקיקה, האם הולכים על חנינות, האם הולכים על ויתורים. רק לפני שבוע או שבועיים הדברים הועלו בוועדת השרים לחקיקה שהייתי חבר בה. אני שאלתי אם יש גם סלחנות כלפי מפגינים אידיאולוגים כמו הסלחנות אליהם. חבר הכנסת בן-ארי, אני מכריז ואומר שלעולם לא נעשה הפרדה בין אדם לאדם, בין מפגין למפגין, בין חוסם לחוסם. אם זאת היתה הכוונה, לעולם לא נעשה זאת.

צריך לבחון אותם, בעתיד, כי בעבר זה היה. בסדר, תשמע, אני רק שמונה חודשים בתפקיד, ולא כל דבר אני ממציא כרגע. אני אומר שלגבי מה שהיה היום ומה שיהיה מחר, אי-אפשר לעשות הפרדה וגם לא אתן שיעשו הפרדה בין אדם כזה לאחר. חוק הוא חוק וסדר הוא סדר. גם פה, כשאמרו שיבחנו, אני רוצה לדעת למה יבטלו ומה קורה. הדברים האלה חדים וברורים. תודה רבה לכם. תודה לכבוד השר. אנחנו מטריחים אותך כל שבוע משום שרוב השאלות אליך, משום שאתה שר שבא במגע יותר מכול עם המשטרה, ולפעמים נדמה לאזרחים שהיא פוגעת בנו, ולכן אתה השר המבוקש ביותר על-ידי הכנסת, המפקחת על פעולות הממשלה. אנחנו ממשיכים.

חוזרים לשר לנדאו, אשר נחלץ מהפקקים בלי עזרתו של השר לביטחון פנים. הוא יעלה לבמה וישיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת יצחק וקנין, שישאל את השר כפי שכתוב בנייר שאושר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, נוכח הבלבול בציבור בנוגע להחלטות הממשלה בעניין הקפאת היטל הבצורת וייקור מחיר המים במקביל, רצוני לשאול:

ממתי ועד מתי ובאילו תנאים? 3. האם מחירי המים יעלו? 4. אם כן, ממתי, באילו שיעורים ובאילו ענפים? 5. האם עליית המחירים תהיה גדולה יותר בשל ביטול ההיטל? תודה רבה. כבוד השר, בבקשה. אחרי זה תוכל להרחיב. גם חבר הכנסת צרצור ביקש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, להלן ההתייחסות לשאילתא שבנדון: בעקבות הצעות חוק פרטיות בנושא, בין היתר של חברי ועדת הכספים של הכנסת, אכן הוחלט להקפיא זמנית את היטל הצריכה העודפת, היטל הבצורת. במהלך השבועות האחרונים נוהלו מגעים אינטנסיביים בין חברי הכנסת המציעים לגורמים הנוגעים בנושא בממשלה, בתיווכו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה ועל דעתו של ראש הממשלה. בעקבות מגעים אלה התגבשו הבנות הן בעניין היטל הצריכה העודפת והן בעניין תעריפי המים, כפי שתפורטנה להלן. 1. לעניין היטל הבצורת, נקבע כי ההיטל אכן יוקפא לתקופה שמ-1 בינואר 2010 עד 15 באפריל 2010. מהלך זה מוצא את צידוקו העיקרי בעובדה שבחודשים אלו כמות המשקעים גבוהה יחסית והצריכה העודפת בציבור, בפרט לצורכי גינון, מצומצמת יותר ביחס לשאר חודשי השנה.

הסכמה על הקפאת היטל הבצורת מטרתה גם להקל על ציבור הצרכנים עם התייקרות תעריפי המים הצפויה ב-1 בינואר 2010. חשוב להדגיש כי עד ל-31 בדצמבר 2009 ההיטל עומד בתוקפו. 2. יישום הסכמה, כאמור, בעניין הקפאת ההיטל, וכן לגבי ביצוע כמה תיקונים הכרחיים בתפעול החוק, ייעשה בהקדם בתיאום בין גורמי הממשלה לבין חברי הכנסת המציעים. על רשות המים להביא בהקדם האפשרי מידע זה לידיעת הציבור, עם גיבושם של התיקונים האמורים בהיטל הצריכה באורח מיידי, עם גיבוש ההסכמות. 3 5. לעניין תעריפי המים, לאחר תהליך ארוך אשר נמשך יותר משנה ובו נשמעו טענות הציבור, אני מוסיף: בשימועים, החליטה מועצת רשות המים, בהתאם לסמכויותיה, לקבוע כללים לתאגידי המים והביוב וכן תעריפי מים ליתר הספקים, אשר ייכנסו לתוקפם ב-1 בינואר 2010. תעריפים אלה משקפים את העלות הכוללת של פיתוח התשתיות להפקה,

וחלוקת המים, לרבות בתחום הרשויות המקומיות ובתאגידי המים והביוב.

התעריפים באים לענות על צורכי ההתפלה הנובעים ממצבו של משק המים והמשבר שבו הוא נתון. אלה יהיו כספים צבועים, אדוני? כל כסף שייגבה מהציבור ייכנס לקרן מיוחדת ולא לקופת האוצר?

אני כרגע עוסק בתעריפי המים. אני מבחין בין תעריפי המים לבין ההיטל. ההיטל עובר לקופת האוצר, אלא אם כן הדבר ישונה. תעריפי המים נועדו לדאוג לכך שמשק המים כולו ינוהל כמשק סגור. שיקוף עלויות אלה כרוך בהעלאת תעריפי המים לצרכנים בשיעור ממוצע של כ-40%. כל נפש המתגוררת ביחידת דיור תהיה זכאית ל-2.5 מטרים מעוקבים לכל חודש בתעריף נמוך, כאשר יתר הצריכה הינה בתעריף הגבוה. כמו כן, על מנת להקל על ציבור הצרכנים, עקב ההעלאה החדה במחירי המים, הגיעה הממשלה, באמצעות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, להבנות עם חברי הכנסת, והוסכם כי העלאת תעריפי המים תיעשה באופן מדורג, כך שב-1 בינואר 2010 יעלו התעריפים ב-25%; לאחר מכן, ב-1 ביולי 2010 יעלו התעריפים ב-16% נוספים. עמדתי על כך שעליית מחירי המים תתבצע באופן מדורג. עד כאן. עד שמבקר המדינה יגיד את דברו. שאלה נוספת לחבר הכנסת וקנין, ולאחריו, לחבר הכנסת אברהים צרצור, ולאחר מכן, לחברת הכנסת רגב. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, גם ממך נשמע,

בדיונים כאן במליאה, וגם מנציב רשות המים, מר שני, שאם יהיו משקעים בכמות גדולה מאוד, היטל הבצורת, לגביו, יבוטל. אבל יש השפעה של כמות המשקעים לא רק על היטל הבצורת, אלא על עניין של אותם גורמי התפלה, שאתם היום משקיעים בהם הרבה כסף כדי להתפיל מים. ברור שזה משפיע על אותו תחום.

האם הדבר הזה לא ישפיע על מחירי המים? האם העלייה בהדרגה היא ברורה ומוחלטת, או שיהיו פה שינויים בתעריפי המים במידה שתהיה כמות משקעים גדולה?

חבר הכנסת אברהים צרצור. אדוני יענה לכולם יחד. יכול להיות שהשאלות תואמות. כבוד השר, הרשויות המקומיות התבקשו ליישם את החוק ולהקים איגודי מים וביוב. בקשה זאת עוררה ויכוחים קשים בתוך היישובים עצמם, במיוחד אלה שיש בהם בארות בבעלות פרטית. השאלה שלי: האם עצם הקמת איגודי מים תפגע בבעלות הפרטית על בארות המים או תמנע מהם, מבעלי בארות המים, להשתמש במים שלהם באופן פרטי, באופן חופשי?

חברת הכנסת רגב, בבקשה. אני בטוחה,

שזה מביך אותך מאוד לעמוד פה ולענות אל שאלות כשאין לך בעצם סמכות על רשות המים. לכן אני בטוחה שתעשה כל מאמץ כדי שחוק הפיקוח על המים יאושר לפני 30 בדצמבר 2009, כדי שלשר התשתיות ולכנסת יהיה עניין ויהיה מה להגיד בנושא המים. זאת הערה שולית. את שואלת את השר: האומנם? אני שואלת את השר. אני בטוחה ששר התשתיות רוצה שתהיה לו אחריות על סוגיית המים, רוצה לבוא ולעמוד פה כאחד שיש לו מה להגיד, ולכן הוא יקדם את חוק הפיקוח על המים. אבל השאלה שלי אליך, כבוד השר: מדוע ב-1 בינואר אתם מעלים את המחירים ובאותה נשימה אתם גם מורידים את כמות הקוב לאדם? אתה הרי יודע שעל-פי נתוני האו"ם ועל-פי נתוני ארגון המים, בן-אדם זקוק ל-150 ליטר ליום כדי לחיות בכבוד, קרי 4.5 קוב לחודש. ואתה הולך להוריד את הקוב ל-2.5 במחיר מסובסד, וכל עלייה מהשימוש הזה שתהיה מחויבת, כי אדם זקוק ל-4.5 קוב, הוא ישלם על זה 8 9 שקלים ללא מע"מ. זאת פשוט חוצפה ואכזריות כלפי האזרח.

היא שואלת. שוב האומנם. חברת הכנסת מירי רגב, הדברים שלך מופרכים, סליחה שאני אומר את זה. אני קיבלתי את חשבון המים שלי לחודשיים האחרונים. אנחנו שתי נפשות שגרות בבית. שילמנו 20 קוב. תגיד איפה אתה גר. בעיר רעננה. בעיר רעננה יש מערכת מים מסודרת. שהיא חלק מירושלים. 5 קוב, שזה בערך 150 ליטר לאדם בחודש. אני אינני משפחה נצרכת ואני חושב שאם צריך לסבסד משפחות נצרכות, אני צריך להיות בין המסבסדים. פעם אחת לא שילמתי היטל. אפשר להסתדר יפה מאוד, עם גינה קטנה, ב-5 מטר מעוקבים לחודש. האו"ם יכתוב מה שיכתוב, כבוד השר, זה לא האו"ם. נא לא להפריע, חברת הכנסת רגב. את שאלת, הוא עונה. לומר לחברת הכנסת רגב, אדם צריך לקבל באמת את המינימום שלו במחיר מינימלי. המינימום זה 4.5 קוב. חברת הכנסת רגב. רק רגע, אדוני השר, אני אגן עליך. במדינה שאין לה מים צריך לראות מי צריך לסבסד, את מי צריך לסבסד. חברת הכנסת רגב, יש פה סדר.

חברת הכנסת רגב, אני קורא לך לסדר. מי שמסבסדים ישתמש באמת בכמות מים שהיא סבירה, שהיא הגיונית, שמצומצמת הרבה יותר. הערה שנייה שלי: אני מסכים שאין לי סמכות על רשות המים. קבעה הכנסת בימי הממשלה הקודמת, תתקן את זה. חברת הכנסת מירי רגב, חברת הכנסת רגב, אולי את לא מבינה, יש מלבדך עוד 119 חברי כנסת. לא יכול להיות שכשאת מחליטה את מדברת. בשביל זה בחרת יושב-ראש. כן טוב, לא טוב, זה עניין אחר, אבל בחרת אותו. אני ראיתי בדיוק מי בחר.

אני רוצה לומר לחברת הכנסת רגב שישנה כרגע ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט ביין, שהכנסת מינתה, ועדת הביקורת של הכנסת מינתה. קצת כבוד לוועדה,

תני לה להגיע למסקנות. יכול להיות שהיא תייתר את ההצעות שלך ואת ההצעות שלי. יש לי דעה ברורה על כך שבתחום של רשות המים, רשות החשמל, סדרה של רשויות, פעלה הפקידות במדינת ישראל להוצאת סמכויות מן הדרג המדיני ולהפקדתן בידי הפקידות הממשלתית. אני אומר את זה בכל הכבוד לפקידות. עשו את זה, כמעט אמרתי בכוונת מכוון. התוצאה היא שכאשר רשות המים מעלה מחירים בהיקפים של 40% 50% היא מסתכלת רק על נושא המים. היא עושה את עבודתה, לא מעניינים אותה דברים אחרים,

זה בדיוק תפקידו של דרג מדיני. מי ששינה את החוק צריך לבוא ולהסביר למה הוא עשה את זה. אני חושב שאת זה נצטרך לשנות, ואת זה אני מקווה לעשות. דרג נבחר,

אני מסכים, אדוני. צודק כבוד השר, אנחנו מחכים לתוצאות.

זה דיון בוועדה, זה ההבדל בין המליאה לוועדה. הממשלה זה דרג מדיני. אין הערה, זה לא דיאלוג. את שואלת, הוא עונה.

חברת הכנסת רגב, שהוויכוח יהיה מסודר והוויכוח יהיה ענייני והוויכוח יהיה תוך הבנת המציאות הקשה של משבר המים שבתוכו אנחנו נמצאים. אשר לשאלותיהם של חברי הכנסת האחרים. אנחנו מחכים לתוצאות הוועדה. לשאלות שני חברי הכנסת הנוספים. לשאלת חבר הכנסת יצחק וקנין: היו שם שתי הערות או שתי שאלות.

האם העובדה שהחורף יהיה גשום, האם תהיה לכך השפעה על ההיטל? התשובה היא בוודאי. אני לא יכול כרגע לומר בכמה תהיה ההשפעה,

אנחנו לא היינו מוכנים, אני לא הייתי מוכן להוציא מידי את הכלי הזה. הכלי ששמו היטל הביא לתוצאות חשובות בקיץ האחרון. חסכנו, כך אומרת רשות המים, בין 15% ל-20%. זה משבר שצריך לעשותו. זה לא קל, זה לא פופולרי לקבל את ההחלטה.

החשיבות הנוספת של ההיטל, אני חושב שהוא הביא למודעות הציבור את המשבר שבתוכו אנחנו נמצאים, ושעל כן צריך לחסוך ואסור להשתמש ב-150 ליטר ממוצע לאדם, אף-על-פי שהאו"ם כותב את זה. צריך לראות איך עושים את זה באופן צנוע יותר וחסכני במצבים של משבר. ההערה השנייה שלי, לשאלתך אם ההיטל קשור בהעלאת התעריפים: אין שום קשר בין ההיטל ובין העלאת התעריפים. לגבי ההתפלה. את כל מפעלי ההתפלה שנמצאים בתכנון ובצנרת אנחנו נמשיך בכל הכוח.

שעד השלמת מפעל התפלה עוברות כמה שנים. אתה נכנס לפרויקט, אתה צריך להשלים אותו. לפני כשבע שנים ב-2001, קיבל שר התשתיות ליברמן החלטה להתפיל מים בשיעור של יותר מ-400 מיליון מטר מעוקב לשנה. שנה אחר כך יורד גשם ברכה, ואז מגיעה הפקידות למסקנה שאפשר לחסוך את הכסף ולא צריך להשקיע במתקני התפלה. אז עוברות עוד שש או שבע שנים, זה בערך הזמן, חמש שנים, עד שאתה, שאתה צריך כדי לבנות מפעל התפלה, ועכשיו אתה נמצא במשבר חריף כי אין לך מפעל התפלה, כי ביטלת אותו לפני חמש או שש שנים. יש ביוב, יש, חברת הכנסת רגב. מה השאלה שלך? לא מפריעים. אין לה שאלה, אדוני.

על כל שאלה תשובה.

לא, לא. זה לא הצעה לסדר-יום שאין לה גבול. יש לנו סדר-יום. יש סדר-יום ארוך. אתם גמרתם, אתם הולכים. יש חברי כנסת שנשארים פה כל הזמן. לא יכול להיות מצב שבו פתאום השר עומד ועונה לכל שאלה שאחד מחברי הכנסת מחליט שהוא יכול לשאול בלי רשות היושב-ראש. כבוד השר, נא לענות עכשיו על השאלות האחרות. חבר הכנסת צרצור, אינני מכיר את הסוגיה הזאת על דקויותיה.

ממה שבדקתי עד כה בנושא הזה, אני מצטט מן הזיכרון ומן הידע המוגבל שלי,

שאיגודי המים החדשים, אלה שקמו ואלה שאמורים לקום, לא אמורים לפגוע בבעלות הפרטית. הם רק משנים את הדרך שבה משק המים מתנהל. איגודי המים והביוב החדשים פשוט ינהלו את זה כמשק סגור, שהוא מנותק מן הרשות העירונית ומן החשבונות שלה. כל ההכנסות שלהם ישמשו להשקעה, לטיפול במערכת המים ולפיתוחה באותה רשות מקומית. לגבי השאלה הספציפית שלך, אם תימנע בגלל זה המשך פעילות המפיקים הפרטיים מבארות פרטיות שיש להם זכויות עליהן, למיטב ידיעתי לא יהיה שינוי בהשוואה למה שהיה עד כה. כללית רק אומר, שלמיטב ידיעתי בעל באר פרטית איננו יכול לשאוב מן הבאר שלו בלי חשבון,

לכן יש לכל אחד מכסות מסוימות שאותן הוא יכול לנצל, ולא ידוע לי על שינוי בהן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. כבוד סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה תעלה ותבוא ותשיב לשאילתא של חברת הכנסת מירי רגב. אני מבקש להתנצל בפנייך על שחברת הכנסת מירי רגב עיכבה את אפשרותך לשאול את שאלתך בזמן. תודה לך, כבוד היושב-ראש. משום שאתה פתחת בדברים מאוד, ככה מהלב, בנושא הסקר, בנושא השחיתות, אני רק רוצה להגיד מלה אחת. לא, לא. חברת הכנסת רגב, אולי את לא יודעת, אנחנו לא עוסקים בדוברות פה.

משום שאנחנו לא עוסקים בדוברות. בתקנון הכנסת. אבל את לא יכולה לעבור על התקנון. כרגע את נמצאת על-יד מגביר הקול על מנת להקריא את שאלתך. לאחר מכן יש לך אפשרות להרחיב. תרחיבי על מה שאת רוצה. סגנית השר, יושב-ראש הכנסת, בחוק ההתייעלות הכלכלית נקבע כי הממשלה תקבע את מפת העדיפות הלאומית לאחר שתוקף המפה הקיימת פג במאי האחרון. כידוע לי, מתגבשת החלטה ממשלתית לגבי המפה החדשה. רצוני לשאול: 1. מתי תוצג מפת העדיפות הלאומית בכנסת? 2. איך תיקבע ותגובש מפת ההשקעות בתעשייה, והאם היישובים בפריפריה יוצאו מהמפה הזאת משום שהם אמורים לצאת ממפת העדיפות הלאומית, אילו יישובים אמורים להיות חלק מזה? 1. לשאלתך הראשונה, מפת העדיפות הלאומית נקבעת בהתאם לצו המותקן מכוח חוק עידוד השקעות הון. הצו מעמיד לרשות המשרד כלים רבים ומגוונים ומהווה גורם מרכזי בעידוד התעסוקה באזורי הפריפריה. לשמחתי, לאחר כמה חודשים מאז פקיעת הצו הקודם, חתמו לאחרונה שרי התמ"ת והאוצר על צו מוסכם, שיוגש בקרוב לוועדת הכספים של הכנסת. על-פי הסכמות, הצו שנחתם יאריך למעשה את תוקפו של הצו הקיים עד לסוף שנת 2010, וההארכה הזאת תאפשר למשרד התמ"ת להמשיך ולעודד השקעות בפריפריה ותספק למפעלים את הזמן הדרוש להיערכות לקראת שינויים שעשויים להיכלל בצו העתידי. פיתוח הפריפריה הוא יעד מרכזי של משרד התמ"ת. אני רוצה רק לומר לך שבמשרד התמ"ת, אף-על-פי שהוא לא המשרד שאמון על פיתוח הגליל והנגב, יש מטה לפיתוח הגליל והנגב, עם מחלקה שבוחנת את הדברים. רק בשנת 2008 אישר מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת השקעות בסך של כ-1.4 מיליארד שקלים, לטובת פיתוח הפריפריה. ההשקעות האלה סייעו ביצירה של למעלה מ-5,000 משרות חדשות. 2. לגבי השאלה השנייה, משרד התמ"ת ימשיך לפעול לקידום ולפיתוח של הפריפריה בכל האמצעים שעומדים לרשותו. בכוונת הממשלה לבצע חשיבה מחודשת בנוגע לדרך הפעולה הנכונה לעידוד ולפיתוח של הפריפריה. חלק מהחשיבה הזאת נועד לגבש קריטריונים ועקרונות אשר יאפשרו לקבוע אילו יישובים ייכללו במפת העדיפויות. מכאן ברור לך שאני לא נכנסת כאן לפירוט של יישוב כזה או אחר. השאיפה הטבעית של השר פואד בן-אליעזר הינה הכללת יישובים רבים ככל הניתן, על מנת להביא לקידום האזורים השונים בארץ, דבר שכמובן יביא גם להגדלת התעסוקה באזורי הפריפריה. בחינת המפה מעלה שאלות מורכבות ודילמות לא פשוטות, ומשרד התמ"ת בוחן אותן לעומק על מנת להשקיע את המשאבים שעומדים לרשותו באופן היעיל והצודק ביותר. החלטות משרד התמ"ת והממשלה בכללותה יובאו לידי ביטוי בניסוח הצו העתידי. סגנית השר, אני שואלת אם משרד התמ"ת בימים אלה פועל על-פי מפה קיימת, או הקפיא את פעילותו עד שתגובש מפת העדיפות הלאומית על-ידי משרד ראש הממשלה. על השאלה הזאת לא ענית לי. משרד התמ"ת מחכה שהנושא יגיע לוועדת הכספים. אולי את לא מבינה, חברת הכנסת רגב.

אני פשוט אצטרך, חברת הכנסת רגב, תגישי בקשה לאי-אמון משום שהיא לא עונה. את לא יכולה לבוא ולנהל את הישיבות פה. אולי את לא מבינה, כי עד עכשיו אני מדבר כאילו אני משחק אתך. כבוד היושב-ראש. חברת הכנסת רגב, אין לך זכות לשאלה נוספת.

אבל אני רק רוצה להשיב ולומר, את תשיבי, בבקשה.

שכחברת ועדת הכספים, חברת הכנסת רגב, את צריכה לדעת, שברגע שנחתם הצו על-ידי שר האוצר ועל-ידי שר התמ"ת, הוא יובא לאישור ועדת הכספים, ואז ניתן יהיה לשחרר את כל הכספים.

כרגע אין כלום, חברת הכנסת רגב, אולי את לא מבינה. עכשיו היית יכולה לשאול שאלה נוספת. את לא יכולה להעיר לשר אם הוא מדבר לעניין או לא לעניין. את יכולה לבחור אותו או לא לבחור אותו. את לא מבינה את חוקי המשחק פה. פה אין אנשים שמעבר לתקנון. את לא יכולה לבוא ולהחליט מתי את מדברת ומתי לא. אולי את לא מבינה את זה. אולי את לא מבינה את זה. אני מסביר לך עכשיו במלוא הרצינות, זה חומר עדין. את לא יכולה לדבר בכל רגע שעולה על דעתך. יש לך שאלה נוספת? רציתי לשאול אותה. את לא יכולה לשאול לפני שהיא מסיימת.

היא לא סיימה. אני אומר לך מתי. אני רואה, אני שומע. בבקשה לשאול שאלה נוספת. עכשיו את יכולה להרחיב, לומר כמה שאת רוצה. אפילו עד כמעט שלוש דקות. יש לי שאלה נוספת. תודה, כבוד היושב-ראש. אתמול התקיים בכנסת, בישיבת ועדת משנה, דיון בנושא מפת העדיפות הלאומית. אמרה נציגת האוצר שאין מפת עדיפות לאומית, לכן בעצם במשך שבעה חודשים הפריפריה מופקרת. לשמחתי,

כבוד היושב-ראש, היה עיתונאי בוועדה, הוא השתומם מתשובת האוצר. הוא פנה לאוצר לקבל תגובה, והתגובה שדובר משרד האוצר אמר לו: אכן, אין מפה, ולכן אנחנו מאריכים את תוקף המפה הראשונית. קודם כול, לא יכול להיות שלוועדות הכנסת לא מדווחים אמת. בעניין הזה שלחתי לך מכתב. לא יכול להיות שאנחנו, נבחרי הציבור, לא מקבלים את האינפורמציה כמו שהיא. בעניין הזה אני שואלת אותך שאלה: האם התמ"ת מסייע בנושא תעסוקה במפעלים על-פי המפה הקיימת, או שגם הוא נמצא בוואקום, ששבעה חודשים לא עושים כלום כי אין מפת עדיפות לאומית, זאת השאלה שלי. תודה רבה. שאלה ראויה ובהחלט תקבלי תשובה, אם לסגנית השר תהיה תשובה. את לא יכולה לחייב אותה. הציבור ישפוט. את שאלת את שאלתך ברורה,

חבר הכנסת צרצור, גם לך שאלה. גברתי סגנית השר, כפי שגברתי יודעת, הרשויות המקומיות הערביות סובלות בצורה בולטת בשל העדר הכנסות עצמיות רציניות, מחסור באזורי תעשייה, ומעל לכול העדר תמריצים ליזמים ומשקיעים, בגלל אי-הכללת יישובים ערביים במפת העדיפות הלאומית, במיוחד באזורי המרכז. שאלתי היא: האם בכוונתכם, או בכוונת הממשלה, לכלול מספר גדול יותר של רשויות ערביות במפת העדיפות הלאומית, כולל באזור המרכז, ואני מדגיש: כולל באזור המרכז, כמו כפר-קאסם? תודה.

גברתי תשיב על שתי השאלות. כפי שאמרתי, נחתם צו וצריך להגיע לוועדת הכספים, וכרגע ניתן יהיה לפעול בהתאם למפה הקיימת. אני חושבת שקיבלת תשובה מאוד ברורה. לך, חבר הכנסת צרצור, כפי שאמרתי בדברי, תיעשה בחינה מאוד מאוד, הצו שנחתם, נחתם על דעת האוצר ועל דעת משרד התעשייה,

תשובה ברורה. אני חושבת שזה הישג. זה באמת יאפשר לשחרר את אותם כספים שעליהם דיברה חברת הכנסת רגב. התשובה ברורה.

לגבי חבר הכנסת צרצור, מה שאני יכולה לומר זה לחזור על מה שאמרתי קודם: תיעשה בחינה מאוד מקיפה על מנת לגרום שיותר ויותר מפעלים שנמצאים בפריפריה,

אחת המטרות, אחד היעדים שלנו, להגדיל את התעסוקה, באופן שיהיה צודק ויעיל. ייבחנו הקריטריונים, ואני מקווה שהפתרון יבוא לידי ביטוי בצו העתידי שייחתם בין שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה. תודה רבה לסגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. אנחנו סיימנו את השאילתות הדחופות. בהתאם לסדר-היום, אנחנו עוברים לדרישתם של 40 חברי הכנסת ומעלה מראש הממשלה לענות על הנושא: הממשלה עסוקה בהישרדות ואינה דואגת לצרכים של הציבור בכל התחומים. בשם 40 חברי הכנסת יציג את השאלות לראש הממשלה חבר הכנסת אחמד טיבי. אחריו יחליט ראש הממשלה מתי הוא רוצה לענות. אם הוא יחליט שהוא רוצה לענות בסוף הדיון, אנחנו נקיים את הדיון, ואז ראש הממשלה ישיב. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. לרשותך עומדות עשר דקות תמימות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי הכנסת של קדימה,

"הישרדות" הוא שמה של סדרה טלוויזיונית מז'אנר הריאליטי. הצרה שהישרדות הפכה להיות גם תמצית ותכלית הקיום של ממשלת ישראל. אדוני ראש הממשלה, זה סעיף בסדר-היום שבו ראש הממשלה מתבקש להיות כדי להקשיב לדובר, ואני עמלתי קשה כדי שאתה תקשיב לי. לא, השר כחלון מפריע לי. ראש הממשלה נמצא פה, הוא ממלא אחר מצוות החוק.

אני מבקש politically correct, שכחלון לא יפריע לי,

השר כחלון. חבר הכנסת טיבי.

חבר הכנסת טיבי, כשראש הממשלה מעיין בניירות, הוא שומע כל מלה, תאמין לי.

אני בטוח שהוא שומע,

חבר הכנסת בר-און, זו היתה קריאת ביניים ראויה, מאה אחוז,

האמצעי ואף התוכן עצמו של שלטון ממשלת נתניהו-ליברמן-ברק. כשהתבקש ראש הממשלה נתניהו על-ידי הנשיא אובמה ואנשי הממשל האמריקני להקפיא את ההתנחלויות ולדון בנושאי הליבה, הוא סירב והסביר: זה יפרק את הקואליציה שלי. שלום הקואליציה חשוב משלום האזור ומעתיד כולנו. העולם כולו מתבקש לשמור על בבת עינינו: קואליציית נתניהו-ליברמן-ברק.

יכול להיות שזו נבחרת החלומות ואנחנו לא יודעים? דרכה של ממשלת נתניהו היא הדרך לשום מקום. הדריכה במקום, מסתבר, היא-היא היעד הנכסף. העיקר הוא הדשדוש במי האפסיים. ועיקר העיקרים הוא פשוט לא להיות בתנועה, להקפיא אותה, חברת הכנסת איציק. כאשר ראש הממשלה מדבר על תהליכים מדיניים, מתעוררות אצלי שתי שאלות.

האם הכוונה היא לתהליך מדיני שיתרחש כאן, על פני האדמה, בימינו אנו, או על חזון אחרית הימים, משהו שימתין אולי לבואו של המשיח? השאלה השנייה היא מה באמת תכלית הנעת תהליך מדיני. לשם מה? מה המטרה? יותר ויותר אני מקבל את הרושם, שהתהליך על-פי ממשלתך הוא בעצם הרבה יותר מטרה מאמצעי. אני מקבל את הרושם, השר כהן, אני מאוד מבקש ממך, אתה מפריע לחבר הכנסת טיבי. זה גם לא פייר,

במיוחד על-ידי חברי אופוזיציה. העיקר, כאמור, שיהיה תהליך אין-סופי, נצחי, כזה שלא יוביל לשום יעד, אף פעם. מיטשל ילך, מיטשל יבוא, יבוא וילך וחוזר חלילה. הרבה מהומה על לא כלום. רוח וסופה אבל גשם אין. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, ככל שידיעתי במדעי המדינה משגת, שלטון נבחר על בסיס תוכנית מסוימת, מדיניות, סדר-יום, יעדים בתחומי חיים שונים וכדומה. הישרדות אינה אג'נדה, ולהיות ולא לעשות זה לא פרוגרמה. אם יש לממשלת ישראל תוכנית מדינית, מן הראוי להציג אותה, להציג אותה כאן בכנסת ובפני הציבור, ואם אין, תאמרו את האמת הפוליטית העגומה והקודרת שלכם, שלפיה כל האופקים סגורים וחסומים, השמים המדיניים יתקדרו ואין אנו אנשי בשורה, כך תגידו, לא בתחום המדיני, ולאסוננו, גם לא בתחומי חיים אחרים. תאמרו בפה מלא: אין לנו תוכנית, אין לנו חלומות, אין לנו יעדים, וכל תוכניתנו היא בעצם להעביר את הזמן. בנימין נתניהו שב ללשכת ראש הממשלה בחלוף עשור, מבוגר יותר, וצריך לומר גם בוגר יותר. הרטוריקה המשטמתית, הפלגנות ופוליטיקת המדנים שכה אפיינו את כהונתו הראשונה כראש ממשלה, אינן מאפיינות עוד את דרך התנהלותו, אבל השמרנות, הסרבנות והחשדנות לא השתנו. תפיסת העולם והשקפת החיים, דומה שלא עברו ולו רענון ועדכון קל. נתניהו המחודש הוא לא אחר מאשר שמיר הישן. גם לדידו הים הוא אותו ים והערבים הם אותם ערבים, ושלום הוא כנראה משהו שטוב רק לתפילה. אלה הם ימים רעים של שמרנות, קיפאון, סרבנות, חידלון וכישלון. אל תטעה הממשלה בתמיכה הציבורית שממנה היא נהנית. המוטיב גם בקרב תומכיה הוא ייאוש וחוסר תקווה. מה הוא בכלל, אדוני היושב-ראש, תפקידה של מנהיגות, אם לא בראש ובראשונה לסמן תקוות, לשכנע שיש תוחלת, להטיב בהדרגה את המציאות? מדינת ישראל עושה את דרכה בבטחה אל תהומות הייאוש. זאת אחרונת המדינות שטרם נפרעה מהפרק הקולוניאליסטי, שמוסיפה לגזול את כבשת הרש הטריטוריאלית של הפלסטינים, לרפות את ידיה של ההנהגה הפלסטינית, לצאת ידי חובה בדיבור על שתי מדינות ולרסק את החזון הזה ולקבור אותו תחת דחפורי ההתנחלויות, מפעל גזל הקרקעות הגדול בהיסטוריה המודרנית של האזור. בגלל מדיניות ממשלתך, מר נתניהו, ישראל נחשבת היום לאחת המדינות המצורעות בעולם. מי שלא רוצה שתי מדינות, סופו שיוביל לתביעה של מדינה אחת דו-לאומית. העולם לא יקבל את העמקת משטר האפרטהייד בשטחים הכבושים. הוא ייאלץ לפעול. בהעדר מפנה דרמטי, שעיקרו תנופה מדינית אמיתית, ההסלמה באזור תחריף, והקנאות, השר מרידור, תמשול בכול. כבוד השרים הנכבדים, השר איתן והשר מרידור, פשוט אתם מתחת לבמה, וכשאתם משוחחים בשקט זה מאוד מפריע לנואם. חבר הכנסת רותם, חבר הכנסת כהן, נא לשבת או לצאת החוצה, במטותא מכם. בכל זאת, אחד מחברי הכנסת נואם מעל לבמה. תודה רבה, אדוני. בגלל מדיניות

מר נתניהו, ישראל נחשבת היום לאחת המדינות המצורעות בעולם. מי שלא רוצה שתי מדינות, סופו שיוביל לתביעה של מדינה אחת דו-לאומית. העולם לא יקבל את העמקת משטר האפרטהייד. הוא ייאלץ לפעול. בהעדר מפנה דרמטי, שעיקרו תנופה מדינית אמיתית, ההסלמה באזור תחריף והקנאות תמשול בכול. אתה דוחף את הנשיא מחמוד עבאס לפינה, והברירה של פנייה למועצת הביטחון כדי להכיר במדינה הפלסטינית היא אך טבעית בהעדר אופק מדיני להסדר. צעדים חד-צדדיים, כינית זאת? ראה מה אתה עושה בשכונת גילה, בג'בל-מוכבר ובשאר אזורי הגדה המערבית. הבנייה בהתנחלויות לא פוסקת לרגע בשום מקום. זאת ועוד, לכיבוש שמסרב להגיע אל קצו השלכות הרסניות דווקא על החברה הישראלית. דומה שאין תחום בחיי החברה בישראל שההידרדרות והקריסה אינן נחלתו או רובצות לפתחו. מערכת חינוך עם הישגים שיורדים בהתמדה, מערכת רווחה שהולכת ומתכווצת, שירותי בריאות שעלותם רק עולה, אלימות קשה על כל צעד ושעל, נהיגה פרועה, נוער וילדים ששותים את עצמם למוות, הומלסים בכל פינה, זו חברה בהתפרקות. מערכות החיים היחידות כאן שנהנות משפע ומתאפיינות בצמיחה מתמדת הן כמובן הצבא וההתנחלויות. את הכוח והכוחנות הרי מוכרחים לטפח ללא סוף. התקוות לפיוס ולשיקום החברה יכולות להמשיך להמתין. האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל מוסיפה להיות מנושלת ומנוכרת. אולם לא רק אנחנו. עוד ועוד קבוצות מודרות מסדר-היום ומסדר העדיפויות. ערכים של אזרחות ושוויוניות, אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, מזמן הפכו לאותיות מתות. אנחנו מהווים כ-20% מהאוכלוסייה ומהאזרחים, אך רק 6% בערך מהעובדים בסקטור הציבורי. כ-10,000 חדרי לימוד חסרים במערכת החינוך הערבית. איך זה שאין אף בית-חולים ממלכתי וממשלתי בשום יישוב ערבי? שלא לדבר על מפעלים ואזורי תעשייה. שיעור האבטלה גואה בכל היישובים הערביים. רבותי חברי הכנסת,

במדינת ישראל מונהגים שלושה סוגי משטר. הראשון, דמוקרטיה מובהקת עבור הרוב היהודי, השר מרידור. זאת דמוקרטיה אתנית, יודוקרטיה, אם תרצה. המשטר השני הוא משטר של אפליה על רקע גזעי עבור המיעוט הערבי. מדיניות של אפליה גזענית. המשטר השלישי הוא משטר של כיבוש ואפרטהייד בשטחים שנכבשו ב-1967. העולם שהכיר את ישראל רק דרך המשטר הראשון מתחיל להיות ער לשני המשטרים האחרים, השני והשלישי. אדוני היושב-ראש, זאת ממשלת זיגזגים, פירות וירקות, בצורת. ממשלת סלט וסלטה לאחור. זו ממשלת המאחזים, תרתי משמע. ישבני שריה, לרבות אלה ממפלגת העבודה, נאחזים בכיסא עם דבק סופר-גלו. אוי, כמה קשה להיפרד. נאחזים ומתייסרים. לא קלה היא דרכנו, אומרים השרים, בעיקר שרי מפלגת העבודה. הם חייבים לשרת את האומה בממשלת נתניהו-ליברמן, שרי מפלגת העבודה. ולכן, אדוני היושב-ראש, הממשלה הזאת נכנסת לכל סמטה, פינה חשוכה, דרך ללא מוצא, כדי לברוח מהשלום. מכובדי ראש הממשלה,

השלום הוא הדרך. הממשלה הזאת היא חסרת בשורה ומעוף. למעשה היא גם מודה בזה. היא אומרת לנו מפורשות שהעדר הבשורה, זו בשורתה.

מר נתניהו, הם לא המתנה אחת ארוכה לסערה שתחלוף, כי אם בעיקר לדעת לרקוד תחת הגשם. הבעיה היא, אדוני ראש הממשלה, שכשאתה נמצא שם פשוט אין גשם. בצורת כבר אמרנו? עם ממשלה כזאת לא כדאי לבזבז את הייאוש כבר עכשיו, אנחנו עוד נזדקק לו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני ראש הממשלה, רבותי חברי הכנסת, אנחנו מתכבדים היום בנוכחותם ביציע האורחים של אורחים רמי מעלה, משלחת של נציגי הפרלמנט האירופי, ידידים נאמנים של מדינת ישראל. יחד עם חבר הכנסת פלסנר, שממונה מטעמנו על הנושאים של היחסים עם הפרלמנט האירופי, אני מקדם אותך, מכובדי יושב-ראש המשלחת, מר בסטיאן בלדר, ואתכם, סגניו הנכבדים, בברכת ברוכים אתם בבואכם לכנסת, משכן הדמוקרטיה הישראלית אשר כאן בירושלים, בירת ישראל המאוחדת. הפרלמנט האירופי מייצג כחצי מיליארד אזרחים אירופים מ-27 מדינות הפועלות למען תהליך אינטגרציה מואץ של אירופה.

באמצעות 736 צירים, נציגי המדינות, הנבחרים אחת לחמש שנים, ודוברים 23 שפות רשמיות. זו הזדמנות לברך באמצעותכם, נכבדי, את הפרלמנט האירופי ואת כל החברים בו על ההתפתחות החשובה של אשרור אמנת ליסבון, ממש בימים האחרונים, על-ידי אחרונת המדינות, צ'כיה. צעד זה יוביל לכך שמהשנה הבאה יורחבו סמכויות החקיקה של הפרלמנט לכל תחומי המדיניות של האיחוד האירופי. אבל איחוד אירופה איננו רק קובץ חוקים ותקנות. הללו מגלמים מקבץ של ערכים המתבטאים בהגנה על זכויות האדם ובשמירה על שלטון החוק. זו הזדמנות להזכיר שהמשלחת ליחסים עם ישראל היא אחת המשלחות הוותיקות ביותר של הפרלמנט האירופי. היא הוקמה בשנת 1979, מייד לאחר הבחירות הישירות הראשונות לפרלמנט האירופי. מכובדי, אירופה צועדת לעידן חדש. אחד הסממנים המובהקים לכך היה ציון 20 שנה לנפילת חומת ברלין בשבוע שעבר, ב-9 בנובמבר. הפרלמנט האירופי מהווה, ללא ספק, מודל מוחשי לפיוס שלאחר מלחמת העולם השנייה, כמו גם לפיוס בין מזרח למערב. עם זאת, אסור לשכוח שבאותו תאריך, לפני 71 שנים, התרחש ברחבי גרמניה הפוגרום המכונה "ליל הבדולח", אשר סימן את תחילת רדיפת היהודים והשמדתם. אני סמוך ובטוח כי המשלחת לישראל תעשה כל אשר ביכולתה, הן בפרלמנט והן מחוצה לו, כדי לזכור ולהזכיר את ההיסטוריה האירופית של המאה ה-20, ותפעל בנחישות ובנחרצות נגד גילויי אנטישמיות ברחבי היבשת ונגד ניסיונות הכחשה והשכחה של השואה של עמנו באירופה ומחוצה לה. אורחינו הנכבדים, הניסיון המוצלח שלכם למוטט חומות של איבה ולאומנות מעורר אצלי תקווה לעתיד טוב יותר. ערכים משותפים מחברים בינינו. מיומה הראשון של ישראל היא אימצה את השיטה הדמוקרטית כדרך הראויה להתנהלות המדינה. אני מקווה ומאמין כי בסופו של דבר שכנינו הפלסטינים ושאר מדינות ערב יאמצו את הדרך הזאת וימירו את השנאה בשיתוף פעולה עם ישראל, שיביא לפריחה במזרח התיכון. ראוי לו לאזור המדמם הזה שאת מקום העוינות והאלימות תחליף שותפות יצירתית שתביא לשגשוג ולצמיחה. הללו יושגו במשא-ומתן הוגן, רציני ושקול, תוך הבטחת האינטרסים החיוניים של ישראל ותוך מתן חופש עצמאות ניהול לרשות הפלסטינית, אך בשום פנים לא במהלך חד-צדדי. עד כה כבר הוכח באזורנו כי נזקם של מהלכים חד-צדדיים רב מתועלתם, למרות הקסם שהם מהלכים על שומעיהם ברגע הראשון. אני מבקש לשבח את עמדת האיחוד האירופי בסוגיית החימוש הגרעיני של אירן. כשאירן קוראת בריש גלי להשמיד את ישראל ולמחוק אותנו מעל פני האדמה, מי כמוכם מטיב לדעת מהי משמעות קריאה זו להשמדת עם, חבר הכנסת אורלב. על אירופה להוסיף ולפעול ביתר תקיפות כדי למנוע,

שואה חדשה מבית-מדרשה של אירן. אני שב ומברך אתכם, אורחים נכבדים, ומבטיח לכם את מלוא שיתוף הפעולה של בית-המחוקקים הישראלי לשם קידום סדר-היום המשותף של שני הפרלמנטים. ברוכים אתם בבואכם וברוכים תהיה בצאתכם.

(מחיאות כפיים) רבותי חברי הכנסת, ראש הממשלה בחר להשיב על בקשת 40 חברי הכנסת לאחר קיום הדיון במלואו. אני מזמין את נציגת קדימה, חברת הכנסת דליה איציק, להיות ראשונת הדוברים. לראשותה עומדות תשע דקות.

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי השרים, אדוני השר סילבן שלום, אני מאוד רוצה את ההקשבה של ראש הממשלה.

אדוני ראש הממשלה, הדברים שאני רוצה לומר לך כאן מכוונים בראש ובראשונה אליך, אליך כראש ממשלת ישראל אבל גם אליך בנימין נתניהו,

אני מודה שיש לי אליך יותר שאלות מאשר ביקורת פוליטית, יש לי יותר תהיות מקביעות ויותר ערפל ועכירות מאשר בהירות וצלילות. במשפט אחד, אדוני, אני ורבים וטובים ברחבי המשכן הזה, והחשוב מכול, לאורכה ולרוחבה של הארץ,

לא יודעים מה אתה רוצה. הם שואלים את עצמם ביושר ובכנות וללא התלהמות ומרירות,

יודע לאן אתה מנווט את המדינה שלנו? האם אתה משלה את עצמך ואותנו שאי-עשייה היא כביכול עשייה סבלנית וזהירה? האם היעדרו של תהליך מדיני משרת את מדינת ישראל? הרי אתה יודע שלא כך הם פני הדברים, וכי בסופו של דבר הסטטוס-קוו והשקט המדומה הזה הם הונאה עצמית. אתה באמת לא רואה שהכול תקוע, אדוני ראש הממשלה? הכול תקוע. הכול זז בזמנכם.

לפני כמה חודשים ושאלתי אותך את אותה שאלה. אדוני היושב-ראש, שני השרים כאן מאוד מפריעים. כבוד השר סגן ראש הממשלה ושר האוצר, אם אתם רוצים לשוחח, אתם אפילו יכולים לקבל קפה בלובי. כשחבר כנסת נואם, מילא היושב-ראש מברך משלחת מאירופה וכל אחד מדבר,

זה גורלו של היושב-ראש, אבל אני מחויב להגן על חברי הכנסת. מי שלא רוצה שיצא. היחידי שחייב להיות פה הוא ראש הממשלה. על-פי התקנון זה לפעמים משתנה. ראש הממשלה חייב להיות והמבקשים לא, אף-על-פי שכרגע הם נמצאים כולם. תודה, אדוני. אז שאלתי אותך מתוך סקרנות ורצון לדעת, לא מתוך התחכמות ועוקצנות לשמן, האם באמת ניצלת את השנים הללו, עשר השנים האחרונות, לחשוב בצורה רחבה ומקיפה על המקום שאליו אתה רוצה להוביל את המדינה? אני האמנתי שאתה זקוק לעוד זמן, אבל לא האמנתי שאתה פשוט מבולבל, חסר כיוון. הצעתי אז ואני מציעה לך גם עכשיו: אני מציעה לך עכשיו את תמיכתנו ועזרתנו. אני, אנחנו לא רוצים בכישלונך. ראש הממשלה, תאמין לי, תסתכל לי בעיניים, אני באמת מתכוונת לזה. אני אומרת לך ביושר פנימי, בכנות פוליטית: אינני רוצה בכישלונך. זה לא משחק סך אפס, שבו כישלון שלך הוא בהכרח ובהגדרה הישג לאופוזיציה. הנושאים גדולים מדי, הסיכונים עצומים מדי, גורלה של המדינה, לא פחות, מונח על המאזניים. אני מבינה את זה, אבל ההרגשה של רבים היא שאתה מתנהג ומתנהל כאילו כל המטרה שלך היא להגיע מדי בוקר ללשכת ראש הממשלה ולהעביר "וי" ליד יום נטול זעזועים. זאת ההרגשה. זה לא הישג להתפאר בו, אתה מודה. אתה איש ספר, אתה איש השכלה, תלמיד היסטוריה, אתה איש העולם, לא ייתכן שאתה לא מבין את הכיוון ואת רוח ההיסטוריה העכשווית. אני לא מאמינה בזה. אני מוכנה להבין ולקבל שאתה מתקומם נגד הכיוון, אבל אני לא יכולה לקבל את זה שאתה חי בהכחשה מוחלטת.

אתה נבחרת להיות ראש ממשלה, וראש ממשלה נמדד בדברים הגדולים שהוא עושה ולא בניהול שוטף של ישיבות ממשלה. ניהול שוטף יכול לעשות כל אחד. איכותו של ראש ממשלה היא בהחלטות שלו, לא בכשרונו שלא להחליט בעצם על שום דבר. אני אומרת לך שיגיע הרגע, גם אני כבר רבת עול, ימים, שבו תציץ בשעון הפוליטי והמדיני ותגלה בבהלה שהזמן אזל ובעצם לא עשית מאומה. זה מחיר שמדינת ישראל תתקשה לשלם. זה מחיר שהעולם יבקש לגבות מאתנו, לא רק ממך. אמרו לי שאמרת בשבוע שעבר באיזשהו פורום: האחריות היא שלי. אולי האחריות היא שלך, אבל המחיר הוא של כולנו. אני מתקשה להאמין שאתה חושב לרגע אחד שתהליך מדיני זה מין רע הכרחי, שצריך להתייחס אליו רק משום שארצות-הברית או שאר העולם רוצים בו. תהליך מדיני מוצלח הוא אינטרס של מדינת ישראל, זו תעודת ביטוח לקיום שלה ולשגשוג שלה. לפני כמה חודשים קמת באומץ באוניברסיטת בר-אילן ואמרת שאתה מבין את הצורך בחלוקת הארץ ואתה מחייב את רעיון שתי המדינות, לא כי זה צודק, אולי זה לא צודק, כי זה נכון, לא משום שזה מבטא שאיפות של הפלסטינים, רק משום שזה חיוני לישראל, לא משום שזאת משאת הנפש של הציונות אלא משום שזה כורח היסטורי ודמוגרפי, שהציונות המדינית הכירה בו פעם אחר פעם מאז שנות ה-30. אני הבנתי ואחרים מבינים שאתה מבין שהגיאוגרפיה והדמוגרפיה חייבות להשתנות באזור. אף אחד מאתנו לא חושב ברצינות שיש נוסחת פלא לשלום מיידי ויציב, גם לא ציפי לבני. אף אחד מאתנו לא משלה את עצמו שהפלסטינים מפגינים מנהיגות מרשימה, איזה אומץ, איזו יצירתיות מדינית או איזו גמישות. הם ממש לא. ולכן, דווקא בהיעדרם של תנאים, אתה זה שמוטלת עליך האחריות לתכנן, לחשוב, לפתח, לייצר חלופות מדיניות. על תוכנית השלום הסעודית מעולם לא הגבת. אפילו על תוכניתו של שר הביטחון שאול מופז לא הגבת. עם אבו מאזן לא יצרת שום שיח ושיג.

הדבר היחיד שעשית בתחום המדיני היה להצהיר על שתי מדינות, להתקוטט עם נשיא ארצות-הברית על המשך הבנייה בהתנחלויות. אבל גם אם אתה צדקת, אנחנו הפסדנו. אתה משלה את עצמך ששקט מועיל, אבל השקט הזה יצר ריק מדיני, שלתוכו נשאבות יוזמות שאינן נוחות לישראל והצהרות ביקורתיות וחריפות באופן חסר תקדים נגד ישראל. אתה הרי יודע שהעטיפה התקשורתית העולמית הכל-כך שלילית סביב דוח גולדסטון דווקא נבעה, בין השאר, מן העובדה שאין לך שום תהליך מדיני. יש לי יסוד להניח שאם היה תהליך מדיני, הדוח הרע

ואני אתך לאורך כל הדרך במאבקך נגד הדה-לגיטימציה של ישראל שהדוח מייצר. דוח גולדסטון הוא כתב-אישום חמור נגד כל המלחמות הנלחמות בטרור והוא פרס לכל הטרוריסטים בעולם. אבל האם תגובת העולם לדוח היתה זהה אילו היה,

תהליך מדיני? אם העולם היה מאמין שאתה רציני בכוונותיך? אי-עשייה וקידוש סטטוס-קוו תוך האשמת הצד השני, גם כאשר הם באמת אשמים, פוגעים באינטרסים של ישראל. אמרת לא מזמן שאין צורך להחליט אלא בדברים הדחופים באמת.

מה יותר דחוף מאשר להציג תוכנית מדינית, שתהיה בסיס לשיח ושיג? מספיק,

קריאת ביניים היא שלוש מלים.

אין לך פה רשות שהיא מעבר לרשותם של 119 חברי כנסת. את מחליטה מתי את מדברת בכל עת, ואני כבר לא יודע מתי זאת קריאת ביניים ומתי זה מונולוג. אבל היא היתה דוברת צה"ל. חבר הכנסת, אני מודה בכך וגם מעריך מאוד את מה שהיא היתה. פה אני אחראי למה שהיא עושה. לפעמים, חבר הכנסת נחמן שי, זה לא שיח דוברים.

אדוני. פתאום הפלסטינים מדברים על מדינה אחת לשני עמים.

פתאום הם מאיימים בפנייה למועצת הביטחון בבקשה להכיר חד-צדדית במדינה פלסטינית? זה טוב? פתאום הם יוזמים ואנחנו נגררים. זה טוב? תגיד לי, אדוני ראש הממשלה, למה זה טוב? אם אתה סבור, כמוני, שאלו התפתחויות רעות לישראל, קום ותגיד מה אתה מתעתד לעשות, ומייד אחר כך קום ועשה. עשרה חודשים עברו מאז שהתמנית לראש ממשלה. הססמאות של "משא-ומתן מיידי ללא תנאים" נשמעות טוב בפעם הראשונה.

אפילו בפעם השנייה. אבל כאשר בזה מסתכמים כל ההתבטאויות והמעשים המדיניים שלך, הציבור הישראלי והעולם כולו מתחיל לתהות, האם אתה באמת רציני? אני חייבת להודות, אדוני ראש הממשלה, שאני מופתעת. באמת ובכנות האמנתי שאתה התכוננת, תכננת, חשבת. אני מתבוננת בעשרת חודשי כהונתך, ונדמה לי שכל מה שרצית זה להיבחר לתפקיד ראש הממשלה ולהקים ממשלה. אתה יודע שלמרות היריבות הפוליטית וחילוקי הדעות שיש לי אתך, יש לי הערכה אמיתית אליך. מתוך ההערכה הזאת אני רוצה להזהיר אותך: הון פוליטי אינו ניתן לצבירה, ופופולריות פוליטית זו סחורה המתכלה במהירות הגבוהה ביותר בעולם. תשאל את כולנו. כולנו מנוסים בזה. הזמן בידך, הבחירה בידך, והיכולת היא שלך. קום והתנהג כראש ממשלה שקידום מדינתו, ולא רק בלימה ותחזוקה, בראש מעייניו. השבוע שמעתי אותך בפורום סבן. ראיתי איש מתוח, עצוב משהו, חסר התלהבות,

את רוצה להיות פסיכולוגית? סיכמתי לעצמי בעצב רב,

שבעצם אין לך שום הצעה או פתרון לבעיות הקשות שישראל ניצבת בפניהן. הנאום שלך עסק בהיסטוריה של סכסוך הדמים הזה, בעומקו ומורכבותו של האזור. בכול צדקת. הרבה פחד היה בנאום שלך, ואף לא מלה אחת של תקווה, של עתיד, של פתרון. אדוני ראש הממשלה, העבר שלנו חשוב מאוד, אבל העתיד חשוב עוד יותר, ואתה נבחרת כדי להבטיח לנו אותו. השארנו לך חזית צפונית וחזית דרומית שקטות. שער בנפשך שהיו לך שתי חזיתות. תמיד אמרת: מוכרחים להתפנות כדי לטפל באירן. תמיד אמרת לי את זה. אמרת לי: time table, לוחות זמנים. הזמן דוחק, אמרת. אז מה קרה פתאום שלישראל יש כל כך הרבה זמן, ולמה אנחנו תקועים בחוסר מעש כזה? איך אחז בנו שיתוק כזה? "ממשלת לא מחליטים" הפך לשמה הנרדף של ממשלתך. מה קרה פתאום שלישראל יש הרבה זמן? אני לא שמעתי על מותו של אחמדינג'אד, וגם לא על כך שבעיית אירן נעלמה, ושגם הקהילה הבין-לאומית כולה בעדנו, ושהדמוגרפיה לטובתנו, ושסוריה כבר חתמה אתנו על הסכם שלום, ושה"חמאס" כבר לא "חמאס" ושה"חיזבאללה" כבר לא מתחמש אלא ממש מתאדה.

מדינת ישראל תקועה בבעיות אין-ספור, ואתה תקוע בין בגין למרידור, בין ליברמן לברק ושרידותה של הממשלה והקואליציה, ואתה תקוע בין הבטן לבין הראש שלך. זאת האמת. הפלסטינים מנצלים את המצב הזה, וישראל משלמת מחיר כבד. כן, אדוני, מדינת ישראל בראשותך היא מדינה תקועה. שלא נדבר על מה שהיה בראשותכם. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר אקוניס יציג את עמדת הליכוד. לרשותו שבע דקות. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, כיסאה הריק של ראש האופוזיציה,

האם גם ראש האופוזיציה צריכה לשבת בדיון של 40 חתימות, או שהיא יכולה לחמוק לה עד סוף הדיון? לא. כל ראש אופוזיציה שואף לכך שהוא יהיה מחויב לשבת ב-40 הדקות. כיסאה הריק של ראש האופוזיציה, חברי הכנסת, "ירושלים היא העוגן. שורש חייו ושורש אמונתו של העם היהודי, וממנה עדי עד שוב לא ניפרד. ירושלים תהיה תמיד בירת מדינת ישראל מאוחדת לנצח נצחים". יכולתי בקלות לצטט כאן את מנחם בגין, דוד בן-גוריון, יצחק שמיר,

לוי אשכול ורבים אחרים נשבעים לירושלים, אבל בחרתי דווקא בדבריו של אריאל שרון, מייסד קדימה. אני מאמין ומקווה שתמשיכו ברוח זו גם בימים אלה. הבטחתם להיות אופוזיציה ממלכתית ואחראית. לא בדיוק הבחנתי בכך, כיסאה הריק של ראש האופוזיציה, בכל מה שקשור למערכה הבין-לאומית הקשה סביב פרסום דוח גולדסטון. פשוט נעלמה, השתתקה. אבל בנושא ירושלים אני מקווה ומאמין שסיעת קדימה תעמוד לצדה של הממשלה ותגבה את החלטותיה של עיריית ירושלים להמשיך ולבנות ולפתח שכונה חשובה ששוכנת בגבולותיה המוניציפליים של ירושלים, שכונת גילה. את תדברי כאן עוד מעט, כיסאה הריק של יושבת-ראש האופוזיציה, ואנחנו נשמח לשמוע אמירה חדה וברורה בנושא החשוב הזה, אף-על-פי שלפי דבריה כבר העלתה, לצערנו, את ירושלים כנושא במשא-ומתן הכושל שניהלה עם הפלסטינים. אדוני היושב-ראש, הייתי אתמול בכנס שדרות, ואחר כך נסעתי לביקור בנתיבות. נאמרו שם דברים חשובים והתקיים שיח רציני ויסודי בנושאי כלכלה וחברה. אבל שאלה אחת הדהדה: מדוע העליתם את תעריפי המים? הסברתי לתושבים מתי התקבלה ההחלטה ועל-ידי מי. הם הבינו. עכשיו יבינו זאת עוד רבים: ב-3 בינואר 2007 הצביעו כאן שרי קדימה על הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה, שאחד מסעיפיו היה הרפורמה בחוק המים, וכתוצאה מכך ההעלאה. אלה שמות: ציפי לבני, שאול מופז, רוני בר-און, אלי אפללו, אבי דיכטר, יואל חסון, גדעון עזרא, מאיר שטרית, עתניאל שנלר, רונית תירוש. תבטלו. אתם לא מתביישים? איבדתם גם את הבושה? תבטל. ועכשיו הוספתם חטא על פשע.

גם חומקים מאחריות, מסתתרים מאחורי גבה הרחב של הממשלה, מפעילים את משרדי הפרסום שלכם כדי לתקוף את הממשלה. על מה האופוזיציה רוגשת ומתרגשת? השר איתן לא קלט. אתה רוצה שאחזור על הרשימה? כמה זמן תתחבא בתחתונים של קדימה?

הכנסת בר-און, אני מבקש לתת לו לדבר.

אני חושב שגם המלה "כלומניק" היתה מיותרת.

אדוני היושב-ראש, אני נאלץ להזכיר כאן שוב את מייסד קדימה אריאל שרון, שהשתמש בביטוי "צווחים ככרוכיות", וכך מתנהגת סיעתו, צווחת ככרוכיות.

אדוני חבר הכנסת בר-און, שגם באותה הזדמנות תזכירו לציבור שמי שמשלם את העלות של הקמפיין המיותר, השקרי והמסית הוא הציבור עצמו. אני שמעתי שכחלק מהקמפיין ביקרתם ביום שישי האחרון בשוק הכרמל בתל-אביב ובמחנה-יהודה בירושלים. הייתי מצפה שמי שחרת על דגלו פוליטיקה נקייה התוכנית המדינית של הממשלה, ופוליטיקה אחרת, יהיו לו גם אומץ הלב הציבורי והיושר הפנימי לומר לסוחרים וגם לקונים:

קדימה, גרמנו בחוקים שחוקקנו לעלייה בתעריפי המים, שאם לא כן, כל דבריכם על פוליטיקה נקייה יישארו כססמאות ריקות וכבדיחה עצובה בתולדות המפלגה שלכם. אבל לצביעות שלכם אין גבולות: מחוקקים חוקים וקוראים למרד מסים. מבטלים את הפרויקטים החשובים של הנחת מסילות ברזל לפריפריה, בין הפריפריה, ומגישים אי-אמון על פגיעה בפריפריה. מגרשים את 7,000 מתיישבי גוש-קטיף מביתם, מדרדרים את הביטחון האישי של תושבי אשדוד ודרומה, שלוש שנים וחצי לא דאגתם להם לדיור קבע, לעבודה חדשה, לחיים חדשים, גם זה הוטל עלינו.

בשמונת החודשים האחרונים אנו עושים כמו שלא עשיתם עבורם בשלוש השנים שבהן ניהלתם את ענייני המדינה. אתה חי בסרט, אתה יודע? אתה פשוט חי בסרט. אני חשבתי, חברת הכנסת אברהם, גם ראיתי זאת בסיור ביום ראשון, שרבים מהם עדיין גרים בקרווילות שאתם השגתם עבורם, אז למה את טוענת שאני חי בסרט? אתם לא חיים במציאות שלנו.

בהונולולו הייאוש של יושבת-ראש האופוזיציה נעשה יותר נוח, אולי במרוקו הייאוש שלה נעשה יותר נוח, אולי בהונולולו היא הגנה על גולדסטון, אולי במרוקו היא תגן, אולי, אולי. זה לא ראוי אפילו לתגובות, חבל על האנרגיות. אחרי שנים של דיבורים העברנו רפורמה מקיפה במינהל מקרקעי ישראל,

חתמנו על עסקת חבילה עם המעסיקים והמועסקים. אתם ניסיתם לנהל וכשלתם בניהול, מחירי הדירות מאוד מאוד ירדו. מחירי הדירות החלו להאמיר בתקופתכם, וכמו בכל דבר, חוסר מעש, לא עשיתם שום דבר. לא עשיתם כלום בתחום הביטחון, לא עשיתם כלום בתחום הכלכלי, לא עשיתם כלום בתחום החברתי, התחבורה והחינוך. זה הנאום שלך מ-1 באפריל.

בדבר אחד עליתם על כולם, אלופי המדינה בהישרדות. ישבתם כאן לפני זמן קצר, אטמתם את אוזניכם, עצמתכם את עיניכם לנוכח הפגנת מאות האלפים בכל רחבי הארץ. כשקראו לכם לקחת אחריות ולהתפטר, לא עשיתם זאת, אחזתם בכיסאות. שלוש שנים שבהן חברי קדימה הצעידו את מדינת ישראל הרבה מאוד שנים אחורה. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת אקוניס. הדובר הבא, מטעם ישראל ביתנו, חבר הכנסת רוברט אילטוב,

לרשותך שמונה דקות. כבוד היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, צר לי שיושבת-ראש האופוזיציה נטשה בזעם את האולם. אני פספסתי את זה. אם האופוזיציה יוזמת, שלפחות יהיה הכבוד לשמוע את חברי האופוזיציה והקואליציה, שתיתן את הכבוד לכנסת. אם יוזמים את הדיון, מן הראוי לשמוע את כל הצדדים, לא רק את הצד הצר. גם עצם הדיון עצמו מעניין מאוד. הוא מופשט, על הכול. לקואליציה היה קשה מאוד להגדיר מה בדיוק הכישלונות ומה הבעיות. כנראה הממשלה הזאת לא היתה מספיק זמן בשלטון כדי להגדיר את זה, אז ההגדרה היא מאוד קשה.

מצפים שיושב-ראש הסיעה יגיד לנו מה עם הגיור של העולים,

חבר הכנסת מולה, בניגוד לדובר הקודם, חבר הכנסת אילטוב קצת יותר רגיש לקריאות הביניים שלכם, והוא מדבר בעדינות ובנועם ואני מציע שתיתנו לו לדבר. רק הזכרתי לו את תוכנית המאה. הוא מודה לך על התזכורת, ואני מזכיר לך שוב לא להפריע לו, וזאת תזכורת אחרונה. גם אליך אתייחס, חבר הכנסת מולה, אותך אני לא אשכח, כי מהי בעצם האלטרנטיבה שאתה מציע? אתם לוקחים, מעתיקים את כל החוקים שהצבעתם נגדם ומצביעים עליהם היום. אתם ממש לא עקביים בעמדות שלכם. בקדנציה הקודמת הצבעתם נגד כל החוקים שאתם מצביעים עליהם בעד, זה מאוד מעניין. האלטרנטיבה שאתם מציעים היא אלטרנטיבה מאוד מעניינת, נוגעת ללב. אבל אני רוצה להזכיר לכם, חוץ מפרובוקציה אתם לא מגיעים לשום דבר. וצר לי, אני חושב שמפלגת קדימה יכלה להצטרף לשלטון ולהשפיע על השלטון, אבל אתם בחרתם מה שבחרתם. אתם בחרתם ללכת לאופוזיציה ולא להשפיע על שום החלטה בממשלת ישראל, אתם החלטתם ללכת בדרכם וזאת הדרך, בדרך אופוזיציונית, חוץ מלדבר אין מה לעשות. אתם מזמן לא ישראל ביתנו, אתם מכרתם את העולים לש"ס ולאגודה. אני חושב שראש הממשלה הנוכחי נאלץ להתמודד דווקא עם החורבן שאתם השארתם כמפלגה מהקדנציה הקודמת, גם בנושאים הכלכליים, גם בנושאים החברתיים ובכל הנושאים האחרים. אני חושב שקדימה מיואשת היום באופוזיציה, כבוד היושב-ראש, ואין להם מה לעשות, הם לא יכולים להשפיע. אף-על-פי שהעם די בחר בהם, הם החליטו ללכת ולוותר על האחריות של להיות חלק מניהול המדינה. היום הם יכולים רק לבקר, והייאוש קשה, הוא לא פשוט.

מעבר לפרובוקציות, אין להם מה להציע לעם ישראל. בתוכניות המדיניות שלהם אחד לא מסכים עם השני, אין איזשהו גיבוש בינם,

צר לי שמפלגה בסדר גודל שלכם פרשה לגמלאות. אני מודה לכם מאוד, אני חושב שמה שהעליתם פה הוא בכלל לא לעניין. אתה יודע, גם היום שלכם לא רחוק.

אנחנו היינו גם בקואליציה וגם באופוזיציה והיינו ענייניים מאוד, אם הפריע לנו משהו, אמרנו בדיוק מה מפריע לנו, ועל כך הצבענו ועל כך גם הלכנו לאופוזיציה. לא זרקנו לשולחנה של הכנסת איזושהי הצעה אמורפית לדיון, על כל מה שנכשל. תגדירו מה אתם רוצים, נשמח לענות לכם. תודה רבה. אנחנו הלכנו לאופוזיציה

נציג ש"ס, חבר הכנסת יצחק וקנין, יציג את עמדת סיעתו. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, יש תופעה של המעבר מהשלטון לאופוזיציה, דבר שחוזר על עצמו. כוותיק בבית הזה ורואה את הדברים, יש איזה ניסיון של האופוזיציה, בדרך כלל, לעלות לדוכן ולהראות עד כמה הממשלה במערומיה, מה שנקרא: אין תפקוד, בעצם המדינה הזאת מתנהלת מעצמה, קמים בבוקר, הכול קורה מעצמו, איש הישר בעיניו יעשה, ככה לפחות לפי הנאומים. ואני מתפלא, הרי לא עברו עשר שנים, חמש שנים, שנה, בקושי עשרה חודשים או שבעה חודשים אולי שהממשלה מכהנת בפועל. וכל אלה שעולים לדבר פה בשם האופוזיציה שכחו איפה הם היו לפני שבעה חודשים. אני שואל ברצינות, מי הפריע לשלטון הקודם, לקדימה, לממשלה שהיתה בראשות קדימה, וגם אנחנו ישבנו בממשלה הזאת, סיעת ש"ס, מי הפריע לכם ללכת ולסיים את המשא-ומתן עם הפלסטינים? אולי תסבירו מי הפריע לכם. אתם. אתם עומדים פה, מטיחים ביקורת בלי בושה, הרי הכול היה בידיים שלכם. יתירה מזאת, יושבת-ראש האופוזיציה היתה שרת החוץ ובפרק זמן מסוים כמעט היתה ראש ממשלה, ניהלה את העניינים של המדינה. עוד דבר, המזל הגדול של הממשלה הזאת, אחרת גם על זה הייתם תוקפים אותה, ש"עופרת יצוקה" היתה בתקופתכם ולא בתקופת הממשלה. כל דוח גולדסטון הוא תוצאה מ"עופרת יצוקה". ברור שאני לא מסכים אתו, אבל המזל הגדול שזה היה בתקופה שלכם,

גם את הרעה החולה הזאת הייתם מפילים עלינו. אז אולי טלו קורה מבין עיניכם. ויש לנו איזו אחריות, אם לא כלפי עצמנו, כלפי אלה שמסתכלים עלינו כל הזמן. אני לא מבין את האובססיה הזאת לעמוד פה ולחפש רק את הרע בצד השני, לא לחפש משהו טוב. אולי אני אקרא לכם, כדי שלא ישעמם לכם. לצערנו הרב, ההבל ורעות הרוח האלה, שאנחנו שומעים פה כל הזמן, בלי הפסקה, אולי צריך לעצור אותם קצת. הרמב"ם אומר: המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר "לא תלך רכיל בעמיך", ואף-על-פי שאין לוקין על דבר זה, אומר הרמב"ם עוון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל. לכך נסמך לו, ו"לא תעמד על דם רעך". צא ולמד, מה אירע לדואג האדומי. איזהו רכיל, זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר, כך אמר פלוני וכך שמעתי על פלוני. תשמעו מה אומר הרמב"ם: אף-על-פי שהוא דבר אמת, אפילו הכי זה מחריב את העולם. יש עוון גדול מזה עד מאוד, והוא בכלל לאו, וזהו לשון הרע. וזה המספר בגנות חברו, אף-על-פי שאמר אמת. אבל האומר שקר, נקרא מוציא שם רע על חברו. הבעיה שלנו היא שחלק מאלה שעומדים פה, גם לשון הרע וגם מוציאים שם רע. רבותי, בשבוע שעבר הייתי בפרלמנט בלונדון. אני אומר לכם שאני לא מתפלא שכך אנחנו נראים בעולם, כי הבעיה היא אנחנו. אנחנו מחפשים את הרע בכל דבר קטן במדינה הזאת. ויש כל כך הרבה דברים טובים במדינה הזאת. אני בטוח שראש הממשלה לא ישן רגע אחד, ואני לא מוכן להיות במקומו בהתמודדות היומיומית שלו בכל העניינים. אבל לחפש רק את הרע כל הזמן?

איך אמר הכתוב בבראשית: כי יצר לב האדם רע מנעוריו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה, כי הכול מחפשים לראות את הרע, את הדברים הלא-טובים. יש הרבה דברים טובים במדינה הזאת שיש להתפאר בהם,

אני חושב שהממשלה הזאת עושה את כל מאמציה כדי להוביל את המדינה, גם בתהליך שלום עם הסדרים בני-קיימא וגם את המדיניות הכלכלית. אני מקווה שהתבונה תהיה בראשנו, של כל אחד מאתנו, על מנת שכל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. תודה רבה, חבר הכנסת וקנין. הדובר הבא, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס מיהדות התורה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי כנסת נכבדים, כיושב-ראש סיעת

התורה, מייצג סיעה שהיא בשותפות קואליציונית, שותפות אמת עם הממשלה הזאת, שעומד בראשה ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, אני רוצה לעלות, כיוון שאני רואה שזה הזמן לפעול לזירוז ולקידום של הנושאים החשובים לעם בישראל. כבר בתחילת כהונתו ראש ממשלה הצהיר שהוא הולך לפעול להורדת חסמים וביורוקרטיה בכל הנושאים ובכל התחומים שממשלות קודמות נכשלו בהם. אני יודע שהוא פועל בזה, למרות כל המוקשים וכל החסמים שיש בדרך. אני מבקש מראש הממשלה,

כיושב-ראש השדולה לפתרון מצוקת הדיור, שזה חוצה קואליציה ואופוזיציה: החברים בוועדה מודעים למצב היום, שאנשים מתגוררים במחסנים, במרתפים ובתת-תנאים, ומשלמים שכר דירה כמעט בגובה המשכורת. שילכו לשכונות החילוניות. לא מקבלים אותם. תראה מה שקורה בקריית-יובל. שישתלטו על, עשרות אלפי זוגות צעירים בישראל אין להם דירה משלהם ואין להם שום אפשרות להגיע לדירה. המצב הזה הוא פועל יוצא, בעשור האחרון לא נבנה שום פרויקט משמעותי לזוגות צעירים. יש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות ששמענו כאן משר השיכון וגם משר הפנים היא שיש ראשי רשויות שמעוניינים שהאוכלוסייה תהיה אוכלוסייה חזקה ואיתנה ולא זוגות צעירים שנופלים כאילו למעמסה על היישוב. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להעיר שהממשלה הקודמת החליטה שצריפין, סרפנד, תעבור לעיר הבה"דים. על המחנה הצבאי הזה המינהל תכנן שטח של בין 60,000 ל-100,000 יחידות דיור לזוגות צעירים. הממשלה הקודמת החליטה מה שלא החליטו אפילו בחלם: שזה ייבנה מתקציב המדינה, ולא למכור את השטח לקבלנים. החליטו שצריפין לא תיבנה מזה שימכרו את השטח לקבלנים ויהיה ממה לממן את עיר הבה"דים, אלא זה יהיה מתקציב המדינה, ובצריפין יוקם פארק גדול, משהו לאומי, על מנת שיהיה מקום דיור להולכי על ארבע, והולכי על שניים יהיו במחסנים, ייחנקו וייאנקו שם. מה שעשו קודם ממש דוגמה ומופת. אנחנו מצפים מראש הממשלה לקחת עניין כזה בידיים, שידאגו באמת ללחם ולא לשעשועים, או לעוגות במקום לחם.

כדי שלא כל המדינה תהיה מדינת תל-אביב, אלא בנגב ובגליל. ראשון כבר עברה את סף האוכלוסייה. אז איך לדעתך יגיעו לפריפריה, רכבות,

האם אתה יודע ששבעה חודשים כבר אין מפת עדיפות לאומית? אתה אומר לי? כן. האם ידוע לך שיש תוכנית שמחכה רק לאישור של איזה פקיד באוצר על קו רכבת מעכו לכרמיאל ומכרמיאל לעמיעד ומעמיעד לקריית-שמונה, ובאמצע, אני מציע שלוחה למירון, כי גם שם מבקרים 2 מיליוני יהודים בשנה. בממשלה שישבנו בה יחד עם הליכוד, עם בנימין נתניהו כשהיה שר האוצר ושר התחבורה, נעשתה תוכנית עבודה, שהממשלה אישרה אותה, לרכבות, של 29 מיליארד שקל, כולל הקו עכו כרמיאל וכולל כל קו העמק. זה שלא בוצע, תשאל את מי שלא ביצע. חבר הכנסת מוזס, חשוב להגיד שגם בשבוע שעבר היה שר התחבורה בכרמיאל ונפגש שם עם ראש העיר וחברי מועצת העיר. במקרה הייתי יחד אתו.

ההחלטה הולכת ליפול בימים הקרובים. רכבת כרמיאל תהיה. תשעה חודשים, אני רואה שבבית-שמש פורסם מכרז ל-3,000 יחידות דיור, וכבר נרשמו יותר מ-20,000 זוגות צעירים. תארו לעצמכם באיזה מצב אנחנו נמצאים. אבל אני יודע שראש הממשלה מסוגל להרים את הפרויקט הזה, מסוגל להרים את כל הנושא הזה. אני רוצה לומר למר שטרית, אתה יודע שפעם היו בפריפריה מענקים, והיו מענקי מקום, והיו הלוואות מקום והיו כל סוגי ההלוואות שביטלו. זה בוטל. אבל למה ללכת לצפת אם לא מקבלים שום דבר? לא מקבלים את הפיתוח. שר השיכון אומר שלא כדאי ללכת לצפת כי הפיתוח שם מאוד יקר. הממשלה לא נותנת את הפיתוח. למה לא נותנים?

שר השיכון הוא מש"ס, נכון? אתה יודע שהעברתי את החוק לדירות להשכרה, שיבנו דירות להשכרה. עד היום לא יצא, אתה יודע די טוב שיש מחלוקת גדולה אם זה משתלם או לא, כל הסיפור הזה של דירות להשכרה.

אם זה משתלם ליזם. גם אני יודע מה קורה בשוק הנדל"ן,

יש דרך פשוטה לבדוק את זה. חבר הכנסת מוזס. אני מנהל דו-שיח, אני לא נואם.

מבקש מכל חברי הבית הזה להתאחד בנושאים האלה ולתת צ'אנס לראש הממשלה להצליח, ושהממשלה תיקח את העניין בידיים. וחפץ השם בידינו יצליח, במהרה, אמן. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת מסעוד גנאים. רע"ם-תע"ל. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

ראש הממשלה, האמת שלראש הממשלה אני הקשבתי טוב, אני מקווה שהוא יקשיב לי עכשיו כי אני הקשבתי לו במשך ימים כאשר קראתי את הספר שלו "מקום תחת השמש". ואני רואה גם בנאום שלו בכנסת כאשר הורכבה הממשלה, שהוא לא שינה את עמדתו,

מ"מקום תחת השמש" עולה הנאום של הלוחם היהודי, שרואה רק בכוח, כוח וכוח, הוא ההבטחה למדינה פה. אני חושב ש"מקום תחת השמש" והמדיניות של ראש הממשלה לא משאירים לאחרים מקום תחת השמש, ומי שלא משאיר לאחרים מקום תחת השמש, אני חושב שהוא מסכן את עצמו, הוא מסתגר או במצדה או בגמלא, אני לא יודע, וזה מצב מסוכן לכל מדינאי ומנהיג, שצריך להתנהג באחריות כלפי הכלל, המדינה והחברה. אני חושב, כמו שהמנהיגים הערבים מתנהגים, נכון?

גנאים (רע"ם-תע"ל): אני חושב שמדינאי ומנהיג נבחן ביכולתו לפרוץ את המסגרת המפלגתית והתנועתית הצרה שלו, ובוויתור על האינטרסים האישיים והמפלגתיים הצרים לטובת הכלל. מנהיג לא נשאר כבול בשרשראות ההסכמים הקואליציוניים, ומשחרר את המדינה ואת כל החברה מכבלים אלה.

נבחנת ביכולתה להיות צודקת והומנית כלפי המיעוט שחי בתוכה, ביחסה למיעוט הזה ובהכרה בקיומו ובכיבוד ייחודו הלאומי והתרבותי. אני שמעתי את הנאומים של ראש הממשלה, וככל שאני שומע יותר אני מודאג יותר. בקשר לשלום הוא אמר: מטרתי היא השגת שלום ולא ניהול משא-ומתן. איך עושים שלום בלי משא-ומתן? איך עוברים נהר בלי גשר? השלום של ה"בומים" שהזכרת אותו, אדוני ראש הממשלה, באחד הנאומים שלך, אמרת: המהלכים שלנו יצרו "בום" כלכלי שישפר את המצב של הפלסטינים.

נכון, כבוד ראש הממשלה, רק לצערי הרב, מה"בומים" האלה ברח אבו מאזן, מחמוד עבאס, ומעוצמתם פחדו גם כל מנהיגי האזור, ובראשם המלך עבדאללה השני, מלך ירדן, שתיאר את המצב באזור באומרו: הולכים על פי תהום. הוא מזהיר מכאוס, מאנדרלמוסיה שתתחולל באזור בגלל מדיניות ה"בומים" שלך, אדוני ראש הממשלה. בקשר לנאומך לפני כנס הקהילות היהודיות בארצות-הברית,

המטרה שלי היא לא לקיים משא-ומתן אין-סופי ולא לנהל משא-ומתן לשם משא-ומתן. האמת, על זה יש פתגם מצרי "אסלי", שאומר, אדוני ראש הממשלה: "אסמע כלאמכ יעגבני אשוף חאלכ אתעגב". הכוונה, דבריך מוצאים חן בעיני, אבל מעשיך מעוררים בי פליאה כי הם נוגדים את דבריך. אדוני ראש הממשלה, אתה עושה את השלום לעסק לא משתלם באזור, והמלחמה והקונפליקט למשתלם יותר. אדוני היושב-ראש, המדיניות של הממשלה כלפי האוכלוסייה הערבית היא מדיניות שמנסה לעשות דה-לגיטימציה לאוכלוסייה הערבית ורואה בכל הנוגע לנו תיק ביטחוני ולא אזרחי, ומבטא, זה עכשיו בשם בל"ד?

לא, כי נגמר לך הזמן. בסדר, אז תן לי רק דקה לעבור לסוף.

אדוני היושב-ראש, מה לא עשתה הממשלה כדי לחזק את סלע קיומו של העם היהודי? ייהדה את ירושלים, הורסים בתים, מגרשים אנשים חפים מפשע, הורסים בתים ערביים בכפרים ובערים הערביות, רודפים את הנרטיב שלנו בספרי הלימוד, עומדים בפני זכותנו להיות אנחנו, מכינים מבחני נאמנות,

מנסים לייהד כל זווית בחיינו. כך לא עושים שלום, לא בפנים ולא בחוץ. כך רק מגדילים את הפער והאי-אמון. תודה רבה.

חבר הכנסת יעקב כץ, נציג האיחוד הלאומי. לרשותך ארבע דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

מכאן אנחנו רוצים לשלוח ברכת רפואה שלמה למרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו שליט"א, שנאבק על חייו ושכולנו מתפללים גם לשלומו, להחלמתו, וגם רוצים תמיד לומר לו תודה על שהוא עומד בראש ציבור דתי-לאומי-ציוני, שהעמיד ומעמיד בעם ישראל את הישיבות הגבוהות, ראשי הישיבות, הישיבות הציוניות, ישיבות ההסדר, המכינות הצבאיות, שמעמידות היום לעם ישראל את עמוד השדרה הפיקודי של צה"ל. רוב חיילי צה"ל הקרביים, רוב קציני צה"ל בקורסי הקצינים, קורסי המ"פים וקורסי המג"דים, והעתיד של מדינת ישראל גם בבנייה, גם בילודה וגם בעשייה. הציבור שלנו הוא הציבור המרכזי בעם ישראל, ובעוד שנים הוא יישא בנטל הפיקודי כאשר נראה את רוב אלופי צה"ל הולכים עם כיפות סרוגות, בעזרת השם. אז על כך ברכתנו לציבור הזה, ולראשיו ולראשי ישיבותיו, על כל מגזריו.

אנחנו קוראים לציבור שבודק, שיבדקו היום את האוניברסיטאות בישראל, נכנס פה עכשיו שר החינוך, על הגידולים שיוצאים מהאוניברסיטאות, שמשתתפים מדי שבוע בהפגנות בבילעין, זורקים בקבוקי תבערה, מקללים את חיילי צה"ל, וצריכה להיות על זה ועדת חקירה, לראות מי האוניברסיטאות שגידלו את הגידולים הרעים האלה. דבר שני, מי ששמע היום את השר אטיאס מדבר בתוכניתו של רזי ברקאי, ובה הוא מודיע קבל עם ועולם שבנוסף לחליפים, לקיסרים, למלכים, ששלטו בעם ישראל וגזרו גזירות על העם היהודי, גם הממשלה הזאת על העם היהודי, ליהודים אסור לבנות, והוא הכריז והודיע קבל עם ועולם: שום מכרז לא יצא ביש"ע, שום מכרז לא יצא בירושלים, וגם הבנייה בגילה, אל תסמכו על כך.

אתה יכול לבוא לירושלים, גם שם בעזרת השם לא יצא מכרז בקרוב. אז בעוד 100 שנים, כשיהיו פה כ-20 מיליון יהודים וכ-5 מיליוני יהודים ביש"ע, בין המנהיגים, הקיסרים, החליפים והמנהיגים שגזרו גזירות על היהודים יופיע גם כבוד ראש הממשלה שמתנהג כקיסר, בלי החלטת ממשלה, בלי החלטת כנסת,

מודיע לאוזניו של השר אטיאס: אתה לא בונה ליהודים. למה? כי הם יהודים. ליהודים אסור לבנות בבית-אל, ליהודים אסור לבנות בחברון, ליהודים אסור לבנות בירושלים, ליהודים אסור לבנות בארץ-ישראל, כי הם יהודים. וזה כמו החליפים, הקיסרים, כל האנשים הרעים ששלטו בארץ-ישראל במהלך אלפיים השנה האחרונות. אז אני מבקש מחברי הכנסת הערבים, אתם יכולים להיות מבסוטים מראש הממשלה. הוא נכנס לרשימה ארוכה של אנשים שגזרו גזירות על היהודים.

תודה רבה, חבר הכנסת כץ.

חבר הכנסת עפו אגבאריה, מטעם חד"ש. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ברצוני לדבר על הישרדות הממשלה, שלצערי הרב, היא עסוקה רק בה. כאשר אנחנו שומעים שבאים שליחים אמריקנים ומבקשים להקפיא את ההתנחלויות, דווקא עכשיו בוער לראש הממשלה להגיד: לא, אנחנו נבנה בגילה. אני רק רוצה להזכיר לראש הממשלה שגם גילה, גם נווה-יעקב ופסגת-זאב, היא שטחים כבושים. אז דווקא עכשיו לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים לבנות שם, למרות שאתה משתמש במלה "שלום" "שלום" "שלום" הוא לא יבנה, אז לפחות הוא מעכב את השלום אבל רק משתמש במלה "שלום", והוא לא כן עם המלה "שלום". המלה "שלום" צריכה להיות דווקא לטובת ישראל, והיא הערובה היחידה לביטחונה של מדינת ישראל. אדוני ראש הממשלה, רצית לגמד את כל הבעיה, את כל הבעיה הפלסטינית-ישראלית בהתנחלויות, וכאילו כל העניין זה רק אם לבנות התנחלויות או לא לבנות התנחלויות, לטוס בשמי סעודיה או לא. יש בעיה הרבה יותר רצינית. יש בעיה של עם פלסטיני מדוכא, כבוש, שרוצה לחיות חיים של שלום ליד מדינת ישראל. אבל אתם, עם הסחבת ועם המשא-ומתן, אתם אומרים שאנחנו רוצים לעשות משא-ומתן, זה נמשך 15 שנים, וגם שר החוץ שלך לא מזמן אמר שזה יימשך עוד 20 שנה. אני גם לא מבין את המדיניות שלך, כשאתה אומר שאתה רוצה לבנות בכל מקום, גם בשטחים הכבושים, כאילו לא קיים עם ערבי פלסטיני באזורים האלה.

אמרת שתי מדינות. האם אתה באמת רוצה שתי מדינות אחת ליד השנייה, או שאתה רוצה מדינה אחת? אז מה תעשה עם הפלסטינים שבשטחים הכבושים? זה בהכרח יוביל למדינת אפרטהייד. לכן, אני חושב, אדוני ראש הממשלה, שעליך לחשוב ולתת תוכנית מדינית ברורה, שהעם הפלסטיני חי ליד מדינת ישראל ויש לו את הזכות להקים את מדינתו, וזאת תהיה הערובה למדינת ישראל שתתקיים בשלום. אני לא יכול שלא להתייחס לתופעה, או לדוח שהיה, דוח שדרות, שמראה את הפנים האמיתיות של הממשלה הזאת, של השחיתות. את זה ראינו ואנחנו יודעים. אבל הדבר האבסורדי בדוח הזה, שפתאום, אחרי שהוא מונה את כל השרים ובאיזו דרגת שחיתות הם נמצאים, הוא עובר גם לחברי הכנסת. תמוה בעיני שכשהוא עובר לחברי הכנסת, הוא מדבר על חברי הכנסת הערבים שהם מושחתים, ובראשם חבר הכנסת מוחמד ברכה. אני חושב שזה נודף ומריח גזענות, כאילו לשפר או לאזן את התמונה מי באמת מושחתים ומי לא, אז הוא רוצה להשחיל את השמות של אנשים שמעולם לא היתה להם ולו יד אחת באיזשהו עניין של שחיתות, לא בסוויטות ולא בדירות ולא בחברות סרק ולא במיליונים שרשומים על שמות נשיהם וילדיהם. בסך הכול, כתב האישום המזוויע שצריך לקומם את כל חברי הכנסת, זה שהוגש נגד חבר הכנסת ברכה, על זה שהוא עמד בראש הפגנות נגד הכיבוש, זה שהוא עמד בגופו נגד קיצוני שלא יפגע בחבר הכנסת לשעבר אורי אבנרי, אני חושב שהדוח הזה, שבא כאילו להאשים בסרק את חברי הכנסת הערבים ולייפות צד אחד, פסול.

הדובר הבא, חבר הכנסת חיים אורון ממרצ. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

אדוני ראש הממשלה, עם כל הכבוד לבנייה בגילה, עם כל הוויכוח על הריסת הבית בשיח'-ג'ראח, אפילו עם כל הכבוד לפגישה שאני לא יודע עד היום אם היתה מוצלחת או פחות מוצלחת עם הנשיא אובמה, זה לא מה שעומד היום על סדר-היום. מה שעומד היום על סדר-היום, אדוני ראש הממשלה, ידידי השר בגין, זה הפרויקט הציוני. אתם מהמרים היום בסיכוי של הפרויקט הציוני, ובשום דבר לא פחות מזה. המציאות שבה נידרדר, אולי כי אתם לא רוצים, אני לא חושב שאתם רוצים להגיע לשם, לבחירה בין שתי רעות: הסדר כפוי או מציאות של מדינה דו-לאומית, שעל-פי תפיסת עולמי היהודית והציונית, זה סוף הפרויקט הציוני. זה מה שמונח על כפות המאזניים. כל התמרונים וכל האמירות, האמינו לי, יש לי שלוש דקות, ואני יכול לדבר מעכשיו עד 24:00 מה קורה בשטחים ומה קורה עם אבו מאזן ולמה לא עשינו את זה עם ערפאת. כרגע זה כבר לא חשוב, ואפילו למנות את רשימת האשמים, מי יותר אשם. אני מראש אומר שהרשימה מסתיימת כשהפלסטינים יותר אשמים, אבל עתידם לא מונח על כפות המאזניים. להם קיימת האופציה, אדוני ראש הממשלה, של מדינת כל אזרחיה. לנו אין אופציה כזאת. אתה שומע את הקולות בתוכם והם יכולים להגיע למקום הזה או כברירת מחדל או כבחירה. לנו יש רק אופציה אחת, ואתם כורתים את כל השורשים של האפשרות להגשים אותה. כל השאר זה דיבורים שנדבר עד מחרתיים. על זה תן תשובה, לאן אתה מוליך אותנו? פעם ראשונה שלא ניצלתי שלוש דקות. מה היה אומר בן-גוריון היום אם היה צריך להקים את המדינה, כשהיינו פה רק 600,000 יהודים? מי היה מאמין בחלום אם היינו אומרים לפני 60 שנה שיהיו פה בשנות האלפיים 2 מיליוני יהודים? היו אומרים לנו: אתם נפלתם על הראש. כשאמר בנימין נתניהו בתחילת שנות ה-80 שיגיעו מיליון יהודים מרוסיה, אמר טדי קולק: אם יגיעו חצי מיליון יהודים אני בעד שתי גדות לירדן. אדוני, היות שהייתי על הפודיום ולא ירדתי לגמרי, אני רוצה לענות לך: אפילו זה לא מונח היום על כפות המאזניים. גם אם יגיעו לפה עוד מיליון יהודים עכשיו, ואני לא רואה מאיפה הם באים, ואתה יכול לעשות את כל מה שאמר טדי קולק, זה לא מה שמונח היום על כפות המאזניים. מה שמונח היום על כפות המאזניים זה האפשרות שהעולם כולו וארצות ערב והפלסטינים יגידו שהפתרון של שתי מדינות לשני עמים, אין לו תמיכה. אני ראיתי מאמרים של אמריקנים ופלסטינים ביחד. אתמול אחד השרים נתן לי את המאמרים הללו, שאמרו בכלל: איננו. לא ראחת פלסטין. ראחת פלסטין וראחת ישראל. זה מה שמונח על כפות המאזניים. זה לא מיליון יהודים וזה לא מי יותר אופטימי, וזה לא מי יותר חושב, מי מאתנו חושב שצה"ל חזק יותר או חזק פחות. זה לא נמצא שם. זה נמצא בתחושה של מי היום הקברניט במדינת ישראל, כששעון החול אוזל והוא כולו פועל לרעתנו. אני מאוד מודה לחבר הכנסת אורון. אני מזמין את חבר הכנסת סעיד נפאע. לרשות אדוני שלוש דקות גם כן. כבוד היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, גבירותי ורבותי, אומנם הדיון מתקיים תחת הכותרת הצינית "ממשלת הישרדות", אבל הממשלה הזאת תשרוד, לא בגלל עיסוקיה בהישרדות. היא תשרוד כי אין תחליף לאישיה, ולא בפן הפרסונלי. היא תשרוד כי למצעה אין תחליף על-ידי מי שטוענים לכתר. היא תשרוד כי היא יוצרה והעם בישראל אינו מסוגל לייצר תחליף אמיתי, לפחות בעתיד הנראה לעין. העם בישראל הולעט במשך שנים שאין עם מי לדבר ולעשות שלום, שהוא נטע זר באזור וכולם שונאים אותו, אין לו ברירה אלא לחיות על חרבו. אכן, העם בישראל הוא נטע זר באזור, כי רבים באזור לא רוצים אתכם ומחכים לשעה שתיעלמו.

אבל עוד יותר רבים באזור, ובהרבה, רוצים אתכם באזור, ואתם לא רוצים להיות חלק מהם, כי זה אזור פרימיטיבי ואתם מחפשים נאורות. רוב זה הציע תוכנית שלום כוללת, ביירות 2002, ואתם אלה שדוחים אותה, כי אתם לא רוצים להיות חלק מהאזור. ביום נאום "שתי המדינות" של בר-אילן הייתי אורח מרצה של הוועידה ה-23 של הוועד האמריקני-ערבי למאבק באפליה. גם הנשיא לשעבר קלינטון היה אורח באותה ועידה, וגם ה-JStreet היו אורחים, וכולם חיכו למוצא פיו של ראש הממשלה, וראש הממשלה ביטא את המושג "מדינה פלסטינית".

המדינה שראש הממשלה מכיר בזכותה להתקיים תהא תוצר אפרטהיידי, גם אם הפלסטינים מצדם יקראו לה אימפריה. אבל מה שנעלם מעיני העם בישראל הוא שהולכת ומוקמת כאן מדינה דו-לאומית, עם בירה מאוחדת, דו-לאומית. אגב, אין רע בזה, לא אם הממשלה תשרוד, ו/או תעסוק בהישרדות, אלא מה "תשריד" הממשלה הזאת. וזה מה שהיא תשריד, ובתמיכת העם, בינתיים, גם אם היא תיקרא מדינה יהודית. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת סעיד נפאע. חבר הכנסת רוני בר-און כדובר שני מטעם סיעת קדימה, אחריו יסיים את הדיון חבר הכנסת זאב אלקין, בשם סיעת הליכוד, ואז ישיב ראש הממשלה, ואחריו יושבת-ראש האופוזיציה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, שרי הממשלה, כשיצאת, אדוני ראש הממשלה, בשבוע שעבר מפגישה עם נשיא ארצות-הברית, זמן לא רב אחר כך נתבקשתי לריאיון בכלי תקשורת, ונשאלתי: נו, מה אתה אומר על כך שראש הממשלה אומר שהפגישה היתה חיובית, חמה, טובה? נזכרתי בסיפור על זה שנכנס למסעדה ושואל את המלצר: תגיד, פה כשר? והמלצר אומר לו: תגיד, אתה לא מתבייש לשאול שאלה כזאת? תראה את התמונה של הבבא סאלי על הקיר. אומר לו האוכל: אני אגיד לך את האמת, אם בבא סאלי היה פה המלצר והתמונה שלך היתה על הקיר, לא הייתי שואל. מה אני אומר? אני אומר שאם הנשיא אובמה היה אומר שהפגישה הזאת היתה טובה וחמה הייתי קצת יותר שקט. ראה מה קורה פה. כל הידיעות האלה על המשבר, פרסום הידיעה אתמול על האיסור לבנות בגילה, יש לי הרבה מה להגיד עליו, העכירות הזאת ביחסים, הבעיות שיש לנו עם הבית הלבן, וביום שני בבוקר שמעתי את שר התמ"ת שלך, נדמה לי אחד השרים הכי ותיקים סביב שולחן הממשלה, אם לא הוותיק שבהם, השר בן-אליעזר אומר ברדיו בהאי לישנא, אני שמעתי: מעולם לא היה מצב יחסי החוץ של מדינת ישראל גרוע יותר. עכשיו, זה לא צריך להפתיע אותך, אדוני ראש הממשלה. אנחנו אמרנו לך את זה. אני אישית אמרתי, דיברתי אליך כאן, ב-28 ביולי 2009, ואמרתי לך שמערכת היחסים הבין-לאומית של מדינת ישראל היא בשפל שלא היה כדוגמתו מאז 1998. ואמרתי שגם אז, כראש הממשלה, היתה לך אחריות למצב הזה. רק שאז זה לקח שנתיים, אמרתי את זה אז, ביולי, ועכשיו זה ייקח שלושה חודשים. וכך זה קרה. ולמחרת היום יצאת בהצהרה מדהימה. דיברת או בפו"ם, או במכללה לביטחון לאומי, ואמרת: "ינועו הגבולות"; אלה מלים שלך, "ינועו הגבולות". אז למה אתם לא עושים עם זה שום דבר? למה אתה לא עושה עם זה שום דבר? למה אתם לא עושים שום דבר עם אותו מרחב גמישות בין-לאומי שמדינת ישראל, במצב הגיאו-פוליטי שלה, כל כך זקוקה לו? אם לא להיום, לעת סגריר. תזכור מה היה פה בזמן מלחמת לבנון השנייה. יהיו הוויכוחים אשר יהיו, כל הקהילה הבין-לאומית כאיש אחד התייצבה לצדה של מדינת ישראל. מדינות ערב: סעודיה, האמירויות, דיברו על "חיזבאללה" בלשון שאנחנו מדברים עליהם. תראה מה היה פה לפני פחות משנה, בינואר, "עופרת יצוקה". עזה עוד בוערת, ותימרות עשן, וכבר יש תמונות, ורואים את אונר"א, ויודעים על ילדים, ויודעים על בלתי מעורבים, ויודעים על מסגדים, וראש הממשלה, שהכול כבר יודעים שהוא לא מתמודד עוד פעם, ובעוד שבועיים הוא הולך הביתה, וב-10 בפברואר בחירות, והסקרים כבר אומרים שאתה כנראה ראש הממשלה הבא, ובבית ראש הממשלה מתייצבים ארבעת המנהיגים הבכירים של אירופה: מרקל, וסרקוזי, ובראון וברלוסקוני, והתמיכה שמדינת ישראל מקבלת היא תמיכה אדירה.

דווקא היום, כשחשרת גולדסטון, חשרת ענני גולדסטון, הדוח השקרי, הנבזי, המניפולטיבי, התלוש מהמציאות, דוח שנכתב עוד לפני שנעשתה בדיקה, אם בכלל,

עם לבדד ישכון. איך נקלענו לדבר הזה? ואז, אולי בהמשך לדברים שאמר לך חבר הכנסת אורון, אנחנו פתאום פרטנרים עם הפלסטינים למערכת איומים הדדית. הם יכריזו על מדינה, ואתה תיכף מאיים עליהם שתבטל את הסכמי אוסלו. על מי אתה מאיים? זה פרטנר בשביל לאיים עליו? במה אתה מאיים? למי אנחנו עושים נזק באיום הזה, או בקיום האיום הזה? אני שואל אותך, אני שואל אותך ביושר.

התכנים שהם אומרים או הדרך שלנו להגיב עליהם באמת לא חשובים. זה הבל ורעות רוח, סאיב עריקאת אמר את זה בעצמו. היה ברור שזה איזה מניפולציה. אבל למה אנחנו צריכים לקפוץ על זה? אנחנו צריכים לרדת מהמקום שבו אנחנו עומדים בעיני הקהילייה הבין-לאומית בהשוואה לפרטנרים האלה שלנו, לרדת להתגושש אתם ברמה של איומים מהסוג הזה? זה נותן לך משהו? כן,

אני מסיים.

איזו התנהלות זו לרדת לזירה הזאת ולהתחיל להחליף אתם מהלומות של איומים? אנחנו נעשה ככה, ואני אעשה ככה, והפרובוקציה הזאת של שר הפנים שלך, היום הוא צריך להודיע שהוא חתם על תב"ע של 900 יחידות דיור? מה זה הדבר הזה? היום הוא צריך להודיע את זה? מה, זה הולך מחר בבוקר לבנייה? למה צריך תיכף לזרוק את הפרובוקציה הזאת? בין מתן תוקף של תב"ע על-ידי שר פנים לבין בנייה צריך לחלוף תהליך במדינה מתוקנת, הכי מתוקנת, בהנחה שאתה מעביר את רפורמת הקרקעות שלך, המפורסמת. אם יהיה תב"ע ברעננה זאת תהיה פרובוקציה? לא, אבל להגיד את זה היום בבוקר, אחרי שזה מה ששמענו, בעיני זאת פרובוקציה. אני יודע, אדוני היושב-ראש, אני מוכרח לומר לחבר הכנסת בר-און: אני עשר שנים לפניך בארץ הזאת. אנחנו פה, זאת פרובוקציה. אתה עשר שנים לפני בארץ הזאת, זה נכון. אני יודע שיש בינינו חילוקי דעות על הדבר הזה. תבונה מדינית,

אתה אומר שאנחנו לא נעשה תב"ע בירושלים,

אני לא אומר את זה. אל תשים לי מלים בפה. אני אומר שלשים את זה ביום כזה זאת פרובוקציה. אנחנו מתקדמים מיום ליום. בנינו בירושלים, אבל עשינו את זה בשכל.

אני קורא את יושב-ראש הכנסת לסדר. אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה ללמוד אהבת ירושלים ואהבת הארץ, ודאי לא בשתי הדקות האלה. הרבה יותר ממני אתה אוהב את ירושלים. לא, אני לא אמרתי. אין האהבה הזאת סובלת מי יותר מי פחות, בסדר?

זאת אהבה, זה ברמה שאין לה שיעור. נכון, אני טועה. אני אומר חד-משמעית, אני לא דיברתי על הבנייה בירושלים, אני דיברתי על הפרובוקציה העלובה הזאת, של שר הפנים, לקום בבוקר עם הכותרת הזאת. אתמול זה עלה לדיון, אתמול מישהו אמר שזה מה שחושבים באמריקה, אז תיכף צריך עוד פעם, אדוני ראש הממשלה, זה ישים? זה אקטואלי? הרי אתה אתמול אמרת, או שלשום אמרת, דבר חשוב: אני לא מחליט, כי לא מוכרחים להחליט בכל דבר תמיד ברגע שמישהו היה צריך לקבל החלטה או חשב שצריך לקבל החלטה. לפעמים צריך לדחות את ההחלטה. יש לי ויכוח אתך. אני חושב שאתה לא מחליט בהרבה דברים שכן צריך להחליט עליהם. אבל הבוקר זה היה צריך להיות? אתמול בבוקר זה היה צריך להיות? תחליף את השעון, מר גלעד ארדן. שומר השעון שלך,

חבר הכנסת בר-און, אומנם יש אנשים שהם מעבר לתקנון,

אז מה, ממשיכים לנצח את אובמה? ממשיכים להוריד את האמריקנים על הברכיים? זה יביא אותנו לאיזה מקום? יש לך קואליציית בטון, אדוני ראש הממשלה, היא רחבה, היא מכל קצווי הקשת הפוליטית. עשית כמעט את הבלתי-אפשרי כשהושבת אנשים שאין להם שום שיח ושיג בשום דבר.

שני משפטים ואני מסיים. היא גם קואליציה כמעט חסרת ברירה. לאן תלך העבודה? יש לה כתובת חוץ מהממשלה? לאן תלך ש"ס? היא יכולה לחיות בלי הכסף של הממשלה? יש לך אפילו שרים מאוד מוכשרים.

ראש הממשלה, לדעתי בעל יכולות מוכחות ברמה הגבוהה ביותר, אבל אתם לא עושים כלום. אתם לא עושים כלום. אתה יודע, אדוני ראש הממשלה, אני רואה שאתה מתחיל בפרק חדש. בבקשה, נא לסיים. משפט, מסיים.

מנצל, נותנים לו עוד דקה ועוד דקה.

למה אתה מדבר עם השר ארדן עכשיו? כבוד חבר הכנסת בר-און, נא לסיים.

אתה איש בעל יכולות מוכחות ברמה הגבוהה ביותר, אבל אתם לא עושים שום דבר.

בוא, אתה הרי איש ישר, את הביטחון קיבלתם מהממשלה הקודמת. את זה שיש שקט, לפחות בעזה, נא לסיים. חבר הכנסת בר-און, נא לסיים. האם אדוני רוצה שאני אוריד אותו מהבמה? אתה נמצא כאן יותר מעשר דקות. זה לא משפט אחד. אתה לא מפסיק את הדו-שיח שלך. אתה רוצה לסיים, בבקשה.

את השקט בדרום הארץ קיבלתם מהממשלה שלנו, גם אם בסיועו המועיל והחשוב של שר הביטחון שלנו-שלך. גם את האפשרות לצאת מהמשבר הכלכלי קיבלת מאתנו.

אתה אמרת את זה. אתה אמרת את זה לי ואמרת את זה לאחרים. תעשו עוד, תעשו הליך מדיני. תודה רבה, חבר הכנסת בר-און. אחרון הדוברים, חבר הכנסת זאב אלקין, ואחריו יעלה ויבוא ראש הממשלה להשיב לכל הדוברים ועל דרישתם של 40 חברי כנסת להתייחס לנושאים שהם העלו.

לצלצל רק כדי להודיע שראש הממשלה מדבר. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני ראש הממשלה, חברי השרים וחברי הכנסת, אני חייב להגיד שממש לבי לבי על חבר הכנסת רוני בר-און, כמעט הייתי מוכן לתרום לו דקה או שתיים על חשבוני,

הדבר היחיד שנשאר, זה לעמוד כאן ולספור את המחדלים של הממשלה הקודמת ולנסות להלביש אותם על הממשלה הזאת. הציבור לא עיוור, הציבור מבין היטב, ולכן, למעשה כשעברת כאן נושא נושא, עשית שירות לממשלה הזאת, כי הציבור זוכר בדיוק מה היה כאן לפני שנה. אדוני ראש הממשלה, נשאלת מה התוצאות של הממשלה, אז בואו נראה ונשווה. נלך תחום תחום, נראה ונשווה. בתחום המדיני: עמד כאן חבר הכנסת רוני בר-און ודיבר על בידוד. הממשלה הזאת הביאה את מדינת ישראל לבידוד. חברי חבר הכנסת רוני בר-און, מה שהביא את מדינת ישראל לבידוד הוא קריסה מוחלטת של הקונספציה שדגלת בה. זה מה שקרה כאן. כולנו זוכרים, אמרו: תהיה התנתקות, יהיה שלום. לא יהיה שלום, נוכל להכות בהם והעולם יבין אותנו. צריך לחפש עכשיו את העולם הזה, שיבין אותנו. הוא משום מה לא מוכן להבין אותנו, או לא מבין אותנו מספיק. תחליף את העולם. חברתי חברת הכנסת דליה איציק, צריך להחליף את הקונספציה, כי היא עברה מן העולם. זה מה שקרה כאן. במקום להודות בגלוי שזה מה שקורה כאן, ולהגיד: טעינו, אתם מאשימים את הממשלה הזאת על הבידוד שמה שעשיתם הביא אותו לכאן. זה תרגיל מאוד מאוד פשוט. אבל הציבור הוא לא עיוור, הציבור מבין בגלל מה אנחנו נמצאים היום במקום שאנחנו נמצאים בו. למה באת לקדימה? אתה יודע בדיוק מה דעתי על ההתנתקות, גם כשבאתי לקדימה, ואתה יודע בדיוק למה עזבתי את קדימה, כי זה מה שהיא עשתה. אתם מדברים על ירושלים. שמעתי היום את שר הפנים לשעבר, חברי חבר הכנסת מאיר שטרית, אומר: אני לא הייתי מקבל החלטה כזאת, אני לא הייתי מאשר בנייה בירושלים. אני לא יודע אם הוא עיין במצע של קדימה, שם דווקא כן כתוב על ירושלים המאוחדת, אבל נדמה לי שמזמן הפסקתם לעיין בסעיף הזה במצע שלכם. אתה לא מדייק. אתם ישבתם והייתם מוכנים לדבר על חלוקת ירושלים בקדנציה הקודמת. זה מה שהביא את הבעיות של הלגיטימיות היום. מי שמתיישב ומוכן, הבהרת מה שרצית.

השר לשעבר שטרית אמר: אני בעד בנייה בגילה, אבל כן לתהליך המדיני. לא, הוא אמר: לא הייתי מאשר בנייה כזאת בימים האלה, למען התהליך המדיני. אמר את זה חבר הכנסת בר-און לפני פחות מ-20 שניות. זאת האמירה הנכונה, כי אין שכל בעניין הזה. זה עניין אחר. בימים האלה, ובימים שלפניהם ובימים שאחריהם. עכשיו נתחיל לעבוד לפי השכל. מי שמדבר על חלוקת ירושלים, אל יתפלא אחר כך שכל העולם פתאום מפקפק בלגיטימיות של הבנייה שלו בשכונת גילה. אתם עשיתם את זה. אתם הבאתם את זה. אז לעמוד עכשיו כקוזק נגזל ולהגיד: אוי ואבוי מה שקורה לנו, אני חושב שהציבור לא טיפש, הוא יודע מי הביא אותו לכך. ממשלת קדימה בנתה, ואף אחד לא אמר כלום.

חבר הכנסת חסון, עכשיו הוא לא עומד פה, לא ביקשתם מחבר הכנסת אלקין ב-40 חתימות. חבר הכנסת טיבי, אתה ביקשת את תשובתו של אלקין, או את תשובתו של ראש הממשלה? אני מצפה לדברי ראש הממשלה. אז עכשיו אתם לא שואלים את חבר הכנסת אלקין. הוא אומר את דעתו. דעתו של אלקין מאוד חשובה לי, אבל הוא לא עומד פה להישאל שאלות. עוד כמה דקות יעלה ראש הממשלה. יש לי הרבה פניות. תאמינו לי, יש לי הרבה פניות, כי זה התחיל בוולג'ה, אם אתם זוכרים. התחיל בוולג'ה, עכשיו זה עוד מעט יגיע לרחביה. הוא יושב-ראש הקואליציה, לכן אנחנו מתייחסים אליו בכבוד. אני שומר על זמנך. תודה רבה. כפי שאמרתי, עם זמן הדיבורים אני מוכן להיות אדיב. הפלסטינים מאיימים,

חברת הכנסת איציק. הפלסטינים מאיימים.

השאלה היא למה הם מאיימים. הם מאיימים כי הם לא מרוצים. השאלה היא למה הם לא מרוצים. הם לא מרוצים כי הם מרגישים את ההבדל בין הממשלה הזאת לממשלה הקודמת. האם זה רע? אני חושב שדווקא לא כל כך רע, בתשובה על שאלתך. אם הם מבינים את ההבדל בין הממשלה הזאת לממשלה הקודמת, והם מאיימים ולא מרוצים כי הממשלה הזאת לא מוכנה, ברגע שהיא מתיישבת אתם לשולחן המשא-ומתן,

להגיד להם: אתם יודעים מה, פחות או יותר, פלוס מינוס כמה אחוזים, על חזרה לגבולות 67' אנחנו נסגור. זה ההבדל בין שתי הממשלות. הם, אגב, צריך להגיד לזכותם, הפלסטינים, שמאיימים, הם די ידעו לנבא את זה. אני זוכר את הימים לפני הבחירות, אדוני ראש הממשלה וחברי חברי הכנסת, לפני הבחירות אמרו הפלסטינים: אנחנו מעדיפים שציפי לבני תנצח. אמרו וידעו למה. אבל מה לעשות, העם במדינת ישראל החליט הפוך. העם במדינת ישראל החליט שציפי לבני תייצג, ואמר כאן לפני חבר הכנסת אקוניס, בעקביות כנראה, על-ידי הכיסא הריק בדיון הזה, את האופוזיציה, ולא את הממשלה. לוקח זמן לצד הפלסטיני להפנים את השינוי הזה. הוא לא מרוצה. הרבה יותר קשה לנהל משא-ומתן עם מישהו שעומד על העקרונות ועומד על האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל. אבל כאזרח המדינה, אני חושב שכולנו, זה מה שאנחנו רוצים. קל מאוד להיות נחמד על חשבון האינטרסים של המדינה, נאמר בדיון אחד, תקפו את הממשלה הזאת ואמרו: אין אותם יחסים אינטימיים שהיו פעם עם נשיא ארצות-הברית. ואני אומר לכם, חברי הכנסת, יחסים אינטימיים עם שותף זה מאוד חשוב, אבל חשובים יחסים טובים, אינטימיות אפשר לחפש גם במקום אחר. מה שצריך זה ממשלה שעומדת על האינטרסים שלה. תאמינו לי שאם יש אינטימיות אבל בגלל זה נופלות רקטות על אזרחי הדרום, אני מוכן לוותר על האינטימיות ולוותר על הרקטות באותה הזדמנות. ולכן, כשאנחנו מודדים את התוצאות, את השקט הביטחוני והעמידה על האינטרסים שלנו, אז הפלסטינים מאיימים, אבל אזרחי מדינת ישראל יכולים להיות שקטים. כך בתחום המדיני, וכך גם בתחום הכלכלי החברתי, אתם מאשימים את הממשלה הזאת, צעד אחר צעד, בעקביות, נושא אחר נושא, בנושאים שחלקם החליטה עליהם הממשלה הקודמת. אז אתם אומרים: אוקיי, התפכחנו, שינינו את דעתנו. כן, כנראה מה שרואים מכאן לא רואים משם.

מאחל לכם שנים רבות להישאר כאן, בצד הזה של האולם. אם זה מה שעוזר לפקוח עיניים, מצוין. כך היה בנושא היטל הבצורת, כך היה בנושא הרפורמה במים, כך היה בקרקעות, תקפתם את הממשלה הזאת על הרפורמות בקרקעות, אהוד אולמרט, כשהיה שר האוצר, חלם להעביר את הרפורמה הזאת ולא הצליח. יושב-ראש הקואליציה, אני נותן לך שתי דקות, אבל בזה אנחנו מסיימים. תודה רבה, אדוני. בבקשה, אדוני. חלם ולא הצליח. חלק מההחלטות האלה קיבלתם. אפילו המחלוקת שהיתה כאן בשבוע שעבר על העניין הביומטרי, השרים ישבו בממשלה, הצביעו כולם פה-אחד.

כשהם הפכו לחברי הכנסת, היה להם זמן להבין שחלק מההחלטות היו לא נכונות. ואנחנו מתמודדים עם ההחלטות האלה, מעדנים אותן והופכים אותן יותר נוחות לציבור. אז שיהיה לכם אומץ להודות בזה,

אנחנו עשינו את כל זה, ולא לנהוג כשבשבת שקוראת עיתונים בבוקר, ואומרת: הנה,

זו דעתו, נלך עם הציבור, נקווה שהוא ישכח שפעם חשבנו בדיוק הפוך. הממשלה הזאת, במעט הזמן שיש לה, הוציאה את המדינה מהמשבר הכלכלי. תזכרו את כותרות העיתונים כשהממשלה הזאת הושבעה בכנסת, מה ניבאו כאן, מה ניבאו כאן נביאי השחורות. בזה כלום, אפילו ראש הממשלה שלך, חבר הכנסת, תודה רבה. חברי חבר הכנסת רוני בר-און, אני מאוד נהנה לקבל ממך ציונים לתפקודי. אני גם מאחל לך שתשב בכיסא הזה שנים רבות ותיתן לי ציונים כיושב-ראש הקואליציה שנים רבות. תאמין לי, אני מוכן לעשות אתך את הסיכום הזה. כך יהיה גם יותר טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל. תאחל לו שיצטרף לקואליציה, יותר נכון. הוא כבר החליט מזמן שהוא לא רוצה, הוא רק לא מצליח להסביר למה. מה עם תוכנית קמ"ע? תוכנית קמ"ע,

מי שצועק על קמ"ע: הממשלה הזאת מצאה תקציבים חסרים לתוכנית קמ"ע, ולך תקרא את המסמכים של מנכ"ל משרד ראש הממשלה,

הקודם, אהוד אולמרט, שהקים ועדה לסגירת תוכנית קמ"ע. יודעת זאת היטב חברתי חברת הכנסת מרינה סולודקין, כי היא נאבקה נגד זה. אבל כולכם עכשיו צועקים קמ"ע, היא נאבקה גם אז, אבל אז כולכם תמכתם בכיוון הזה. לכן, אני מציע לכם, תתעשתו, תזכרו מה שעשיתם, תשבו באופוזיציה שנים רבות, ותנו לממשלה לעבוד.

תודה רבה ליושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת אלקין. רבותי, נא לשבת. בהתאם לדרישתם של 40 מחברי הכנסת, שהוגשה על-ידי חבר הכנסת אחמד טיבי, הוא, בשם הסיעה השנייה בגודלה באופוזיציה, הגיש את הבקשה, אני מבקש מראש הממשלה לעלות ולהשיב על הדברים, לדרישת חברי הכנסת. בבקשה, אדוני. נא לשבת, רבותי. כבוד שר האוצר, ראש הממשלה עומד על הדוכן. נא לשבת. נא לשבת, אדוני שר התשתיות. חבר הכנסת כץ, כצל'ה, ראש הממשלה, הדר מלכות, מה זה. בבקשה, אדוני.

תודה לחברי הכנסת מהקואליציה על תמיכתם, תודה לחברי הכנסת מהאופוזיציה, אתם עושים את תפקידכם. התפקיד שלנו בדמוקרטיה זה גם להקשיב, וגם לתת מענה. מענה לא רק רטורי, אלא גם במעשים. אתייחס לנושא המדיני בהמשך. אני לא מתכוון לפרט את נושא הביטחון. בנושא הביטחון יש לנו מדיניות, והמדיניות היא לא לאפשר זרזוף של טילים, שבהדרגה הופך לגשם ואחר כך לאשד. זו מדיניות מאוד ברורה, שמתקיימת, וזה רק חלק מבעיית הביטחון. בעיות הביטחון שלנו מתחלקות קודם כול לאיום הגרעין, ושנית, לאיום הטילים והרקטות.

לכל השאר, כולל הרצון למנוע מאתנו את זכות ההגנה העצמית. לא משנה אם נחייך או לא נחייך, אלה בעיות אמיתיות שעומדות מולנו, וצריך להכיר בהן.

כיוון שאני לא הולך לפרט את המענה המעשי שלנו בכל אחד מהתחומים הללו,

הזכרתי כאן נדבך אחד ביחס למדיניות של תקיפת ישראל בטילים וברקטות, אבל אני אומר לכם שכדי לתת מענה, בעשור הקרוב, לבעיות האסטרטגיות שפוקדות את מדינת ישראל, אנחנו צריכים הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. אין דרך, פשוט אין דרך, לממן את צורכי הביטחון הקיומיים של מדינת ישראל בלי שתהיה צמיחה עקבית, שנה אחר שנה. אני תמיד האמנתי בזה, אני יודע שאני לא היחיד שהאמין בזה, אבל אם תעשו את המתמטיקה הפשוטה, תבינו שצמיחה של 5% בשנה, לאורך שנים, נותנת לנו את התקציבים הדרושים קודם כול לביטחון. אני בכוונה מתחיל בביטחון. בגלל זה שילמת מיליארדים בכספים פוליטיים? ולכן אנחנו מדברים על עשרות רבות של מיליארדים. ואני קובע את זה לא רק במטבע של שקלים. אני עכשיו לא מתפלפל ולא מתעמת אתכם. אני אומר לכם שהצמיחה הכלכלית המתמשכת היא צורך ביטחוני, אני אפילו הייתי אומר: ביטחוני אסטרטגי, של מדינת ישראל.

המדיניות שלנו מכוונת קודם כול להביא לצמיחה הזאת. עכשיו, אנחנו פועלים, רשמתי לי כמה דברים, אנחנו בסך הכול כמה,

קודם כול העברנו תקציב דו-שנתי, קיימנו אותו גם עם חיתוכים שעשינו למען הביטחון, אבל לא פרצנו את המסגרת שקבענו. אבל אחרי חודשיים הבאתם עוד קיצוץ, אדוני ראש הממשלה. לא פרצנו את המסגרת, ויש כאן אנשים שיודעים את החשיבות של שמירת המסגרת שאתה קובע. השווקים מגיבים על זה מצוין,

הם מגיבים על זה באופן חיובי מבחינתנו. כל הצמיחה שהיתה, כל הצמיחה שהיתה במדינת ישראל, נעשתה ללא שוק הנדל"ן והבנייה. מדינת ישראל היא מקום ראשון בעולם בחדירה של מחשבים אישיים לבתים. אנחנו מקום 120 בזמן שלוקח לקבל היתר בנייה, ומקום 160 בזמן שלוקח לרשום נכס. אין מדינות כבר, לא נשארו. אנחנו לא מדינת עולם שלישי בבנייה, אנחנו מדינה של העולם החמישי, אם יש דבר כזה. זאת אומרת שכל הצמיחה שנעשתה עד עכשיו, 5% בשנה

חמש שנים של צמיחה, התבצעה ללא תרומה של שוק הבנייה. כלומר שם יש אחוזי בנייה זמינים לצרכים הביטחוניים והאחרים, שאני תיכף אפרט אותם.

שמעתם את הציבור, אחד מהציבורים כאן, הציבור החרדי: אבל למה, זוגות צעירים, אתה משלם פה מחירי עתק ואין דירות. יש ביורוקרטיה שאין בעולם כדוגמתה. אז אנחנו עושים שלושה דברים כדי לשנות את זה, ועושים.

מוסיפים משרדים, מוסיפים שרים, חבר הכנסת פלסנר, כאשר היתה קריאת ביניים, אתם קבעתם שראש הממשלה, למה,

חבר הכנסת כצל'ה, שמעתי, אבל תיתן לו לענות. אדוני יושב-ראש הכנסת, בגילה הוא לא בונה, אז איך יהיו לזוגות צעירים, בגילה הוא לא בונה. אני קורא אותך לסדר, חבר הכנסת פלסנר, פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר, חבר הכנסת כץ, פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר, חבר הכנסת יואל חסון, פעם ראשונה. אני רוצה להזכיר ל-40 חברי הכנסת: אתם ביקשתם מראש הממשלה, לשאול אותו מדוע הממשלה עסוקה בהישרדות ואינה דואגת לצורכי הציבור. עד רגע זה ראש הממשלה אמר במה הממשלה עוסקת בצורכי ציבור.

אתה תחליט אם אלה מרפסות? אז קריאת ביניים.

כרגע הוא עונה לכם. אתם לא רוצים שהוא יענה לכם?

מדוע ראש הממשלה מקפיא את הבנייה בירושלים? למה רק ליהודים?

שמענו, בזה זה נגמר. למה הגזענות הזאת? חבר הכנסת כץ, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. חבר הכנסת חסון. הערבים הורסים, רק היהודים, חברי הכנסת, רבותי, ראש הממשלה יענה בהתאם לתקנון ולדרישת החוק לפי סעיף 49א על, אי-אפשר להכריח אותם לשמוע, הם לא רוצים לשמוע. חבר הכנסת נסים זאב. הם לא רוצים לשמוע, חבר הכנסת נסים זאב, הרי נתתי לך את הרשות, לא יכול להיות שמישהו יקרא קריאת ביניים ואתה לא תוסיף משהו. זה דבר שהוא בניגוד לתקנון, לכן נתתי לך. מרגע זה, כל הפרעה, קריאה לסדר. שלוש פעמים, יוצאים מהאולם.

בבקשה, אדוני. אנחנו זקוקים לצמיחה מהירה. צמיחה מהירה יכולה לבוא מכמה כיוונים, אנחנו הולכים לחולל שינויים במה שקשור בהיי-טק, בחלק הטכנולוגי של המשק, בקרוב מאוד, אבל אנחנו הולכים וכבר מחוללים, כולל היום בוועדת שרים, אנחנו הולכים לאשר מהלכי תכנון, רפורמה בתכנון בנייה, שבה חלק גדול מהאישורים, למשל, יתבצעו בכלל דרך האינטרנט, התחנות האין-סופיות האלה של שרשור. אני ביקשתי לעשות מרשם,

תרשים זרימה, של כמה זמן לוקח לקבל אישורים לבנייה, וכולכם מתלוננים,

על מה שקורה בשוק הבנייה בארץ. אז נתנו לי שקף אחד, הוא לא נגמר, צפוף מאוד, עם ריבועים, חצים, ריבועים, חצים, זה עובר לשקף השני,

ממשיך לשקף השלישי, וזה מגיע לשקף הרביעי, אין דבר כזה בעולם.

את זה אנחנו הולכים לשנות עכשיו. עכשיו בלי בדיחות ובלי הערות. זה דבר רציני. אנחנו הולכים לעשות שינוי, הוא לא פחות דרמטי, חבר הכנסת פלסנר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. הוא לא פחות דרמטי מהשינוי שעשינו כששינינו את הביורוקרטיה ביחס למטבע החוץ ואפשרנו לישראל להיכנס למאה ה-21. זה היה בסוף המאה ה-20, בסך הכול ב-1998. אנחנו הולכים לעשות שינוי עצום, עצום, בכל מה שקשור לתכנון ובנייה, בשקיפות ובפישוט תהליכים, כי זה צורך חיוני שלנו. זה לא רק צורך של זוגות צעירים, של משפחות ושל חיילים משוחררים שצריכים לקבל דירות ודיור זמין, זה דבר בלתי נסבל במדינת ישראל, וזה עומד להשתנות. זה עומד להשתנות יחד עם פתיחת קרקעות ויחד עם פריסת צירים, כי חלק מהתכנון, הרי הרפורמה בתכנון, הלכתי לגליל וראיתי, אנחנו בונים שם, יש שם כל מיני צמתים,

ושאלתי: מה עם הקטע הזה? אומרים לי: טוב, את זה ייקח לנו שנתיים לבנות. אז אני אומר: נו, אז תבנו.

ייקח עוד שבע שנים לקבל את האישור בוועדות התכנון. אנחנו הולכים לקצר את זה ל-11 חודש. אלה מהפכות, וכבר עשינו מהפכות, וזו מהפכה שאני אבקש זו הבשורה שלך לעם ישראל? זה מה שעשית בשמונה חודשים? זה מה שאני אבקש מכל, זה מה שעשית? אדוני, שלוש שנים. בכל זאת, שמונה חודשים, תנו לנו, חברת הכנסת רגב. מה שהוא עשה בשמונה חודשים אנחנו עשינו בחודש. חבר הכנסת יואל חסון.

אני לא אוכל להגן על ראש הממשלה,

אדוני,

אתה לא תקבע לראש הממשלה איך להתייחס לאופוזיציה, העם יקבע.

אני פה אתן לו לדבר ואתן לך לדבר. כיוון שנשאלתי, אני אשמח להקריא. יש עשרות סעיפים, אבל החלטתי להביא עשרה. העברנו תקציב דו-שנתי. העברנו את חוק בנק ישראל, שלא העבירו אותו 50 שנה. העברנו את הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. העברנו עכשיו, היום אנחנו מעבירים את הרפורמה בתכנון ובנייה של השרים. העברנו עסקת חבילה במשק. לא היה לנו, נדמה לי, היה לנו יום שביתה אחד ארצי? אינני יודע, יכול להיות, אבל מעט מאוד. העברנו תיקון בתקציב, לא רק לצורכי ביטחון, אלא גם לצורכי חיסונים, שפעת החזירים, אנחנו עוד במעלה המדינות, בגלל הצעדים שנקטנו, שערוכות ויכולות לחסן את האוכלוסייה. אגב, אני חושב שצריכים לעשות, למה אתם מקפיא את בניית הכיתות ביהודה ושומרון? חבר הכנסת אורי אריאל, השאלה הזאת נשאלה ונשמעה. העברנו מתן סיוע של 200, אבל היא נשמעה, אמרתי לו. חבר הכנסת נסים

חבר הכנסת נסים זאב, יקרה פה דבר מדהים, אני אקרא אותך לסדר. העברנו סיוע של 200 מיליון שקל לעמותות חברתיות. העברנו את התקציב להתחלת המלחמה בשימוש היתר המופרז, לא המופרז, הבלתי-אפשרי בכלל, של ילדים ושל קטינים באלכוהול, ואנחנו מנהלים מלחמה. העברתם לישיבות?

אלה דברים שעשינו בכמה חודשים, אבל אני רוצה דווקא להתייחס לנושא המדיני. שר החינוך מביא שינויים חשובים מאוד במערכת החינוך,

אני רוצה לברך אותך, כי אני יודע על כמה דברים שעשית,

קשובים לדברים שאומרים ציבורים שלנו. הנהגת יום לימודים ארוך באחד היישובים הבדואיים, וזה חשוב, ויש עוד דברים רבים. אנחנו עושים את זה גם בתחום האוצר, וגם בתחום החינוך, וכמובן בתחומי הרווחה, השר הרצוג פעיל מאוד. נושא הביטחון התזונתי שקיבלנו עליו החלטה. אמרתי שיש 20 סעיפים. אני מתחשב בזמן הכנסת. אני ישבתי פה ושמעתי כל אחד ואחד מכם במשך כל הדיון הזה.

תן תשובה.

תספר מה היה בפגישה, חבר הכנסת יואל חסון, ראש הממשלה מדבר.

ראש הממשלה מדבר. אחרי שהוא ידבר, תצא לעיתונאים, תאמר מה הוא ענה לך ומה הוא לא ענה לך. לא יכול להיות, אנחנו צריכים איזה תרבות דיון, אם באמת הייתם מקפידים על קריאות ביניים לא הייתי מעיר, אבל כל קריאת ביניים הופכת לנאום, ואני אאפשר לראש הממשלה לומר את דברו, כמצוות החוק. היה דבר אחד שנהגתי, כראש האופוזיציה, ברגעי מבחן וברגעי לחצים על מדינת ישראל, אני נהגתי, וכך גם הנהגתי באופוזיציה, בגישה ממלכתית. לא בדקירות, אלא בגישה ממלכתית, שבה התייצבתי אישית פעם, פעמיים, עשרות פעמים, מול כלי התקשורת העולמיים, מול דיפלומטים, מול ראשי מדינה, ואמרתי: אנחנו נותנים גיבוי לממשלת ישראל לפעול בדברים החיוניים להבטחת האינטרסים הלאומיים שלנו והביטחון. זאת לא היתה אמירת אגב במסדרון, אלה היו אמירות שנאמרו בריש גלי, מול כול העולם, בצורה המשכנעת ביותר שיכולתי להביא. אני מציע לכם, חברי לאופוזיציה, כיוון ששמעתי אתכם, באמת שמעתי, לא עשיתי עצמי קורא או עשיתי עצמי רושם, רשמתי את הנקודות. אני מציע לכם לנהוג בגישה ממלכתית דומה, ולא קנטרנית, ולחשוב באמת על הבעיה. אני חושב שיש כאן רצון רחב מאוד,

להשיג שלום עם הפלסטינים. אנחנו יודעים שיש לנו שתי משימות ענקיות. זו האחת, והשנייה היא מתן מענה והגנה למדינת ישראל מול האיומים שתיארתי. אני חושב שיש פה רצון רחב מאוד, ואני חושב שהוא חוצה את קו האמצע פה, קו האופוזיציה והקואליציה. אני נתתי ביטוי לשאיפה הזאת לשלום, ונשאלה השאלה מה התוכנית. אז אני אגיד לכם מה התוכנית. אני אמרתי את זה בצורה ברורה ומפורשת בנאומי באוניברסיטת בר-אילן, ואני אגיד את זה כאן שוב: אנחנו רואים הסדר קבע של שלום, שבו תהיה מדינה פלסטינית מפורזת, שתכיר במדינה יהודית, מדינת ישראל. לא לפי המצע שלך. זו תמצית תפיסתנו. אתה אמרת לפני הבחירות בערוץ-7, לא אמרתי שזו תפיסה של כל חברי הבית. חבר הכנסת כץ, אני לא שמתי לב שהצבעת בעד הליכוד, גם עם המצע שלו.

אבל היו כאלה שהצביעו לליכוד,

אני יודע. אני מכיר את כולם, אחד-אחד. תודה, אדוני. לא אמרתי שזו תפיסת כל חברי הבית, אבל אמרתי שזה מאגד חלקים נרחבים מאוד בציבור, ונתתי לזה ביטוי, ואני חושב שביטוי שבאמת מאגד אחדות לאומית במובן האמיתי שלה. איך מקדמים את זה? אני חושב שמקדמים את זה רק בדרך אחת, בדרך המשא-ומתן. מן היום הראשון אנחנו קראנו, והתכוונו, לקיים משא-ומתן עם הרשות הפלסטינית לטובת החזון הזה. אנחנו עשינו יותר מזה. לא רק שאמרנו את המלים, עשינו גם מעשים בשטח. הורדנו מאות מחסומים, מאות. אז למה אתה לא מוריד מאחזים בלתי חוקיים? מאות נקודות ביקורת. אסרנו על יהודים לבנות. מאות ערימות עפר שחסמו תנועה. והתוצאה ידועה. למה לא מורידים מאחזים? חבר הכנסת מולה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אם זה מאות ועוד מאות ועוד מאות, כמה זה היה צריך להיות? היו מאות. כמה? מאות רבות.

מאות זה 300, ועוד 300, ועוד 300. חבר הכנסת, שאלתך הובנה. אם אני הבנתי אותה, בטוח שראש הממשלה הבין אותה. מאות של מחסומי עפר, מאות נקודות ביקורת. והדבר הזה, כמובן, בא לידי ביטוי במה שאנחנו רואים בצד השני, אבל אנחנו עדיין לא קיבלנו, חרף הנכונות שלנו להיות מאוד פתוחים לניהול משא-ומתן, אנחנו נתקלנו בתופעה הבאה. זה עניין עובדתי, אני מציע גם לחברי האופוזיציה להתייחס לעובדות, לעובדה הזאת, כי היא חשובה, כי יש עובדה בסופה. מן הרגע הראשון לא נענינו מן הצד הפלסטיני לקריאה שלנו לפתוח במשא-ומתן. במקום זה קיבלנו תביעות לתנאים מוקדמים. מהיום הראשון, לא מהחודש הזה. מהיום הראשון. אתה הצבת תנאים. לא הצבתי אף תנאי מוקדם. להיפך, אמרתי שיש תנאים חיוניים, חבר הכנסת טיבי, לסיום המשא-ומתן, לסיומו המוצלח.

בזה גם חושב שאנחנו מאגדים חלק עצום מהציבור. אבל ודאי שלא הצבתי שום תנאי לפתיחת המשא-ומתן.

אתה לא מסכים שנושא ירושלים והפליטים יהיו על שולחן המשא-ומתן. תגיד את זה לכנסת. אנחנו הפליטים.

חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת טיבי, אתה כבר שאלת. עמדת פה 12 דקות ואמרת את דברך. ראש הממשלה מסכים. הוא יודע, הוא רשם הכול. וזה לקח זמן עד שחלקים מסוימים וחשובים בקהילה הבין-לאומית יעמדו על כך שאנחנו באמת מתכוונים לזה. גם לך לקח זמן לגבש את דעתך. עכשיו השאלה היא מה יקרה בצד הפלסטיני, כיוון שהיום ברור שישראל מוכנה ורוצה להיכנס למשא-ומתן, וזה היה נכון מהיום הראשון. האם הפלסטינים ייכנסו למשא-ומתן? אני מקווה שכן. אני חושב שהדבר הפשוט ביותר שיאפשר לנו להתקדם ולהשלים את התהליך זה להיכנס אליו. אתה לא יכול להתקדם בתהליך, כל שכן להשלים אותו, אם אתה לא מתחיל בו. עכשיו אתה מתחנן? די, מספיק.

היה להגיד את זה קודם. יש כל מיני ניסיונות לעקוף את המשא-ומתן הזה, ואין דרך לעקוף אותו. אבל יש עוד דבר אחד שאני מביא לתשומת לב חברי האופוזיציה. בדבר הזה הייתי מצפה שתנהגו באותה ממלכתיות, באותה ענייניות

כי אנחנו נהגנו בדרך אחראית. אתם יודעים יפה מאוד שאנחנו באמת רוצים את המשא-ומתן הזה, ורצינו אותו מהרגע הראשון. אתם יודעים שהתנאים המוקדמים הוצבו, כפי שלא הוצבו מאז אוסלו ביום הראשון, ויכול להיות שיש לזה הסברים שונים. יש הסברים שונים, שאני לא אכנס אליהם כרגע, בתחום של מה שקורה בתוך החברה הפלסטינית עצמה, על חלקיה ופלגיה השונים, מה קורה מבחינת זה שהם טיפחו לעצמם ציפיות מסוימות ולא ריאליות, וצריך להתאים את הציפיות לפלסטינים.

אבל מה שעוד קורה זה שהם מסתכלים על הבית הזה. הם מסתכלים גם עליכם, חברי האופוזיציה. תביא שלום, אנחנו נתמוך בך, אדוני ראש הממשלה. ואני חושב שאחד הדברים שיביאו אותם יותר מהר למשא-ומתן זה שהם יראו שיש פה כנסת מאוחדת, זה תלוי

אבל רובה המכריע, שאומרת: ישראל מוכנה למשא-ומתן, רוצה להיכנס למשא-ומתן, ואנחנו, רוב חברי הבית, לרבות חברי האופוזיציה, תומכים בציפייה הזאת ובדרישה הזאת גם מהפלסטינים להיכנס למשא-ומתן. זה הדבר שהם צריכים לשמוע מהבית הזה, ואני מקווה שגם ישמעו אותו.

אני מאוד מודה לראש הממשלה, ומזמין את יושבת-ראש האופוזיציה לעלות על דוכן הנואמים ולומר את דברה. רבותי חברי הכנסת, עברנו את נאומו של ראש הממשלה, ועכשיו אני פונה אל צד שמאל, שהוא צד ימין, שינהגו בהתאם. במאה אחוז. אנחנו נעזור לה בכל מקרה.

אם תבוא הפרעה מכאן, אני לא, רבותי, כבוד יושב-ראש הכנסת, ראש ממשלת ישראל, חברי הממשלה, חברי הכנסת, מדינת ישראל נמצאת היום במצב קשה. מדינת ישראל, מדינה להתגאות בה, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון והמדינה היהודית היחידה בעולם, מבודדת ולא מובנת כפי שלא היתה זה שנים רבות. חלק מהבעיות הן לעתים מתחת לפני השטח, אבל הן כבר צצות: תהליך דה-לגיטימציה של ישראל כבית לאומי לעם היהודי, שחיקה במעמדה של ישראל, פגיעה ביכולתה של ישראל לקבל לגיטימציה לפעולה צבאית מוצדקת, עיין ערך דוח גולדסטון, ושחיקה מהותית בעמדות בסיסיות של ישראל ביחס להסדר הקבע עם הפלסטינים. אני אומרת "עמדות בסיסיות של ישראל", כי אין לי ספק מהן העמדות הנכונות למדינת ישראל. ברור לי גם אילו עמדות מייצגות נכונה את האינטרס הישראלי. אני גם יודעת שמרבית הציבור בישראל יודע את מחיר ההסדר ומוכן לו, כדי לקיים את ישראל כמדינה יהודית ובטוחה. אני לא יודעת מה עמדות ממשלת ישראל ביחס לנושאי היסוד שיאפשרו הסדר שלום. אינני חושבת שהכרעה מהותית ואמיתית ביחס לכל סוגיות הסדר הקבע, סליחה, גברתי, יש לנו

עמרי התחיל בחבלה במיקרופונים. אתם אשמים בחבלה במיקרופונים. חבר הכנסת אקוניס, אנחנו נמצאים בכנסת. חבר הכנסת אקוניס, אני מבטיח לך שרק הכנסת אחראית, קשה לכם לשמוע את האמת, אקוניס, זה כואב.

אולי אפשר להביא מגאפונים בינתיים?

אני מכריז על הפסקה לכמה דקות, עד אשר נתקן את התקלה. (הישיבה נפסקה בשעה 14:00 ונתחדשה בשעה

תודה רבה. אני מאוד מודה לאנשי המקצוע, שהתגברו על התקלה כהרף עין. אדוני המזכיר, נא לבדוק את המיקרופון. תודה רבה. רבותי, בזמנה החופשי וכאשר תתארגן יושבת-ראש האופוזיציה אני קורא לה לעלות. נא לפזר את ההפגנות בצד, העוזרים למיניהם. אני מזמין פעם נוספת את יושבת-ראש

להמשיך בדבריה. בבקשה.

ראש ממשלת ישראל, חברי חברי הכנסת, לא תמיד נעים לשמוע דברים קשים. הקשבתי למה שאמרת, אדוני ראש הממשלה, בעניין העקיצות. אני לא עוקצת אותך במקום שבו אני חושבת שכואב לך, אני עוקצת אותך מהמקום שבו כואב לכל אזרחי ישראל. להגביר

הרמקול. מדינת ישראל נמצאת היום במצב קשה. מדינת ישראל, מדינה להתגאות בה, המדינה היהודית היחידה בעולם, הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, מבודדת ולא מובנת. חלק מהבעיות מתחת לפני השטח: דה-לגיטימציה של ישראל כבית לאומי לעם היהודי, שחיקה במעמד של ישראל, פגיעה ביכולת של ישראל לפעול צבאית ושחיקה מהותית בעמדות היסודיות של מדינת ישראל ביחס להסדר הקבע עם הפלסטינים. העמדות הבסיסיות של מדינת ישראל ברורות לי. ברור גם מה העמדות הנכונות לישראל. אני יודעת מה מייצג את האינטרס הישראלי ואני גם בטוחה ויודעת שמרבית הציבור במדינת ישראל יודע את מחיר ההסדר ומוכן לשלם אותו כדי לקיים את הדבר החשוב מכול: מדינת ישראל כמדינה יהודית ובטוחה בארץ-ישראל. אינני יודעת מה עמדות ממשלת ישראל ביחס לנושאי היסוד, שיאפשרו הסדר. אינני חושבת שהכרעה אמיתית, לא רק של הרעיון של שתי מדינות לאום אלא מה הם התנאים שממשלת ישראל תהיה מוכנה להגיע אליהם על מנת לחיות פה בשלום, הכרעה כזאת לא נפלה אצל ראש הממשלה, והמצב של רגל פה, רגל שם, העדר עמדה ברורה ובוודאי העדר עשייה שמלווה אותה, מוביל לפגיעה בנושאים שהיו בקונסנזוס, לא רק קונסנזוס פנים-ישראלי אלא קונסנזוס בין ישראל לעולם. נכון שמצב קשה ואיומים מבחוץ יוצרים תחושת התכנסות ושותפות ואחדות, אבל כשיש איומים אמיתיים שקיימים בחוץ, בין שמדובר באירן ובין שמדובר בשחיקה במעמד של ישראל, האחדות נדרשת אבל היא לא מספיקה. שמעתי היום קריאה להתכנס סביב איזו אחדות מדומה של: אנחנו בסדר,

אין פרטנר,

אדוני ראש הממשלה, אחדות לפעולה. לא מספיק לנאום על במות, לנזוף בעולם, להגיד שאין פרטנר, לומר שהראינו להם. זה לא ביטוי לחוזק. יש היום אולי מנהיג שנראה שמדבר חזק, אבל ישראל היום יותר חלשה והמשך התנהלות לא נכונה תמשיך ותפגע באינטרסים של מדינת ישראל. אני אדבר היום גם על חוכמת המעשה. שאלת, ראש הממשלה, מה נכון לעשות, שכן אסור מול מתקפת העולם, אסור שממשלת ישראל תהיה כמי שנקלעה מבוהלת באור פנסי העולם ללא תזוזה, וצריך לפעול. אמר אהוד ברק בוועדה לביקורת המדינה את המשפט הנדוש, שמי שלא עושה,

אני לא מקבלת את זה,

כתירוץ להתנהלות בעייתית שנדונה בוועדה, אבל יותר חשוב, נראה שהממשלה כולה אימצה את המשפט לא כדי לעשות מה שנכון לעשות גם במחיר של טעות, אלא כדי לא לעשות כלום, אם מחשש לטעות ואם לצורכי הישרדות. הייתי רוצה לשנות את המשפט למציאות העכשוויות של ישראל, כי בעיני היום, מי שלא עושה,

זה נכון לקיפאון בתחום המדיני וזה נכון גם להחלטות בנושאים החברתיים והכלכליים. בתחום המדיני נדרשת הכרעה שהיא מעבר למלים,

היא קשה מאוד, ובעוד חברי הממשלה חוששים ממחיר ההסדר, יש מחיר כבד יותר לישראל באי-עשייה. ואם מחיר ההסדר הוא מחיר פוליטי,

של אי-עשייה, מחיר המחדל, את המחיר הזה משלמת ישראל כולה. את מחיר הקיפאון אנחנו מתחילים לראות עכשיו, וגם אם הממשלה הזאת, מכל הממשלות שבעולם, החליטה לאמץ את דברי בן-גוריון, שלא חשוב מה הגויים אומרים, חשוב מה היהודים עושים, צריך לדעת שבינתיים הגויים אומרים ועוברים למעשים. רק היהודים לא עושים כלום,

כיושבת-ראש האופוזיציה אני חוזרת ואומרת: אם תעשו את הדבר הנכון, נתמוך בכם. לא חשוב מה יאמרו הגויים. יותר מזה, אם תעשו את הדבר הנכון, יש להניח שגם העולם כולו יוכל לתמוך בישראל ובממשלה הזאת, ובלבד שתדעו, שנדע להבחין בין עיקר לטפל. תפסת מרובה, לא תפסת. הניסיון לשמור על הכול מוביל לוויכוח ולשלילת התמיכה הבין-לאומית בישראל בדברים החשובים לנו ביותר. אמרתי היום לשר החוץ הצרפתי,

ואומר את זה לכל נציג של כל מדינה בעולם, אמרתי לו את המובן מאליו, שגילה היא קונסנזוס, וודאי תהיה חלק מישראל בכל הסדר קבע עתידי. זאת עמדתנו הברורה. מאה אחוז, נכון. שמעתי שרים מתלוננים שבתקופת ממשלת קדימה בנו בירושלים, מה שנכון, ולמה העולם, הסובבות את ירושלים. אולמרט בנה, חבר הכנסת כץ. למה אתה מצביע עלי כל הזמן כשאתה אומר "חרדים"? חבר הכנסת כץ, אומנם אתה חלק מהאופוזיציה, אבל לא אאפשר לך להפריע ליושבת-ראש. שמעתי שרים מתלוננים שבתקופת ממשלת קדימה בנו בירושלים, מה שנכון, ולמה העולם נטפל לממשלת ישראל עכשיו. אתם יותר גרועים, חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת נסים זאב, יש גבול. אתה לא מקהלה שעונה על כל, זה לא תפקידך בכנסת. חבר הכנסת זחאלקה,

מספיק בזאת. התשובה פשוטה מאוד: אז ידעו שכדי לשמור על העיקר, המהות של ישראל כמדינה יהודית, ביטחון ישראל והמקומות החשובים לנו ביותר, אנחנו מוכנים לוותר על חלק. אנחנו מבינים שהסדר שלום כולל ומלא שמסיים את הסכסוך כולל פשרה וויתור מצד ישראל, וזה האינטרס שלנו. זה משקף את האינטרס הישראלי, והיום העולם יודע בעצם

מה הממשלה לא מוכנה לעשות תוך כדי איזה כמה מלים ביחס לעתיד. נכון שיש מחיר להסדר, אבל דווקא מבחינת המחיר הפוליטי קרה דבר טוב, כי כל מה שאנחנו בקדימה הטפנו ואמרנו על כל במה לפני הבחירות, מובן היום שזאת היא הדרך היחידה שמבטאת את האינטרס הישראלי, ואני אומרת את זה לא בשביל לומר: אמרנו לכם. אני לא מתענגת על זה. אני אומרת את זה כי היום, לאחר שגם אתה אמרת את המלים וצריך לעבור למעשים, יש יותר תמיכה במעשה, וטוב שכך, כי ההחלטות אינן פשוטות, וככל שתהיה יותר תמיכה, כך מדינת ישראל תוכל להתקדם, וצריך ליישם. אני מקווה שמובן היום בחלק גדול יותר מהציבור שפטריוטיות ישראלית, שהסדר מבוסס על שתי מדינות לאום מייצג את האינטרס הישראלי. ההכרזות הפלסטיניות על פעולות חד-צדדיות לא מקובלות עלינו, ובשלב הזה גם לא על העולם. אני מאמינה רק בהסדר, וכפי שאמרה חברת הכנסת דליה איציק בנאומה היום, אני לא חושבת שזה פשוט ומעבר לפינה, אבל אני כן יודעת מה צריך לעשות, ושאלת מה צריך לעשות. המציאות, כמובן, קשה.

אבל יש למציאות הזאת פתרון, נקיטה, מעשה על-פי אסטרטגיה דואלית. זאת היתה עמדת ממשלת קדימה, וצריך להמשיך אותה היום ולהנהיג כך את העם. עם "חמאס" יש לנו סכסוך דתי. הוא איננו פתיר. אין אתם תקווה לסיום הסכסוך, וזה יותר משלוש שנים שהם אינם מוכנים לעמוד בתנאים שנקבעו על-ידי הקהילה הבין-לאומית, חבר הכנסת אופיר אקוניס. אני קורא לחבר הכנסת אקוניס, שאני מתכונן לקרוא לו. הם אינם מוכנים לומר שלישראל זכות להתקיים, אינם מוכנים להתנער מאלימות וטרור, לא אימצו את ההסכמים הקודמים, ויותר משלוש שנים שהעולם כולו, יחד עם ישראל, מקפיד על התנאים ללא הקלות, וחשוב לשמור על כך, לא לתת להם לגיטימציה במישרין ובעקיפין, ולשמור את ההרתעה, כפי שעשינו בצדק במבצע "עופרת יצוקה". המבצע הזה היה מבצע שנדרש כדי להחזיר את ההרתעה לישראל. כן גולדסטון, לא גולדסטון, את הדברים האלה אמרתי על כל במה, אני אומרת על כל במה, וראש הממשלה, כפי שאתה יודע, גם הצעתי לממשלת ישראל לומר זאת בשמה, כי מדובר במדינת ישראל מעל כל במה שבעולם. מול הפלסטינים הפרגמטיים, אלה שהתנערו מהטרור ומאמינים בשתי מדינות לאום, העיקרון היחיד הוא עקרון אנאפוליס. אתם יכולים לשנות את השם, תגיעו לשם ממילא. משא-ומתן על הסדר קבע, חשוב שהמשא-ומתן יכלול את כל הנושאים, כי רק עסקה מלאה שכוללת את הגבולות המדויקים של מדינת ישראל ושל המדינה הפלסטינית העתידית וגם הסדרי ביטחון, תביא לסיום הסכסוך. אתה יודע מה, אדוני ראש הממשלה? אמרת היום שאנחנו רק רוצים בסוף הדרך הכרה במדינת ישראל, במדינה יהודית. אל תהיה כל כך קל עם הדברים. הרי אנחנו רוצים שהקמת המדינה הפלסטינית, לא תהיה בצדה רק הכרה במדינת ישראל. הדרישה שלנו צריכה להיות סיום הסכסוך, אמירה ברורה שאפשר לקבל אותה בהסדר קבע, שהקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון הלאומי, השלם והמלא לעם הפלסטיני, ואין להם עוד תביעות לאומיות ממדינת ישראל. רק הסדר קבע שלם ומלא שנותן מענה לכל הסוגיות האלה נותן מענה לאינטרסים הישראליים. אל תברח מהכרעה בכל הנושאים האלה. אל תנסה ללכת בדרכים צדדיות. אין בהן תקווה לסיום הסכסוך, להיפך. הכרעה, קשה ככל שתהיה, רק היא יכולה לייצר את אותה חבילה שאתה נוכל, אתה תוכל, אתה מנהיג ישראלי יוכל לבוא לציבור הישראלי ולומר לו: נכון, ויתרנו כאן, אבל קיבלנו את אותו ביטחון שהוא כה חשוב וסיימנו את הסכסוך.

שהגענו כבר להסכמה עם העולם ועם הפלסטינים שהמדינה הפלסטינית תקום רק לאחר ובתנאי שתשתנה המציאות בשטח, רק בשלב השני לאחר בניית המוסדות ומיגור הטרור והחלפת ה"חמאס" בממשלה אפקטיבית ולגיטימית, צריך להמשיך. אם שאלת מה לעשות, תודיע שאתה מוכן להמשיך מהנקודה שבה הפסקתי את המשא-ומתן כראש צוות המשא-ומתן הישראלי עם הפלסטינים. המשא-ומתן לא נגמר במבוי סתום, לא מהנקודה שבה ראש הממשלה הפסיק? לא, לא, לא. השר בגין, אני רוצה להזכיר לאדוני ששר לא יכול לקרוא קריאות ביניים. מאחר שהנושא הוא רציני, השר בגין, מאחר שאני מבינה ששאלת את השאלה ברצינות ולא רק בציניות, אני רוצה לענות בשיא הרצינות שבעולם. אפשר להמשיך את המשא-ומתן מהמקום שבו הפסקתי אותו כראש צוות המשא-ומתן הישראלי עם הצד הפלסטיני. לא מדובר באיזושהי הצעה שהונחה על השולחן, והתייחס לכך ראש הממשלה אולמרט, בבחינת take it or leave it, לא לנו ולא לפלסטינים. המקום שבו אנו נמצאים הוא נקודה שמי שרוצה להגיע להסדר קבע, שמבין את האינטרסים הישראליים, רוצה לשמור אותם אבל גם מבין שצריך להגיע לזה תוך כדי פשרה, יכול להיכנס ולהמשיך. מי שלא רוצה להגיע להכרעות בסוף ורוצה רק משא-ומתן,

לא יוכל להמשיך מכאן. אבל זה הדבר הכי ריאלי, אמיתי, מייצג את האינטרסים הישראליים ולא מחייב את הממשלה הזאת במשהו שמישהו שרוצה להגיע להסדר לא יכול להגיע אליו. והניסיון להימלט,

מחלק מהנושאים ומחלק מההכרעות, בסופו של דבר הוא רע לישראל. חברי חברי הכנסת, מטרת-העל המאחדת אותנו, תנאי לבחירה לכנסת על-פי חוקי הכנסת, היא קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. יש לכך שני צדדים: הצורך בקיום ישראל כמדינה יהודית, במובן הלאומי, ולא הדתי, הוא זה שמחייב גם את ההכרעה וההסכם המדיני, והקיום הדמוקרטי מחייב את כולם לקבל הכרעה, כל הכרעה, של ממשלה נבחרת. כיו"ר האופוזיציה, שחולקת על דרכה של הממשלה, אקרא תמיד לקבל הכרעה, אחרי שנפלה בממשלה ובכנסת, כאן המקום למחלוקות, לביקורת, למאבק, יש מקום גם לרחוב במאבק ציבורי, בהפגנות, אבל צה"ל לא יכול להפוך, להיות, לזירה פוליטית. יש ציבור מדהים במדינת ישראל, שמתגייס מתוך אמונה, מתוך ציונות, מתוך רצון לתרום. לצערי, לא כל אזרח במדינת ישראל שותף לאותה תרומה, ובעיני שירות צבאי, לאומי או אזרחי הכרחי לחוסן החברתי והלאומי של ישראל. אבל חיילי צבא-הגנה לישראל לא יכולים לבחור את משימותיהם, ותפקידם של הרבנים, כמורים רוחניים, הוא לנקוט ולומר את הדבר שנדרש.

אם יש מסר שצריך לצאת מהבית הזה על-ידי המפלגות כולן, על-ידי הנהגת ישראל כולה, אופוזיציה וקואליציה, תאמרו לרבנים לקרוא לכל אחד מחיילי ישראל, לומר לרבנים: אל תעמידו את חיילי צה"ל בצורך להכריע ביניכם לבין המפקדים שלהם. אל תעמידו את הנערים הצעירים האלה בדילמה הזאת. וזה חייב להיות גם בסיס ההבנה בין מדינת ישראל לבין ישיבות ההסדר. לא תספיק הזדעזעות משותפת, צריך לטפל, וצריך לקבוע, במסגרת תנאי ההסדר, שסירוב פקודה ותמיכה של רבני ישיבות תכלול את ביטולו. אי-החלטה כמתכון להישרדות מאפיין לא רק את ההתנהלות המדינית אלא גם את ההתנהלות הפנימית, יש הימנעות מהחלטה, יש החלטות שעל פניהן ברור שהתקבלו בחטף, ללא חשיבה, והשתנו עם כיוון הרוח, ראינו את המע"מ, ראינו את חוק הבצורת. מצד אחד, מדיניות כזאת היא בשורה טובה לאופוזיציה, אנחנו רואים שאנחנו משפיעים, יש משקל, יש למחאה הציבורית תפקיד. הבשורה הרעה היא, ממשלה חלשה. ואם אתמול איים שר אחד ומייד קיבל,

לא ראיתי את ראש הממשלה אומר איזו עמדה עקרונית בנושא כלשהו, לא רק המדיני, בנושא פנים, עמדה שהוא מוכן להילחם עליה. רק הסברים פוליטיים למה אם הוא יגיד ככה הוא עלול להיות מותקף מכאן, ועוד כל מיני סיבות למה לא לומר. והכנסת הזאת דוחה יותר הצעות חוק מאשר מקבלת אותן.

שמעתי את הטיעון על הביורוקרטיה, ואני מסכימה, מראש אני אומרת, ראש הממשלה, שכל מה שהממשלה הזאת תעשה כדי להילחם בביורוקרטיה, אנחנו אתכם. יותר מזה, מה שנכון לעשות כדי באמת לשנות את השירות הציבורי, זה לקרוא ליו"ר ההסתדרות,

והפעם לא רק לתת לו את מה שהוא רוצה, אלא לשתף פעולה,

כדי להקל על אזרחי מדינת ישראל כשהם באים לקבל שירות במשרדי הממשלה. אבל כשראיתי אותך מדבר לא יכולתי להימנע מלחשוב מה היה קורה אם טיפול באיומים אסטרטגיים,

היה שירות לציבור, והאזרח היה צריך להחליט ממי הוא בא לקבל שירות. זה לא שירות לאזרח,

מי מטפל, אם מדברים על ביורוקרטיה,

ועל פקידות מיותרת, ועל כמה שרים שמטפלים באותו עניין, אם זה בוגי יעלון, או דן מרידור, או בני בגין,

שהוא השר לשעבר לאיומים אסטרטגיים. אז לא מספיק לדבר על מה שנכון, ובעניין הזה נכון לטפל בביורוקרטיה, נכון להקל על אזרחי ישראל, אבל הקמת כל המשרדים המיותרים האלה היא מעשה מיותר שנעשה לצורכי הישרדות, ומאוד קל לטפל בו, אפילו לא צריך להגיע לאיזה הסכם קיבוצי לצורך זה. לכן, היום מדינת ישראל, במקום שבו היא נמצאת, צריכה הנהגה שמובילה אותה להחלטות, גם בתחום המדיני, גם בנושאים חברתיים, גם בנושאי פנים, ואפשר לעשות. כולנו באים לציבור ערב בחירות ומבקשים ממנו אמון כדי לעשות משהו. אנחנו יכולים להיות חלוקים מהו הדבר הנכון, אבל אנחנו נלחמים כדי להיבחר לעשות את מה שנכון בעינינו. הבהרתי ואמרתי, שאם הממשלה הזאת תעשה את הדבר הנכון, היא תקבל תמיכה. קדימה תתמוך במה שנכון, תילחם בכל מה שלא נכון ותמשיך לשמור על מה שאזרחי ישראל, בעיקר במצב הזה, כל כך זקוקים לו, תקווה שאפשר אחרת.

אני מודה ליושבת-ראש האופוזיציה, ואנחנו,

כמצוות החוק, עוברים להצבעה על הודעת ראש הממשלה. ההצבעה היא כזאת, מי שבעד הודעתו של ראש הממשלה מצביע בעד. מי שנגדה, מצביע נגד. אומנם הבקשה היא של חבר הכנסת אחמד טיבי מסיעת רע"ם-תע"ל, הסיעה השנייה בגודלה באופוזיציה, אבל ההצבעה היא על הודעת ראש הממשלה. נא לשבת. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הודעת ראש הממשלה? מי נגד? נא להצביע. הודעת ראש הממשלה נתקבלה. 54 בעד,

נגד, אין נמנעים. אני קובע שהודעת ראש הממשלה נתקבלה. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים. הודעה למזכירות, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 34), התש"ע 2009, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. החלטת ועדת הכנסת בדבר מועדי הכנסים במושב השני של הכנסת השמונה-עשרה. דוח מבקר המדינה בנושא הקמת כפר-נופש בחוף פלמחים, נובמבר 2009. מסקנות הוועדה לענייני ביקורת המדינה בעקבות דיון מהיר בנושא: התנהלות יושב-ראש מרכז השלטון המקומי שלמה בוחבוט, על-פי הצעתה של חברת הכנסת פניה קירשנבאום.

תודה רבה למזכיר הכנסת.

אנחנו עוברים לחקיקה בקריאה מוקדמת של חברי הכנסת, הצעות חוק.

אנחנו עוברים להצעה הראשונה, הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ-לארץ למי שאינם רשאים להינשא על-פי הדין הדתי, התשס"ט 2009, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת החוק שמובאת היום לפניכם נועדה לפתור בעיה, לפתור אותה אומנם באופן חלקי, אבל בכל זאת לספק פתרון לבעיה שמטרידה מאות אלפי ישראלים שלא יכולים לממש את זכותם הבסיסית לנישואין בישראל. אני אפילו לא מדבר על אלה שלא רוצים להתחתן ברבנות, שגם בהם צריך להתחשב, והצעת החוק הזאת מאפשרת את זה, אלא על אלה שלא יכולים להינשא בישראל, בארצם,

כאשר העלות של מסע נישואין בחו"ל, אפילו ליעד הקרוב ביותר, כבוד השרים הנכבדים, יום רביעי הוא יום של חברי הכנסת. אתם מצווים לענות, לא להפריע להם. אתם לא יכולים לקיים דיון. תודה, אדוני. מאות אלפי ישראלים, אזרחים ישראלים שגרים כאן, לא יכולים לממש את זכותם הבסיסית, את אחת מזכויות האנוש הבסיסיות ביותר, להינשא. לכן עד כה מימשו את זה עשרות אלפי ישראלים, מספיק לבוא לנמל התעופה ולראות את מספר הישראלים שנוסעים לחו"ל כי הם אינם רשאים להינשא בישראל. עלויות הנסיעה הזאת, למשל לקפריסין, שזה היעד הקרוב ביותר: הטיסה, המלון, האגרות, הטיפול, כל אלה דברים שאזרח ישראלי צריך לקבל חינם בעירו, והוא נאלץ לצאת לחו"ל ולשלם אותם, העלות לזוג מוערכת בכ-5,000 דולר. 5,000 דולר שזוג ישראלי שאינו יכול להינשא בישראל צריך לנסוע לחוץ-לארץ ולשלם בחוץ-לארץ. לו מדינת ישראל היתה נותנת פתרון כלשהו לבעיה הזאת, הייתי אומר,

אתם הרי הייתם אומרים: טוב, שיתגיירו. אבל אפילו גיור אינכם נותנים. הבוקר התקיים כאן דיון בוועדת הקליטה של הכנסת, של זוגות שרוצים להתחתן בישראל, זוגות עולים שעברו גיור בצה"ל, גיור כדין, שאושר על-ידי בית-דין, ובאים לרבני הערים, למשל לרב העיר אשקלון, חיים בלוי, או לרב העיר ראשון-לציון, הרב וולפא, ואלה אינם מאפשרים להם להינשא, משום שהם אינם מכירים בגיור שלהם בצה"ל. אותם אנשים נאלצים לנסוע לחוץ-לארץ כדי להתחתן. הנסיעה לחו"ל עולה להם 5,000 דולר במקרה הטוב. 20,000 שקל. חבר הכנסת הורוביץ, כל מקרה שתשלח אלי, אני פותר, אותו זוג, חבר הכנסת רותם, היה הבוקר בוועדת הקליטה כאן בכנסת. לא אני הבאתי אותו, אלא חברת הכנסת ליה שמטוב מהסיעה שלך. חבר הכנסת רותם, אומנם הצעת ברית זוגיות לחסרי דת, אבל כידוע לך היטב, זה לא פותר את הבעיה של רובם הגדול של אלה שלא יכולים להתחתן בישראל. ולכן, כפתרון זמני, עד אשר יכוננו נישואים אזרחיים בישראל, כי הרי זה הפתרון שיפתור את הבעיה, אנחנו מציעים את הדבר ההוגן והמעשי והנכון ביותר, להחזיר לישראלים שנאלצים לצאת לחו"ל להתחתן את ההוצאות המינימליות שלהם. אתם לא יכולים לאסור על ישראלים להתחתן בארצם, למנוע מהם להתגייר, לאלץ אותם לנסוע לחו"ל, זה עולה הרבה מאוד כסף לאנשים האלה. אני לא צריך את זה, אני לא נוסע לחו"ל להתחתן, אני גם לא הולך לבית-דין רבני.

השתחררתי מהסיפור הזה, אבל יש הרבה מאוד ישראלים, אני לא אומר שמסיבות מצפון מסרבים להתחתן ברבנות, גם בזה צריך להתחשב, אלא על ישראלים שלא יכולים להתחתן בארץ. חבר הכנסת גפני,

איזה פתרון אתה נותן לזוג, שניהם אזרחים ישראלים,

גרים כאן, היו בצבא, עשו הכול, משלמים מסים כמוך וכמוני, מה התשובה שאתה נותן להם? הם רוצים להתחתן, הם לא רוצים לחיות כידועים בציבור, הם רוצים להינשא כדת וכדין. מה אתה עושה?

חבר הכנסת שטרית, כל עוד אין כזה חוק הם נאלצים לנסוע לחו"ל, ואז מדינת ישראל, לפי הדין הבין-לאומי, מכירה בנישואים שלהם. שלפחות תחזיר להם את ההוצאות של הנסיעה. למה הם לא יכולים להינשא? הם לא יכולים כי נניח היא יהודייה והוא לא יהודי, או לא מוכר כיהודי. לא מוכר, רק אביו יהודי, והוא עלה לארץ מכוח חוק השבות.

הם לא יכולים להינשא, שניהם אזרחים ישראלים, לא זרים. אתה צריך לתת פתרון. אתה לא נותן פתרון כי לא מקובל עליך סוג הקשר הזה. למה צריך בכלל מדינה יהודית? אבל אתה צריך לתת להם פתרון. אל תעלה אותם, אל תיתן להם סל קליטה, גפני, בנושא הזה תיכנסו מתחת לשטיח. למה לקחתם מהערבים את המדינה, אתם מסכימים בעצם, אני לא חושב שיש בבית הזה חילוקי דעות, שעובדתית מאות אלפי ישראלים לא יכולים להתחתן בארץ, ועובדתית עשרות אלפי ישראלים יוצאים לחו"ל כי הם חייבים להתחתן שם, כי פה בארץ הם לא יכולים. תחזירו את ההוצאות האלה. תחזירו את ההוצאות האלה. לפרק את כל המסגרות, שלא תהיה כאן מדינה יהודית. לא יהיה שום דבר, מאה אחוז, אני הולך אתך. אני הולך אתך, אני הולך אתך. הם לא יכולים להתחתן, אתה לא נותן להם,

אז תחזיר להם את ההוצאות. יש להם זכות כמוך וכמוני להתחתן. זוג שנוסע לחו"ל לא צריך לשלם 5,000 דולר כדי לממש את זכותו הבסיסית להתחתן. החוק הזה מאפשר את זה. אני חושב שמן הראוי שהכנסת הזאת תשמש פה למאות אלפי הישראלים שלא יכולים להתחתן, ויאפשרו להם את החזר ההוצאות שהם זכאים לו. אני רוצה לדבר כאן, בשלוש דקות שעוד נותרו לי, עד עכשיו דיברתי על אנשים שאינם יכולים להינשא בארץ פשוט כי אין בארץ ערכאה שמסוגלת להשיא אותם, אני רוצה לדבר גם על אותם אנשים שלא רוצים להתחתן בארץ. חברי חברי הכנסת מסיעת קדימה, אתם מדברים מהשורות וזה ממש מפריע להורוביץ. יש לא מעט זוגות בישראל שלא מעוניינים להתחתן באופן האורתודוקסי, שהוא האופן היחיד שמאפשר נישואי יהודים בישראל. יש הרבה מאוד זוגות, האוכלוסייה בארץ כמעט הוכפלה בשני העשורים האחרונים, אבל מספר הנרשמים ברבנות לא גדל באותו קצב.

כי זוגות רבים של ישראלים, על אלה שלא יכולים דיברתי כבר, אינם רוצים. זה לא שהם לא רוצים להתחתן, הם לא רוצים להתחתן באופן שבו זה נעשה על-ידי הרבנות. חבר הכנסת אקוניס, אני מאמין לך, אבל אני שומע אותך עד כאן. זאת התייעצות סיעתית. התייעצות סיעתית, אבל אתם מפריעים.

לשמור על השקט. אותם ישראלים, והם רבים מאוד, מעוניינים שיכירו בחופש הבחירה שלהם ובחופש המצפון שלהם להינשא בדרך אחרת, בדרך הרבה יותר מכילה וראויה מהדרך היחידה שמוצבת לפניהם במדינת ישראל, שהיא הדרך של נישואים אורתודוקסיים. גם אנשים כאלה, שמדינת ישראל לא מאפשרת להם להינשא לפי צו מצפונם ונאלצים לצאת ולהינשא בחו"ל, גם הם זכאים להחזר הוצאות על כך שמדינת ישראל לא מכירה בחופש הבחירה שלהם. את אותם מאות אלפי ישראלים, אלה שלא רוצים להינשא בארץ בגלל הכפייה הדתית ואלה שלא יכולים להינשא אפילו שלכאורה הם מסכימים לאותה כפייה דתית, את אלה אנחנו מבקשים לפצות. רבותי חברי הכנסת, נישואים זה לא דבר של מה בכך. במדינת ישראל אנשים רוצים להקים משפחה, רוצים להתחתן ורוצים לעשות את זה באופן מסודר, רוצים שזה יירשם. אני אומר שוב, לי עצמי, באופן אישי, זה לא דבר כל כך מהותי, אבל אני משמש פה להמוני אנשים, ואתם יודעים, ואתם מכירים את המצב, למאות אלפי אנשים שרוצים להתחתן בארצם. זה שמדינת ישראל לא נותנת פתרון, ומשאירה את האנשים האלה להתמודד בעצמם עם המצוקה, ומכריחה אותם לשלם מכיסם אלפי דולרים, ושוב אני מזכיר, שתדעו, 20,000 שקל מינימום עולה נסיעה לקפריסין, עם הטיסות, המלונות, האגרות והטיפול ועורכי-הדין. מן הראוי שהמדינה תפצה, ועל כך הצעת החוק הזאת. שוב, אני לא תולה תקוות רבות בקואליציה הזאת, אולי מסיעה אחת הייתי מצפה שכן תביע תמיכה בהצעה כזאת, כי מדובר באנשים שבחרו בה, ואני מתכוון לישראל ביתנו. בכל מקרה, אנחנו נעלה את הצעת החוק הזאת, ההגיונית והראויה, פעם אחר פעם,

אדוני שר הפנים, אני מזמין אותך להשיב על הצעת החוק של חבר הכנסת הורוביץ. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בכל מדינה מתוקנת, בכל מדינה דמוקרטית, יש הצעות חוק, יש חוקים, יש כללים, יש נהלים. לא הכול מתאים לכל האזרחים. לדוגמה, גם אם היא לא דומה, הרבה מאוד אנשים רוצים לעשן, גם במטוס ובמקומות כאלה ואחרים, והם נאלצים, מאות אלפי איש, לא לעשן באותם מקומות. יש שורה ארוכה מאוד של חוקים שקובעת למדינת ישראל, על-פי רוב, את הקביעות שלה. הצעת החוק כשלעצמה היא מאוד מוזרה, בהתחשב בעובדה שמדינה שכבר קבעה את החוקים שלה, קבעה את הכללים שלה, ויכולה יום-יום פה לשנות כללים, ובית-המחוקקים משנה חוקים ומתקין תקנות, ומתקן חוקים במשך כל תקופת המושב, בימי הכנסת, בכל ימי הכנסת מקדמים חוקים, מחוקקים חוקים, אבל לבוא ולומר, היות שהחוק הוא כזה וכזה, ואין אופציה לקבוצה כזאת או אחרת, לא משנה מה יהיה גודלה, מיעוט כזה או מיעוט אחר, מיעוט גדול או מיעוט קטן, אז בואו ניתן אופציה ופיצוי לאנשים שחושבים אחרת או שהחליטו אחרת. מי שהחליט אחרת וחושב אחרת, זה כמובן החלטה שלו, אבל אין שום אופציה אחרת. זה החלטה שלו. אני יכול להביא לך פה עוד עשרות דוגמאות שאין אלטרנטיבה, אז המדינה מממנת?

המדינה מממנת? מה המדינה עושה,

הרבה דברים אין אלטרנטיבה.

איזה מין שטות זאת. אבל מי שלא יהודי, לא יכול להתחתן בארץ, לאן הוא ילך? יש פה באמת ויכוח.

חברי חברי הכנסת, אני חושב ששר הפנים מכיר את הבעיה היטב. אתם לא צריכים לשכנע אותו בכך שיש בעיה ואין פתרון, ויש בעיה ואין אלטרנטיבה, והוא עונה, כדרכו.

לא אני שומע אותך ולא השר, חבל מאוד. אז אני מציע לשר לתת תשובה לחבר סיעתך, ולאחר מכן אנחנו נצביע, וכל חבר כנסת יצביע

אני רק רוצה לומר לכם, לחברי הכנסת המציעים ולאלה שמנסים באמת לקעקע באופן שיטתי את הזהות היהודית של מדינת ישראל, אני רוצה להחזיר אתכם קצת, כמה שנים, אחורנית. אתה מקעקע את הזהות היהודית של מדינת ישראל. אני רוצה להחזיר אתכם כמה שנים, אתה והחברים שלך. חבר הכנסת גילאון, נא לא להפריע לשר. אני רוצה להחזיר אתכם כמה שנים אחורנית.

עוד לפני שהיתה והוקמה מדינת ישראל. לפני שהוקמה מדינת ישראל, ישבנו, אחרי חורבן הבית,

אנחנו עדיין בגלות, אגב, אבל באנו למדינת ישראל לפני, לא, לא, באיזה גלות?

באנו למדינת ישראל לפני 62 שנה, עוד מעט אני אסביר לך מה הגלות. עוד מעט אני אסביר לך. וכשהוקמה מדינת ישראל, כשהוקמה מדינת ישראל אחרי 2,000 שנה שכל העם היהודי היה מפוזר בכל אומות העולם, בכל התפוצות, חבר הכנסת רותם, אני מנסה להסביר לו. גם אתה שאלת שאלה, ואני רוצה לענות לך.

2,000 שנה עד שהוקמה מדינת ישראל, מחורבן הבית, היינו כל אחד ואחד במוצא שלו, יש כאלה שהיו ברומניה, בהונגריה, בפולין, במרוקו, בתימן, הנה, איתן כבל, ההורים שלו באו מתימן למשל, יש כאלה שבאו מעירק, מתוניס, ממרוקו, מכל מדינות העולם. מכל מדינות העולם באו יהודים, ברגע שהוקמה מדינת ישראל, באו לארץ הקודש, באו לארץ-ישראל. אמר להם בן-גוריון: תהיה פה מדינה יהודית, זה גם במגילת העצמאות, באו לארץ-ישראל. אבל יש פה פלא עצום. פלא עצום, אני אומר את זה דווקא לחברי הכנסת שרוצים לקעקע את הזהות היהודית. מדהים לראות איך 2,000 שנה, בלי מדינה, בלי המנון, בלי דגל, בלי צבא, בלי שב"כ, בלי מוסד, בלי מדינת ישראל, העם היהודי שורד 2,000 שנה. הוא שורד בלי כלום, בכל אומות העולם, וכשהגיע הזמן שעולים לארץ, ראו זה פלא, עם ישראל נשאר יהודי. לא ראיתי מעצמה בעולם, אימפריה בעולם, מעצמה או אימפריה בעולם, שנרדפה כמו שהעם היהודי נרדף, עבר גלגולים, גלויות, רדיפה, מתקופת הבית הראשון והשני, מתקופת היוונים והרומאים, תקופת המן הרשע, זה אירן של היום, בכל אותן תקופות העם היהודי נשאר יהודי. לא היתה לו מדינה, אמרתי,

נשאר יהודי. אף אחד אז לא העז, לא העז, לקום ולבקש נישואים אזרחיים. כי אם אז היינו מבקשים נישואים אזרחיים, לא היו יהודים בכלל גם היום. היינו נעלמים לגמרי. ממשלת ישראל מקדמת, אדוני השר, אבל יש אלפי עולים,

חבר הכנסת רותם, אני יודע מה אתה מנסה לפתור, והפתרונות שאתה מנסה לפתור על-פי ההסכם הקואליציוני, על-פי ההסכם הקואליציוני, אני מקווה שיגיע לפתרון על-פי ההסכם, נכון,

אומר: הפתרון הזה הוא לא הפתרון הנכון.

אני מסכים אתך, אני מסכים עם יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת רותם, שהחוק הזה הוא לא הפתרון.

אתה צודק במאה אחוז.

אבל אני רוצה להזכיר לכם מה דור המייסדים של מדינת ישראל חשב כשהוא הקים את המדינה, ומה הוא היה משוכנע בהקמת המדינה. ואני רוצה להגיד לכם איך 2,000 שנות גלות העם היהודי נרדף, נרדף אין-ספור פעמים, והעם היהודי עומד על רגליו, היום היינו בדיון בגיור של צה"ל, העם היהודי עומד על רגליו, את זה אתה יכול להגיד? מכירים בזה. חד-משמעית מכירים בזה. איזה מכירים איזה.

גם כשאני אומר תשובה, אתה לא מקבל אותה, זה כבר עניין אחר לגמרי. לא מכובד להגיד שאתה מדבר לא לעניין, אבל כשאתה שואל ואני עונה לך תשובה, ואתה תוקף את התשובה שאתה מקבל, גם אם היא לא מתאימה לך, זה נראה לי מוזר. מכל מקום, גם אתה מודה ש-2,000 שנה שהיינו בגלות נשארנו יהודים, בזכות מה אתה חושב, בזכות מה נשארנו יהודים? אז מה הטיעון עכשיו,

נשארנו יהודים בזכות תורת ישראל. אם אנחנו, מה אתה מגייס את ההיסטוריה עכשיו, כדי להציק לכאלה שעכשיו נניח מתגיירים? אתה יודע איזה הצקות יש? בגלל זה, לזה אתה רותם את ה-2,000 שנה? זאת לא תשובה לעניין, יופי. השר כבר מסיים.

רוצה באמת להסביר שאנחנו, ברוך השם, הצלחנו, 2,000 שנות גלות הצלחנו, בזכות תורת ישראל והמסורת היהודית, ושכל בית יהודי הקים את הבית שלו על-פי דת משה וישראל. ולכן, כל ניסיון, חברי חברי הכנסת, אני מבקש לשמור על השקט. אני לא רוצה לחזור לגלות. כל הניסיון לפורר את המדינה היהודית מערכיה, חס וחלילה, יחזיר אותנו לגלות, חס וחלילה. כל החלטה אחרת תחזיר אותנו לגלות. הגענו לגלות בגלל החטאים שלנו, ואנחנו צריכים לשמור על העם היהודי כדי שלא נגיע לגלות דווקא בגלל הצעות החוק שאתם מציעים.

תודה לשר. ישראל ביתנו, מה אתם מצביעים? חבר הכנסת הורוביץ, אתה רוצה להשיב? בבקשה, אדוני. יש לך חמש דקות, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. אני רוצה לומר לכבוד שר הפנים שבשמחה הייתי מושך את הצעת החוק הזאת אם היה פתרון אחר, אבל גם אתה תסכים אתי שיש,

מאות אלפי אזרחים ישראלים שלא יכולים להתחתן. אם אתה נותן פתרון אחר, בבקשה. אבל ברית זוגיות אין, נישואים אזרחיים אין ולפי שיטתך גם לא יהיו, גיורים אין, כי אתם מחמירים יתר על המידה ועכשיו גם פוסלים אנשים שהתגיירו, אז מה הפתרון? אני חושב שלהטיל את העלות הזאת, של נישואים בחו"ל, על כיסו של האזרח, והרבה מאוד פעמים במי מדובר, באנשים צעירים, בעולים חדשים, שצריכים עכשיו להוציא 20 25 אלף שקל רק בשביל לנסוע לקפריסין ולהתחתן, כדי להיות נשואים כאן. אני חושב שזה לא הוגן ולא ראוי, וכל עוד מדינת ישראל לא נותנת פתרון אמיתי לאנשים האלה, היא צריכה לפצות אותם. אני מקווה שלא ירחק היום ונתברך בנישואים אזרחיים בישראל, והבעיה הזאת תבוא על פתרונה.

תודה רבה. חברי חברי הכנסת, נעבור להצבעה. אני מבקש מכל חברי הכנסת שרוצים להשתתף בהצבעה, נא לשבת.

חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ-לארץ למי שאינם רשאים להינשא על-פי הדין הדתי, התשס"ט 2009, נתקבלה. הצעת החוק לא נתקבלה.

נגד, 40, אין נמנעים. הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואים אזרחיים בחוץ-לארץ למי שאינם רשאים להינשא על-פי הדין הדתי,

הצבעתי בטעות בעד. זה נרשם בפרוטוקול. אנחנו לא משנים את תוצאות ההצבעה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק פ/207, הצעת חוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון, איסור ביטול גיור), התשס"ט 2009. ינמק את הצעת החוק חבר הכנסת שלמה מולה. ישיב על הצעת החוק שר המשפטים יעקב נאמן. אדוני היושב-ראש, אני מבין שראש הממשלה איננו, אבל, אדוני שר המשפטים, האמת היא שהצעת החוק הזאת היא אחת ההצעות הצודקות, החברתיות, היהודיות שיכולות להיות. היא באה לאפשר לאלפי עולים שהתגיירו להמשיך להיות יהודים. מה שקורה במחוזותינו, אצלנו בבית, אנחנו מזמן הפסקנו לקיים את המצווה שהיא אחת המצוות החשובות. אני רוצה לצטט, לדתיים שבינינו, ולהזכיר להם מה אמר רבי עקיבא על הגרים: אין מצווה גדולה יותר מלקבל את הגר. מגדיל ואומר כי אסור לעולם להזכיר לגר את גרותו, משום שמי שקיבל על עצמו את עול העם היהודי ונהיה חלק ממנו, אין מכך דרך חזרה. מה שקורה, אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת היושבים כאן, לפני שנים מספר הוקם בית-דין מיוחד לגיור במדינת ישראל, על-ידי ממשלת ישראל. בית-דין שלכאורה בא להקל בהליך, בגיורם של עולים, בית-דין מיוחד, שבראשו עמד הרב דרוקמן. במסגרת בית-הדין הזה עברו אלפי עולים גיור בשנים האחרונות, ויכולים להעיד אנשים כמו חבר הכנסת זאב בילסקי, שהיה יו"ר הסוכנות היהודית. השר נאמן, שהיה מהאנשים המעורבים בהקלת הגיור, הוא היה יו"ר ועדת-נאמן. סוף-סוף הגענו, וחשבנו שאותם אלפי עולים, מ-300,000 עולים שהגיעו אלינו, חלק מהם יוכלו להתגייר. הם עברו את הגיור, חלקם גם בצבא-הגנה לישראל. מגיע רב שלא מוכן לקבל את הגיור של הזרם הממלכתי-דתי, של הציונות הדתית, הרב שרמן, ורבנים אחרים באים ואומרים: אנחנו לא מכירים בגיור הממלכתי הזה. יש פגמים בהליכי הגיור. אנחנו היינו עדים בשנים האחרונות לתופעה שחיילים שעברו גיור במסגרת צה"ל, ובאים לקבל שירותי דת, אומרים להם: התעודות שלכן אינן שוות. הגדילו ואמרו לאותם אנשים שהתגיירו, אמרו להם, שאלו אותם, מבחן שלישי, ואמרו להם: אתם מקיימים מצוות? איך אתם מנהלים את אורח החיים? וכו' וכו' שאלות שגורמות לחטטנות יתר באורח חייו של אותו אדם שהתגייר. ולא פחות, אומרים לו: אנחנו לא נשיא אתכם,

לא תקבלו שירותי דת. ראינו היום דוגמה של זוג שבא אלינו, לוועדת העלייה והקליטה, וסיפר את סיפורו האישי. אני אומר לכם, חברי הכנסת, כל מי שהשתתף וראה את הזוג שבא לוועדת העלייה והקליטה, לא יכול להבין באיזה מדינה אנחנו נמצאים. אדוני, יושב-ראש הסוכנות היהודית לשעבר, תאמין לי, אנחנו נמצאים במדינת העולם השלישי. כל רב עיר עושה שבת לעצמו. כל אחד מחליט אם לקבל את הגיור הזה או לא. כל אחד מחליט מה לעשות. אותו רב, לא פחות ולא יותר, שאינו מוכן לקבל את הגיור של הרב דרוקמן, אבל הוא מקבל שכר. אז מישהו פוגע בו? מישהו מעמיד אותו מול ועדת משמעת כמו שעושים לאנשים שעוברים על החוק? הרי אותו הרב עובר גם על חוק האפליה והגזענות בזה שהוא לא נותן שירות לאנשים. אנחנו שואלים: האם נכון להמשיך עם זה? אני רוצה להגיד לחברי, במיוחד הדתיים החרדים: אני לא אומר שנקבל אדם שקיבל את היהדות בתרמית, ששיקר לבית-הדין. לא על אלה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אלפים שהתגיירו בגיור אורתודוקסי, דתי, שהרב שרמן עצמו וחבר מרעיו פסלו את גיורם. הם אפילו לא יודעים שפסלו את גיוריהם. יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. האמת, אני לא יודע אם אפשר לערבב בין עניין לעניין, אבל אני רוצה לומר לך שהגיור הזה, שאנחנו מדברים עליו, גיור של אלפים, אלפים, אני חושב שהגיע הזמן. גם אנחנו שליחי ציבור. באנו ואמרנו שאנחנו שליחים של העולים ואמרנו להם: אנחנו רוצים לייצג אתכם. לבוא ולהגיד: רבותי, שום רשות שלטונית לא יכולה להרשות לעצמה לקחת תעודה שנתנה לאזרח. אני רוצה להשוות את לקיחת התעודה הזאת, או את שלילת הגיור של אדם, זה כמו שאדם שלמד באוניברסיטה שלוש שנים, שבע שנים, נהיה דוקטור או פרופסור, האם מישהו יעז לקחת לו את תעודת הפרופסורה שלו? לכן אני חושב, אדוני היושב-ראש, אני יודע שהשר נאמן התלבט, התחבט, גם אני יודע את דעתו האישית, לא את דעתו הקואליציונית, את דעתו האישית, לעגן בחקיקה: שום רב לא יכול לבטל את הגיור. אבל מה? כשמגיעה שעת האמת, וכשיש הסכמים קואליציוניים, מאוד קשה להעביר את החוק. ואני יודע שיש הצעת חוק של דודו רותם, אני, יש לי בעיה עם ההצעה הזאת, שנדונה אצלו. היא נותנת יותר מדי סמכויות לרבני ערים שבכלל לא מוכנים להכיר באלה שכבר התגיירו. אבל בואו נניח את הוויכוח הזה שם. גם הוא מדבר על אלה שימשיכו להתגייר בעתיד. מה קורה לגבי אלפי עולים שכבר התגיירו? אני יודע מה אתה חושב, דודו רותם. אתה מנענע את הראש שלך, אתה יודע שאני צודק, אתה יודע שהדרישה הזאת היא דרישה צודקת. אתה יודע אתה לא רק צודק, אתה גם מביע את עמדת ההלכה. הבעיה היא רק אחת ויחידה: האם החוק פותר את הבעיה? החוק שלך יגרום לכך שבתי-הדיון לגיור יפסיקו לגייר,

כיצד לפתור את הבעיה כולה. תן לי שלושה חודשים, אתה תראה,

יושב-ראש ועדת החוקה, נורא פשוט, כל מה שאני מבקש ממך, אני יודע שאנחנו נכנענו לוויכוח עצום. בוא נודה על האמת: היחלשותה של הציונות הדתית, המחיר שלה היום הוא ההשתלטות של האורתודוקסיה החרדית. זאת האמת. הוויכוח על הגיור של הרב דרוקמן זה בדיוק הוויכוח הזה. אבל מה לעשות, אותו עולה, אותו אדם שהלך להתגייר, שלמד שנה, שנתיים, אף אחד לא אמר לו באיזו דרך שכאשר הוא יסיים יבטלו לו את הגיור. הרב דרוקמן אישר לו את זה. ברור שהרב דרוקמן אישר אותו.

נכון, יהודי כשר. הוציאו לו את הנשמה. לא רק

לעשות ברית עוד פעם, אתם יודעים מה זה לעבור עוד פעם ברית? אין דבר יותר משפיל מזה. אבל האדם בא ואומר: אני קיבלתי. ואחרי שהוא קיבל אומרים לו, בא להתחתן, אומרים לו: אנחנו לא מכירים בך. הנה, היתה הצעת חוק של ניצן הורוביץ קודם. הוא אמר: אתם לא רוצים שאני אתחתן בארץ? לפחות תממנו לי בחוץ-לארץ. אומרים לו, גם לא. אז אנחנו אומרים: אולי נציע נישואים אזרחיים. גם אומרים לו, לא. האזרחים האלה שבויים של המדינה, של הקונספציה החרדית, שלא מאפשרת להם לחיות חיים אזרחיים בכבוד. זאת העובדה, זאת המציאות. חברי הכנסת צריכים להתמודד עם זה, לתמוך בהצעת החוק, שלפחות אלה שעבדו קשה כדי להיות יהודים, שלא יבטלו להם את הגיור בקלות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת מולה. אני מזמין את שר המשפטים יעקב נאמן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, בהצעת החוק של חבר הכנסת שלמה מולה מוצע לקבוע כי בית-דין רבני לא יהיה מוסמך לדון בביטול גיורים. אני מודה שהנושא הזה של הגיור צריך לקבל עדיפות ראשונה במעלה בסדר-היום הלאומי.

הוא כאוב ביותר, ומותר לי לומר לכם: אם היינו הולכים לפי ההלכה, כפי שפסקו גדולי ישראל, בראשם הרב עוזיאל זצ"ל, ואחריו יש אפילו ריכוז של כל ההלכות, יצא ספר שריכז את כל ההלכות, בהוצאת "ידיעות אחרונות", שבו אתם תוכלו למצוא איך התורה מצווה עלינו "ואהבתם את הגר". לצערי הרב הנושא הזה נקלע, הייתי אומר, לריב בתוך מערכת הדיינים העוסקים בגיור. במקום התפילה שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, ועל גרי הצדק, אנחנו עושים אי-צדק עם כל נושא הגיור. אני יותר מעשר שנים עוסק בנושא הזה, ולצערי הרב, במקום להגיע לאחדות דעים אנחנו מגיעים לריב, לא ריב מפלגתי, אלא ריב בתוך מערכת העוסקים, הדיינים העוסקים, בדיני הגיור. אני יודע שמרן הראשון לציון הרב עמאר, מאוד מאוד כואב לו הנושא הזה. ואני יכול להגיד לכם יותר מזה, בלי שאני אכנס לפרטים, הפרשה של הרב שרמן נמצאת כרגע בבירור במשרד המשפטים ברשויות המוסמכות. אני מקווה שהחלטה בנושא הזה תינתן בהקדם. אבל, ידידי חבר הכנסת שלמה מולה, אני מבין את כאבך, אני מבין את הבעיה שאתה מעלה, לצערי הרב, אם הנוסח של החוק יתקבל כפי שאתה מציע, לא יהיו גיורים במדינת ישראל. וזאת הבעיה. אני חושב שהנושא כרגע נמצא על סדר-יומה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. זו הצעת חוק פרטית שהציע חבר הכנסת דוד רותם, שהוא גם יושב-ראש הוועדה. צריך לקדם את הנושא הזה ולפתור אותו במסגרת ההצעה, ואם היה אפשר להזמין את חבר הכנסת רותם שיספר על הדיונים בוועדה, איך לקדם את הנושא הזה,

כי הוא יכול לתת לחבר הכנסת מולה מעל הדוכן הזה תשובה עניינית איך הבעיה הזאת, אם ירצה השם, תיפתר בדיון שמתקיים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, שמכינה את הצעת החוק הפרטית לקריאה ראשונה. אני בטוח שחבר הכנסת רותם ישמח לראות את חבר הכנסת מולה בדיונים על החוק אצלו בוועדה.

אבל זה קורה בחדרי חדרים. לא מספרים לנו על הדיון הזה. הבעיה היא של התקנון. לא בעיה שחבר הכנסת רותם, שלא יוכל לענות.

שיש לך הרבה מה להסביר בנושא. אני רוצה לבקש ממך, חבר הכנסת מולה, ואני בטוח שאתה רוצה את טובת העניין וטובת הגרים, לא לעמוד על ההצעה שלך, אלא לדון בהצעה של חבר הכנסת רותם בוועדת החוקה, חוק ומשפט לפתור את הבעיה בדרכי שלום, כדי שהבעיה הזאת תיפתר בצורה מכובדת, ראויה, כדי שהמצווה של "ואהבתם את הגר" תתקיים, ונלך על-פי העקרונות שקבעו גדולי ישראל במשך הדורות לגיור אנשים המעוניינים בכך. אני מציע, חבר הכנסת מולה, שתוותר על ההצעה שלך. היא לא פותרת את הבעיה, אבל אפשר לפתור אותה במסגרת הצעת החוק העומדת לדיון בוועדת החוקה,

תודה לשר המשפטים. חבר הכנסת מולה, אתה רוצה לענות? בבקשה, יש לך חמש דקות לפי התקנון. אתה מוזמן לענות על הצעת השר, ואנחנו נתקדם להצבעה. אני מציע, אדוני היושב-ראש, אני מוכן לשקול את הצעת שר המשפטים, אבל אני מציע שהכנסת תצביע בעד, ולהצמיד את הצעת החוק להצעת החוק שנדונה אצל דוד רותם. אם ההצעה שלי תהיה מקובלת, והכנסת תצביע בעד, אני מוכן שהיא תוצמד להצעת החוק של דודו רותם. זאת לא היתה ההצעה של שר המשפטים. חברי חברי הכנסת, יש פה בקשה להצבעה שמית. סיעת קדימה, יש פה הצבעה שמית. הוסרה הבקשה להצבעה שמית. אנחנו נעבור להצבעה. חברי חברי הכנסת, נא לשבת. הצבעה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון, איסור ביטול גיור), התשס"ט 2009, נתקבלה.

(נישואין וגירושין)

השר לנדאו, אתה רוצה להודיע משהו? גברתי, תודה.

אנחנו רושמים בפרוטוקול את הודעתך על כך שהיית בהצבעה, אבל את תוצאת ההצבעה אנחנו לא נשנה. אנחנו ממשיכים הלאה. הצעת חוק פ/998, הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על-ידי רב עיר ומועצה מקומית), התשס"ט 2009. ינמק את הצעת החוק חבר הכנסת יוחנן פלסנר. אני מבקש מהמזכירות לעדכן אותי בשינויים בסדר-היום. הצעת חוק פ/998 הוסרה. אנחנו ממשיכים. הצעת חוק הגנת זהות סוכן מודיעין, התש"ע 2009, של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא. הנמקה מהמקום. אין תשובת שר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק חשובה מאוד, כי בתולדות המדינה קרו מקרים שבהם נחשפה זהותו של סוכן באופן שסיכן את ביטחון המדינה ולעתים אף את ביטחון הסוכן. כדי להתמודד עם התופעה, ובעקבות המלצת ועדה לבדיקת הצנזורה הצבאית, שהוקמה על-ידי שר הביטחון, בהרכב השופט בדימוס ד"ר אליהו וינוגרד ופרופסור אסא כשר, מוצע לקבוע שחשיפת מידע מסווג על זהותו של סוכן, בתור שכזה, בניגוד להוראת חוק זה, תהווה עבירה פלילית. יצוין כי מדובר במידע שחשיפתו עלולה לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם. כמו כן, מיותר לציין כי חשיפת זהותם של סוכני מודיעין עלולה לפגוע ביכולתה של המדינה להשיג מידע חיוני ואיכותי המסייע בשמירה על ביטחון המדינה ואזרחיה. לפיכך אין מקום להתמודד עם תופעה זו בכלים משמעתיים או באמצעות הצנזורה, אלא להסדיר את הטיפול בה בחקיקה ראשית. אני מבקשת מכם, חברי חברי הכנסת, לתמוך בהצעה. אציין כי הגענו להסכמה עם ועדת השרים, כי הצעת החוק הזאת תקודם בתיאום. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, גברתי. אין תשובת שר. חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. נאפשר לחברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא להתיישב.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת זהות סוכן מודיעין,

בעד 32, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת חוק פ/1714, הצעת חוק הגנת זהות סוכן מודיעין, התש"ע 2009, התקבלה ותועבר לוועדת החוץ והביטחון לדיון המשך. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים. הצעת חוק פ/1408, הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ט 2009, ינמק את הצעת החוק חבר הכנסת זבולון אורלב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

השרים והשרה, הכנסת פעלה מ-1950 עד 1966 בבית-פרומין במרכז ירושלים, ואז עברה למבנה הנוכחי. לצערנו, בגלל נסיבות כאלה ואחרות, המבנה נמכר ליזם פרטי, ובעצם התחילו בתכנון להפוך אותו לכל מיני נושאים ודברים, ובלבד שלא לשמר את היות הכנסת במקום. בהצעת החוק מוצע שהמדינה תגיע להסדר עם היזם כך שהנכס יוחזר למדינה ונוכל לקיים בבית-פרומין את מוזיאון הכנסת, שבו נוכל להציג את פעולותיה של הכנסת, את ההיסטוריה, מקום ללימודי דמוקרטיה, מקום שבו העם יכול ללמוד כיצד הכנסת עובדת. החוק הזה עבר בקריאה טרומית גם בכנסת הקודמת, בתמיכה רחבה מאוד של כל סיעות הבית, וכך גם הצעת החוק הנוכחית, חתומים עליה חברי כנסת כמעט מכל סיעות הבית. אני רוצה להודות לשרת התרבות והספורט, השרה לימור לבנת, שסייעה להעביר את ההצעה הזאת כדי שוועדת השרים תוכל לתמוך, וכמובן לקדם את החוק בעצה ובתבונה יחד עם כולם. אני גם רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת רובי ריבלין, שדאג להתקשר גם לשר נאמן וליתר השרים ולהודיע על תמיכתו ועל תמיכת נשיאות הכנסת בקידום החוק הזה.

שרת התרבות והספורט לימור לבנת, אני אבקש לנמק את

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת המציע, זאת הצעת חוק שכבר עברה גלגולים כאלה ואחרים. חברי הכנסת המציעים, אני מאוד שמחה לתמוך בהצעת החוק, חוק מוזיאון הכנסת. בשעתו, בשנת 2002, אני יכולה אולי לקרוא לזה משגה, טעות, תקלה, קשה כעת להגדיר בדיוק למה ומדוע, אבל במקום להקים כרגע ועדת חקירה למה זה נעשה ומדוע נעשה המשגה הזה, נכון עכשיו שהכנסת תחוקק את החוק שיאפשר את השחזור ואת השימור של הבניין שבו שכנה הכנסת לראשונה בירושלים, משום שמדובר כאן באמת בחשיבות לאומית ובחשיבות היסטורית ממדרגה ראשונה בתולדות מדינת ישראל,

למען הציבור, מוזיאון לתולדות הכנסת, לפועלה, שכמובן ימלא גם תפקידים אחרים לפי החוק, כפי שכתוב בחוק, כפי שהסביר גם חבר הכנסת אורלב בקצרה. בעבר הכנסת החליטה להחיל דין רציפות בנושא הזה. אני רוצה רק להוסיף כאן, כדי שהדברים יהיו ברורים, אני אומרת גם לך, חבר הכנסת אורלב, רק כדי שאנחנו נהיה לגמרי מתואמים כאן. יש כאן צורך למחוק הוראות שונות, שעניינן הגבלות על פיתוח המקרקעין שעליהם ניצב בית-פרומין ואיסור עסקאות במקרקעין, וזה מקובל,

על חבר הכנסת אורלב ועל חברי הכנסת המציעים. יהיה כמובן גם צורך בתיאום מלא של נוסח החוק עם משרד האוצר, משרד התרבות והספורט ומשרד המשפטים. נדמה לי שהדברים האלה מקובלים. כפוף לדברים הללו ולתיאום,

הממשלה כמובן תומכת בהצעת החוק הזאת, ואני מציעה לחברי הכנסת לתמוך בה ולהצביע בעדה. תודה, גברתי. אדוני יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, האם אתה מקבל את ההתניה? מובן מאליו. אז אנחנו, חברי חברי הכנסת, נעבור להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ט 2009,

מוקדם בוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 26 חברי כנסת בעד, נגד, אין, נמנעים, אין. הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ט 2009,

אבקש להוסיף את קולי בעד. אנחנו נוסיף אותך לפרוטוקול, אבל מובן שלא נוכל לשנות את תוצאות ההצבעה. הצעת החוק הועברה להמשך דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט.

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון, התליית היטל בעד צריכת מים עודפת), התש"ע 2009, הצעת חוק פ/1758/18, של חברי הכנסת אמנון כהן, משה גפני ואורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת. ינמק את הצעת החוק מהמקום חבר הכנסת אמנון כהן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד השרים, כבוד סגן שר האוצר, יקירי הרב יצחק כהן, מדובר בחוק ההסדרים שחוקק פה בבית הזה, גם בוועדת הכספים של הכנסת. באילוץ, ובכאב רב העברנו את החוק הזה, רק משום שברמה הלאומית היה חוסר במים במדינת ישראל. אנחנו יכולים להגיד בסיפוק רב, שלאחר שראינו בתקופת הקיץ שאזרחי מדינת ישראל חסכו במים, אנחנו לא רואים לנכון להמשיך את החקיקה הזאת בתקופת החורף.

החוק הזה נועד להקפיא את חוק היטל הבצורת, ולתקן כמה ליקויים שנולדו עקב החקיקה הזאת. אני אציין את עיקרי התיקונים. התיקון הראשון מדבר על כך שצריך לקבוע חישוב תשלום היטל המים למי שלא דיווח על מספר הנפשות בדירתו. בתיקון הזה, ייקבע לפי הרישומים אצל ספק המים בחשבון המים האחרון, ולא לפי נפש אחת, כי בחוק מופיע לפי נפש אחת, וזה לא הובן נכון, לכן אנחנו מתקנים את זה. התיקון השני נועד למנוע מצב שבו דיירים עם צריכה אישית נמוכה של מים ייאלצו לשלם את היטל המים בשל צריכה משותפת גבוהה. התיקון השלישי נועד לקבוע כי משנת 2010 תעלה הכמות המינימלית לנפש, זאת אומרת, אם זה משק בית, מ-12 קוב ל-16 קוב. התיקון הרביעי נועד לבטל את הצורך באישור רופא לעניין הזדקקות נכה מסוים לתוספת מים, ולהוסיף להגדרת הזכאים לתוספת מים את אלו מאוכלוסיית הנכים שבשל הגדרות שונות למונח "נכה" נשמטו ממנה. בתיקון החמישי מוצע לקבוע כי היטל מים יחול אך ורק בתקופות הקיץ, לא יחול מחודש נובמבר 2009 עד חודש אפריל 2010. בנושא הזה אנחנו נתאם,

בדיונים בוועדת הכספים את התאריך הסופי.

חבר הכנסת אמנון כהן, נא לסיים. התיקון האחרון, חשוב שידעו על מה מצביעים, מדבר על הארכת המועד להגשת הדיווח על מספר הנפשות בדירה עד סוף חודש דצמבר. זו הארכה של חודשיים. אני גם רוצה להודות ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, שבאמת עזר וסייע, וגם לחבר הכנסת מקלב, ולכל הצוות שדן בנושא הזה, ועל התמיכה גם מהממשלה, גם מרשות המים, שהגענו להבנות ולהסכמות. האם התחייבתם, להעלות את תעריפי המים? השר מרגי. השר מרגי.

שאלה חשובה של השר ששאל. אני אומר: לא מדובר בחוק הזה על תעריפי המים. אין שום קשר. הנושא השני יידון בוועדת הכלכלה של הכנסת, ושם כמובן גם בו יגיעו להבנות. תודה, חבר הכנסת אמנון כהן. אני מזמין את סגן השר יצחק כהן לענות ולהביע את עמדת הממשלה לחוק.

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון, התליית היטל בעד צריכת מים עודפת), של חבר הכנסת אמנון כהן מש"ס ואחרים. בהצעת חוק זו מוצעים כמה תיקונים לפרק היטל המים הקבוע בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010). ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק, כפוף לתיאום מלא עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר,

משרד התשתיות הלאומיות ורשות המים, משרד המשפטים ומשרד הפנים. אני מאחל לכם הצלחה, חבר הכנסת אמנון כהן.

חבר הכנסת אמנון כהן, איחלו לך הצלחה. אתה רוצה להתנגד?

קדימה תמיד נגד האזרחים. יש לך שלוש דקות.

תודה, חבר הכנסת אקוניס. אנחנו נשמע את ההתנגדות של חבר הכנסת גדעון עזרא. חבר הכנסת אקוניס, בבקשה לא להפריע לחבר הכנסת עזרא. אדוני היושב-ראש, אני הייתי בעד מס הבצורת. אני חושב שמס הבצורת דרוש למדינת ישראל. לבוא היום, בעקבות הצעה של חבר הכנסת, ולהגיד שאנחנו לא מתכוונים לדרוש מס בצורת אלא אם וכאשר יהיה, וכאילו שמאזן המים שלנו כבר חיובי, אני לא מבין. הבעיה השנייה שלא מובנת לי, חבר הכנסת אמנון כהן מדבר על כך שבבתים משותפים לא יגבו, כן יגבו, איך אתה בכלל יכול, איזה מנגנון בכלל יש לך בשביל לקבוע את הדברים? ואני אומר לך, חוקים שאין להם כיסוי, חבל. בואו נעשה חוקים. לא נחוקק

כשאני קיבלתי 100 שקלים, והוא קיבל 100 שקלים, איך הבית המשותף מקבל 5,000 שקלים,

לפי איזו כתובת?

תסלח לי.

תסלח לי.

אחת הבעיות שלנו במס הבצורת היתה שלכולנו היתה כוונה טובה והביצוע היה לקוי. אחת הבעיות שלנו היתה ששלחו לאזרחים הוראות לבוא להירשם,

יפה שאתה מאריך את התקופה. אין לי בעיה עם זה. אבל כל חוק וחוק שאנחנו מחוקקים, רצוי מאוד שיהיה לו כיסוי אפשרי. ואני חושב שבתשובה של משרד האוצר, נשב פה בעוד, אני לא יודע מתי החוק הזה יעבור, ואתה תראה שלא פתרנו את הבעיות הטכניות בעניין הזה. ולכך אני מתכוון. אני בעד להעלות את כמות הקובים, אני בעד חלקים גדולים, אבל אני לא בעד דברים שהם בלתי אפשריים לביצוע.

תודה, חברים. אפשר להצביע. נעבור להצבעה. נאפשר לחבר הכנסת גדעון עזרא לשבת.

להעביר את הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון, התליית היטל בעד צריכת מים עודפת), התש"ע 2009, לדיון מוקדם בוועדת הכספים נתקבלה. חברי חברי הכנסת, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)

התקבלה ברוב של 27 חברי הכנסת, אין מתנגדים,

אחד.

הצעת החוק מועברת כמובן לוועדת הכספים, לדיון לקראת קריאה ראשונה. הצעת חוק חנייה לנכים (תיקון, הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ט 2009, הצעת חוק פ/281, של חבר הכנסת

מכובדי השרים, הצעת החוק נועדה להחמיר עם עברייני תנועה המחנים את רכבם במקומות המיועדים לאנשים

הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה). אני משיב בשמו של שר התחבורה, השר ישראל כץ. הצעת החוק נועדה לאפשר לכל בעל נכס או מחזיק בנכס להקצות בשטחו חנייה לאנשים עם נכות ולשם כך להגיש בקשה לרשות שתבצע את הליך התמרור בשטחו, תמרור זה, על-ידי הרשות המקומית, יאפשר את אכיפת איסור החנייה על בעל רכב ללא תו נכה. מוצע לקבוע מפורשות את סמכותה של רשות התמרור המקומית לסמן או להסיר בתחומה תמרורים לסימון מקומות חנייה המיועדים לאנשים עם נכות במקומות שיש בהם חובה לייחד מקום חנייה לאנשים עם נכות לפי תקנות התכנון והבנייה, או לפי היתר בנייה. מטרת הצעת החוק היא לתת מענה לבעייתיות שהוצגה בדוח מבקר המדינה, ולפיה בעלים פרטיים של בניינים המשמשים כבניינים ציבוריים,

מציבים במגרשי החנייה של בניינים אלה תמרורים המורים על מקום חנייה שמור לנכים בלי לקבל אישור לכך מרשות התמרור. כפועל יוצא מכך אין במקומות אלה סמכות לרשויות האכיפה, קרי המשטרה ופקחי הרשות המקומית, לאכוף את איסור החנייה. עמדת הממשלה היא תמיכה בהצעת החוק, כפוף לתיאום עם המשרדים הרלוונטיים. אשר על כן, אבקש לתמוך בהצעת החוק.

תודה, אדוני. חבר הכנסת נסים זאב, אתה מתנגד להצעת החוק. אין שום בעיה, אתה תוכל גם להגיב אחר כך. יש לחבר הכנסת נסים זאב שלוש דקות שלו,

חבר הכנסת זבולון אורלב, שלוש דקות להשיב. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק מורכב מכמה סעיפים. לרוב הסעיפים אני מסכים. רוצים בעצם לומר, שלא כל מי שבא לו יסמן את מקומות החנייה של הנכים, אלא זה צריך להיות מסודר, הרשויות צריכות להכיר בזה. בסדר, אני אומר שאני גם בעד זה. אני לא מסכים שהרפורטים והקנסות צריכים לעלות מ-500 שקלים ל-5,000 שקלים.

זבולון, יש פה הגזמה, זה פשוט מוגזם. אנחנו היום נותנים על פלאפון בנסיעה קנס של 1,000, 1,500 שקלים. אני אומר לך שהרבה פעמים יש מצב, לך לסופרמרקט ולך לקניונים, שאין בחניות שם אף נכה שחונה באותה שעה, ואותם שומרים אפילו אומרים לאנשים שבאים לקנות, ונכנסים אולי לשתיים-שלוש דקות, ויש אולי ארבעה או חמישה מקומות לנכים, והכול ריק, אני אומר לך, תבוא בימי שישי, והם חונים באותו מקום. יבוא פקח, וינצל את הדקה הזאת, שנכנס לחנות, ויקנוס אותו ב-5,000. אני לא אומר לא לקנוס, תקנוס, אבל הכול במידת הרחמים וההיגיון. תעלה מ-500 ל-2,000, ל-1,500, לא ל-5,000. על מה מדובר פה, על גנבה?

זה צריך להיות 7,000. אני לא יודע. אולי צריך להיות גם 20,000, אולי גם צריך לתלות אותו כי הוא חנה, ואני אומר לך שהרבה חונים גם בטעות ובתום לב. הרבה חונים בתום לב, אבל אנחנו לא יכולים להבחין, חבר הכנסת אורלב, אתה עוד דקה עולה להשיב, אני מבקש לא לעשות את זה מהמקום. אני בעד כל מה שכתוב בחוק, להוציא את עניין הקנס, גובה הקנס, ובעניין הזה אני חושב שצריך לתת את הדעת להעלות מ-500, אולי להכפיל, אולי לשלש, אבל לא מעבר לכך. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת זבולון אורלב, אתה רוצה להשיב?

חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. ניתן לחבר הכנסת נסים זאב להגיע למקומו. אנחנו נשמור על השקט גם בזמן ההצבעה. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק חנייה לנכים (תיקון, הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ט 2009,

נתקבלה. בעד, 18 חברי כנסת, אין מתנגדים, נמנע אחד. הצעת חוק חנייה לנכים (תיקון, הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה),

התקבלה ותידון בהמשך לקראת קריאה ראשונה בוועדת הכלכלה. בוועדת הכלכלה או בוועדת העבודה? בוועדת הכלכלה. אם

חברי חברי הכנסת,

אני מבקש לשמור על השקט. חבר הכנסת נסים זאב, אתה ממש מפריע לחבר הכנסת אלדד לנמק את הצעת החוק. השר מרגי, גם אתה מפריע.

במערכת הבריאות חייבת להיות רציפות מידע בין החולה לרופא המטפל שלו ולרשומה הרפואית,

בעברית בין החולה המטופל ומה שכתוב בתיק הרפואי מתחייבת מהמציאות, כדי למנוע תקלות במערכת הזאת. רופא שמטפל בחולה, ראוי שידע לקרוא בגיליון מה כתב הרופא המטפל הקודם, למה החולה רגיש, אילו תרופות אפשר לתת לו. רק חלק מהמידע נמצא באנגלית או בשפה אחרת, והתנאי המינימלי, שכל רופא שיש לו רשיון במדינת ישראל יוכל לתקשר עם החולה בעברית בסיסית,

לפיכך אני מציע את התיקון הזה בפקודת הרופאים.

תודה. אני מבקש מסגן השר יעקב ליצמן לענות ולהסביר לנו את עמדת הממשלה כלפי החוק הזה. הייתי אומר שהחוק לא פשוט. אני גם רואה שיש פה התנגדות של חבר הכנסת גדעון עזרא. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, משרד הבריאות תומך בחוק. יכולת התקשורת הבסיסית בין רופא למטופלים חייבת להיות תנאי בסיסי לעיסוק ברפואה. אין חולק על כך שכדי שרופאים יוכלו להבין את תלונותיהם של המטופלים, וכדי שהרופאים יוכלו להעניק למטופליהם הסבר הולם על אודות מחלתם ואופן הטיפול הנכון בה, עליהם לתקשר עם המטופלים.

כל הרשומות הרפואיות בארץ, ידניות וממוחשבות, מתנהלות בעברית. חשוב לזכור כי חוק זכויות החולה מטיל חובה על הרופא, כתנאי להענקת טיפול רפואי, לקבל הסכמה מדעת מהמטופל. לשם קבלת הסכמה זו מוטלת על הרופא החובה למסור למטופל, באופן סביר, את המידע הרפואי הנחוץ, לרבות כל הפרטים. חבר הכנסת אלדד, אני רוצה להביא לידיעתך, כפי שאמרתי באחד הכנסים שנכחת בהם, שבימים אלה המשרד שוקד על חיוב כל מי שצריך לחתום על הסכמה,

לקבל עותק של ההסכמה שלו, מה שהיום לא נהוג משום מה, שלא הבנתי, וזה דבר מדהים.

אני רוצה גם שהרופא יחתום על מה שהוא מבקש, מה שהוא מציע. שיהיה מישהו אחראי, זה לא בלנקו שנותנים דברים כאלה. זה צריך להיות דבר מסודר, שבאים לחולה ואומרים לו: זאת וזאת הבעיה, אנחנו מציעים לך ניתוח לב, הרופא חותם, וליד זה החולה חותם,

ומקבל עותק מהדברים האלה. אני חושב שזה חיוני, זה מביע יותר אמון, שלא סתם חותמים על איזו הסכמה. כפי שאמרתי, לא יכול להיות שבהסכמה על חוזה בין דירות נותנים עותק וכל אחד מקפיד על זה, ואילו הסכם על חיים, על ניתוח שעושים לבן-אדם על חיים, הוא לא מקבל עותק. אני תומך, ואשמח מאוד לתאם את זה בהמשך הדרך.

תודה לסגן השר. חבר הכנסת גדעון עזרא, אתה רוצה להתנגד? אדוני היושב-ראש, אני בטוח שהצעת חבר הכנסת אלדד, מבחינתו, היא נכונה. הוא גם רופא ויודע טוב ממני. אבל אני מבקש לומר כמה דברים. קודם כול, הבחינה בעברית, על-ידי מי תיעשה? מה תהיה רמת הידע בעברית שהרופא נדרש להוכיח? אנחנו רוצים לעודד הגעת עולים חדשים, רופאים מן המפורסמים בחוץ-לארץ, שיבואו ויעלו לארץ. הם לא יוכלו לעסוק במקצוע עד שהם ילמדו את השפה. ומצד שני, יש עולים רבים מחבר המדינות שלא יודעים את השפה העברית. אז מי ידע לתקשר אתם? בכל מקרה, אתה תצטרך, לפי דעתי, באין-ספור פעמים מתורגמן כזה או אחר. יכול להיות מצב שרופא מצוין, מנתח נהדר, לא יקבל רשיון כי הוא לא יודע את השפה העברית. אני חושב שזו הצעת חוק, מה גם שאני לא יודע, הרב ליצמן, מי יעשה את הבחינה. יש לך מישהו במשרד שעושה בחינות לרופאים? מי זה יעשה את הבחינות האלה? בעולם הגדול נהוג כך. בארצות-הברית. בארצות-הברית אין להם עלייה, אין להם עלייה של מיליון עולים מחבר המדינות שלא יודעים עברית.

אין להם רופאים יהודים שעולים לארץ כמו שיש אצלנו, ולכן אני חושב שצריך לעשות שיפורים בהצעת החוק הזאת.

תודה, אדוני. חבר הכנסת אלדד, אתה רוצה לענות?

אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, חבר הכנסת גדעון עזרא, אני מודה לך על ההתנגדות ועל השאלות, משום ששאלת דברים מעשיים לחלוטין. זה לא משהו בעלמא. חבר הכנסת גדעון עזרא, שאלת כמה דברים, אני רוצה להשיב לך, שגם חברי הכנסת האחרים ידעו. ידיעת עברית בסיסית זה לא ססמה, זה מושג בחוק. יש מקצועות שבהם כבר נדרשת חובת עמידה בבחינה בעברית ומעבר ידע ברמה בסיסית, למשל אחיות לא יכולות לעבוד כאחיות מרפאה או בית-חולים בלי לדעת עברית בסיסית. הבחינה ממוסדת. אותו גוף שמעביר את מערך הבחינות הפסיכומטריות במדינת ישראל, יש לו בחינה שנקראת "בחינה בעברית בסיסית". הוא מוכר על-פי החוק. זה משהו מובנה, לא ממציאים אותו. לא שהמשרד יחליט מחר בבוקר מה הוא רוצה לשאול. אז השאלה של מהי בחינה מסודרת בחוק ומוגדרת. מה תנאי הסף למעבר גם זה מוגדר. אילו מקצועות דרושים, גם זה מוגדר. לשאלה אם יכול רופא מנתח מצוין, בלי לדעת עברית, לטפל בחולה, מנתח הוא לא רובוט.

הוא לא מגיע לחדר הניתוח, חותך את העור, מתקן מה שצריך לתקן והולך. זה נתפס כך אולי בכמה סרטים, זה נתפס כך בטעות על-ידי הציבור. רופא שלא עמד בקשר בלתי אמצעי עם החולה שלו, לא הסביר לחולה שלו מה הוא רוצה לעשות, לא קיבל את הסכמתו המפורשת, לא יודע מה כתבו רופאים קודמים בגיליון של החולה, מה ההיסטוריה שלו, ממה הזהיר המנתח הקודם שניתח אותו ונתקל בקושי מסוים בניתוח, אם הוא לא ידע לקרוא את דוח הניתוח של החולה, הניתוח הקודם, שנכתב בעברית, כי כך כותבים בגיליונות, הוא יהיה מנתח מצוין שעלול להרוג את החולה שלו. ומה קורה עם העולה מחבר המדינות? העברית של דוח ניתוח זה כבר לא ידע בסיסי, זה כבר ידע מקצועי בעברית.

הבעיה בדוח ניתוח יותר קלה מאשר בשיחה, כי חלק גדול מהמונחים בדוח הניתוח דווקא יהיו מוכרים לרופא מלימודי הניתוחים שלו. ואם יש בעיה קלה וצריך לדבר עם האחות,

ודאי. לא יכול להיות רופא שלא יודע לתקשר עם החולה, עם הצוות, עם סביבתו ועם הגיליון של הרופא. שאלת הרופאים העולים, זו שאלה חשובה. החולים העולים. החולים העולים והרופאים העולים. חולה עולה, והוא יכול לעלות מהרבה מקומות, אין ברירה אלא להשיג מתורגמן, בן משפחה. אבל אותו רופא צריך לעבוד עם עשרות חולים שמדברים שפות שונות. הרוב המכריע של אזרחי המדינה מדברים עברית. 70% 80%. תודה, חבר הכנסת אלדד. נא לסיים. אנחנו צריכים לעבור להצבעה. הערה אחת. אני התחייבתי לתאם עם שרת הקליטה, שהתנגדה לחוק, הגישה ערר ומשכה את הערר, כדי ליצור מצב של רישוי זמני עד שהרופא לומד עברית. כשם שסטאז'ר, יש לו רישוי זמני לשנה לעסוק ברפואה במסגרת הסטאז', כך רופא עולה יוכל לעסוק ברפואה פרק זמן מסוים, עד שיעבור את הבחינה.

חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור לצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (תנאי זכאות לרשיון), התשס"ט 2009, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 15 חברי כנסת, אין מתנגדים, נמנע אחד. הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (תנאי זכאות לרשיון), התשס"ט 2009, התקבלה ותועבר לדיון לקראת קריאה ראשונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: בקשת ועדת הכלכלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 19) (פטור מתשלום אגרה לחייל בודד), התשס"ח 2008. יציג את הבקשה יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס.

אדוני היושב-ראש, תודה. הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס'

(פטור מתשלום אגרה לחייל בודד), התשס"ח 2008, שיזם, אדוני, אתה יזמת.

חבר הכנסת אלכס מילר. התקבלה בכנסת השבע-עשרה בקריאה ראשונה ביום י"ד בסיוון תשס"ח, 17 ביוני 2008. בהתאם להוראות חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, החליטה ועדת הכלכלה ב-9 בנובמבר 2009 כי ברצונה להחיל דין רציפות על הצעת החוק האמורה, וכעת מתבקשת מליאת הכנסת להחליט על החלת רציפות. מטרת הצעת החוק היא מתן פטור מתשלום אגרה שנתית לרשות השידור למי שהינו חייל בודד המשרת שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל וזכאי להשתתפות בשכר דירה. מאחר שיש חשיבות רבה להסדרת נושא זה, ובהתחשב בכך שבדיון בוועדת הכלכלה הממשלה הביעה את תמיכתה בהחלת רציפות על הצעת חוק זו, כפוף לקיום ההתחייבות, אני מזכיר לך, אדוני היושב-ראש, ביושבך כחבר הכנסת מילר, למציאת מקור תקציבי למימון העלויות הכרוכות ביישום הצעת החוק הזאת, הכנסת מתבקשת לאשר את החלת דין הרציפות על הצעת החוק. בעוד שבועיים. נכון. בהתאם לסעיף 5 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, רשאית סיעה להציע בתוך שבועיים מיום מסירת ההודעה בכנסת על החלת דין רציפות, שדין הרציפות לא יחול על הצעת החוק. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים הלאה. בקשת ועדת החוץ והביטחון להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח 2008. יציג את הבקשה חבר הכנסת זאב אלקין, בשם יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 2 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, ולאחר שקוימו התנאים המוקדמים לכך הקבועים בסעיפים 3 ו-4 לחוק האמור, הנני מתכבד להודיעכם, לכנסת ישראל, כי ועדת חוץ וביטחון, בישיבתה ביום כ"ט בחשוון התש"ע, 16 בנובמבר 2009, החליטה להודיע על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח 2008. חברי חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק שעברה כאן בכנסת ישראל בקריאה טרומית ובקריאה ראשונה בכנסת הקודמת. לצערי לא הושלמו הליכי החקיקה בוועדת החוץ והביטחון, ואני מאוד מאוד מקווה שהכנסת בעוד שבועיים תצביע בעד הרציפות ותאפשר לוועדת חוץ וביטחון לסיים כמה שיותר מהר את הסאגה הזאת ולהעביר את החוק האמור. תודה רבה, אדוני. הצבעה, כאמור, תתאפשר רק בעוד שבועיים. תודה ליושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת זאב אלקין. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: בקשת הממשלה להחיל דין רציפות על הצעות חוק כדלקמן: הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 11), התשס"ז 2007, והצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 14) (מינוי ממלא-מקום),

סיעות האיחוד הלאומי, חד"ש ומרצ שלא להחיל דין רציפות על הצעות החוק, ונצביע אחר כך, כמובן. אנחנו מתחילים עם ההתנגדות מטעם סיעת האיחוד הלאומי. חברי מהאיחוד הלאומי, לא מסרתם לנו את שמו של חבר הכנסת שינמק את ההתנגדות. האם מישהו מכם רוצה לנמק את

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ייתכן שעוד נשתכנע בסוף להצביע בעד משהו שנוגע לנכים ואחרים. ברשותכם, אני מבקש לדבר על הנכות של הממשלה, מכובדי השר לענייני דתות, השר מרגי. יש ממשלה בישראל, ברוך השם, יש לה קרוב ל-80 רגליים, קרוב ל-40 שרים וסגני שרים. כל אחד, ברוך השם, בריא, שתי רגליים, 80 רגליים ועדיין היא נכה. איך זה יכול להיות? נכות היא לאו דווקא ברגליים. בכל חתונה שאתם הולכים אליה אתם שרים עם כל הציבור בדבקות רבה "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני", אבל בעוד אתם שרים את זה, שר בכיר מטעמכם, חבר הכנסת נסים זאב, השר אריאל אטיאס, מודיע הבוקר שהוא לא בונה בירושלים. לשם דיוק, הוא לא בונה במה שנקרא מזרח-ירושלים. מחר מתכוון השר אטיאס לפרסם מכרזים. אני אתן לך את הפרטים, ואתה יודע שאני מדייק. זאת לא התלהמות, זה לא כעס, אני אביא לך את הנתונים. מחר הוא יפרסם מכרזים בכל הארץ. אני לא מאמין לו.

מחר הוא מפרסם מכרזים בכל הארץ, ביניהם גם בירושלים, בשכונת בית-הכרם, פה ושם, אבל קרקע שמוכנה למכרז מזמן, לא מהיום ולא מאתמול, בפסגת-זאב, הוא הורה לא להוציא אותה לשיווק. מדובר בלמעלה מ-300 יחידות דיור, ומחירי הדירות בירושלים הולכים ומאמירים. מי כמוכם יודע מה מצבו של הציבור, החרדי בעיקר, שאנחנו ביחד מייצגים אותו בעניין הזה. כי אין דירות. בונים במקלטים, בונים בחניות, דברים שמביישים כל אדם בכל מקום בעולם ואמורים לבייש גם אותנו. השר מרגי, בהר-חומה, מה שנקרא הר-שמואל, על שם ידידי שמואל מאיר זכרו לברכה, יש קרקע מוכנה לשיווק. רק 130 יחידות דיור, אבל השר אטיאס אסר לשווק אותה. זה עלה על שולחן הדיונים, העניין נשקל פעם אחר פעם, אבל השר מש"ס, ששר "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני", לא מאפשר לשווק את זה. תשאלו את השר אטיאס אם הוא מאפשר לשווק קרקעות לתעשייה ביהודה ושומרון. לא, הוא לא מאשר. מה יהיה על פרנסת היהודים? תשאלו אותו בישיבת סיעה ביום שני בשעה 15:10, אחרי תפילת מנחה.

פונים לקדוש-ברוך-הוא ואז אומרים: אבל ליהודים ביהודה ושומרון לא נאפשר. ואתם שותקים. ואתם אילמים. זאת זכותכם, רק דבר אחד אני מבקש: אל תגידו: לא ידענו. כי אמרנו, ונחזור ונזכיר, ונזכיר את זה לכל החברים בקואליציה, גם בליכוד וגם במפד"ל. בכל מקום. כי אפילו קול מחאה לא השמעתם, אפילו את המעט הזה למען כבודה של ארץ-ישראל, לכבוד התורה, לכבוד העם היהודי היושב בציון.

נשימה תברך את שר הפנים.

אני מברך כל מי שעושה. אני לא יודע מה הוא עשה, אבל חזקה שהוא עשה משהו טוב ואני מברך את שר הפנים. הוא אמר היום בתוכנית של רזי ברקאי. הוא לא אמר שהוא לא בונה בירושלים. הוא אמר שבשלב הזה אין בתוכניות, חבר הכנסת נסים זאב, תבקש את התמליל. אמר השר אטיאס, אני קראתי את זה: אנחנו לא הוצאנו אף מכרז. הוא כמעט התגאה בזה. הוא לא צריך את, תסלח לי, תסלח לי. מה שאתה עושה עכשיו זה חטא על פשע. אני מציע לך לא להגן על העוולות. אני לא מציע לך להגן על העוולות שעושה השר אטיאס. אני יודע שזה לא מקובל על ש"ס, אני יודע שזה נגד דעתה של ש"ס, אבל הוא עושה את זה ומותר שתמחו, רק מחאה.

מותר שהליכוד ימחה ומותר שישראל ביתנו ימחו על זה. מה הדבר הזה? הרי על תקציבים כולם יודעים למחות. אני אספר לך דבר נוסף, ברשותך. תודה, חבר הכנסת אריאל, אתה צריך לסיים. אתה גם לא מתנגד להצעת החוק. אנחנו צריכים להמשיך בסדר-היום. כבוד היושב-ראש, אני נותן לו את ארבע הדקות שלי.

אני מבקש לעדכן את חברי הכנסת שזה שלושה חודשים שר הביטחון לא מאפשר לבנות כיתות לימוד בבתי-ספר ששר החינוך אישר אותם, תקצב אותם והמינהל האזרחי בדק שהם על קרקע חוקית לחלוטין. גם על זה אתם שותקים ואף אחד לא קם. זה על אחריותכם.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, חבר הכנסת יעקב כץ, סליחה, אתה ממש לא יכול להרשות לעצמך לעשות דבר כזה. אתה במליאת הכנסת, יש פה חבר כנסת שמדבר. אתה לא עושה דיון עם השר באמצע דבריו.

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו עוסקים היום, עמיתי חברי הכנסת, בהצעת חוק שירות המדינה (תיקון מס' 11), וזו הצעת חוק חשובה. ההצעה הזאת עוסקת בחיזוק הדין המשמעתי, היא מנסה ליישם בדין המשמעתי את המלצות ועדת-קרמניצר על מנגנונים יותר נכונים בדין המשמעתי.

הייתי אומר בגדול שלוקחים אל תוך הדין המשמעתי, ועושים זאת,

בתבונה ובשכל, מנגנונים שמקורם בדין הפלילי. זה לפעמים נכון, וכמובן, כאשר הדברים נעשים במידה ובאיזון מנגנונים כאלה בהחלט יכולים להפוך את הדין המשמעתי לדין משוכלל יותר. חשוב לחזק את הדין המשמעתי. חשוב לחזק את הדין המשמעתי כי חשוב לחזק אצלנו את הנורמות. הנורמות הולכות ומתרופפות, בעיות של שחיתות, ריקבון, משבר, שקשורות בדברים האלה. אלה הם נושאים שמטרידים ומדאיגים את הציבור. בצדק הם מטרידים ומדאיגים את הציבור, אבל לפעמים אני גם מודאג מגישתו של הציבור לנושאים האלה. אני מתייחס לסקר שהתפרסם אתמול במסגרת כנס שדרות על מדד השחיתות של הפוליטיקאים. יש בסקר הזה נתונים מאוד מעניינים, שאני מברך עליהם, ואני חושב שיש בהם מידה רבה של הגינות וצדק. למשל, יושב אתנו חבר הכנסת ניצן הורוביץ, שהציבור מעריך אותו, ובצדק, כחבר כנסת הגון במיוחד ולא מושחת. אני אומר את הדברים באופן פתוח, ואני חושב שזה בהחלט ממצא נכון, מדויק והוגן של הציבור, ואני מברך על הממצא הזה. אבל מהצד השני, עמיתי חברי הכנסת, כאשר אני רואה ברשימת חברי הכנסת המושחתים, שמופיעים שני חברי כנסת ערבים שאין עליהם שום תיקים של שחיתות,

חבר הכנסת חנין, אני הייתי מציע בזהירות להתייחס לסקר הזה ולקביעת עובדה שאחד מושחת או לא, על-פי הסקר, עם כל הכבוד, לא, אדוני היושב-ראש, בוודאי. מה שהסקר מתיימר להגיד זה מה הציבור חושב על הפוליטיקאים. אני לא נכנס לענייני הסקר, ואני לא רוצה להתייחס לכל השאלות שבסקר, אבל אני מעלה פה שאלה שהיא,

שאלה מטרידה ומדאיגה, כי ציבור הנשאלים בסקר הזה, כאשר הוא נשאל על פוליטיקאים מושחתים, על חברי כנסת מושחתים, הוא בוחר לסמן,

שני חברי כנסת ערבים, שעל אף אחד מהם אין שום אישום בשחיתות, אין שום טענה של שחיתות, אין שום חקירה של שחיתות. אולי השחיתות היא, אין. יש אולי טענות פוליטיות וויכוחים פוליטיים, האם השתתפו בהפגנה או לא השתתפו בהפגנה. חבר הכנסת כץ, אתה כמי שמשתתף בהרבה הפגנות, אתה יודע שחברי כנסת משתתפים בהפגנות, וטוב שכך,

חברים יקרים, מה הקשר בין השתתפות בהפגנות לבין שחיתות? אני אומר את הדברים, ואני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שממצא כזה מדאיג אותי. ממצא כזה הוא מסוכן, הוא מראה שיש איזשהו חוסר הבחנה מאוד עמוק בציבור שלנו, שלפעמים, מה לעשות, אני אומר את זה בכאב ובצער, אי-אפשר להבין אותו אלא כהתבטאות של גזענות. וכאשר אני מצרף את הממצא המדאיג הזה לממצא מדאיג נוסף שהתפרסם בסקר היום, ששני שלישים מהנשאלים, אדוני היושב-ראש, בעד צמצום חופש הביטוי של חברי הכנסת, אתה יודע, אם אנשים הם חשודים, של חברי הכנסת?

בדרך כלל אם מדובר באנשים שחשודים בשחיתות, המושג הרלוונטי הוא לא חופש הביטוי אלא זכות השתיקה, אבל כשמדובר בחברי הכנסת הערבים, לא רוצים לפגוע בזכות השתיקה אלא בחירות הדיבור של חברי הכנסת. חבר הכנסת חנין, אני חושב לוקח את הסקרים האלה שאתה יותר מדי ברצינות. אומנם אמר המנוח ד"ר יוסף בורג בזמנו: מדבר סקר תרחק. בכל זאת אני חושב שהסקרים האלה מלמדים על איזושהי אינדיקציה שאנחנו צריכים לקחת אותה בחשבון ולראות אותה. והתמונה הזאת ששני שלישים מהנשאלים, לפי הסקר הזה, בעד צמצום חופש הביטוי של נבחרי ציבור ערבים במדינת ישראל, היא תמונה מדאיגה ומסוכנת. כאשר רוב הנשאלים בסקר הזה בעד שהתקשורת לא תסקר אירועים של הציבור הערבי שיש בהם עניין, אני שואל את עצמי: מה קורה לנו? עמיתי חברי הכנסת, בבית הזה יש ויכוחים. ובנקודה הזאת, חבר הכנסת דב חנין, אני מציע לך לסיים. אנחנו ממש לא נגענו בהצעת חוק. שני משפטים לסיום. בבית הזה יש ויכוחים, יש עימותים. עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שאנחנו חייבים להתאחד בבית הזה מול ונגד ביטויים של גזענות. גזענות היא תופעה חמורה ומסוכנת. העם היהודי בעבר היה קורבן שלה. אסור לנו להיות אלה שלומדים ממה ששנוא עלינו, ולכן, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מהתופעות האלה צריכים להתנער. כיוון שהחוק הזה, אדוני היושב-ראש, מחזק את הנורמות של הדין המשמעתי, אנחנו במחשבה נוספת לא נתנגד להחלת דין רציפות. תודה, חבר הכנסת חנין. יש לנו עוד התנגדות נוספת, של סיעת מרצ, שלא נמסר השם, אבל אני רואה שחבר הכנסת הורוביץ רוצה להתנגד. אני מזמין את חבר הכנסת ניצן הורוביץ להתנגד. יש לך חמש דקות, ולאחר מכן נצביע על דין הרציפות. אדוני היושב-ראש, תודה. אני מצטרף לדבריו של חברי דב חנין, שהצביע על כך שהמגמה של החלת נורמות מהמשפט הפלילי בדין משמעתי היא בסך הכול מגמה חיובית, שאולי תביא לשיפור צורת ההתנהגות והאתיקה של עובדי מדינה, ואני בהחלט תומך בכך, אבל אני רוצה לומר שהאתיקה והנורמה ומערכת קבלת ההחלטות אצלנו נתונות במשבר קשה. אתמול היינו בכנס שדרות לחברה, וועדת הפנים של הכנסת קיימה שם דיון מיוחד בראשותו של חברי דב חנין, ובאותה ישיבה בשדרות הועלו ממצאים קשים ביותר, לאו דווקא מצד ארגוני הסביבה, אלא מצד נציגי משרד הבריאות. למעשה, הרופא המחוזי של משרד הבריאות באזור הדרום טען שבניית תחנת כוח פחמית נוספת באשקלון תגרום לעלייה מאוד רצינית ומשמעותית בתחלואת לב, בתחלואת דרכי נשימה ובמחלות סרטן באזור של אשקלון, אשדוד, שדרות והיישובים האחרים בסביבה. לנוכח העניין הזה ולנוכח העובדה שמשרד הבריאות מציג עמדה כל כך חשובה, עם כל כך הרבה משמעות לתושבים, העובדה שלא ניתנה למשרד הבריאות הזכות להופיע בפני הוועדה לתשתיות לאומיות שבוחנת את הקמת תחנת הכוח הפחמית ולהביע את עמדתו, והעובדה שממצאים כל כך חמורים לגבי הנזק של תחנת הכוח הפחמית

מקבלים את המשקל הראוי להם במהלך קבלת ההחלטות על תחנת הכוח הפחמית הזאת, אני חושב שזה דבר חמור ביותר. אני רוצה להזכיר שכבר לפני כמה שנים הממשלה קיבלה החלטה על הקמת תחנת כוח פחמית כדי לספק את הביקושים לחשמל בישראל, אבל במקביל גם אמרה וקבעה לעצמה יעדים של אנרגיות חלופיות, אנרגיות נקיות,

להקטין את התלות של ישראל בייבוא פחם ונפט ממקורות חוץ שהם לא תמיד בשליטתנו, כדי למנוע את הפגיעה הסביבתית באזרחי המדינה, וכחלק מהמגמה העולמית של מעבר לאנרגיות מתחדשות וירוקות, כפי שקורה בכל העולם היום. לצערי, במהלך השנים שבהן נדונה הקמתה של תחנת הכוח הפחמית באשקלון, לא עשתה הממשלה, וגם הממשלה הקודמת וגם זאת שלפניה, כמעט שום דבר בעניין המעבר לאנרגיות מתחדשות ואנרגיות חלופיות. ועכשיו הגענו למצב, בשנת 2009, שבאים אנשי משרד התשתיות וחברת חשמל, ואומרים: אם לא נקים את תחנת הכוח הפחמית באשקלון לא יהיה חשמל במדינה ויהיו הפסקות חשמל ויהיו עלטות. ועדיין, גם עכשיו, כשמפצירים לאשר במלוא הדחיפות את הקמת התחנה הפחמית, עדיין הממשלה לא מתחייבת ולא עושה דבר בעניין מעבר לאנרגיות חלופיות ואנרגיות מתחדשות. אני לא מדבר על מעבר של כל משק החשמל בישראל לאנרגיה סולרית, רחוק מזה, אני מדבר על התחלה, שלפחות אחוזים בודדים במשק החשמל הישראלי יהיו מאנרגיות נקיות.

חברות ישראליות הן אלה שבונות את תחנות הכוח הסולריות הגדולות בעולם. למשל, חברת "סולל" מבית-שמש בונה את תחנת הכוח הסולרית הגדולה בעולם בקליפורניה,

ואצלנו, במדינה כל כך רוויית שמש, במדינה שבה לאנשים יש התודעה של חשמל מן השמש כבר משנות ה-60, עם דודי השמש, במדינה שיש לנו בה כל הידע והטכנולוגיה, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו ממשיכים עם תחנות כוח פחמיות, מזהמות, שגורמות למפגעים סביבתיים ובריאותיים קשים ביותר, ואת זה לא אני אומר, אומר נציג משרד הבריאות, הרופא המחוזי. לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו הרי מדברים על נורמות התנהגות ונורמות של קבלות החלטה בשירות המדינה. אני מצפה ממדינת ישראל שתפעל למען אזרחיה, ובצד הדאגה הלגיטימית לאספקת חשמל תדאג גם למעבר הדרגתי לאנרגיות חלופיות, ולו כדי לעודד את אותו מגזר של מחקר ופיתוח באקדמיה הישראלית ובהיי-טק הישראלי, שפועל להגברת הניצולת של אנרגיות חלופיות לרווחת מדינת ישראל וכלכלת ישראל. לכן בשיקול מחודש אנחנו נתמוך בהחלת דין רציפות בעניין הזה.

תודה, אדוני. אני לא רואה חוץ ממך אף מציע להתנגד, אז אנחנו, חבר הכנסת אלדד, האם אתם מסירים את ההתנגדות שלכם להצעת הרציפות? אורי אריאל הודיע את זה מעל הבמה. אני לא זוכר. דב חנין הודיע. מסיר.

חברי חברי הכנסת אנחנו נצביע על החלת דין רציפות. מי שמצביע בעד, מצביע בעד החלה, מי שמצביע נגד, מצביע נגד החלת דין רציפות. בבקשה, נא להצביע. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 11), התשס"ז 2007, נתקבלה. בעד, 14 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים,

הוחל דין רציפות על הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 11), התשס"ז 2007, קריאה ראשונה. תוסיף אותי גם.

נרשום את זה לפרוטוקול אבל אנחנו לא נשנה את תוצאות ההצבעה.

שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס'

(מינוי ממלא

חד"ש ומרצ שלא להחיל דין רציפות על הצעת החוק, אנחנו נצביע אחר

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בעניין החוק עצמו נתייחס בסוף

אני צריך לעשות ככל שביכולתי לעמוד על רגלי. ישנה קבוצה מאוד גדולה במדינת ישראל, לצערי הרב, אני רואה את הדבר הזה יום-יום, עסקתי בעיירות פיתוח,

והכרתי את החברה בישראל כמעט

לא פעם ראיתי שהעוני הוא עוני שנמצא איפשהו עמוק בתוך המחשבה. זה נמצא במקום ששום עזרה כספית לא תוציא אותו ממנו. הדבר הזה מצריך שינוי מהותי בתפיסה, בחיוב של האנשים לעמוד על רגליהם. אולי זה המקום לומר משהו אחר. מדינת ישראל מחויבת לעזור היכן שהיא צריכה לעזור. מדינת ישראל מחויבת לסייע היכן שהיא חייבת לסייע, אבל נוצר מצב שמדיניות הרווחה מזמינה, אקח לדוגמה אך ורק את העניין של המשפחות החד-הוריות, שבני זוג מתגרשים כדי לקבל את ההטבות של חד-הוריות, ועוד מצבים כאלה מעוותים. אין בושה, אין כלימה: אני פושט יד אל הקופה הציבורית כדי שיסייעו לי, כי אני מסכן. הדבר הזה הפך להיות, לא רק שהוא בושה אלא הוא הפך להיות סוג של מעמד: הצלחתי להשיג מזה וגם מזה וגם מזה וגם מזה. ככה אנחנו מייצרים, אנחנו לא רק מייצרים את העוני, אנחנו מדרבנים אותו. מנציחים אותו. אנחנו מנציחים אותו.

עוני תמיד היה, לצערנו הרב, עוני תמיד יהיה. השאלה היא אם אנחנו מכוונים אצבע אל הציבור ואומרים להם: אתם צריכים לסייע לעצמכם. לציבור גדול צריך לומר, יש כזאת שיטה, עושים להם "מצ'ינג". אומרים להם, אתה תביא שקל תמורת שקל, אני אראה את המאמץ שלך ואז אני אתן לך גם משלי כדי לסייע לך, אני אתן לך סיוע לשלוש שנים,

נראה אותך עומד על הרגליים שלך. תוכניות, כמו שיש היום תוכנית של "פעמונים", שלא נותנים כסף למשפחות, נותנים תוכניות שיקום למשפחות. זה מה שצריך להיות. מדינת ישראל לא צריכה להיות מדינת רווחה כלפי העוני אלא מדינה משקמת ומחסלת את העוני במהותו, לא באספקה לחשבון הבנק. בקשר להסתייגות, אנחנו כנראה נחזור בנו מההסתייגות.

אני מודה לך, חבר הכנסת בן-ארי. אם כך, אנחנו מצביעים בעד החלת הרציפות. מי שמצביע בעד, מצביע בעד החלת הרציפות.

אנחנו המשכנו בסדר-היום, חבר הכנסת ברכה לא נמצא כאן וגם לא חבר הכנסת הורוביץ. סיעת האיחוד הלאומי לפנינו, אדוני היושב-ראש. נכון, והם נימקו. את תיקון 14 עוד לא נימקנו. האיחוד הלאומי היו לפנינו. אתה הגעת, כמו שאומרים, עם הצלצול. אז אנחנו ננהג לפנים משורת הדין ונאפשר לך לדבר חמש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, במקרה של ההתנגדות הזאת לדין רציפות, זו איננה רק התנגדות לשם דיבור. תיקון מס' 14 בעצם מאפשר לממשלה לקבוע אנשים לתפקיד המנכ"ל, מנכ"ל המשרד,

של המסלולים המקובלים של מינוי מנכ"ל. נכון שזה מינוי זמני, אבל אפשר לחדש אותו ואפשר לחזור ולחדש אותו. לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני מציע לכולנו להימנע מלאשר את הדבר הזה,

להתנגד לדין רציפות. ראוי שמנכ"ל אכן יעמוד בכל התנאים הנדרשים והמתבקשים מבחינה מקצועית כדי שיוכל להיכנס לתפקידו, ושמילוי מקום בסיטואציה כזאת יהיה באמת כמו שקיים היום בחוק, מילוי מקום זמני של שלושה חודשים ולא מעבר לכך. זאת הסיבה, אדוני היושב-ראש, שאנחנו אכן מתנגדים להחלת דין

ואני קורא לחברי הכנסת להתנגד להחלת דין הרציפות בחוק הזה. עמיתי חברי הכנסת, כאשר אני מדבר על התנהלות הממשלה בהקשר הזה, נמצא אתנו השר בגין, אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להמשיך דיאלוג שהתחלנו בו בשבוע שעבר, והוא מתקשר לוועידת קופנהגן ולהיערכות ישראל למשבר האקלים. אכן הדיאלוג הזה הוא דיאלוג חשוב, הוא דיאלוג מעניין, אבל בינתיים, מן השבוע שעבר ועד היום חלה התקדמות בזירה הבין-לאומית. נשיא ארצות הברית ברק אובמה ביקר בסין, נפגש עם נשיא סין, הו ג'ינטאו. בין היתר, אני קורא מתוך הסיכום של ההודעה שהם פרסמו, ששתי המעצמות החשובות האלה מחויבות למאמץ בין-לאומי ולניסיון להגיע להסכם בין-לאומי מחייב כבר בוועידת קופנהגן, שאמורה להתחיל בעוד פחות משלושה שבועות. עמיתי חברי הכנסת, אני לא בטוח שאני שותף לאופטימיות הזאת. אני לא בטוח שאכן המאמץ הבין-לאומי לקראת ועידת קופנהגן יניב כבר בוועידה הזאת אמנה בין-לאומית מחייבת. אבל גם אם לא תהיה אמנה בין-לאומית מחייבת ויושג רק, כמו שמדברים היום, הסכם מסגרת פוליטי, שיהווה מין בסיס להמשך ההתקדמות לקראת,

ועידה נוספת, קוראים לזה 15.5 COP, שתתקיים כנראה באביב ושהיא תגבש את האמנה הבין-לאומית המחייבת, ברור שאנחנו נמצאים על ספו של משטר בין-לאומי חדש בנושא אקלים, בנושא גזי חממה ובנושא הסדר פליטה וכליאה של גזי חממה באטמוספירה שלנו. עמיתי חברי הכנסת, אני אומר בצער שבמדינת ישראל אנחנו ממשיכים להתנהל כאילו הבעיות האלה אינן בעיות שלנו. בתחומי מפתח, דיבר לפני חבר הכנסת הורוביץ על תחנת הכוח הפחמית ועל הצד השני של המטבע, אנרגיה מתחדשת, אפשר להשלים את התמונה בנושא התייעלות האנרגיה, שהוא נושא של win-win: רק מרוויחים. התייעלות אנרגיה, זה חוסך גזי חממה, זה חוסך זיהום אוויר, זה חוסך גם כסף, ובסופו של דבר זה אפשרי במערכת של אמצעים, שבחלקם הם שינוי התנהגות אבל בחלקם הם שינויים טכניים לא מסובכים, בהחלט אפשריים לביצוע. ממשלת ישראל הקודמת התנגדה לחוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור. אני מקווה שהממשלה הנוכחית לא תעשה את הטעות הזאת ותתמוך בהצעת החוק הזאת, שעומדת להגיע לידיה בעתיד הקרוב.

למען הצדק, אני רוצה לומר שמי שניסחו את הצעת החוק, שאומנם מוגשת על-ידינו, חברי הכנסת, הם מומחי משרד התשתיות. הם ניסחו את הצעת החוק, ואני חושב שטוב שכך. בתוך המערכת הממשלתית יש אנשים מעולים שיודעים לנסח ולהעלות רעיונות, ואין שום סיבה שהממשלה תתנגד לקידום הרעיונות האלה, מכיוון שהדברים האלה הם דברים שצריכים להיות מוסכמים ומקובלים גם על-ידי הממשלה, כאשר זוהי העמדה המקצועית של אנשי המקצוע בתוכה. עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, לא תהיינה עוד הזדמנויות רבות של דיונים כלליים לפני שחבילת החוקים האלה שאנחנו יוזמים בכנסת לקראת ועידת קופנהגן תגיע להצבעה, אני באמת מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לפנות אליך, אדוני השר,

עמיתי חברי הכנסת, ולומר לכם שאלה הם נושאים שבהם אנחנו יכולים וחייבים לפעול אחרת. אנחנו יכולים וחייבים לצאת מהקופסה ולהסתכל על הדברים בצורה בלתי שגרתית. אנחנו יכולים וחייבים להחליף את הדיסקט ולנסות להסתכל על שאלות כמו התייעלות אנרגיה ואנרגיה מתחדשת במבט אחר, מבט רענן. לא תמיד הפתרונות קלים, לא תמיד הפתרונות פשוטים, יש מקום ללכת כברת דרך ארוכה, שלפעמים גם תהיה מורכבת, אבל בואו נתחיל אותה. זה האתגר שעומד בפנינו ואני מקווה שנעמוד בו.

תודה רבה. אתה מבקש שנצביע על ההתנגדות? כן, כן.

מי שמצביע בעד בעצם מצביע בעד ההתנגדות. מי שמצביע נגד, מצביע בעד הבקשה להחיל את הרציפות לפי הבקשה שהוצגה בפנינו. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות

14) (מינוי ממלא מקום), התשס"ח 2008, נתקבלה. שניים בעד, שמונה נגד, אין נמנעים. ההתנגדות נדחתה ולכן יוחל דין רציפות על הצעת החוק. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: בקשת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 25)

וכן הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה),

2008, הצעת סיעת האיחוד הלאומי שלא להחיל דין רציפות על הצעת החוק האמורה.

מסיר את ההתנגדות.

אנחנו מצביעים בעד החלת דין הרציפות. מי שמצביע בעד, מצביע בעד. הודעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה),

שבעה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 25). אנחנו מצביעים על בקשת ועדת העבודה והרווחה להחיל דין רציפות. מי שמצביע בעד, מצביע בעד החלת דין הרציפות. הודעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על רצונה להחיל

אם אנחנו נלך קצת לאחור ונראה בהחלטות הממשלה שהיו משנת 1998, בעצם בממשלה הקודמת של ראש הממשלה מר נתניהו, בזמנו, בתקופה שגם יאסר ערפאת איים בהכרזה חד-צדדית על מדינה פלסטינית, אז ממשלת ישראל וההנהגה הישראלית נקטו כמה צעדים, או כוונה לנקוט כמה צעדים בעניין הזה, ובין השאר היתה החלטת ממשלה בנובמבר 1998 שקבעה כך: הממשלה קובעת כי הכרזה חד-צדדית של הרשות הפלסטינית על כינון מדינה פלסטינית, בטרם הושגה הסכמה על הסדר הקבע, תהווה הפרה מהותית ויסודית של הסכמים עם הצד הפלסטיני. נוכח הפרה כזו, תראה הממשלה את עצמה רשאית לנקוט את כל הצעדים המחייבים, לרבות החלת החוק, המשפט והמינהל הישראלי באזורי ההתיישבות והביטחון ביהודה ושומרון, ואז היה חבל-עזה,

כפי שתמצא לנכון. ישראל חוזרת על עמדתה, כמתחייב מן ההסכם עם הרשות הפלסטינית, כי על הסדר הקבע להיות תוצאת משא-ומתן חופשי בין הצדדים, ללא נקיטת צעדים חד-צדדיים שישנו את הסטטוס

אדוני היושב-ראש,

החלטת הממשלה על איום בהחלת ריבונות ישראלית על חלק משטחי יהודה ושומרון היתה אפקטיבית, בין השאר מפני שבמקביל, בכנסת הוחל בזמנו אפילו בחקיקה בפועל של חוק אשר יחיל את הריבונות הישראלית על שטחי ההתיישבות והביטחון ביהודה ושומרון. באופן אוטומטי, אם תתבצע הכרזה חד-צדדית על מדינה פלסטינית, אז יחול החוק הישראלי על שטחי יהודה ושומרון. השאלה היא אם אנחנו, אדוני היושב-ראש, צריכים היום לנקוט פעולה מקדימה לאיום של הכרזה חד-צדדית על מדינה פלסטינית, כי מצד אחד אנחנו כמדינת ישראל היום, ראש הממשלה כבר הכריז על זה שהוא מוכן לנהל משא-ומתן עם הצד הפלסטיני. מצד שני, הנתונים בשטח,

מוכיחים שאין לנו כרגע פרטנר שיהיה מוכן לשבת אתנו ולנהל אתנו משא-ומתן. תודה רבה. האם אנחנו, בגלל המצב הזה, לא עדיף שנקדים ונחשוב באמת על הקדמת חקיקה מניעתית, מאשר שמישהו יכריז על מדינה פלסטינית עצמאית בלי משא-ומתן, ואז כל העולם יתקומם נגדנו, ואנחנו נהיה אז בבעיה? תודה רבה, חבר הכנסת אברהם מיכאלי. חבר הכנסת זבולון אורלב, לא נמצא. חבר הכנסת מוחמד ברכה, בבקשה. מה קרה לסדר שהופיע פה? אני רוצה להסב את תשומת לב חברי הכנסת. ברגע שלא נמצאים במליאה חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אבל אני פה. תוכיח שאתה פה. אנחנו בהצעה לסדר-היום בנושא כוונת הפלסטינים, יש סדר דוברים על המסך שלנו. זה לא מה שמופיע אצלי. אריה אלדד נמצא. כן, אבל אתה החלפת את חבר הכנסת אורון.

מה שנמסר לי.

סדר-יום שינו, אבל גם את סדר הדוברים שינו.

היתה התחלפות ביני לבין ג'ומס. סדר-היום שונה. הוא לא שונה, הוא התקדם, כי אנשים לא היו במליאה. לגבי סדר הדוברים, היתה בקשה של חברי הכנסת אורון וברכה, והם התחלפו בזכות הדיבור. לכן,

חבר הכנסת ברכה, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה, רבותי חברי הכנסת, אין ספק שראוי ומועיל יותר, סביר יותר, להגיע להכרזה על מדינה פלסטינית בסיומו של משא-ומתן, שיסדיר את כל הסוגיות של היחסים בין שתי מדינות ויסדיר סוגיות, המשא-ומתן על ענייני הקבע. זאת אומרת, זה כולל התנחלויות, זה כולל ירושלים המזרחית, זה כולל גבולות, כולל פליטים, כולל מים. אבל ממשלת ישראל בראשותו של מר נתניהו, וגם כפי שהדברים באו לידי ביטוי בנאומו היום, היא מעוניינת במשא-ומתן אבל לא מעוניינת בהסדר. הוא מראש אומר:

גבולות זמניים, מפורזים, תוך הכרה בישראל כמדינת העם היהודי. זה, אגב, חזון אחרית הימים, שדווקא ממשלת ישראל מבקשת את הגדרתה מהעם הפלסטיני, זה דבר שיש בו מידה לא מבוטלת של גיחוך. אבל אני מבין שהמגמה היא לא העניין של הגיחוך בעניין הזה, אלא להשיג חותמת של העם הפלסטיני, חותמת על האידיאולוגיה הציונית. זאת אומרת שמדינת ישראל היא מדינת קיבוץ גלויות, זאת אומרת שאין זכות פליטים, זאת אומרת שאין משא-ומתן על פליטים, אפילו הצבת סימן שאלה על אזרחותם של האזרחים הערבים בישראל. לכן, עם תנאים כאלה פשוט לא מגיעים להסדר ולא מגיעים לשום דבר, אלא מגיעים להנצחת העימות. כמובן, אני אומר שוב: אני מעדיף השגה, שלהגיע למדינה פלסטינית יהיה בהסכם, אבל ההכרזה של העם הפלסטיני, אם הוא יגיע למסקנה כזאת, עדיין הוא לא הגיע,

שטחי הגדה המערבית ורצועת-עזה וירושלים המזרחית כשטחי המדינה הפלסטינית, זה הדבר הכי מובן מאליו. אלה לא שטחים ישראליים, אלה שטחים כבושים על-ידי ישראל. זה לא מקום שהוא מוכר בין-לאומית כחלק מהריבונות הישראלית. זה שטח שמיועד להקמת המדינה הפלסטינית, על-פי הלגיטימיות הבין-לאומית, אפילו על-פי ההסכמים בין שני הצדדים זה 18 שנים,

אני בעד שתינתן אפשרות לבחון הנעתו של תהליך השלום על בסיס הלגיטימיות הבין-לאומית, ההחלטות הבין-לאומיות, ולא על-פי המצע של הליכוד והמצע של ממשלת נתניהו. אין ספק שזו העדיפות הראשונה. אבל אם לא, זכותו של העם הפלסטיני לא לחכות לטוב לבה של ממשלת ישראל, לא זו, לא זו שלפניה ולא זו שאחריה, אלא זכותו ללכת למימוש הגדרתו העצמית במדינתו העצמאית. ואז הדיון, הוא לא יהיה על אזורי A ו-B ו-C, אלא יהיה על החלק הכבוש של המדינה והחלק הלא-כבוש של המדינה. נא לסיים.

אני חושב שזה הדבר הכי הגיוני, הדבר הכי מתקבל על הדעת. אני חושב שיש בזה גם לא מעט אלמנט של הצלת מדינת ישראל מקברניטיה ומממשלתה, שמובילה אותה לעימות נצחי, גם אזורי וגם מקומי.

לא לרעוד ולא לשקשק. בסופו של דבר המדינה הפלסטינית קום תקום, בגבולות של 67', והעם הפלסטיני יגיע להגדרתו. השאלה היא מה המחיר שיהיה למהלך הזה. על-פי הממשלה, המחיר יהיה מחיר דמים ארוך ימים. אני חושב שטוב שזה יהיה מחיר ללא דמים, אלא של הבנה פוליטית בין ממשלת ישראל לבין התנועה הלאומית הפלסטינית. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת זבולון אורלב,

שאתם נוהגים לעלות כאן לבמה, ולא רק אתם, ולדבר על השטחים הכבושים. מידי מי הם נכבשו? מידי מי הם נכבשו? הרי לא היתה מדינה פלסטינית עד 1967. מי ששלט במקום זה היה הירדנים, ואף מדינה בעולם, ב-1947 גם לא היתה מדינת ישראל.

ב-1947 גם לא היתה מדינת ישראל, נכון. מה זאת אומרת ממי וממה, נכון. ומה היה לפני?

זאת עובדה היסטורית נכונה. על הבסיס העקרוני של תוכנית החלוקה. אבל זאת גם עובדה היסטורית נכונה שהשטחים הם לא כבושים. על הבסיס העקרוני של תוכנית החלוקה. הם לא כבושים. הם לא כבושים.

אם אתה מדבר על הדבר הזה, אז הגליל הוא גם כבוש? לא, לא, למה לא? אתה צריך להחליט מה העיקרון. באמת. בוא נסכים על עיקרון, מהו כבוש ומהו לא כבוש. שתי מדינות.

אני רק אומר, למען הדיוק ההיסטורי. אני יודע שיש שקר, לפי שיטה ידועה לשמצה, שכשאומרים אותו הרבה פעמים, אז לכאורה הוא נקלט. בוא נשים את הדברים קודם כול בדיוקם הנכון, ונדבר על המקום הזה במונחים הנכונים שלו ולא במונחים הלא-נכונים שלו. לכאורה, דווקא היה רעיון טוב במחנה הימין, שאני נמנה עמו, שהפלסטינים ינקטו צעדים חד-צדדיים, כי זה היה מביא גם את ישראל לנקוט צעדים חד-צדדיים: לבטל את הסכם אוסלו, שאנחנו רואים בו אסון גדול, אולי להחיל ריבונות על ההתיישבות ביהודה ושומרון. לכאורה, הדברים האלה יכולים להיות על פניהם דברים נכונים. אולי היינו צריכים לעודד את עריקאת וכל אלה ברשות הפלסטינית שרוצים להפעיל את המהלך הזה. אבל ברור שכל דרך חד-צדדית באשר היא, בסכסוך כלשהו, היא דרך לא נכונה. יכול להיות שצד א' או צד ב' ירוויח נקודות כאלה או אחרות בטווח הקרוב. אבל בטווח הרחוק הבעיה לא נפתרה. אף-על-פי שאני חושב שזכותנו על יהודה ושומרון היא זכותנו המלאה, אני סבור שזה צריך להיות מוסדר בהידברות ובמשא-ומתן. אתה שואל אותי אם יש לי אשליה, אם יכולים לקבל הכול? לא, אין לי האשליה הזאת.

גם אם יש לי דעה שונה משלך, אני אומר שהדבר הזה צריך להיות מוסדר במשא-ומתן. אני משבח את ראש הממשלה, שידע להעמיד דברים על דיוקם והעמיד את הפלסטינים במקומם הראוי ואמר דברים בצורה ברורה, גם להם אבל גם לעולם. אם הפלסטינים יתחילו בשיטת אריק שרון, לעשות דברים חד-צדדיים, גם ישראל תמשיך לעשות דברים חד-צדדיים בדברים שציינתי אותם. אני הייתי שמח לו ראש הממשלה היה נוקט לשון כל כך ברורה גם בדברים אחרים. אני שמח שהוא גם נקט שפה ברורה מאוד לגבי האכזבה האמריקנית או ההנחיה האמריקנית שלא לבנות בגילה, וגם כן העמיד את הדברים על דיוקם. אם כי אני מקווה שהדברים ייבנו, כי לצערי יש פער בין ההצהרות לבין המעשים, כמו למשל העדר הבנייה של מוסדות חינוך ביהודה ושומרון, מבלי שאני אומר שאני מסכים, אני לא מסכים להקפאה גם בבנייה פרטית. אבל אני חושב שראש הממשלה נקט פה מדיניות נכונה, שתזכה לגיבוי גדול.

תודה רבה לחבר הכנסת זבולון אורלב. חבר הכנסת יוחנן פלסנר, אינו נמצא. חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה. פה כתוב: אחרי זבולון אורלב

איך עובדים? אתם החלפתם. התחלפת עם ברכה ונענינו לבקשה. חבר הכנסת אריה אלדד, ולאחריו, חבר הכנסת אורון. אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אז אבו מאזן אמר שהוא יכריז באופן חד-צדדי על מדינה,

למה כל כך התרגשו אצלנו? למה האגף הימני בממשלה וכל נאמני ארץ-ישראל קפצו והתחילו התחרות ביניהם מי מספח יותר? אם אתה תעז להקים מדינה חד-צדדית, אנחנו נבטל את אוסלו, אנחנו נספח את ההתיישבות ביהודה ושומרון,

היתה תחרות, ובאמת הרגשתי אילם וחסר ישע מול התחרות הנאמנה מאוד לארץ-ישראל. למה קמה הצעקה?

הצעקה קמה בגלל השתיקה האחרת. כשראש הממשלה, שאמר: מי שאומר "כן" למדינה פלסטינית אומר "לא" למדינת ישראל, בא לפני כמה חודשים לבר-אילן, והיום לדוכן הזה, ואומר: מדינה פלסטינית, היתה פה דממת מוות. נאמני ארץ-ישראל בליכוד ובישראל ביתנו ובבית היהודי שתקו. אז הם לא צועקים. כשהוא מקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון, אני לא שמעתי את עוזי לנדאו, לא שמעתי את גלעד ארדן, לא שמעתי את בני בגין, את בוגי יעלון וכל אלה שנבחרו כדי להילחם על ארץ-ישראל ועל ההתיישבות. הם שותקים. חברים יקרים, זו לא חוכמה לצעוק על אבו מאזן. תצעקו על ראש הממשלה שלכם, נראה אתכם. תודה רבה. יש קולות שכן דיברו אבל תמיד שומעים את מה שרוצים לשמוע. חבר הכנסת חיים אורון, תורך הגיע. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי הכנסת, באופן מפתיע או לא מפתיע, אני מסכים עם אריה אלדד. אני לא נבהלתי. אני מאוד מאוד רוצה שנגיע למדינה פלסטינית במשא-ומתן, אבל אם הקו שהממשלה הזאת מוליכה, שמדברים על משא-ומתן אבל לא מתכוונים,

אדוני השר איתן, יש שלוש אפשרויות. לפי דעתי, באופן לוגי אין נוספות, בהנחה, שאני מקווה שגם אתם מבינים אותה כבר, שהסטטוס-קוו לא יישאר. פה כבר מיצו את כל שולי התמרון. לוותר על סיני תמורת הגדה, לוותר על רצועת-עזה תמורת הגדה, להחליף אחד בשני, לבלבל את הראש לכולם, לרמות לפני הבחירות, לטעת עץ בקצרין ועכשיו להגיד: בואו למשא-ומתן עם אסד.

ראש הממשלה לא יודע על מה הוא הולך למשא-ומתן עם אסד? אז מתי הוא לא אומר אמת, כשהוא אומר "בוא למשא-ומתן" או כשהוא נוטע עץ בקצרין? באחת משתי הפעמים האלה הוא משקר. יש שלוש אפשרויות, השר איתן. אפשרות אחת, להגיע למשא-ומתן קשה וכואב. אגב, לא צריך משא-ומתן,

כולם יודעים, וגם אתה יודע, מה מונח על השולחן. הגענו, לאסוננו, ברוב טיפשותכם, למצב סורי גם בגדה. הכול על השולחן, כל העולם כבר אמר את זה. קלינטון, אובמה, בוש, כל העולם אמר פחות או יותר מה יש. ההגדרה הכי רכה מבחינתנו, מתווה קלינטון, ז'נבה. זה מה שיש. אפשר להגיד: לא רוצים, אז לא צריך משא-ומתן. ואז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת של הסדר כפוי, ואל תורידו אותה מעל סדר-היום. כל הגיבורים פה, יבוא מי שיבוא וישים על השולחן הסדר ונראה את הגיבורים. ראיתי כבר את הגיבורים. אני ראיתי את הגיבורים? אתם ראיתם את הגיבורים. לא מהסדר כפוי, מ"פו"; כי אמרה קלינטון, ונורא הייתם גאים, שלא היתה ממשלה שכל כך הקפיאה את ההתנחלויות כמו הממשלה הנוכחית.

אני חוזר על מה שאמרתי בדברי לראש הממשלה: יש עוד סכנה אחת, שבעיני היא הכי גדולה, אני מקווה שגם בעיניך, אני בטוח שלחלק מפה לא. הסכנה הזאת היא שלא יהיה פתרון של שתי מדינות לשני עמים. זה על הראש שלכם.

זה חיסולה של מדינת ישראל ולא שום דבר פחות מזה.

וזה מונח על הראש שלכם.

חייבים להיכנס למשא-ומתן בתנאים יותר קשים מאשר לפני חמש שנים, בתנאים יותר קשים מאשר לפני עשר שנים, בתנאים הרבה הרבה יותר קשים מאשר לפני 15 שנה. עכשיו חייבים להיכנס למשא-ומתן, כי שלוש האפשרויות האחרות, של מהלכים חד-צדדיים, של הסדר כפוי או חס וחלילה של ביטול האופציה של שתי מדינות לשני עמים, מבחינת המפעל הציוני הן פי כמה וכמה יותר קשות. תודה רבה לחבר הכנסת אורון. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הדיבורים על הכרזה על הקמת מדינה פלסטינית מעוררים שאלות עקרוניות. ברצוני להתייחס לשלוש מהן. הראשונה, מדינת ישראל קמה על סמך החלטת האו"ם.

בן-גוריון התעקש שזה יהיה על בסיס החלטת החלוקה ולא במסגרת החלטת החלוקה, אבל ההתחכמות הזאת לא תעזור. ההכרה במדינת ישראל, לטעם אומות העולם, היא הכרה מותנית,

הכרה על בסיס החלטת החלוקה של שתי מדינות. אם אין שתי מדינות לא תהיה מדינה אחת שהיא מדינת ישראל. לא יכול להיות. אין לגיטימיות. תהיה מדינה, או פתרון של שתי מדינות, או מדינה אחת. זה הדבר הראשון. הלגיטימיות, עצם הלגיטימיות, וההכרה,

שום ערך מוסף לקיומה של מדינת ישראל אלא הכוח. מבחינה לגיטימית, אין שום לגיטימיות בלי הכרה בהקמת מדינה פלסטינית והקמת מדינה פלסטינית בפועל. דבר שני, הסיפור של ביבי נתניהו ואחרים שישראל תנקוט צעדים חד-צדדיים מצדה הוא בדיחה גרועה. וכי מה עשתה ממשלת ישראל עד היום? כל מה שהיא עשתה, חד-צדדי היא עשתה. עשתה בהסכם? בנתה גדר בהסכם? בנתה התנחלויות בהסכם? סיפחה את ירושלים בהסכם? הכול היה חד-צדדי. אי-אפשר לאיים על אדם טובע שהוא יירטב.

לא פלא שהפלסטינים בכלל לא מתרגשים מהאיומים האלה. מה תוכל עוד ממשלת ישראל לעשות חד-צדדית אחרי כל מה שהיא עשתה? הכול חד-צדדי. העניין השלישי הוא שהקמת מדינה פלסטינית הוא לא עניין תלוי ולא מקבל את הלגיטימיות שלו מעמדות ממשלת ישראל. כאשר ממשלת ישראל מתנגדת להקמת מדינה פלסטינית, זה לא פוגע בכהוא זה בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולהקמת מדינה משלו. ואם היא מסכימה, זה לא מוסיף, דרך אגב, ללגיטימיות. זה שביבי נתניהו אמר: אני מוכן לשתי מדינות, תאמינו לי, זה לא הוסיף מילימטר אחד ללגיטימיות של הקמת מדינה פלסטינית. לעם הפלסטיני יש זכות למדינה עצמאית. הוא היה מוכן לפשרה כואבת, שהמדינה תקום בגבולות 1967. אני חושב שעל ממשלת ישראל לרוץ ולקבל את זה. אם הם לא יקבלו את זה, העם הפלסטיני לא ימות. תהיה פה מדינה אחת וזה לא תלוי היסטורית ואסטרטגית ברצונותיו של ביבי נתניהו או כל ממשל אחר בישראל. תודה רבה. ישיב, בשם הממשלה השר מיכאל איתן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התבקשתי להשיב בשמו של ראש הממשלה וקיבלתי את עיקרי הדברים. אני מתכבד להביא אותם בפני חברי הבית. ממשלת ישראל רשמה לפניה את ההתייחסויות

לאפשרות של הכרזה חד-צדדית על הקמת מדינה פלסטינית, וכמו כן את תגובתם של גורמים מובילים במערכת הבין-לאומית, שהגיבו לכך בשלילה. כפי שהבהיר ראש הממשלה בדבריו, אין תחליף למשא-ומתן ישיר בין הצדדים, וישראל, מצדה, מוכנה לפתוח בו בכל עת. ואין יסוד לטענה שהאפשרויות של המשא-ומתן מוצו. לצעדים חד-צדדיים, אם ימומשו, תהיה השלכה מרחיקת לכת על ההסדרים המדיניים הקיימים בין הצדדים, ויש יסוד להסיק כי מציאות זו נהירה לצד הפלסטיני ואף הובהרה לו על-ידי גורמים בין-לאומיים. בשלב זה אפוא, העיסוק בנושא מן הצד הפלסטיני טרם חרג,

מכלל העלאת רעיונות, שצפוי להסתבר גם להם כי אינם ישימים.

אני מבקש להסיר את ההצעות העוסקות בסוגיה הזו מסדר-היום. בשולי הדברים אני רוצה להתייחס התייחסות אישית שלי לדברים שהושמעו כאן על-ידי חבר הכנסת אורון.

לגבי שניים אחרים שרציתי להתייחס, הם פשוט אינם, ואני לא מוצא לנכון להגיב לדברים של חברים שעזבו את האולם. הם ביקשו להודיע שיש להם מפגש עם משלחת מארגנטינה, שסודר על-ידי הכנסת. אני רוצה לומר לך שלא שכחתי את ימי כפרלמנטר, חבר כנסת, וכשראש ממשלה שלח שר זוטר להשיב בשמו, גם אני לא תמיד הקפדתי לחכות עד לדברי התשובה. לא זו הסיבה. אז אני מקבל את ההתנצלות, זה בסדר. זה פרלמנטרי, אני רק אמרתי, זה לא מחייב אותי להשיב. ולחבר הכנסת חיים אורון אני רוצה להעיר: שמעתי איך הוא מסביר שבכל העולם כבר יודעים מה עומד על הפרק, וכל העולם אומר וכל העולם יודע, וכל העולם מוכן. רציתי רק לשאול: זה כולל גם את עזה? זה כולל את רמאללה? גם הם מוכנים לכל מה שאתה אומר שהם מוכנים ומזומנים? אני מציע לך לבחון אותם. אה, זאת אומרת, לבחון אותם. אתה חושב שגם עזה וגם רמאללה מקבלות את מה שאתה מציע להן, כפי שאתה חושב שכל העולם קיבל.

תבחן את זה. אני בינתיים מבין שהם לא רוצים לדבר אתך בכלל. תלך לעזה. אני מציע לך, תלך לעזה, בשם, אתה יכול לייצג, אתה אדם נבחר, בשם סיעת מרצ, תתחיל אתם דיאלוג, נראה אותך. חבר הכנסת אורון, לא מתאים לך

עיוור ומטעה. אתה יודע יפה מאוד שהדברים הם לא כך. אז אתה יכול לבוא,

בטענות לממשלת ישראל. אולי היא לא מספיק יוזמת, אולי היא לא עושה עוד צעד שצריך לעשות. אבל עומד ראש ממשלת ישראל ואומר: אני מבקש לפתוח במשא-ומתן,

עם מי? הוא קורא לצד הפלסטיני, כמו ששאלת אותי, שאל אותו.

אני לא, אני חוזר ואומר: יש לנו היום רשות פלסטינית, ואנחנו קוראים לה לקיים אתנו משא-ומתן בכל רגע, בכל זמן. מי שמעמיד את התנאים להמשכו של משא-ומתן,

תודה רבה לשר איתן. הוא אמר בדבריו שהוא מציע להסיר מסדר-היום. או להסתפק בתשובה. או להסתפק בתשובה. יש לנו בקשות של שלושה חברי כנסת להצעות אחרות. חבר הכנסת בן-ארי, לא נמצא. חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה. יש לך דקה מהמקום.

של חבר הכנסת נסים זאב ושל חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, קודם כול אני מציע שיהיה דיון במליאה. נושא זה מספיק חשוב, מספיק גורלי, על מנת שיהיה דיון במליאה.

נערכה שיחה בין ראש הממשלה לנשיא אובמה, ואני מבין את העובדה שהם החליטו ביניהם לא לפרסם דבר מהפגישה. ומאז אותה פגישה, אני לא יודע, אנחנו כולנו לא יודעים מה דובר שם, מה התנאים ומה נכתב, ולפי דעתי, מה שלי נראה, שהמגשר בין הישראלים לפלסטינים, המגשר הטוב ביותר הוא הנשיא אובמה. אבל כשלא יודעים על מה הם מדברים, אנחנו לא יודעים לאן פניו של ראש הממשלה מועדות. איננו יודעים מה השר הפלסטיני, סליחה, ראש הרשות הפלסטינית, אמר לנשיא אובמה. כל זאת איננו יודעים, ואנחנו שומעים חדשות לבקרים, אתמול גילה, ומחר שיח'-ג'ראח, ולפני שלושה ימים מקום אחר, וכך זה לא יכול להימשך. ועל מנת שכולנו נדע איפה אנחנו עומדים, וזו זכותם של אזרחי ישראל לדעת איפה אנחנו עומדים, ומה קורה, יכול להיות שאי-אפשר לקבל את התנאים בשום פנים ואופן, של עמדת המגשר, אני אומר. אבל אני לא האמנתי הבוקר כששמעתי שהם דורשים שלא נבנה בגילה. זה לא תאם את מה שאני התרשמתי משיחות הנשיא אובמה. מה אתה מציע לעשות עם ההצעה לסדר? אמרתי בתחילת דברי, דיון במליאה. מי שיכול להציע את זה הם היוזמים, תיכף נשמע אותם. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. הוא לא יכול להציע.

אמרתי זאת. אנחנו נשמע תיכף את היוזמים. אדוני היושב-ראש, אני חושב שזה נושא חשוב, הוא גם עלה בוועדת חוץ וביטחון אבל אפשר לדון בו שוב. לגבי הרציניות והמשמעות של הכרזה חד-צדדית, אגב, הרעיון הזה, אנחנו פיתחנו אותו כאשר עשינו נסיגה חד-צדדית. אז הבינו ש"חד-צדדית" יכול להיות משני הכיוונים. אנחנו נסוגים חד-צדדית ואבו מאזן יכריז חד-צדדית, וכל אחד באופן חד-צדדי יש לו רעיונות משלו. מופז, חד-צדדי,

בתוך קדימה, מכריז הכרזות ש"חמאס" זה כבר בטל מהעולם. הוא כבר חיבר אותם לרשות הפלסטינית. ברור ש"חמאס" הוא ארגון טרור, לית מאן דפליג. עכשיו כששואל ג'ומס, עם מי לעשות משא-ומתן?

אתה שאלת עם מי, אז אני אומר לך, לא עם הטרור,

תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין, הצעה אחרת. דקה מהמקום. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. כאשר אני שומע "צעדים חד-צדדיים" מפי ממשלה שכל יום עושה צעדים חד-צדדיים: בונה בהתנחלויות,

זה לא רק חד-צדדי, זה גם מנוגד בצורה מפורשת להתחייבויות שממשלת ישראל קיבלה על עצמה במפת הדרכים. אני מצטט: שלב א' לביצוע מיידי, ישראל תפסיק כל פעילות התנחלותית, בסוגריים: כולל גידול טבעי. אז כאשר מזכירים את הדבר הזה, זה נחשב לתנאים מוקדמים, אבל ממשלת ישראל עושה צעדים חד-צדדיים כל הזמן.

אני חייב לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שאני חושב שהקמת מדינה פלסטינית, לא רק במהותה איננה מהלך חד-צדדי, נוכח ההסכמים בין-לאומיים הקיימים, אלא היא גם עומדת בהתאמה לאינטרסים של שני הצדדים. כי הקמת מדינה פלסטינית זה חלק מהפתרון שבסופו של דבר נגיע אליו, ואני מקווה שנגיע אליו כמה שיותר מהר. הנושא הזה חייב להמשיך להידון כאן. התשובה של השר, עם כל הכבוד, לא מספקת. הייתי מציע להעביר את הדיון לוועדת חוץ וביטחון, אבל מכיוון שזאת ועדה שמנהלת את הדיונים שלה בדלתיים סגורות, כנראה אין ברירה,

אלא להסתפק במליאה. אם כך, אין פה הצעה להעביר את הנושא לוועדה. איזו הצעה הוא הציע?

חוץ וביטחון. האם המציעים רוצים להעביר את זה לחוץ וביטחון? אדוני השר, מה הצעת? בבקשה, שיעבירו לוועדה. חבר הכנסת מיכאלי, האם אתה מסתפק בתשובות השר? מסכים

חבר הכנסת אורון, מה עמדתך? מליאה. חבר הכנסת אריה אלדד? מליאה. אני מסכים למליאה. אתה מסכים למליאה? כן, יש לי ברירה?

אנחנו מצביעים כרגע אם הנושא הזה יבוא לדיון במליאה מול הסרה. אני מוותר על ההסרה ומסכים למליאה. אנחנו צריכים להצביע על זה בכל מקרה. מי שמצביע בעד, מצביע בעד שהנושא יבוא לדיון במליאה, לאחר שהשר הסכים לכך. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום

13 הצביעו בעד, אחד נגד. הנושא יבוא לדיון במליאה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אני מפנה את תשומת לבכם שעכשיו על סדר-היום הנושא: מחאת החרדים כנגד הפעלת מפעל "אינטל" בשבת,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת זאב בילסקי.

אתה מדבר אחריו, חבר הכנסת זאב, כי חבר הכנסת בילסקי ביקש להוריד את שמו. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, גברתי סגנית השר ועמיתי חברי הכנסת, אני רוצה, עמיתי חברי הכנסת, לומר כמה מלים על השבת. אני אומר את המלים האלה כמי שכפי שאתם יודעים איננו דתי, אבל נראה לי שיש הרבה ברעיון של השבת שהולך אצלנו לאיבוד כאשר הוא כולו נתפס במסגרת של ויכוח ועימות בין דתיים לבין חילונים. הרעיון של השבת הוא רעיון מתקדם.

הייתי אומר, אדוני השר, רעיון סוציאליסטי. רעיון שאומר שלאדם העובד מגיעה הזכות לשבות, לא לעבוד, והזכות הזאת היא מוגנת. לא רק שזכותו, אלא חובתו של המעסיק, רק שהוא נולד הרבה לפני הסוציאליזם. יפה מאוד, בסדר גמור, זאת זכות לנו. לא רק זכותו של העובד לשבות, אלא חובתה של המערכת לאפשר לו לשבות. הרעיון הזה הוא רעיון נכון, אבל הרעיון הזה הוא רעיון שהולך ונשחק בחברה שלנו. יותר מדי אנשים ביותר מדי מקומות נדרשים היום לעבוד בשבת, מכל מיני סיבות ובכל מיני הנמקות. יש הרבה מערכות שעובדות בשבת, אם זה מערכות של מסחר ואם זה מערכות של תעשייה, וכאשר אנחנו מדברים על מפעל "אינטל", זאת מערכת תעשייתית. כאשר דורשים מאנשים לעבוד בשבת, כמובן אומרים שלא חייבים לעבוד בשבת, אבל אם אתה לא תעבוד בשבת, אתה עלול לאבד את מקום העבודה שלך. אתה עלול לאבד את מקום העבודה שלך, וכך הזכות הזאת

להימנע מעבודה יום אחד בשבוע, נשללת ונפגעת ואתה מתכרסמות החירות הבסיסית של האדם העובד והיכולת של האדם העובד כן לשבות יום אחד בשבוע. כאשר "אינטל" נפגש עם השבת אנחנו מגיעים אל עולם החברות הרב-לאומיות. ביחס לחברות הרב-לאומיות האלה, עמיתי חברי הכנסת, יש עוד דבר אחד מעניין שצריך לומר, והוא שהחברות הרב-לאומיות האלה, לא רק בישראל אלא בכל מקום בעולם, מנסות להשתחרר מהחוקים הלאומיים, מנסות להשתחרר מחוקי העבודה, מנסות להשתחרר מחוקי המגן ומנסות לאכוף נורמות אחרות, של עבודה של 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. אלה הנורמות שמביאות לרווחים האופטימליים, אלה הנורמות הכדאיות מבחינה כלכלית,

עמיתי חברי הכנסת, אלה לא הנורמות שמתאימות לחברה מתקדמת.

עם כל הכבוד למפעל "אינטל", אני אומר בהחלט כל הכבוד למפעל "אינטל", גם מפעל "אינטל" צריך להיות כפוף לדיני עבודה מתקדמים ולזכות של אנשים לשבות. לכן מעבר לוויכוח שיש לגבי דמותה של השבת ומה צריך ולא צריך להיות בשבת, הזכות לשבת היא זכות של העובד, חייבת להיות מוגנת, ואנחנו כולנו צריכים להתגייס להגנתה, דתיים, חילונים, סוציאליסטים וגם כאלה שאינם כל כך סוציאליסטים.

תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. יש פה אחדות דעות בנושא. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. לא בכל יום יש דעה אחידה בינך לבין חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני יכול לומר לכם, אני כל כך התפעלתי מנאומו של דב חנין. פשוט חשבתי שחרדי עלה פה על הבמה ומדבר. דיבר באמת לעניין. הוא דיבר מנקודת הראות שלו, מהזווית של זכויות של עובדים. באמת השאלה שצריכה להיות בפתיח היא מה השתנתה השבת הזאת, האחרונה, מכל השבתות במשך שנים מאז תקופת אולמרט. הרי "אינטל" היה פתוח בשבת. אז מה קרה פתאום? פתאום החרדים מחפשים איזה טרמפ לעלות עליו כדי להפגין? מה, משעמם להם? זה בדיוק בא מתוך הזעקה של העובדים. פתאום, מתוך עשרה עובדים שקטים, שיש על זה הסכמה, התמ"ת נתן את הרשיון ובתנאים מסוימים, בתנאים מצומצמים, פתאום מבקשים גם משומרי שבת,

תאמין לי, ואני אומר לך באחריות. מציעים להם לשלם יותר. ידוע שבשבת משלמים פי-שלושה כמעט. ומבקשים מהם, ואנחנו יודעים שעובדי "אינטל" תבוא לשם,

חרדים עליך ישראל. איפה שאתה הולך, אתה רואה או עם כיפות סרוגות, ואפילו כיפות שחורות וזקנים.

אז זה ה"אינטל" שלנו. זה השינוי המהותי שחל בעצם כאשר הציבור החרדי פתאום קם וזעק את זעקת השבת. חבר הכנסת הורוביץ, אני פונה דווקא אליך. אני הייתי באותה עירייה שמאוד עודדה את נושא המסחר והתעשייה עוד בתקופת, אפילו, טדי קולק, להביא כמה שיותר מפעלים. אנחנו יודעים את החורבן שיש לנו בעטרות. הלוא לא נוכל להתכחש לזה שהטרור הפלסטיני שולט היום בעטרות. הם כבשו את עטרות. אחרי רצח כזה ואחר שקרה בעטרות, אנשים ברחו מהמפעלים שלהם. ולכן, כשאנחנו רואים מפעל בהר-חוצבים, אנחנו ודאי צריכים לעשות את הכול כדי שהוא ימשיך לעבוד, ואין על כך חולקין. אבל, רבותי, אי-אפשר גם לפרוץ את חומת השבת. אי-אפשר. אי-אפשר. מתי התחיל המפעל הזה לעבוד בשבת? אני מסביר לך, מתקופת אולמרט. ממתי? מתקופת אולמרט. איפה הייתם כל השנים האלה? אז אני אומר לך, זה לא עיריית ירושלים. התמ"ת היה מי שנתן בתנאים מסוימים,

אבל היה מצב מאוד מצומצם וחיוני, ולכך משרד התמ"ת נתן את הסכמתו, את תמיכתו. עיריית ירושלים לא היתה מעורבת בזה בכלל. אבל איך זה פתאום התעורר? אני כבר הסברתי, ואני לא אחזור על הדברים. אדוני היושב-ראש, אני חושב שגם בארצות-הברית, אמרתי את זה אולי לפני שבועיים או שלושה, כשהיה משחק פוטבול בשבת בין שתי מדינות בארצות-הברית, בגלל האפשרות שהיהודים אולי לא יראו בשבת דחו אותו למוצאי שבת. אז אין שום סיבה בעולם שמפעל שהיה במסגרת מסוימת פתאום יפרוץ את חומת השבת ויבקש גם מהעובדים שלו לבוא לעבוד בשבת. זה התעורר כאשר עובדים פנו לנציגי ציבור ואמרו להם: אנחנו מרגישים מאוימים גם בפרנסתנו. שיהיה לכם ברור שאלה הן העובדות, ודב חנין לא סתם הסכים אתי בעניין הזה, שצריך לשמור על הסטטוס-קוו שהיה עד היום. תודה רבה, חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה. עד עכשיו יש תמימות דעים בקרב חברי הבית. אבל אני לא אצטרף למפלגה שלו. את זה גם לא נבקש ממך.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא שבמשך השנים, בעבודתי כעיתונאי, ניסיתי תמיד לפענח את המנגנונים של כל מיני תופעות, של ריטואלים ציבוריים, מתי הפגנה כזאת שבה ומתפרצת, מתי שביתה מסוימת חוזרת על עצמה.

אולי בגלל זה עזבתי את המקצוע, שנכשלתי ביכולת לפענח מה מקפיץ פתאום אנשים מרבצם. מעבד "אינטל". כנראה השתמשתי במעבד הלא-נכון ואיבדתי את התשובה. ההפגנות בעניין השבת הן אחת הסוגיות.

איך הוחלט שלפני שלושה-ארבעה חודשים חניון קרתא, ומה קרה עכשיו עם "אינטל", וכל חילול שבת, קצת אגזים, אבל אשתמש ברטוריקה המקובלת, פוצע את לבי.

אני בעד שהכול יהיה סגור בשבת, ודאי כל הדברים הציבוריים. אפשר לפרש את זה בכל מיני אופנים, פעם מאשימים את החרדים שהם מחפשים לגייס תרומות, לפעמים טוענים שהם משועממים, יש כאלה שאפילו אומרים שבאמת כואב להם עניין השבת, גם זאת אפשרות. אבל אני לא רוצה להיכנס לפסיכולוגיה של ציבורים. אני חושב שהבעיה הגדולה בשוק העבודה בישראל היא לא "אינטל"; הבעיה היא שפיים, והבעיה היא מרכזי קניות אדירים. הבעיה היא יותר מחצי מיליון אנשים שעובדים בשבת, ולא עשרה, 20 או 30 עובדים ב"אינטל". זה לא אומר שלא צריך למחות נגד "אינטל". אני לא נכנס עכשיו לדרכי המחאה, והבעיה היא לא חילול שבת, הבעיה היא ביטול שבת. על ביטול שבת, אומנם התורה אוסרת חילול שבת, אבל בחברה הישראלית המודרנית והחילונית ביטול שבת בעיני יותר חמור מחילול שבת, כי ביטול שבת זה שבכלל לא חושבים, בסדר, יאללה, נעבוד עוד יום. אין כזה יום בלוח השבועי שלנו, מקסימום הוא קיים בשביל לקבל תוספת של 150% במשכורת. גם אם אני פיזית לא הייתי בהפגנה של החרדים מול "אינטל", על ביטול שבת אני מצטרף להפגנה הזאת. על העובדה שלא סופרים את השבת. זה הדבר שמכריח המוני אנשים לעבוד בשבת נגד רצונם החופשי. מה פירוש "לעבוד נגד הרצון החופשי"? יש בישראל אנשים דתיים, הם לא יעבדו בשבת גם אם יכריחו אותם. גם אם יפתו אותם. אנשים דתיים לא יעבדו בשבת, זה אפילו לא פיתוי. יש אנשים חילונים רבים שלא רוצים לעבוד בשבת, אבל בתנאים מסוימים, ובאין ברירה, ובדוחק הפרנסה, הם יעבדו בשבת. יש בתווך, ולזה חשוב שיקשיבו דווקא חברי הכנסת מש"ס, כי זה קהל גדול שבוחר בכם, תאמין לי. קהל גדול שבוחר בכם אלו מסורתיים, אולי הם אפילו יותר חילונים מדתיים, הם לא רוצים לעבוד בשבת, מאוד לא רוצים, אבל לא תמיד הם מסוגלים לעמוד בלחצים של מפעלים. אני לא מדבר על "אינטל" דווקא, אלא על מוכרנים באזורי קנייה, מתדלקים בתחנות דלק, שאם הם לא יעבדו בשבת לא תהיה להם עבודה גם ביום חול. אם הם אומרים "לא" לעבודה בשבת בחנות מסוימת באיזה מרכז קניות, לא יקבלו אותם לעבודה בשאר ימי השבוע, כי זאת עבודה במשמרות, כי זה משבש את סדרי העבודה. על ביטול שבת, ועל ההפקרות והקלות שבה מקבלים אישורים, או לא מקבלים, לעבוד בשבת, על זה כל אדם שוחר מנוחה ואוהב שבת צריך למחות. ולכן, ב"אינטל", אם זה התחיל עכשיו או התחיל קודם, זה פחות חשוב. אבל אם זה סמל להתחלת המאבק שלנו נגד הקלות שבה בשבת הכול פתוח, יצטרפו לזה גם מסורתיים, גם דתיים וגם חילונים, כי יום המנוחה היחיד שיש לנו הוא שבת,

תודה רבה, חבר הכנסת אורבך. חברת הכנסת ליה שמטוב, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היה לי מאוד חשוב, דווקא כאשה חילונית, להתייחס לנושא, כי אני בטוחה שרבים כמוני, כששמעו וראו את הפגנות החרדים, הדבר הראשון שעלה להם בראש זה שעוד פעם חרדים עושים בלגן. נכון שמדובר על מפעל "אינטל", חברה שקיימת לצורך עשיית רווחים, וחשוב למפעל עצמו להמשיך בתהליך הייצור וגם בסופי שבוע, אבל כאשר נכנסים לעומק הדברים ורואים איפה המפעל הזה ממוקם, גם יש לי ביקורת כלפי פעילות ענפה בשבת. כידוע, אחת המטרות בהקמת המפעל באזור התעשייה הר-החוצבים בירושלים היא להתמודד עם התת-תעסוקה הקיימת בעיר, שחלק גדול מהתושבים בה הם חרדים, דתיים, שומרי מסורת. לדעתי היה ראוי שבמקום לעשות כזה בלגן, היה צריך אולי לשבת ולדבר, ולהעלות את זה אל שולחן הדיונים, ואולי לפתור את הבעיה בדרכי נועם. במקום זה למה אנחנו זכינו, זכינו לראות פעם נוספת את האלימות המכוערת, את הוונדליזם, ואם אתם שואלים אותי, זה לא תורם לשום דבר. להיפך, זה תורם לשנאה ולמחלוקות בתוכנו. אני רוצה בהזדמנות זו לברך את השר לביטחון פנים וגם את המשטרה על המאמצים הרבים שהם משקיעים בשמירה על הסדר הציבורי ועל הביטחון של כולנו. אני רוצה להעביר מכאן מסר חד וברור לאותם פורעי חוק. בעיות לא פותרים באלימות ובכוח, וכנגד טרור אנו לא נתקפל. הדרך היחידה להגיע להסכמות היא בישיבה לשולחן הדיונים. אדוני היושב-ראש, אני מציעה לקבל את ההצעה הזאת ולהעביר אותה לדיון בוועדה, שכל הגורמים שקשורים לזה ימצאו פתרון לבעיה.

חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מרגיש שאחרי הנאום המאוד נכון ומדויק של חבר הכנסת דב חנין, הנאום שלי כמעט ומתייתר. לא מאותה מפלגה.

ובכל זאת הנאום שלו נגע בעיקר העניין ובנקודה מרכזית. יכול להיות שהתפיסות שלנו באות,

ממקומות אחרים,

כדי לחזור אל התפיסה המקורית,

עשרת הדיברות. הקדוש-ברוך-הוא מצווה: "זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך" וזה כולל העובדים הזרים,

כל מי ששייך לך, אתה לא מעסיק אותו. שבת היא שבת מנוחה, היא הפסקה מן הכול. אחד מהדברים שהיה לחצי לעג לעם היהודי לדורותיו והיה סיבה לאנטישמיות, ישנו מאמר מעניין של אריה כשר בקובץ שנקרא "שנאת ישראל לדורותיה" וזה מופיע במדרשים, שהיו באים הגויים לעם ישראל ואומרים להם: היהודים האלה, כל דבר אצלם הוא שה"י פה"י, ראשי תיבות: שבת היום, פסח היום. והנה עברו הימים, אחרי שלעגו ליהודים שהם בטלנים ועוד כל מיני דברים כאלה, אחד הדברים היה ששמירת שבת זאת בטלנות, ולימים העולם כולו קיבל את הבשורה של יום המנוחה השבועי בצורה כזאת או אחרת, ויש כאלה שאפילו הגדילו לעשות שני ימי מנוחה. אני, כדי להמחיש את העניין, רוצה לספר לכם סיפור. לפני כשנתיים נכנסתי לחנות "צומת ספרים" במרכז הארץ.

ובאותו יום נערכו שם ראיונות לבני-נוער. עומדות המראיינות הצעירות, ומראיינות את הילדים הצעירים. אני שומע בין השאלות כל פעם את השאלה הזאת חוזרת: יש לך בעיה לעבוד בשבת? יש לך איך להגיע בשבת? כמובן, בני-הנוער, שרוצים את הכמה שקלים שלהם לטובת בילויי הקיץ והחלומות של ילד,

גם אם יש שולחן שבת וגם אם יש שישי ביחד, אבא אולי הולך לבית-הכנסת, אמא מדליקה נרות, אוכלים סעודת שבת ואחר כך מדליקים טלוויזיה, אבל היה איזה מרקם משפחתי. אבל היא כבר צריכה לרוץ,

לחנות הספרים ולמחוק את אותו מרקם משפחתי, את אותו עולם ערכים, שמבסס איזה משהו מאוד מאוד בסיסי בחינוך שלנו, במשפחה שלנו, שזה השבת, המפגש המשפחתי, המגע אחד בשני, גם זה הולך ומתרסק.

הסיפור הזה של אותה חנות "צומת ספרים" הוא קצה הקרחון. אני מכיר לא מעט אנשים שמגיעים עד פת לחם כי הם לא יכולים לעבוד בשבת. לא מזמן סיפרתי פה סיפור על זוג גרים מגרמניה, שאנחנו מאמצים אותם, ושבעקבות סיבות כאלה ואחרות עברו לגור בערד. האשה דוברת לפחות שלוש שפות אירופיות. היא היתה בטוחה שהיא תקבל עבודה במלונאות, אבל היא לא יכולה לקבל עבודה במלונאות כי היא לא עובדת בשבת.

הסיפור הזה של חילול השבת הוא בעצם פגיעה אנושה בציבור שלם, ובעצם בציבור כולו, ובשני שלבים שונים. היה לי מצער מאוד לשמוע השבוע גם את השר יולי אדלשטיין, שחובש כיפה לראשו, וגם את יושב-ראש הכנסת, רובי ריבלין, כשהם דיברו על "אינטל": הם הביאו עבודה לירושלים, הם הביאו עבודה לירושלים. עגל הזהב, עגל הזהב. העגל הזה, בפניו אנחנו מורידים ומרסקים את כל עולם הערכים שלנו.

עם ישראל קם והיה לפני "אינטל" ויהיה גם אחרי "אינטל", אבל בלי שבת כל הבשורה שלנו לעולם הולכת לאיבוד. אני אסיים בעוד שניים-שלושה משפטים.

יש לנו איזה מין עניין נוח כזה עוד פעם להפיל על החרדים, שהם מתפרעים וכן הלאה. רבותי, זה לא השיח. השיח שהלכו אליו חבר הכנסת חנין ואחרים כאן במקום, זהו השיח: האם אנחנו מציבים את עניין השבת כערך של העם היהודי, כמסר לעולם, כיום מנוחה, כיום של מרקם משפחתי, כיום של צו הקדוש-ברוך-הוא "זכור את יום השבת לקדשו", או שאנחנו מקדשים את עגל הזהב.

תודה רבה לחבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אחרון הדוברים, ואחריו תשיב סגנית השר. אדוני,

ידידי חבר הכנסת אורי אורבך דיבר על ריטואל ביחס להפגנות, ואני לא רוצה פה לקיים איזשהו תפקיד בריטואל הזה של זולל חרדים או תוקף חרדים, ולדבר פה לפי איזשהן נוסחאות קבועות מראש. גם אני באופן עקרוני נגד עבודה ביום מנוחה, ואני חושב שיום מנוחה שבועי זה דבר סוציאלי חשוב ממדרגה ראשונה, ואני חושב שצריך להקפיד על זה, כי הפרת יום מנוחה היא תמיד פגיעה בחלשים, כי הם הקורבנות הראשונים של פגיעה בשעות העבודה והמנוחה המקובלות. אבל הרי זה לא העניין כאן. באמת זה לא העניין כאן. אנחנו לא מדברים על עניינים סוציאליים. זה מאבק כוחות, וצריך להגיד את האמת, קודם כול בתוך הציבור החרדי. הרי מי שהוכה שם מכות נמרצות על-ידי המפגינים לא היו חילונים, היה סגן ראש העיר החרדי של ירושלים פינדרוס, מכות נמרצות שהוכה על-ידי אנשי העדה החרדית. צעקו לו איזה שתי צעקות. לא, הוא הוכה, אורי, תאמין לי. השאלה אם זה הנושא, ניצן. אבל זה הנושא. אבל זה בדיוק הנושא.

חבר הכנסת בן-ארי, אנחנו לא ניכנס כרגע לעניין אם הוא הוכה או לא הוכה, אף אחד מאתנו לא היה, אבל המסר עבר. היתה אלימות, זרקו אבנים, המשטרה נאלצה להתערב, אף-על-פי שאני יודע שניסו לא להתערב ולעמוד מהצד במשך זמן רב. היתה גם ביקורת על המשטרה למה לא התערבה קודם, אבל לא רצו את החיכוך, וההפגנה יצאה משליטה, כפי שקרה גם בהפגנות החניון. זה הרי חלק מדבר הרבה יותר רחב, ואי-אפשר לקחת את הסיפור הזה ולהגיד: פה מדובר על חוקים סוציאליים ועל שעות עבודה ומנוחה.

פה מדובר במאבק על צביונה של ירושלים ועל צביונה של הארץ הזאת כולה. אני חושב שהמאבק הזה מתחיל, ואתם הרי יודעים את זה, קודם כול בתוך הציבור החרדי, במאבקי כוח קשים ואיומים לפעמים בתוך הציבור החרדי, והדבר הזה עובר אחר כך לציבור הדתי-לאומי, שהוא זה שנפגע הכי הרבה מההקצנה בירושלים, מהחומרה הזאת שמשתלטת על ירושלים, מהקווים הנפרדים, מהמדרכות הנפרדות, ממה שקורה בשכונות, ומעל לכול, מהאלימות.

ההפגנה הזאת, תחליף את כובעי הפרווה ואת המעילים הלבנים, תחליף אותה בבגדי עבודה של סוציאליסטים, שבאים לבצע את אותה הפגנה,

אופנועים. לא על אופנועים, ברגל, משום שעובדים שם ביום המנוחה, כי בוא נאמר ככה: גם אם נותנים יום אחר, הרי ברור לנו שרק את החלשים ביותר מפעילים בשבת, אמרתי לך כבר בהתחלה שאני תומך בקיום יום מנוחה. יש כמובן חריגים, אבל אני תומך בקיום יום מנוחה, זה חוק סוציאלי חשוב, אבל אני לא אניח כאן להסיט את העניין לדיון בחוק,

הכנסת רותם, שאלתך נשאלה. תקבל תשובה. זמנו עבר, אז הוא יענה בקצרה. אני אענה בקצרה. אנחנו מדברים על האלימות שהיתה מול "אינטל" ועל הפגנות אלימות בחניון, ואנחנו מדברים על מה שהיה בשנים קודמות במצעד הגאווה, ואני רואה גם מה שקורה בקריית-יובל וגם בבית-הכרם ובמקומות אחרים בירושלים. האלימות הזאת היא תמיד מצד אחד מסוים כלפי צד אחר. כשתבוא הפגנה של סוציאליסטים בדגלים אדומים בעד קיום השבת במפעל כזה או אחר,

אבל אני לא חושב שזה קורה וזה לא הסיפור כאן. בקיצור, רבותי, אני קודם כול קורא לציבור החרדי להוקיע את המתפרעים האלה. אני אומר כאן, זה לא כל החרדים, והחרדים יודעים בדיוק שזה לא כל החרדים. יש קומץ. אבל הפרנסים, הציבור היותר רחב, חוששים לצאת נגדו מסיבות שאתם מבינים ואתם מכירים אותן היטב. אני פונה לציבור הדתי-לאומי, ויש שיתוף פעולה שלנו עם הציבור הדתי-לאומי בירושלים בגזרות מסוימות, לשמור על צביון יותר פתוח וחופשי של ירושלים, ולא רק בירושלים.

הציבור הדתי-לאומי הוא שנפגע קודם כול מההקצנה החרדית. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אני מבקש שמכאן,

תצא קריאה שירושלים היא עיר פתוחה וחופשית, והיא חייבת להיות עיר של כולם, של חילונים, של דתיים, כן, גם של חרדים. אני לא רוצה להוציא חרדים מירושלים, אף-על-פי שלצערי הרב בשכונות מסוימות אנחנו במאבק מול גורמים חרדיים שכן רוצים לדחוף את החילונים החוצה,

תודה רבה. אני מזמין את חברת הכנסת אורית נוקד, סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, להשיב על ההצעות לסדר-היום. חבר הכנסת רותם, אתה יודע שבהיסטוריה היו מקרים שסוציאליסטים הפגינו בצורה אלימה נגד שוברי שביתה. אז היו תקופות כאלה גם בהיסטוריה הציונית. אבל אז זה היה לגיטימי, כמו האופנוענים. סגנית השר אורית נוקד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הדיון שאנחנו מקיימים היום בהצעות הדחופות שהוגשו בנושא מתנהל בצל הדיווחים על הפשרה המסתמנת, שמעתי את המציעים, ואף אחד לא הזכיר אותה, שלפיה "אינטל" תעסיק בשבתות עובדים לא יהודים. אבל אני מסכימה שהנושא שהפרשה הזאת עוררה הוא נושא כללי יותר ומשמעותי ביותר לעתידה של החברה הישראלית ולעידוד וקידום של התעסוקה בישראל. ראשית,

אני מבקשת לגנות את האלימות שהיתה חלק מגל המחאה. אי-אפשר להשלים עם התפרעות ואלימות כדרך למחות ולהלך אימים על מעסיקים, מפעלים ועובדים. אני בטוחה שחברי בסיעות החרדיות יסכימו אתי גם הם, שהציבור שאותו הם מייצגים סובל בסופו של דבר מהדימוי שנוצר לאוכלוסייה שלמה בשל קבוצות אלימות שפועלות מתוך קהל המפגינים החרדי. מיום הכניסה של שר התמ"ת ושלי לתפקידנו העמיד השר פואד בן-אליעזר כיעד מרכזי את בלימת האבטלה ואת יצירת מקומות עבודה חדשים, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. כחלק מהמדיניות הזאת פועל משרד התמ"ת לילות כימים, בארץ ומחוצה לה, מול ממשלות ומול חברות פרטיות, למשיכת השקעות ולהקמת מפעלים ומרכזי מחקר ופיתוח לשם הקמת מפעלי עוגן שיספקו תעסוקה לקשת הרחבה של האוכלוסיות בישראל. בין היתר נכונים הדברים גם לירושלים, גם למפעל "אינטל" וגם לאוכלוסייה החרדית. לצד הסובלנות לצרכים ולאמונה של הציבור החרדי, אני מבקשת להדגיש את החשיבות הרבה שבהפעלתו של מפעל "אינטל" ומפעלים דומים ואת תרומתם הרבה להרחבת מעגל התעסוקה, לצמיחת המשק ולרווחת העובדים. ישראל מקיימת שותפות אסטרטגית רבת-שנים עם חברת "אינטל". רק לאחרונה הושקעו במפעל עשרות מיליוני דולרים במטרה להגדיל בכ-150 את מספר המשרות, מקומות העבודה הנוספים. זה מספר שאי-אפשר לזלזל בו, בוודאי לא היום. השותפויות הללו הן רק חלק ממחוללי התעסוקה והצמיחה החשובות בישראל, ועלינו להתייחס אליהן בהתאם. משרד התמ"ת יהיה מוכן לסייע גם בעתיד, ככל שיידרש, על מנת לעודד ולפתח את התעסוקה בישראל, תוך כיבוד האוכלוסיות השונות, כמובן, תוך שמירה על החוקים הסוציאליים, חוקי העבודה, אבל זאת כאשר הדברים נעשים בדרכי נועם ובהידברות.

מה את מציעה, להסתפק בדברייך, להעביר לוועדה? אני חושבת שאפשר להסתפק בדברי, נוכח העובדה שאכן הושגה פשרה, דבר שבאמת לא צוין קודם.

אני מבקשת בכל זאת להסתפק בדברי, ונעמיד את זה להצבעה. ועדת העבודה והרווחה. להסתפק זה כמו להוריד מסדר-היום.

לדבר על התופעה הזאת, שבעוד כמה שנים אני לא אוכל למצוא עבודה, כי אני אחויב לעבוד בשבת, או הילדים שלך יהיו חייבים לעבוד בשבת. כי אנחנו נכנסים לכפר הגלובלי, והכפר הגלובלי מחק את השבת מהימים שלו. חבר הכנסת בן-ארי, תודה.

עם כל הכבוד, ובהחלט יש כבוד, אני חושב שהנושא מחייב המשך דיון. אני לא יכול פורמלית לבקש את זה, אבל אני חושב שמתאים שיהיה דיון בוועדה, בוועדת העבודה והרווחה למשל. ועדת פנים. אני מבקש ועדת העבודה והרווחה. אנחנו עכשיו מצביעים על הנושא. מי שמצביע בעד, מצביע בעד העברת הנושא לוועדה. מי שמצביע נגד איזו ועדה? זה ילך לוועדת הכנסת, כי יש פה אי-הסכמה. מי שמצביע נגד, בעצם תומך בעמדת סגנית השר להסיר את זה מסדר-היום. מה הסגנית ביקשה? אמרתי שלנוכח העובדה שהושגה פשרה, אפשר להוריד. מי שמצביע בעד, סליחה,

אנחנו בהצבעה כרגע. אבל אני רוצה להעיר משהו על מה שאמרת. מי שמצביע בעד, מצביע בעד העברת הנושא לוועדת הכנסת, שתקבע באיזו ועדה הוא יידון. מי שמצביע נגד, מסיר את הנושא מסדר-היום. סליחה, אני יכול להגיד משהו לפני ההצבעה? כן. המחלוקת פה היא לא מחלוקת של שיקול דעת לאיזו ועדה זה ילך. יש פה שאלה לאיזה נושא אנחנו מושכים את זה. זו מחלוקת פוליטית, זו מחלוקת השקפתית, האם זה ועדת פנים, כי צריך להתעסק פה בלדכא את החרדים שמשתוללים, או צריך לעשות זאת בוועדת רווחה, כי יש פה עניין, בדיוק בשביל זה ועדת הכנסת קיימת, לדון בנושא ולהכריע, אם בכלל זה יגיע לוועדה. חבר הכנסת בן-ארי, יכול להיות שזה בכלל לא יהיה רלוונטי בעוד 30 שניות. אם אנחנו נצביע נגד, אז זה לא יהיה רלוונטי ונסתפק בתשובה. אנחנו מצביעים. מי שמצביע נגד הוא בעד ההסרה. בעד, זה יעבור לוועדה. ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. בעד, 5, נגד, 10. הנושא הוסר מסדר-היום. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הנושא: סגירת מפעל "ביטחונית" באופקים,

אני מזמין את חבר הכנסת משה גפני.

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, גברתי סגנית השר, אני רוצה בדקות אלו להביא את זעקתה של העיר אופקים, של תושביה, עיר שאנשים חיים בה ללא תקווה.

הממשלות הזניחו את היישוב הזה. דברים שחייבים לעשות לא נעשים. אנחנו התבשרנו השבוע על סגירת מפעל "ביטחונית",

זה לאחר סגירת מפעל שבועיים קודם, מפעל פרטי לייצור זכוכית, שהוציא את עובדיו לחופשה ליומיים, ובמקרה אחד העובדים עבר במקום בלילה וראה שבעל המפעל מוציא את הציוד מן המפעל ובעצם משאיר את העובדים, 25 עובדים, ללא מפעל, ללא כסף, ללא דברים שהוא חייב להם. שום דבר, כלום. המציאות הזאת מצטרפת למציאות בלתי אפשרית. אנחנו קראנו בפרשה: ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. מה היה בסדום? מה היתה הבעיה? כשהיתה שם בחורה שרצתה לעזור לאיזה עני, למישהו חלש כלכלית, הרגו אותה.

זה פוגע בכלכלה. המדיניות של הממשלה, של כל הממשלות, שמה שיש לו זכות קיום יתקיים ומה שאין לו זכות קיום ייעלם מן העולם, היא מדיניות של סדום ועמורה. אין תמריץ לבעל מפעל לבוא לאופקים.

ישבתי השבוע עם ראש העיר,

ברגע שמצטרפות עוד 25 משפחות למעגל האבטלה, אין הכנסות מארנונה. ברגע שהמפעל נסגר, לא משלמים את ההיטלים. ממה תחיה אופקים?

מה הממשלה עשתה על מנת שהעיר הזאת, אנשיה יוכלו לחיות בה בכבוד כמו שחיים במרכז הארץ? למה שבעל מפעל ייסע את כל הקילומטרים האלה מתל-אביב או מחולון עד אופקים כדי להקים שם מפעל ולהביא לשם את הסחורה?

מה יצא לו מזה? הרי הדלק עולה לו, הטלפונים עולים לו, ההובלה. כל הדברים האלה עולים כסף. השירות שהוא צריך למפעל, אם הוא נתקע.

אומר לי בעל המפעל: אם יתקלקל לי בורג באחת המכונות אני חייב לנסוע לחולון, לאזור התעשייה. אם המפעל שלי בחולון אני לא נוסע לשום מקום, אני הולך לשכן שיש לו את הבורג הזה. מה תפקידה של ממשלה בחברה? מה תפקידה? לעמוד ולראות שכל אחד יתמודד עם הקיום שלו? שיגידו: בואו נסגור את היישוב הזה. אדוני היושב-ראש, אני לא אשכח את המראה כשבאתי לשכונה, אחת משכונות אופקים, ומישהו אמר לי: בוא תראה. פתחתי את המקרר אצל משפחה עם ילדים והמקרר היה ריק. לא היה שם פרי, לא היה שם עוף, לא היה שם שום דבר. מובטל שנזרק מהעבודה שלו. אני צריך לעמוד ולהתחנן למשרד הפנים: תשיבו להם את מענקי האיזון שקיצצתם להם? למה אתה

אתה יודע לפתור את זה הרבה יותר פשוט. טוב, אתה יודע מה? חבל שעליתי להגיד, הייתי צריך לשמוע אותך קודם.

כמה אפשר? חבר הכנסת רותם, כמה אפשר?

אני שומע שהרכבת שמעבירים אותה על שני מסלולים מאשקלון לבאר-שבע, באופקים היא תהיה רק על מסלול אחד, והמשמעות של העניין היא שמנמל אשדוד לא יוכלו להעביר לשם סחורות. זאת המשמעות. עד נתיבות היא תגיע ולאופקים היא לא תגיע. אתם רוצים למחוק את היישוב הזה, גברתי סגנית השר? שתתקבל החלטת ממשלה: סוגרים את אופקים. אם לא, אי-אפשר להמשיך עם יישוב כזה גדול, עם אנשים נהדרים ונחמדים, ושלא תהיה להם פרנסה, לא תהיה להם תעסוקה ולא יהיה להם הרצון להמשיך ולפעול ביישוב הזה.

תודה רבה, חבר הכנסת משה גפני. תשיב על ההצעה לסדר-היום סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, חברת הכנסת אורית נוקד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת גפני, האמת היא ששמעתי אותך ולא הבנתי מדוע אני צריכה להשיב. יצאת יותר כנגד משרד הפנים, דיברת על אופקים.

הכול, הכול. בכלל אני מתפלאת, כי אתה, כיושב-ראש ועדת הכספים, יכול ליזום דיון בוועדת הכספים.

אני בטוחה שהיית מקבל תשובה יותר ספציפית מזו שאני אתן, משום שלמיטב ידיעתי הנושא לא הגיע למשרד התמ"ת. אני עונה תשובה מאוד כללית, ומן הסתם תבין אותה.

אם תגידי להעביר את זה לדיון בוועדת הכספים, בעזרת השם אני אקיים דיון. אתה יודע שאתה לא צריך את ההסכמה שלי, אתה יכול לקיים אותו לבד, אבל יכול להיות שאני אסכים נוכח הנסיבות האלה, המיוחדות. ועכשיו אני באמת אענה בשם המשרד, ובחלק מהדברים גם אחזור על דברים שאמרתי קודם. אבל סגירת מפעל "ביטחונית" הוא נושא של המשרד שלכם. המפעל, אבל למיטב ידיעתי לא היתה פנייה אלינו בנושא הספציפי הזה. אני אגיד את הדברים שאני אומרת בכלל. אתה מבין, אדוני היושב-ראש, מה שסגנית השר אומרת? היא אומרת שהאנשים המסכנים האלה, המשפחות, שהדבר המינימלי שהם היו צריכים לעשות היה לפנות למשרד, אפילו את זה הם לא עשו. את זה לא אמרתי. היא הפנתה את ההערה אליך, שעדיין לא התקבלה פנייה במשרד, ולכן התשובה תהיה כללית. העובדים היו צריכים לפנות אליה. תן לי להשיב את תשובתי ואז תבין שאנחנו גם משתדלים לדאוג לעובדים האלה ולעובדים אחרים שלצערי נפלטו ממעגל העבודה. מיום כניסתו של שר התמ"ת וכניסתי שלי לתפקידנו העמיד השר כיעד המרכזי את בלימת האבטלה ויצירת מקומות עבודה חדשים בדגש על הפריפריה. לטובת יעד זה אנו רותמים את כלי המשרד ואת התקציבים העומדים לרשותנו. יעד זה עובר כחוט השני בתוכניות העבודה השנתיות של אגפי המשרד. סגירת המפעל "ביטחונית"

והדברים נכונים במיוחד על רקע מיקומו של המפעל בפריפריה והקושי של תושבי האזור ומפוטרי המפעל למצוא עבודה שתאפשר להם להתפרנס בכבוד. לנוכח האינטרס והצורך בשימור מקומות עבודה בפריפריה קיבל המפעל בעבר מענקי מדינה. לצערי, גם אלו לא מנעו את סגירתו. בכל מה שנוגע לעיכוב משכורות של עובדים, אני מבקשת להדגיש כי בחודשים האחרונים מנהיג משרד התמ"ת מדיניות של אכיפה מוגברת בכל הנוגע לעמידה בחוקי העבודה. למחלקת האכיפה של חוקי העבודה במשרד צורפו עובדים נוספים ונתוני האכיפה גדלו באופן משמעותי. בהמשך לנתונים האלה יפעל המשרד להבטיח את השמירה על זכויותיהם הסוציאליות של מפוטרי המפעל ולהבטיח את תשלום משכורותיהם של העובדים תמורת עבודתם בחודשים האחרונים. אני מקווה שעובדי המפעל יוכלו להיעזר בכלים שמציע להם משרד התמ"ת כדי להשתלב בשוק העבודה במהרה. אני רוצה לעדכן את הכנסת כי במסגרת פעולות המשרד לצמצום האבטלה מינה השר ועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראל, בראשות פרופסור צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל, ואני מאמינה ומקווה שעבודת הוועדה והמלצותיה יתרמו לקידום ולעידוד התעסוקה במשק ולצמיחתו, ולקיום זכותו של האזרח ותפקידה של המדינה להתפרנסות בכבוד. עד כאן. מה את מציעה? את מציעה להסתפק בתשובתך? אני חושבת שאפשר להסתפק בתשובתי, ואני מאפשרת לך, כמובן, ליזום דיון בנושא בוועדת הכספים. אם את תעבירי את זה מפה זה בסדר. מה את מציעה? לדון במליאה או בוועדה? לדעתי צריך להסתפק בתשובה, ואני מציעה לחבר הכנסת גפני ליזום דיון. אני מעלה לסדר-היום את נושא המפעל,

אני חושב שכדאי שתציעי להעביר את זה לוועדה. אני חושבת שצריך להסתפק בתשובתי. אנחנו מודים לסגנית השר. יש הצעה אחרת, של חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, ההצעה האחרת שלי היא שאני מבקש מחבר הכנסת משה גפני להתנצל על כך שהוא יושב בקואליציה וקורא לממשלת ישראל סדום ועמורה, כאילו יש איזו רדיפה מכוונת נגד אופקים. עם כל הכבוד, חבר הכנסת גפני, העלית בעיה, כולנו שותפים, נתמוך בך ונעשה את הכול, ויש לך מפתח ביד כיושב-ראש ועדת הכספים. אכן, סגנית השר אמרה לך שמן הראוי שאתה תעלה את זה והיא מסכימה שתעלה את זה בוועדת הכספים, אבל אני חושב שהתבטאות כזאת מול משרד הפנים, כל התבטאות כזאת, אולי לא שמת לב. אני מציע לך לקחת את הקלטת, לשמוע את עצמך. תיקח את הטקסט ותראה איך אתה נראה מעל הבמה. של כל ממשלות ישראל. אפילו את מוחמד ברכה אני לא שומע כל כך קיצוני כמו ששמעתי אותך היום. אני מצטער לומר לך. תודה רבה.

שמעתי בדבריך מה אתה מציע. האמת היא, ההצעה לסדר-היום הקודמת, "אינטל". לכן אני מציע להסיר את זה מסדר-היום. אתה בעצם מצטרף לעמדת סגנית השר, ואין פה הצעה אחרת,

מצביעים. מי שמצביע בעד, מצביע בעד דיון במליאה, ומי שמצביע נגד, אני מציעה לדון בנושא בוועדה. מציעים להעביר את זה לוועדת הכספים. לוועדת הכספים. חבר הכנסת גפני, אתה מסכים להעביר לוועדה? כן, לוועדת הכספים. סגנית השר, את אמרת בדברייך שיש לך התנגדות לכך שזה יעבור לוועדת הכספים. ביקשתי להסיר, כי אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה בעצמו. ברמה העקרונית. אנחנו מצביעים. מי שמצביע בעד, בעד להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכספים. נגד, הסרה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. בעד, 6, נגד, 5. הנושא יעבור לדיון בוועדת הכספים. אני בטוח שהיושב-ראש ימהר ויקבע דיון וימצא זמן בסדר-יום העמוס של הוועדה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, חברי חברי הכנסת. לפנינו הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת חנין זועבי בנושא: מעונות-יום ומשפחתונים מוכרים בחברה הערבית,

תשיב על ההצעה סגנית השר אורית נוקד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברות הכנסת, נושא תעסוקת נשים תופס בתקופה האחרונה תאוצה רבה הן במשרדי הממשלה והן בארגונים העוסקים בסוגיה הזאת. יש שטף של תוכניות ממשלתיות להעלאת אחוז התעסוקה אצל נשים, שטף של יוזמות פרטיות לעודד תעסוקתן של נשים. במסגרת תוכניות אלו עולות הצעות שונות לבניית תשתית נוחה ליציאת האשה ממעגל הבית למעגל העבודה, ובהן תוכניות הדנות בבניית מעונות-יום והקמת משפחתונים. כל המחקרים שנעשו באקדמיה או ביחידות המחקר שנמצאות במשרדי הממשלה עצמם מצביעים על הנשים הערביות כאוכלוסיית יעד להעלאת אחוז התעסוקה, להורדת אחוז האבטלה והעוני, ומצביעים על ההשקעה הממשלתית הנמוכה יחסית ועל התוצאה הגבוהה יחסית. בחמשת החודשים האחרונים נחשפתי לעשרות תוכניות לעידוד תעסוקה שמעורבים בהן משרדי ממשלה ועמותות שונות: משרד ראש הממשלה, משרד התמ"ת, המוסד לביטוח לאומי, "תנופה בתעסוקה", משרד החינוך, משרד התיירות, משרד התחבורה ו"העמותה להעצמה כלכלית לנשים". נחשפנו לרעש הגדול שנעשה בעניין העלאת מספר שעות העבודה בקרב הנשים הערביות. רעש, זו המלה הכי מדויקת לתאר את הדינמיקה סביב העניין, וזו הלוגיקה במדינה. רוצים שלום, אבל לא מוכנים לעשות מאומה בשביל שיהיה שלום. רוצים מהפכה חברתית בעניין התעסוקה, ויודעים שמהפכה כזאת רק נשים ערביות יכולות לעשות, אבל עם קיבוע מנגנון הערכים ודפוסי הפעולה הישנים אי-אפשר לעשות מהפכה כזאת. רוצים דמוקרטיה, אבל בלי להתנהג בצורה דמוקרטית. רוצים שוויון לערבים, אבל אולי עם עם אחר, לא עם היהודים. גם כאן אותה לוגיקה, בדברים הכי פשוטים. רוצים מעונות-יום ביישובים הערביים, אבל שמישהו אחר יבנה אותם. שמישהו אחר ייזום, לא הממשלה. וכאשר נחשפים לצורה שבה הממשלה מבצעת,

את חוק עידוד תעסוקת אמהות לילדים עד גיל חמש,

יש לנו כבר חוק שמחייב את הממשלה ומשרד התמ"ת בבניית מעונות-יום ובהקמת משפחתונים, אבל כשנחשפים למנגנון יישום החוק, אנחנו יכולים לזהות בקלות את סוד הכישלון של תוכניות ממשלתיות, שחוקים אלה היו אמורים לחייב בהן את הממשלה. כשמתקרבים לרמת היישום מייד חוזרים דפוסי פעולה וחשיבה שטבועים בראשם של פקידים ושרים למיניהם. מייד, בקלות מתחילים בחוק. זה האבסורד, מתחילים בחוק שאמור להוביל לבניית מעונות במגזרים החלשים, והערבים נמצאים בראש הרשימה של האוכלוסיות המוחלשות, אבל מסיימים בבניית מעונות דווקא בתל-אביב ובמודיעין. איך עוברים מחוק עידוד תעסוקה לנשים, כאשר 80% מהנשים הערביות מובטלות, ומצב התעסוקה בקרב נשים יהודיות הגיע למצב של רוויה, איך עוברים מזה למציאות שברשימה של 17 יישובים שנבנו בהם מעונות ב-2008, אין אף יישוב ערבי?

יישובים ערביים שנבנו בהם מעונות ב-2008.

זה לא נעשה על-ידי החוק עצמו אלא על-ידי קריטריונים שמשרד התמ"ת קובע, ואני אסביר שני מנגנונים. המנגנון הראשון: בחוק צוין כי בשנת 2010 יעבירו 30 מיליון שקל למשרד התמ"ת לצורך תמיכה בבינוי או בהסבת מבנים. המשרד החליט שיבנו מעונות-יום רק במקומות אשר מסוגלים לעמוד בקריטריון של 30% "מצ'ינג"

הם רוצים לתמוך בנשים, ובנשים ערביות, ושמים אותן כחלק מאוכלוסיית היעד, אז כולם יודעים שנשים ערביות לא מתגוררות בכפר-סבא ולא בתל-אביב ולא בהרצלייה. הן גרות ביישובים הערביים, כלומר הן גרות בדיוק באותם יישובים שאין להם את ה-30% ל"מצ'ינג". קריטריון זה מוביל אותנו לרשימה הזאת של 17 יישובים יהודיים, ללא אף יישוב ערבי, שנבנו בהם מעונות-יום ב-2008. זה גם מה שקרה ב-2009, וזה גם מה שיקרה ב-2010, ב-2011, אם הקריטריונים האלה לא ישתנו. זה המנגנון הראשון. המנגנון השני: משרד התמ"ת החליט בצורה הכי אבסורדית שאפשר לחשוב עליה, שהקריטריונים לבניית מעונות חדשים הם דווקא ערים שבהן יש רישום יתר של ילדים וכתוצאה מכך אף ילד לא התקבל למעון.

מחליטים לבנות דווקא ביישובים שכבר יש בהם מעונות, יישובים שיש אופטימיות שנשים ימצאו מקום במעונות, ואז הן הולכות ונרשמות למעונות האלה, והן ברשימת המתנה.

מה עם הכפרים שאין בהם מלכתחילה מעונות-יום בשביל להירשם בהם? מה עם המקומות והיישובים שאין בהם רשימה להירשם אליה, שלא לדבר על רישום יתר? עוד פעם, מה אנחנו מקבלים מהקריטריונים האלה? רשימה שנייה של 25 יישובים יהודיים שיקבלו את התמיכה ב-2010, ב-2011,

בלי אף יישוב ערבי. ומי מככב ברשימה? תל-אביב מככבת.

אנחנו התחלנו מחוק שבא לעודד אוכלוסיות מוחלשות וסיימנו בטבלאות וביישום של חוק שרק מחזק את החזק ומחליש את האוכלוסיות החלשות עוד יותר ומגדיל את הפער בין האוכלוסיות החלשות לבין האוכלוסיות החזקות.

גברתי סגנית השר, משרד התמ"ת, במקום שיקבע קריטריונים שיתאימו לרוח ולכוונה של החוק, הוא קובע קריטריונים שמשתקים את החוק. הוא קובע קריטריונים שאינם מתאימים בכלל לרוח החוק. הוא מחליט על נוהל פעולה שהוא עצמו מנוגד לכוונת החוק, ובמקום עידוד אוכלוסייה חלשה, הקריטריונים של התמ"ת שמים את תל-אביב ואת הרצלייה בראש רשימת הערים שצריכות בנייה של מעונות. עוד פעם, רבותי, למציאות האבסורדית ולכמה מספרים על מצב גני-הילדים ומעונות-היום באוכלוסייה הערבית. בניית מעונות-יום היא באחריות משרד השיכון. מ-1999 עד 2005 הוקצו 118 תקנים לבניית מעונות-יום,

רק 16 תקנים ביישובים הערביים. ערבים לא נהנים בכלל מהקריטריונים האלה. הם קיבלו אפס אחוז מתקציב ההשתתפות בבנייה, כי אין להם את התקציב הזה של ה"מצ'ינג". הנתון השני: 4% בלבד הם הילדים הערבים עד גיל שלוש שנמצאים במסגרת טיפולית כלשהי, 4%. הנתון השלישי: מספר המעונות במגזר הערבי הוא 30 מעונות מתוך 1,639 מעונות הפועלים בארץ, והם פחות מ-2% מכלל המעונות המוכרים הפועלים במדינה, והם מהווים פתרון עבור 2.1% מהילדים הערבים. הנתון האחרון: כ-20% מהאקדמאיות הערביות העובדות במשרה חלקית דיווחו כי הן נאלצות להגביל את היקף המשרה שלהן בהעדר מסגרת לילדים. 27% מאלו שאינן משתתפות בכוח העבודה דיווחו שהסיבה לכך היא העדר מסגרת לילדיהן.

מסגרת הטיפול בגיל הרך בחברה הערבית מהווה דוגמה, סגנית השר אורית נוקד, למעגל הקסמים שאליו נקלעים האזרחים הערבים. בדומה לכל סוגיה העומדת בפני האזרח הערבי,

תעסוקה, מקום מגורים, ניצבות בפני האזרח הערבי חומות של מכשולים, גם אחרי שיש חוק קונקרטי שאולי זיהה את הצרכים ואת האפליה, דוגמת החוק שדיברתי עליו. משרד התמ"ת, גברתי הסגנית, חייב לשנות את קריטריוני התמיכה למתן תמיכה לבנייה ולתפעול של מעונות. שינוי הקריטריונים יקל על המצב ואולי יבטיח שהכסף אשר יועבר ב-2010 ייועד להקמת מעונות-יום בכל רחבי הארץ, ולא רק ברשויות החזקות מבחינה כלכלית. נקודה נוספת, בשנים האחרונות לא הוקמו מתקציב ה"מצ'ינג", לא של משרד השיכון ולא של משרד התמ"ת, מעונות-יום במגזר הערבי. משרדים אלה, שני משרדים אלה, חייבים להקצות מתוך תקציב ה"מצ'ינג" מכסה מסוימת לפי צורך היישובים ולפי היכולת של השלטון המקומי, נא לסיים. אני מסיימת. נקודה אחרונה. בלי "מצ'ינג". שהוא יקצה תקציב, עם סבסוד של 100% לעניין בניית מעונות-יום. נקודה אחרונה: יש לפתור את בעיית המחסור בקרקע לשטחי ציבור, שהיא אם הבעיות של האזרחים הערבים. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כאשר אנחנו אלה שמפקיעים, השלטונות שמפקיעים ולא מקצים שטחים לציבור הערבי וחונקים את האזרחים הערבים, מה זאת אומרת? הרשויות המקומיות לא מסכימות להפקיע. מי צריך להפקיע? הממשלה. לא, לא הממשלה. את טועה, זה לא הממשלה. גם הממשלה שלך וגם הממשלה הנוכחית. זה לא הממשלה. את לא שומעת את עצמך. על-פי החוק ברשות המקומית,

המקומית מתכננת את תוכנית המיתאר של היישוב, היא צריכה להפקיע קרקעות, אבל לראשי המועצות לא נעים להפקיע קרקעות ביישובים שלהם והם לא מפקידים קרקעות ולא בונים מבני ציבור.

סומכת על הממשלה, למצוא את הפתרון.

אני מדברת על עיקרון של להקצות שטחים לציבור הערבי,

גם את בית-הספר, גם את מעון-היום וגם את המפעל, בקיצור, מפקיעים לנו את החיים. מחסור בקרקע זה גם מחסור בחיים. מציאות של מחסור חריף בשטחים ציבוריים פתוחים ובשטחים המיועדים למבני ציבור פוגעת בצורה קשה באפשרות של העניין הפשוט הזה,

צריכים להתחיל ולהתייחס ברצינות לבעיה הזאת, שבלעדיה קשה מאוד לפתור 80% מהבעיות של האזרחים הערבים. תודה רבה,

תשיב על ההצעה לסדר-היום סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, חברת הכנסת אורית נוקד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת חנין זועבי, אני מייחסת חשיבות רבה לפתיחת מעונות-יום ומשפחתונים ביישובים הערביים לאור יעד המשרד לקדם ולעודד תעסוקת נשים, תעסוקה בכלל ותעסוקת נשים בפרט. המעון והמשפחתון הם שמאפשרים לנשים רבות להשתלב בהכשרה מקצועית ובשוק העבודה. ודאי וודאי שהדברים נכונים לגבי המגזר הערבי, שסובל משיעור אבטלה גבוה מאוד, במיוחד בקרב הנשים. אני רוצה להדגיש שמשרד התמ"ת, למרות הדברים שאמרת, נוקט גישה שוויונית כלפי היישובים בישראל, ללא אפליה על רקע דת או גזע. ההיפך הוא הנכון. המשרד עושה שימוש בכלים שלו על מנת להביא לצמצום הפערים ולהגדלת השוויון בין האוכלוסיות השונות בישראל ובתוכן,

תקשיבי לכל דברי בסבלנות, כי יש דברים שגם בוחנים, נבדקים, ובסופו של דבר תהיינה תוצאות. תוכנית המשרד היא להרחיב את היצע המסגרות לגיל הרך, להגדיל את מספר המעונות, המשפחתונים והצהרונים המוכרים. התוכנית הזאת מתבצעת בשוויון מלא באופן הבא, כאן אני רוצה שתקשיבי היטב: ניתנת הכרה לגופים שמפעילים מסגרות לגיל הרך שפונים מיוזמתם אל המשרד ומבקשים הכרה בהתאם לצרכים ובהתאם להתחייבותם לעמידה בדרישות ובסטנדרטים שהמשרד קבע. לצורך הרחבת המשפחתונים, שהם מערך שהוא תומך למעונות, המשרד מקצה את המשאבים הנדרשים למימון שכר של רכזות המשפחתונים, להכשרת המטפלות ולסבסוד הילדים, בשיתוף ובתיאום עם הרשויות המקומיות, בהתאם לצרכים המוצגים על-ידן ולאחר בחינת צרכים אלו על-ידי המשרד.

יכול להיות שלא היו פניות, נדמה לי שזה גם כתוב ונאמר לי בהמשך. בנוסף, בימים אלה המשרד שוקד על קביעת קריטריונים חדשים למתן תמיכה לבניית מעונות-יום חדשים, בהתאם ליסודות חוק התקציב והוראות החשב הכללי. נושא בחינת הקריטריונים שאליו התייחסת, מצוי בדיון על שולחנו של מנכ"ל המשרד, הוא נכנס לתפקידו רק לפני כחודשיים, ועל-פי הערכתנו, קביעת הקריטריונים תסתיים בעוד כחודש. הקריטריונים יכללו, ככל הנראה, גם כללים להקצאת סיוע בהשתתפות בשכר דירה עבור השכרת מבנים שישמשו מעונות-יום. יכול להיות שזה גם ייתן פתרון לבעיה שהעלית. ביחס לטענה של זיהוי הביקוש למסגרות לגיל הרך, המשרד בוחן את הסוגיה הזאת באופן מעמיק על מנת להבטיח כי במבחני התמיכה, שיפורסמו בקרוב, יציבו קריטריונים שוויוניים לכלל האוכלוסייה. אני רוצה להדגיש שבקביעת ההקצאה ניתנת עדיפות מובהקת ליישובים באשכולות 1 3, ואלה אשכולות שבהם נכללים יישובים ערביים רבים. נוכח העובדה שהרשויות במגזר הערבי לא יזמו ולא פנו מרצונן אל המשרד לבקשת סיוע לבנייה ולהרחבת מעונות-יום, נבחנת האפשרות שהמבחנים החדשים יאפשרו מתן סיוע גם לגופים פרטיים שיבנו ויפעילו מעונות ביישובים שבהם קיים הביקוש. אני חושבת שיש כאן תשובה על מה שהעלית. אין תשובה בכלל, אז זאת התשובה. אני מקווה שבעתיד יותר יישובים וגופים פרטיים מהמגזר הערבי יפנו אל המשרד, ואני משוכנעת שבמידה שמספר הפניות למשרד יגדל הדבר יביא לסיוע בהיקפים גדולים יותר, וכתוצאה מכך לעלייה בשיעורי תעסוקת הנשים באוכלוסייה הערבית. כל זה תיאורטי. בתכל'ס אין מעונות, תכל'ס, תכל'ס, כנראה לא היו מספיק פניות. זה שעושים מחקרים זה יפה ואני מכבדת, אבל יכול להיות שמבחינה פרקטית לא נעשו פניות בהתאם לקריטריונים הקיימים.

ולכן אני חושבת שאני אסכים לדיון בוועדה, כי אני יוצאת מתוך הנחה שפשוט הקריטריונים ייקבעו. אמרתי בדברי שבתוך חודש תגובש, זה בערבית של יידיש. גברתי סגנית השר, את יכולה להציע או להסתפק בדברייך או להעביר לוועדה. אני מציעה, כך אמרתי, להעביר לוועדה. אנחנו מודים לסגנית השר. יש שתי הצעות אחרות. הצעה אחרת של חבר הכנסת מסעוד גנאים,

חבר הכנסת מסעוד גנאים, לרשותך דקה להצעה אחרת. אדוני היושב-ראש, רציתי, בגלל חשיבות העניין, להעביר את ההצעה לוועדה. זו ההצעה שלי. אני צריך לומר איזו ועדה? אתה יכול להציע רק להסיר. תודה רבה, חבר הכנסת גנאים. חבר הכנסת מאיר שטרית, הצעה אחרת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, הצעתה של חברת הכנסת חנין או הבעיה שהיא העלתה היא בעיה אמיתית. הנתונים מדברים בעד עצמם.

שבמגזר הערבי יש מעט מאוד מעונות-יום. יש לזה שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת היא העובדה, כמו שהיא אמרה, שחסרות קרקעות לצורכי ציבור במגזר הערבי. גם אם יש מישהו פרטי שרוצה לבנות, אין לו איפה לבנות בתוך היישוב, בגלל העובדה שלא מפקיעים קרקעות לצורכי ציבור, בגלל המחלוקות הפנימיות בתוך

הבעיה השנייה היא ביקושים לשירות הזה. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שכשמדברים על ביקושים אני רוצה ללמוד דוגמה ממה שקורה בתחום גני-הילדים. אני אומר בצער שבמגזר הערבי רוב גני-הילדים הממלכתיים נסגרו ובמקומם הוקמו גנים פרטיים על-ידי תנועות שונות בתוך המגזר הערבי, שמעסיקות גננות ועוזרות גננות במחירים הרבה יותר נמוכים, ולכן הם יכולים להביא קבוצות גדולות של ילדים. משרד החינוך מאשר את הגנים הפרטיים האלה. התוצאה היא סגירה כמעט מוחלטת של כל גני-הילדים הממלכתיים במגזר הערבי, דבר שהוא טעות, מכיוון שהתוצאה היא שילדי המגזר הערבי לא מקבלים חינוך תחת פיקוח הדוק וברמה הנדרשת, בגלל השיקולים הכלכליים בגנים הללו. חבל, כיוון שזו טעות של המגזר הערבי. ראיתי, בצער, לאורך הזמן איך גני-ילדים נסגרים. אני מציע לממשלה שתבדקו, תעשו סקר ותבדקו כמה גני-ילדים יש היום במגזר הערבי, כמה מהם עדיין פועלים כגנים ממלכתיים וכמה פרטיים. אני בטוח שאתם תופתעו מאוד. אני מציע שתתחילו לטפל בסוגיה, כיוון שבמקומות שמקימים מעונות-יום יש גם מעון-יום וגן-ילדים, כלומר, גילאי שלוש, ארבע וחמש. אולי זה יהיה פתרון ותשובה למה שהגברת חנין מעלה.

אדוני היושב-ראש, אני יכול רק להציע להסיר

בגלל העובדה שהציעו הצעות אחרות, אז אני מציע להסיר מסדר-היום.

חברת הכנסת חנין זועבי?

מבקשת להעביר לוועדה. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה.

ועדת העבודה והרווחה היא הממונה על הנושא הזה. מי שמצביע בעד, הוא בעד להעביר את הנושא לוועדה. מי שמצביע נגד, הוא בעד הסרת הנושא מסדר-היום.

למה צריך להיכנע ולאשר להעביר את זה לוועדה?

יש הסכמה של סגנית השר. אני רואה בזה כניעה לדרישות של הערבים בכנסת. כל פעם שמעלים נושאים, או השר או אחרים מתנצלים כל הזמן. חבר הכנסת זאב, תודה, הערתך נשמעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 9, נגד,

נמנע אחד. הנושא עובר לדיון בוועדת העבודה והרווחה. נמצאים אתנו אורחים מוויניפג בקנדה. אנחנו מודים להם על שבאו לבקר בכנסת. אנחנו מקבלים בברכה את האורחים מקנדה. חבר הכנסת נסים זאב, הערתך נשמעה והצבעתך התקבלה. יותר חשוב להצביע מאשר לדבר. הנושא הבא בסדר-היום: סבלם המתמשך של חיילים ואזרחים בשל ההפגנות הקבועות בנעלין, הצעה לסדר-היום שמספרה 1527,

זה חשוב מאוד, גם אני קיבלתי פניות רבות מיישובים סמוכים, שמדי יום שישי בשעות קבועות הם נאלצים לסבול. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אמרת נעלין, אמרת הפגנות. השטח ההררי שבין דיר-קדיס לחשמונאים הופך מדי יום שישי לזירת קרב. בכל יום שישי, באופן קבוע, מגיעות שוחרות שלום, ואני לא אומר את זה בלעג, לא באירוניה ולא בכעס, אני רק אומר שגם אם כוונתם רצויה, הרי מעשיהם לא רצויים. וכל כך למה? בגלל הסבל המתמשך והרצוף שהם גורמים גם לכוחות הביטחון, גם לאנשי מג"ב ויס"מ וגם לתושבי האזור. וכשאני אומר תושבי האזור, אני מתכוון גם לפלסטינים וגם ליהודים. ההפגנות הן בגלל גדר הביטחון, שהיא מכוח החלטת ממשלה ודבר שאף אחד לא רוצה בו, אבל היא הכרח שאין לצערנו מנוס ממנו. יש, השלום. אין מנוס. אתה יודע בדיוק למה הוקמה הגדר.

היא לא הוקמה מפני שיהודים נכנסים לתקוף את הערבים. אתה יודע בדיוק למה. תעשה שלום. המפגינים מבקשים למחות על עצם קיום הגדר וגם על כך שהיא גרמה לכאורה עושק ופגיעה בקרקעות של הפלסטינים. אני מבין את הרגשת הצדק של אותם מפגינים מהצד השמאלי של המפה, אבל אני ממש לא מסכים אתם. וכי מישהו חפץ בגדר הזאת? יש מי שלא היה שמח אם לא היינו צריכים לה?

כידוע, רצופה כוונות טובות. תוך כדי ההפגנות נגד מה שהם רואים כפגיעה בפלסטינים, הם גורמים מדי שבוע בשבוע פגיעה קבועה באותם תושבים, יהודים וערבים. העימות בין חיילים ושוטרים לקומץ מפגינים גורם מדי יום שישי להעכרת האווירה. מדי שבוע נאלצים חיילי צה"ל להתמודד עם מטר אבנים הניתך עליהם, וכחלק מהאמצעים לפיזור הפגנות ולהגנה על שלומם הם מיידים רימוני גז. אדי הגז מתפשטים מדי יום שישי בצהריים גם לדיר-קדיס וגם לשכונת ברכפלד שבמודיעין-עילית. וכשיש רוח מערבית, כל הריחות מגיעים לברכפלד, כי נעלין היא מערבית למודיעין-עילית. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, גברתי סגנית השר, תרשו לי להטיל ספק בכך שתושבי דיר-קדיס ונעלין צוהלים ומצדדים בהפגנות הללו. הם בוודאי מעוניינים למחות על הפגיעה בקרקעות, אבל הם לא מעוניינים לשבש את חייהם שלהם ואת חיי ילדיהם. מעט מאוד מתושבי הכפרים הללו מצטרפים בפועל לאותם אנשי שמאל המפגינים ונוטשים את המקום, והסבל נשאר לאותם תושבים שגרים בסביבה. לגבי התושבים היהודים בחשמונאים ובברכפלד, אין לי ספק שקצה נפשם במה שקורה שם מדי יום שישי. הם בוודאי לא דוגלים בפגיעה בפלסטינים. הציבור החרדי, המהווה מיעוט שחש נרדף, בצדק או שלא בצדק, הוא האחרון שיעודד פגיעה במיעוט אחר. מי שמכיר את הרקורד הפוליטי שלי, יגלה שזה שנים רבות שאני משתדל בכל כוחי להגן על זכויות הציבור הערבי במדינה, ללא הבדל.

יש איזו תחושה משותפת בין הציבורים המרגישים מקופחים במדינה. למה אני אומר את הדברים האלה? אל תחשדו בנו בשמחה לאיד.

חשוב לנו שלא יפגעו בציבור הערבי בכל מקום, ובכלל זה בנעלין ובדיר-קדיס. דווקא לאור גישה זו, מותר לנו לומר שההפגנות הללו כבר עברו את כל גבולות הטעם הטוב. אדוני היושב-ראש, גברתי סגנית השר, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ואת ההצעה לסדר-היום כדי לחזק את ידי כוחות הביטחון. לבי לבי על מה שמוטל על כתפיהם. מאולם המליאה של הכנסת אני רוצה להודות לחיילי צה"ל שעומדים על המשמר בנעלין, לחיילים, לשוטרים, למפקדי הכוחות ולאחרון החיילים, לאלו שמתייצבים בנעלין ולאלו שמתייצבים בבילעין. הקדוש-ברוך-הוא יברך וינצור את חיילי צה"ל בכלל, בכל מקום שהם, ואת החיילים שם. אני רוצה במסגרת זו, אדוני היושב-ראש, לברך את אותם צעירי הליכוד שאמורים להגיע מחרתיים לאזור כדי להביע הזדהות עם חיילי צה"ל ולהוות משקל נגד לאנשי השמאל. זה המקום להביע הערכה ויקר לאנשי ימין שונים, ובכללם כמה אנשים שאני מכיר באופן אישי, שמגיעים לשם לעתים כדי להראות לחיילים ולשוטרים שיש מי שמכיר להם טובה ושהם לא לבד. לאחר שאמרתי את כל הדברים, מאיזה צד של הגבול הם יעשו את ההפגנה? מצד נעלין או מצד החיילים? אני רוצה שאותם אנשי השמאל, שיפסיקו לבוא ולהפגין שעה-שעתיים. בגללם הסובלים היחידים הם אותם ערבים וגם היהודים. הם לא משיגים שום תוצאה. זה פרובוקציה שאין לה שום מטרה. ולכן, אני חושב שהגיע הזמן שאותם אנשי השמאל, שכביכול דואגים,

אני לא אמרתי. בדרכי שלום.

שימוש בגז, שהוא בעצם גורם נזק, אדוני השר.

אני מלין על כך שהשימוש בגז פוגע גם ביהודים, גם בערבים. מי שרוצה להפגין, יש לו אפשרות להפגין, אבל לא במקום הזה. גם במקום הזה, אבל להפגין בדרכי שלום. מפגינים נגד גדר. למה צריך להשתמש בגז? למה צריך גז?

מפני שנוהגים באלימות, איזה אלימות.

כנגד החיילים שממלאים את תפקידם. ותאמין לי שהחיילים לא כל כך ששים להשתמש בגז, ציפור לא תעבור שם.

המרחק הוא חצי קילומטר ביניהם.

אני מציע לך שתיגש פעם אחת, אני הייתי שם. ותראה את הסבל של התושבים, ואתה אמור לייצג אותם,

אבל אתה חד-צדדי ואתה מייצג צד אחד,

חבר הכנסת אגבאריה, תודה. אדוני היושב-ראש, בכל זאת לסיום. לפני חודש, במסגרת תרגיל צה"לי, אפף את שכונת ברכפלד גז במידה שחייבה התערבות כוחות הצלה. האירוע הוכרז כאירוע רב-נפגעים, ואנשים התבקשו לאטום את החלונות ולא לצאת מהבתים במשך שעות. זו היתה תקלה. התקשורת דיווחה על כך בהבלטה. זה היה אירוע חריג, אבל הוא נותן ביטוי למה שקורה במידה מועטת יותר מדי יום שישי. אדוני היושב-ראש, בשם תושבי ברכפלד ובשם תושבי חשמונאים, ואני חושב שאני עושה את זה גם בשם תושבי נעלין ותושבי דיר-קדיס, אני מבקש מסגנית השר להעביר את הבקשה הזאת, להימנע משימוש ברימוני גז בעת פיזור ההפגנות. ולאותם מפגינים שרוצים להביע מחאה, הם יכולים להביע מחאה שקטה ולא להפריע לאותם חיילים שממלאים את תפקידם. תודה רבה, אדוני. לזה אני מסכים.

יושב-ראש ועדת הפנים. בדבריך הזכרת את צעירי הליכוד. אני יכול רק לתקן אותך שמגיעים גם חברי כנסת שהם כבר לא צעירים ביום ו' הקרוב. מה זה צעיר? הכול יחסי, חבר הכנסת כץ. אני מזמין את סגנית השר אורית נוקד להשיב בשם שר הביטחון. בבקשה. לפחות בסוף אני מסכים אתך. כי זאת האמת, זאת האמת. אתה חייב להסכים כי זאת האמת ואתה יודע את זה. שלא יזרקו רימוני גז, זה מה שאני מסכים אתך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת דוד אזולאי, אני באמת משיבה בשמו של שר הביטחון. צה"ל ורשויות הביטחון אחראים לשמירה על הביטחון ולאכיפת החוק והסדר הציבורי. במסגרת זו נדרשים חיילי צה"ל ושוטרי משטרת ישראל להתמודד עם הפגנות בלתי חוקיות המתרחשות באופן קבוע לאורך תוואי גדר הביטחון באזור הכפרים בילעין ונעלין. התמודדות זו, המיועדת למנוע פגיעה בגדר הביטחון ובסדר הציבורי, מחייבת נוכחות קבועה בגזרה ושימוש באמצעים לפיזור הפגנות, לרבות שימוש בגז מדמיע

כל עוד יימשכו ההפרות של החוק והסדר, צה"ל ימשיך לפעול באזור, מתוך מטרה להציב מענה שקול ומקצועי לאירועים, תוך הפעלת כוח ואמצעים מצומצמים ומידתיים ככל הניתן. זאת התשובה, ואני גם אעביר את המסר לגבי הגז המדמיע. חשוב.

את מציעה להסתפק בדברייך? כן, אני מציעה להסתפק בדברי. תודה רבה לסגנית השר. אדוני המציע, חבר הכנסת דוד אזולאי,

אני מאוד מקווה שסגנית השר תעביר את הדברים לשר בהחלט, היא אמרה זאת. שיוציא מכתב בעניין ושאני אקבל ממנו העתק. אני מוכן להסתפק בכך. אני מקווה שלא צריך להשתמש כל כך בגז מדמיע.

כולנו מקווים שלא יהיה צורך בכך, מכל קצות הקשת. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: שיחות על משא-ומתן לשלום עם סוריה, הצעות לסדר-היום שמספרן 1521, 1536, 1544 ו-1566. חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, לא נמצאת. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אני יכול להחליף את חברת הכנסת בלילא?

יכול להחליף אותה.

ישיב על ההצעות לסדר-היום השר מיכאל איתן, בשם ראש הממשלה. אני לא יכול להחליף אותה, אחרי שנאבקנו קשות על הנושא הזה בתוך הסיעה? למה? דיברנו על זה היום. מה, אי-אפשר?

מה, אני הדובר היחיד כאן?

גם חבר הכנסת עפו אגבאריה מדבר. תסביר לי את הנוהל. אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הנושא של, גברתי סגנית השר.

שובי לעמלך, עבדת קשה היום, ייצגת ממשלה שלמה. זה היום היחיד שאתה רואה. ודאי.

תשמעי, בכל זאת, משא כבד, חמישה משרדים על כתפייך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נושא סוריה. מעת לעת אנחנו עדים לכל מיני דיבורים סביב הנושא הסורי, ובימים האחרונים אנחנו שומעים יותר ויותר דברים בעניין הזה.

מול מליאה שהיא כמעט ריקה, ואינני מלין על כך, אם אני כאן,

אני בטוח. לא, לא, בוא לא נגזים. אם אתה כאן, אז, אני רוצה לומר שבעזרת השם, ואני מקווה שתהיה הממשלה, גם הממשלה הזאת,

סוף-סוף להושיט יד ולעשות מעשה גדול ולהביא שלום בינינו לבין סוריה. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להסתכל על השלום עם סוריה כעניין אסטרטגי מן המדרגה העליונה, ויש לו חשיבות, אולי אפילו גדולה, אולי הכי גדולה, כדי שאולי יתקיים גם שלום מול הפלסטינים. אני באמת אינני מבין את מקבלי ההחלטות, את המנהיגות הפוליטית בישראל, שחושבת שהעובדה ש"ותשקוט הארץ ארבעים שנה" יכול שיהיה שלום לנצח. אני אינני מהאנשים שמסתכלים על הדברים באור פסימי, אבל אני מאוד מודאג מהחזית הסורית. אני מודאג ממנה ורואה בה איום קשה ובעייתי, לא כי לא ננצח אם חס וחלילה תפרוץ מלחמה, אין לי ספק, אדוני היושב-ראש, שננצח. השאלה היא מדוע לא למנוע, מדוע לא לעשות את כל אשר נדרש עתה, כדי ש"ותשקוט הארץ" עוד מאה שנה? אשרי המאמין. אתה יודע, חבר הכנסת נסים זאב, אין ישראל בלי אמונה. לא, לא, עזוב. הוא נכנס ויוצא, אין כנסת בלי חבר הכנסת זאב. הזאב של המליאה. הוא כמעט שכנע אותי כשנכנסתי. "ותשקוט הארץ" לא כולל את העובדה שאתה תשתוק. חברי חברי הכנסת, אני פונה אליך, אדוני השר, ואני אומר לך שהנושא הזה חשוב. אני לא רוצה להגיד זחיחות של המנהיגות, זו לא מלה נכונה, כי אף-על-פי שאינני מסכים להרבה דברים שקורים, אני לא יכול לומר שחס וחלילה הם מסתכלים על הדברים בזחיחות הדעת. אבל העובדה שהשקט הזה מתקיים, הוא שקט מאיים.

אדוני השר, הוא מאיים כי אין שלום בינינו לבין סוריה. זה שקט אסטרטגי שנכון לרגע זה הוא נוח לנו ונוח להם, אבל כפי שהדברים קורים, זה מזכיר לי במידה רבה את תחילת שנות ה-70, כשבאה היד המושטת ממצרים ודחינו אותה. תודה רבה.

אל תיתן לסוריה רעיונות עכשיו. הם שומעים אותך ואתה בעצם מסכן את אזור, הדובר הבא הוא חבר הכנסת עפו אגבאריה, ואחריו, חבר הכנסת כרמל שאמה,

ישיב. (אומר ברוסית: כצל'ה ביקש שאדבר ברוסית. תודה, כצל'ה.) אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בכל פעם אנחנו שומעים שיש איזשהם איתותים מהצפון, מצד סוריה. לפני כן שמענו שהמשטר הסורי לא רוצה שלום, דוחה את כל הפניות שלנו, ופתאום, כשבאו איתותים מכיוון סוריה, אז מתמהמהים וחושבים אם באמת זה הזמן או לא הזמן לענות לדרישה או לבקשה הסורית שנשב ונדבר או שנציב תנאים מוקדמים או לא. זה תמוה בעיני. כל הזמן אמרו למה שלא יהיה שלום עם סוריה ופתאום, כשיש איזו פנייה או איזה איתות או איזו נכונות של סוריה להתחיל לדבר שלום, אז פתאום זה לא מתאים לממשלת ישראל, שלדעתי אולי משתמשת במלה "שלום" הכי הרבה מול כל הממשלות שקדמו לה, אבל היא לא עושה אפילו מילימטר אחד לכיוון השלום, לא עם הפלסטינים ולא עם הסורים. בשנת 2002 היתה פנייה ויוזמה של הליגה הערבית של "בואו נעשה שלום". הרי בסופו של דבר מה אנחנו צריכים, מה אנחנו רוצים באזור הזה? אנחנו רוצים שיהיה שלום. ואם כל מדינות ערב כבר הכירו בזה שיש מדינת ישראל, ומדינת ישראל תקום בגבולות 67', אני חושב שזה ויתור עצום שעשו הערבים וגם הפלסטינים. אז למה שלא לתפוס את ההזדמנות וכל הזמן להגיד "הוויתורים המכאיבים שאנחנו עושים". אילו ויתורים אנחנו עושים? אילו ויתורים מדינת ישראל עושה כלפי מה שמדינות ערב מציעות ומה שסוריה וגם הפלסטינים, שאנחנו נחיה פה יחד, מדינת ישראל לצד מדינה פלסטינית בסביבת המזרח התיכון. הרי מדינת ישראל לא יכול להיות בניו-יורק או באירופה. בסופו של דבר היא תצטרך להיות פה. היא תצטרך להיות עם השכנים הערבים שלה. אם עכשיו זה כל הזמן הולך על מערכות וכל פעם מנצחים מערכה ועוד מערכה, זו מלחמה. המלחמה יכולה להיות עוד 100 שנה, אבל היא לא תנצח במלחמה, כי כל מי שסובב את מדינת ישראל, וההיסטוריה ידועה, שאף אחד לא יכול לנצח לעולם. בשביל העתיד של מדינת ישראל וילדי ישראל והאנשים שחיים פה, האינטרס הלאומי של מדינת ישראל זה לעשות שלום עם הערבים, עם מדינות ערב, עם הפלסטינים,

ולחיות ולהיות חלק מהמזרח התיכון. לא להיות קשור בטבור מעבר לאוקיינוס אלא לעשות עם השכנים שלך, ואז תחיה בשלום.

תודה רבה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. ישיב השר מיכאל איתן בשם ראש הממשלה, בבקשה. יש לי הצעה אחרת. בלי לדעת מה תהיה תשובת השר? נרשם. תן לנו איזה מסר אופטימי. אופטימי זה יחסי. האופטימי שלך זה הפסימי שלי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התבקשתי על-ידי ראש הממשלה להביא בפני הכנסת את תגובתו, ואני מקריא את התגובה כפי שנמסרה לי, ואוסיף גם הערה אישית משלי. עמדת ממשלת ישראל מאז נכנסה לתפקידה היתה ונותרה שהיא מוכנה למשא-ומתן ישיר עם סוריה ללא תנאים מוקדמים. ראש הממשלה נתן ביטוי לעמדה הזאת הן בהצהרותיו מעת לעת והן במגעיו המדיניים.

שב ועלה בפגישתו עם נשיא צרפת על רקע ביקורו הצפוי של נשיא סוריה בפריס יומיים לאחר מכן. ישראל עדיין ממתינה להיענותה של סוריה לקריאה הזאת. כל עוד אלו הם פני הדברים, אין יסוד להשערות ולטיעונים שהועלו בחלק מאמצעי התקשורת. לפיכך אנחנו סבורים שיש להסתפק בדברים אלה ולהותיר את המשך הדיון לרגע שבו נשמע שאכן הסורים מוכנים לקיים משא-ומתן ישיר בין הצדדים.

רק הערה אחת, הערה אישית שלי: חבר הכנסת איתן כבל, יכול להיות שברגע שתבוא הצעה ויהיה משא-ומתן ויצטרכו לחתום על הסכם שבו תהיה פשרה כזאת או אחרת, ויתור מלא, יהיה ויכוח קשה מאוד במדינת ישראל בין אלה שיהיו סבורים שיש מקום לקיים הסכם כזה, שיעלה מחיר, ואת זה כולם מבינים, ויש כאלה שיגידו שהמחיר הוא גבוה מדי ולא צריך לקיים. אבל נדמה לי שיש הסכמה רחבה מאוד ביחס למשא-ומתן עם סוריה, שלא כמו ביחס למשא-ומתן עם הפלסטינים. גם שם יש כבר הסכמות די רחבות בחלקים רחבים מהציבור שעצם קיומו של משא-ומתן הוא דבר שלמדינת ישראל יש בו אינטרס, ולזה קשה למצוא היום התנגדות. אני חושב שעל הנקודה הזאת אפשר להתלכד באמירה שכולנו רוצים לקיים את המשא-ומתן עם סוריה. אני חושב שקיומו של משא-ומתן ללא תנאים מוקדמים, את המשא. רגע, הכוונה היא שגם אתה תעשה משא וגם תקבל מתן.

תעלה מה שאתה רוצה. אני רוצה שתי גדות לירדן, הן שלנו, בסדר. עם זאת, אני רוצה לומר בהקשר הזה דבר אתה חבר בית"ר? דנון, אתה חבר בית"ר? אני לא רוצה כל כך להשתמש בדוגמה הזאת, אבל לצורך הוויכוח אני אביא

ואני אומר שכאשר היינו במצב של, הזכיר כאן חבר הכנסת איתן כבל, איזשהו משא-ומתן אפשרי מול המצרים, החליט נשיא מצרים לעשות צעד מאוד דרמטי וראשית כול לבוא הנה, לכנסת. הוא אמר פה דברים מאוד קשים, שלא היינו יכולים לשמוע בשום מקום אחר בלי להגיב בזעם. אבל כשהם נאמרו כאן, כשהוא הופיע כאן בגופו, כולם שתקו, והתחיל משא-ומתן ללא תנאים מוקדמים. התחיל משא-ומתן, והצדדים אחר כך ישבו,

והמשא-ומתן אחר כך נגמר, אולי פחות טוב ממה שרצינו. אני בטוח שפחות טוב ממה שאתה רצית. אבל כרגע אני מנסה לחפש את הנקודה שאתה אפשר להתחיל, וישראל אומרת: נקודת ההתחלה היא משא-ומתן ישיר בין הצדדים ללא תנאים מוקדמים. אני חושב שאנחנו יכולים לעמוד מאחורי הדברים האלה ולהתאחד ולומר: אדרבה, משא-ומתן ישיר ללא תנאים מוקדמים, ואפילו אנחנו אומרים, הלכנו קצת רוורס מזה, ואמרנו: אתם יודעים מה? מתווך הוגן, יתחיל לדלג, יתחיל לעשות.

וכך אמר ראש הממשלה, ואני חושב שגם אתה, איתן כבל, מנקודת מושבך יכול לתת גיבוי וביטוי לאמירה הזאת. ובזה נלך מאוחדים, יד ביד.

אתה מציע, אדוני השר, אני מציע שאת צורת הדיון, אנחנו ננסה לשמוע מה הדוברים רוצים. אם הם יסתפקו בדברי תשובתי, אדרבה ואדרבה. אם הם יציעו הצעות אחרות, אז אני אחליט מה נעשה. אני מודה לשר איתן. הצעות אחרות, חברי הכנסת מסעוד גנאים ונחמן שי. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. דקה מהמקום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תמיד אמרו שהחלטת המלחמה באזור היא בידיה של מצרים, אבל החלטת השלום היא בידיה של סוריה. יש הרבה דברים. הבנתי שעל הגדה המערבית טוענים שיש קדושת האדמה. קדושת מה יש בגולן, קדושת המים? קדושת האינטרסים? למה מחזיקים באזור הזה? בוא נעשה שלום, בוא נעשה שלום, משם הוא בא לתקוף אותנו.

להמשיך. עכשיו, אדוני היושב-ראש, רציתי להגיד, ואמרתי כבר מעל לדוכן, תמיד מאשימים את הערבים שהם לא רוצים שלום. תקראו את ההיסטוריה, את המחקרים החדשים. מי שיזם את הפרובוקציות בגולן לפני 1967 זה משה דיין, זה הצבא הישראלי, כדי לעשות מלחמה עם סוריה וכדי להביא מתח לגבול עם סוריה. זה כתוב, מחקרים וחוקרים. ומי עשה את המלחמה, ? חימם את הגבול בשביל, גם ישראל?

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני בעד משא-ומתן, בעד להגיע להסדר עם סוריה, להסדר שלום עם סוריה. בהסדר הזה תהיה כרוכה גם הנסיגה, אבל יכול להיות שהוא יביא לישראל את מה שהיא מאוד זקוקה לו, וזה שלום עם מדינה שבמשך יותר מ-30 שנה אומנם שומרת על גבול שקט, אבל מאחורי הגבול השקט הזה מסתתר איום גדול על מדינת ישראל. כל מי שזוכר, כמו שאמר ידידי איתן כבל, את השנים המאושרות בין 1967 ל-1973, שנראו כמו גן-עדן, יודע שמאחורי גן-עדן הזה חיכה גיהינום. לכן, אני מפציר בראש הממשלה לקחת ברצינות את היוזמה הצרפתית, לתת בצרפתים אמון ולשתף פעולה אתם בניסיון להגיע לפחות לאיזשהו משא-ומתן. עזבנו את הערוץ הטורקי, בואו נלך על הערוץ הסורי. זה טוב למדינת ישראל. אבל רק דבר אחד: לא לבזבז אותו, לא למזמז אותו ולא להשאיר את הצרפתים מאוכזבים. יותר מדי ידידות שלנו בעולם מסתכלות עלינו בימים האלה בעיניים רעות. אני חושב שצריך להעביר את הנושא הזה לוועדת החוץ והביטחון, שם נשמע מה יש למומחים שלנו להגיד,

לדרבן את התהליך הזה. תודה רבה. חבר הכנסת כבל, אתה מקבל את המלצתו של נחמן שי? חבר הכנסת עפו אגבאריה,

חוץ וביטחון, עזוב. מליאה, זה לא יהיה דיון פה. חוץ וביטחון, אני לא יכול לשמוע. אתה תוכל להיות מוזמן לוועדה לדיון הזה, כאשר הוא יתקיים. אדוני השר, עמדתך, אנחנו מצביעים כרגע. מי שמצביע בעד הוא בעד להעביר את הנושא לדיון בוועדת החוץ והביטחון. מי שמצביע נגד הוא בעד ההסרה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה.

אחד נגד. הנושא עובר לדיון בוועדת החוץ והביטחון. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הנושא הבא: ביקורו של ראש הממשלה בארצות-הברית ופגישתו המאולצת והכמעט-כפויה עם אובמה,

חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה. לרשותך עשר דקות, ההצעה היא רגילה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, בשבוע הבא יציין העולם המדעי 150 שנה להופעת ספר חשוב. "מוצא המינים" של דרווין התפרסם ב-23 בנובמבר 1859, ומייד עם הופעתו חולל מהומה רבה. כי מה אמר דרווין? הוא אמר שיש אבולוציה בטבע, ויצורים נחותים מתפתחים ליצורים מפותחים יותר, מורכבים יותר. הטבע מפעיל ברירה והמינים המתאימים יותר שורדים. מובן שכל אלה שמאמינים באל אחד הקימו זעקה גדולה. הלוא בפרשת בראשית כתוב במפורש שהאדם נברא בצלם, לא חלילה שהוא נברא מהקוף. הוויכוח לא הוכרע עד עצם היום הזה. הייתי סבור שהוא גם לעולם לא יוכרע, עד השבוע שעבר. השבוע שעבר סיפק לנו הוכחה או תצפית מעין-מדעית שתורת דרווין היא הבל הבלים. לא שהאדם התפתח מהזוחל, אלא להיפך: היה אדם, והוא התחיל לזחול. ממש, להבנתי, זוהי הוכחה ניצחת. איך ראש ממשלה שבמערכת בחירות, ואני בטוח שאדוני היושב-ראש זוכר שב-24 בדצמבר 2008 למניינם אמר ראש הממשלה שלנו, "שיהיה ברור לסורים ולעולם כולו: רמת-הגולן תישאר בידינו". ובאותו נאום אומר בעניין עזה שיש לעבור למדיניות של תקיפה, לא רק כדי לשתק את ירי ה"קסאמים" משם, אלא "כדי לשקם את הכבוד הלאומי שלנו". איך ראש ממשלה שנבחר כדי לשקם את הכבוד הלאומי שלנו, זוחל לבית הלבן בשביל שעה וחצי של אינטימיות עם נשיא ארצות-הברית, הנשיא העוין ביותר לישראל שהיה בארצות-הברית מזה שנים רבות. עכשיו, זחילה זה לא תמיד דבר רע.

אני גדלתי בבית של אחד ממפקדי הלח"י, וגדלתי על סיפורים איך חפרו את המנהרה בלטרון וזחלו במנהרה. אז זחילה זה לא תמיד דבר רע. הם זחלו אל החופש. הם זחלו אל החירות. הם זחלו כדי להילחם את מלחמת החירות. אז אם שכר הזחילה הוא הזכות להשתתף במלחמת חירות, זחילה יכולה להיות דבר טוב. אבל איזה שכר אנחנו קיבלנו מארצות-הברית בשביל הזחילה של ראש הממשלה שהשפילה מדינה שלמה? אז הבה נדבר על השכר. לפני שבועות אחדים התבטאה מזכירת המדינה האמריקנית,

ואמרה שלא היתה ממשלה בישראל שהיתה מוכנה ללכת רחוק כל כך בהקפאת הבנייה. היא כבר ננזפה על האמירה הזאת. היא ננזפה, אבל היא ננזפה כשהיא אמרה את האמת שהיא לא היתה אמורה לומר.

כמה רחוק הלך נתניהו שלא הלך אולמרט? נכון, נכון. שלא הלך ברק. השר אטיאס סיפק את התשובה. השר אטיאס הצהיר, שבתקופת ממשלת נתניהו לא פורסם מכרז אחד לבנייה, גם בירושלים.

נתניהו התחייב על מה שלא התחייבו ראשי ממשלה קודמים, לא רק שהוא יקפיא בנייה בהתנחלויות, הוא יקפיא גם את הבנייה בירושלים. איך אנחנו יכולים להיות בטוחים?

כשהתפרסמה הידיעה על כך שוועדת התכנון והבנייה בירושלים החליטה לאשר 900 יחידות דיור בגילה, קמה זעקה נוראה בארצות-הברית, בבית הלבן ובמחלקת המדינה: אתם מרמים אותנו. אם ראש הממשלה לא היה מתחייב לפניהם להקפיא גם בירושלים, הלוא בונים בירושלים כבר שנים רבות ויש מחאות כאלה ואחרות, שמעמדה של ירושלים טרם הוכרע, ושלא היתה הכרה במעמדה של ירושלים, אבל צעקות כאלה מארצות-הברית לא שמענו קודם, ואנחנו שומעים אותן עכשיו מפני שהממשל בארצות-הברית מרגיש מרומה, כי ראש הממשלה התחייב להקפיא גם את הבנייה בירושלים. מה הרווחנו מהדבר הזה? אני יכול לברך את ראש הממשלה רק על דבר אחד. עד אתמול היו 350,000 מתנחלים ביהודה ושומרון, היום יש 600,000. בבת אחת זכינו בעוד 250,000 מתנחלים, תושבי השכונות נווה-יעקב, פסגת-זאב, גילה, שכונות בירושלים שהוכרזו עכשיו התנחלויות, ועכשיו יש לנו 600,000 מתנחלים, 60 ריבוא, כמספר יוצאי מצרים. יישר כוח לראש הממשלה. הגדלת בבת אחת את מספר המתנחלים ל-600,000. היד עוד נטויה. אפשר לומר שגם תל-אביב זאת התנחלות. ואז אנחנו בכלל רוב, אפשר להשתלט על המדינה. ראש הממשלה, מרוב "תבונה מדינית", באמת גרם לממשלת ארצות-הברית, באמצעות שגרירותה בארץ, להרגיש שמדינת ישראל היא מדינת חסות מוחלטת שלה. כשעלה לדיון בבניין הזה, בכנסת ישראל, אם חבר הכנסת רשאי להעלות הצעה לסדר-היום לאזכר את יום פטירתו של הרב מאיר כהנא, מייד הגיעו מהשגרירות האמריקנית ללשכת יושב-ראש הכנסת טלפונים שמביעים התעניינות רבה של הסנטור מיטשל: האם באמת הכנסת מתכוונת לדון בזה? החוצפה הזאת, לא היתה כמוה בעבר. תמיד ממשלת ארצות-הברית ידעה להכתיב למדינת ישראל דברים, אבל לא העזו להתערב בתוך הפרלמנט. נתניהו נתן להם בזחילתו תחושה שהכול שלהם, שהם יכולים להכתיב כל דבר, מאל"ף עד תי"ו, ממכרז דרך אכלוס, ואפילו סדר-יומה של הכנסת נתון לשיקול דעתה של ממשלת ארצות-הברית. מרוב התבונה המדינית הזאת, הזחילה הזאת של ראש הממשלה כדי לזכות בפגישה עם הנשיא אובמה, הוא הזחיל אתו מדינה שלמה. יש דיון ארוך אם המלך רשאי למחול על כבודו.

משום שהוא מוחל על כבודה של כל ממלכתו, של כל המדינה. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול.

בעניין הזה נראה שארצות-הברית החליטה שכבודו מחול וגם כבודנו מחול והם רשאים לדרוך עלינו, אם ראש הממשלה זוחל כדי לקבל פגישה של שעה וחצי עם נשיא ארצות-הברית. אנחנו נמצאים במצב שגם אכלנו את הדגים הבאושים, גם גורשנו מהעיר, גם לא מאשרים אפילו בניית כיתת לימוד אחת ביהודה ושומרון וגם כל העולם טוען שאנחנו בונים ביהודה ושומרון ובירושלים. וגם אין פיצול של היועץ המשפטי.

כי נתניהו מפחד, לא רק מאובמה, הוא מפחד מכל דבר. יש לי עוד דקה ואני אסיים בה. יש תיאוריה אחת שאומרת שהאדם כפרט עובר במהלך התפתחותו כתינוק וכילד חלק משלבי האבולוציה של הטבע בכלל, חזרת לדרווין.

חזרתי לדרווין, אבל במתכונת פסיכולוגית אחרת. אומרים שהתינוק קודם שוכב בעריסה וסתם צועק, אחר כך הוא מתחיל לזחול, אחר כך הוא עומד, אחר כך הוא הולך. אומרים שאם איזה תינוק בטעות מדלג על אחד השלבים, למשל יש תינוקות שלא זוחלים, הוא יסבול מהפרעות קשות כל חייו. הוא יהיה פחדן, הוא יסבול מהפרעות רגשיות שונות, ילדותיות. יש תיאוריה פסיכולוגית, שלהבנתי היא הבל הבלים, שאומרת שכדי לטפל בתופעות האלה מזחילים את האדם הבוגר.

חלק מהטיפול הפסיכולוגי זה לתת לו לזחול בקליניקה כדי להשלים את מה שהוא לא הספיק כתינוק. אני לא יודע מי הפסיכולוג שייעץ את זה לראש הממשלה, אבל נדמה לי שזחילה לא יכולה להיות טיפול בפחדים של אף אחד. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. אני יודע שאתה רופא, אבל פסיכולוג אני חושב שעוד לא, נכון? אני מזמין את חבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה, לרשותך שלוש דקות.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 אני מקווה שהפגישה הכפויה והמאולצת היתה איתות מהנשיא אובמה שהוא לא מסכים ולא שבע רצון ממדיניותו של ראש הממשלה נתניהו, אף-על-פי שהיא הזכירה לי גם איזה אירוע היסטורי חשוב, קנוסה, במאה ה-10 או ה-11, כאשר המלך הנרי ביקש סליחה ומחילה מהאפיפיור. בכל זאת, אני חושב, נכון שאנשיו של נתניהו יצאו ואמרו שהיתה פגישה כל כך פורייה ונפתח דף חדש, אבל ראש הממשלה בעצמו הוא שהעיד אחר כך על טיבה של הפגישה וחשיבותה כאשר אמר: הפגישה נמשכה עד שהיה על הנשיא אובמה להתפנות לעניינים משפחתיים. אז אני מדמיין לעצמי מה שקרה שם בשעה ו-40 דקות, 30 דקות, 45 דקות, לא יודע. אני מניח שבשעה הראשונה בשלמותה אובמה הסביר לנתניהו עד כמה הוא הפריע לו ואילץ אותו לשנות את לוח הזמנים שלו ועד כמה הוא לא סובל אותו. הוא בטח אמר לו: דווקא בגלל שאתה לא מכבד את המלה ולא את הזמן שלי ויוצא אחר כך מהפגישות אתי ומתרברב כאילו שכופפת אותי, נמאס לי ממך. מספיק הכאב ראש שלי, אפגניסטן, פקיסטן,

נמאס לי מכל המשחקים האלה. ואולי הסביר לו מה שכתב אחר כך או באותו יום תום פרידמן, שחלאס, זהו, נמאס לנו, תרדו מאתנו, תצאו מהחיים שלנו. אולי זה מה שאמר אובמה לנתניהו בפגישה. באשר לשאר 40 הדקות, אולי הוא הסביר לו עד כמה הוא מת

כי יש לו התחייבויות משפחתיות.

אני חושב שארצות-הברית אולי ביום מהימים תחזור למדיניות שהיתה, להסתגרות שלה בענייניה הפנימיים.

יישאר נתניהו עם הבעיות שלו. הוא צריך להיות אמיץ. הוא צריך לדעת שבסוף שלום עושים עם השכנים ושלום מצריך ויתור, ובלי מתווכים. בלי זה לא יהיה שלום.

תודה רבה. חברת הכנסת יולי תמיר, אינה נמצאת. אני, אין מי שיחליף אותי במשכן. רק אומר לכבוד השר, שהשתתפתי בטקס הנחת אבן פינה בירושלים, וזו בעצם היתה אמירתו לנשיא אובמה. אני מזמין אותך להשיב בשם ראש הממשלה על ההצעות לסדר-היום. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לאחר ששמעתי על הדרוויניזם, ועל ההתמצאות המפליגה של פרופסור אריה אלדד ב"מוצא המינים", ועל ההתפתחויות והשלבים בהתפתחויות, וכל מיני פגמים, אני מניח שאם אני אבקש ממנו הוא יוכל לכתוב לי למשל גם על ההתפתחות של האיחוד הלאומי, איך התפתח האיחוד הלאומי והגיע לאיזה מין מבנה מורכב. אני בטוח שאפילו דרווין לא יכול היה להאמין שאפשר להגיע אליו. אבל זה הקנטה מול הקנטה. הנושא הוא נושא הרבה יותר רציני, ואני הייתי מצפה מפרופסור אלדד, זו זכותו להתייחס לנושא כך או אחרת. אבל אם הוא מדבר על מדע, מדע צריך להיות מבוסס על עובדות. אתה יודע מה? אני מודה ומתוודה כאן, אני, מיכאל איתן, שמייצג כרגע את ראש הממשלה בכך שאקרא את דבריו, גם אני איני יודע מה היה בפגישה הסגורה בין נשיא ארצות-הברית לראש ממשלת ישראל. אני חושב שאם לא היית חושב באמת שהיה שם דבר רציני, היית מתייחס לעניין פחות בהומור ובציניות. מה שמדאיג אותך, ואולי בצדק, וצריך להטריד גם כל אזרח במדינת ישראל באשר הוא, שאולי נאמרו שם דברים חשובים ויסודיים שאולי הם לא על דעתו, וכל אחד יכול היה למצוא עניין כזה או אחר. אתה יודע מה, אני אוסיף ואומר, כמי שמייצג איזושהי גישה שמדברת על שקיפות ופתיחות, שיש כאן אולי גם איזה צורך להסביר ולהבהיר מדוע עניין כזה אינו שקוף ופתוח. אבל אני חושב שאפשר לעמוד במשימה הזאת. גם שקיפות, גם זכות הציבור לדעת, גם הצורך בדיווח אינו מתייחס, ואסור שיתייחס, לכל מיני דברים שצריכים להיות רחוקים מעינו של הציבור. דווקא מי שרוצה גילוי ושקיפות ורצון לפתיחות ולגילויים רבים ככל האפשר, צריך באותה נשימה תמיד לומר, שיש גם דברים שלא מגלים ולא פותחים לציבור, כמו למשל פרטיות, לא במקרה שלנו, כמו למשל, עניינים ביטחוניים, כמו למשל, דברים שהם כמו בדוגמה שלנו, נושאים שהם בתהליך של משא-ומתן, בתהליך של הכנת דברים לקראת הכרעות, שאף אחד לא מצפה, ואני בטוח שגם לא אתה, את הדברים הרציניים ביותר שיכולים להיות שעליהם משוחח ראש ממשלת ישראל עם נשיא ארצות-הברית, בשיחה שמתקיימת שעה ו-40 דקות,

בטוח שהם לא דיברו שם על דברים בטלים. לשני האנשים האלה, כשהם נפגשים למשך שעה ו-40 דקות, והם מחליפים דברים, אי-אפשר, לאף אחד מאתנו אין זכות, וגם לא לאמצעי התקשורת, שכמובן יודעים הכול, והם לא צריכים לשלוח כתבים, והם בכלל לא מתעניינים. איך שמעתי את אחד מהם אומר ברדיו: אנחנו לא צריכים לבוא לשם, אנחנו מרימים טלפון לבית הלבן, ושם מדליפים לנו מייד מה היה בישיבה. נו, באמת. אז אני חושב, בסיכומה של נקודה, שכשיש מפגש כזה שהוא נשמר בחשאיות על-פי הסכמה של שני המנהיגים, כנראה יש שם דברים חשובים. כנראה אין עדיין מקום להביאם בפני הציבור, וזה חלק מכלי המדיניות שאנחנו כפוליטיקאים צריכים לכבד אותם. אז אפשר לבוא הנה ולהגיד: היתה פגישה, ואני מקווה שהיא היתה כך, או היתה פגישה ואני מקווה שראש הממשלה לא מכר את האינטרסים של ישראל, או אני מקווה שראש הממשלה קידם את השלום, או שראש הממשלה קידם את הביטחון. אפשר להפוך את זה, זה דיון לגיטימי. אבל נהפוך את זה לזחילה, ולדרוויניזם, זה לא במקום, זה פשוט לא נראה לי פרופורציונלי. אני נהניתי לשמוע, תמיד אני נהנה לשמוע אותך,

לא תמיד הציניות וההתלוצצות והירידה הזאת לרמות של זחילה מתאימות לנושא, שמספיק שאני אומר, נשיא ארצות-הברית וראש ממשלת ישראל נועדו לפגישה במשך שעה ו-40 דקות בבית הלבן. אנחנו לא במעמד שאנחנו יכולים לעשות מזה איזה נושא לפארסה, וזאת לא היתה פארסה. עכשיו אני אקרא את התגובה שהתבקשתי לקרוא. אם זה כל כך חשוב לשניהם, למה הוא היה צריך להתחנן לפגישה?

זה לא נכון. אני עכשיו אקריא. אתה יודע, מאחר שאני משתדל לעמוד מאחורי הדברים שלי, ומצד שני למלא את תפקידי ולהביא את תשובת ראש הממשלה כפי שהתבקשתי, אני אקריא עכשיו את תשובת ראש הממשלה, ואתה תקבל תשובה לשאלה שהצגת. תיאור האירועים כפי שהוצג על בסיס ההצעה לסדר-היום בקשר להכנת הפגישה אינו עולה בקנה אחד עם המציאות. הפגישה שהתקיימה בין ראש הממשלה לבין נשיא ארצות-הברית היתה ממושכת, מקיפה וחשובה. מתכונתה שיקפה נאמנה את היחסים המיוחדים בין ישראל לארצות-הברית. גם הגרסה הכלולה בנוסח ההצעה לסדר-היום בדבר הנסיבות שהובילו לקיומה של הפגישה, אין לה על מה לסמוך. לפיכך, אנחנו מבקשים שהנושא הזה, בהסכמת שני המציעים, יסתפקו בדברי,

נבקש להוריד אותה מסדר-היום. אני רק רוצה לומר, על מנת שלא יהיו ספקות. כאשר יש דבר לא ידוע, אז אני חושב שנאמנים, העול מוטל על מי שטוען

לבוא עם ראיות ועם הוכחות. ואם ראש הממשלה, שהיה בפגישה, מעיד עליה שהיא אכן היתה חשובה, שהיא שיקפה נאמנה את היחסים המיוחדים בין ישראל לארצות-הברית, והוא רואה בה, מבטא אותה כפגישה שהצליחה, אני חושב שאנחנו צריכים לקבל את דבריו, ועד שלא יוכח אחרת, לא לקחת את הצד הגרוע כביכול של האי-ודאות, אלא לקחת את הצד החיובי, ולאחל לראש הממשלה שאכן ימשיך בדרכו, בהצלחותיו, ושפגישות כאלה, אם הן אכן היו חשובות ומועילות, יימשכו גם בעתיד. תודה רבה, אדוני השר. האם חבר הכנסת אריה אלדד מסתפק בתשובת השר? כן.

האם חבר הכנסת מסעוד גנאים מסתפק בתשובת השר?

אם כך, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. ההצעות הוסרו מסדר-היום. הנושא הבא על סדר-היום: החלת החוק הישראלי על יישובי יהודה ושומרון, הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת יעקב כץ, שמספרה 1560. ישיב על ההצעה השר יעקב נאמן בשם ראש הממשלה. בבקשה, חבר הכנסת יעקב כץ. השר איתן ישיב. השר איתן ישיב על כך.

לא, לא אכפת לי חבר הכנסת כץ, אתה מוזמן.

יעקב, אם יש לך בעיה אני מוכן לגשת. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שבמלחמת הגאולה, מלחמת ששת הימים, כשחלקי ארץ-ישראל שוחררו, לא היה דבר יותר טבעי מצירוף חלקי ארץ-ישראל שזה עתה שוחררו, כשכבוד השר יעקב נאמן אז היה הרבה יותר צעיר, וחבר הכנסת דודו רותם, יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, היה עלם צעיר עם פלומת שיער, וכולנו היינו בטוחים שימים של משיח. והיה טבעי שגם חלקי ארץ-ישראל יצורפו למדינת ישראל באופן טבעי, כפי שנעשה לגבי ירושלים ולימים גם לגבי רמת-הגולן.

שלא זכינו, לא אסתייעא מילתא, ובצד המהלך הטבעי הדבר לא נעשה, ואנחנו עומדים היום, כפי שאמר קודם חברי חבר הכנסת אריה אלדד, פרופסור אריה אלדד, שהיום, בלי עין הרע, יותר מ-600,000 יהודים גרים בשטחים ששוחררו במלחמת ששת הימים, ובעזרת השם, כן ירבו, עוד היד נטויה. במקומות האלה, בירושלים וביהודה ושומרון, הילודה היהודית היא גדולה. הציבור ביהודה ושומרון ובירושלים, בשכונות בתוך ירושלים, מתגייס ליחידות העילית של צה"ל, שותף במערכים שונים וחשובים גם בתעשייה, אפילו בכנסת, יש לנו כמה חברי כנסת, כבוד חבר הכנסת דוד רותם ואחרים. אתה רוצה להכריח אותי למסור הודעה אישית היום? גם השר נאמן גר בעבר בעיר העתיקה, וכולנו מייצגים נאמנה ציבור ענק שהולך ומתפתח וגדל. אני רוצה לומר מה קורה היום בשטח מכיוון שהחוק הישראלי לא חל, כבוד היושב-ראש, ביהודה ושומרון. לגבי אכיפת החוק הפלילי, הנהלים המיוחדים לאכיפת החוק ביהודה ושומרון, אשר גובשו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה ומחייבים את המשטרה, מפלים לרעה את המתיישבים הן לעומת שכניהם הערבים והן לעומת אזרחי ישראל שבתחומי "הקו הירוק". התשובה הזאת נוסחה על-ידי עורך-הדין איל ינון, שהיום הוא מזכיר הכנסת ואז היה העוזר ליועץ המשפטי לממשלה, והוא כתב כך: "דין יהודה ושומרון אינו כדין מדינת ישראל, ולכן גם מערכת אכיפת החוק הפועלת באזורים אלה מתאפיינת בייחודיות המצדיקה טיפול ייחודי". ואנחנו באמת מקבלים טיפול ייחודי, טיפול שונה מכל אזרחי מדינת ישראל, למרות היותנו אזרחים ישראלים באופן עקרוני רגילים, מתגייסים לצה"ל, עושים כל מה שמוטל על כל אזרח ישראלי, אבל כשחלים הדינים אנחנו מופלים לרעה בצורה חמורה מאוד. דבר שני, חקיקה, לעומת תהליך החקיקה הראשי בתוככי מדינת ישראל, המורכב מדיון ראשוני בממשלה, שלוש קריאות במליאת הכנסת וביניהן דיונים והצבעות בוועדות הכנסת הרלוונטיות ופרסום ברשומות, לגבי מתיישבי יהודה ושומרון קיים ערוץ חקיקה מיוחד, שבו המחוקק הבלעדי הוא מפקד האזור. בשנים האחרונות נחקקו סדרה של צווים במסגרת החקיקה הצבאית. מדובר בחקיקה שלא עברה את המבחנים האלמנטריים של זכויות האדם, ואחד המאפיינים הבולטים שלה הוא הרטרואקטיביות באכיפתה. אדם שביצע עסקת מקרקעין,

מוצא את עצמו כעבור כמה חודשים או שנים מתמודד עם צו חוק המבטל אותה למפרע. זאת אומרת שאפשר לבטל את כל מה שנעשה, דבר שלא נוהג בתחומי מדינת ישראל הרגילים.

הליכים משפטיים אשר בישראל הקטנה היו מתחילים בפני בית-משפט שלום או מחוזי מתנהלים אך ורק, כבוד השר איתן, אך ורק בבג"ץ, אשר מטבעו אינו דן בראיות ואינו חוקר עדים. בדיון על "בית השלום", לדוגמה, בוועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה, הודתה נציגת מחלקת הבג"צים, עורכת-הדין אסנת מנדל, ואני מצטט, כי "למעשה בישראל זה צריך להתנהל בבתי-משפט שלום, בתוך ישראל זה אמור להתנהל בבית-משפט בערכאות אחרות, לא בבג"ץ, זה מתנהל בבג"ץ מאחר שמדובר בנכס שנמצא בחברון". בנייה ופיתוח, קיים מצב אבסורדי, שבו השר היחיד המחליט על בנייה ופיתוח הוא שר הביטחון, שלא כמו בכל מקום אחר, והוא כמובן יוצר הליכים מסורבלים שאינם מאפשרים כל התפתחות.

כאשר, לא עלינו, נהרג חייל, או שאתה רוצה להנציח מישהו שנפגע בפעילות של,

ואתה רוצה לקיים את ההנצחה, יש בארץ-ישראל הקטנה, כבוד היושב-ראש, הלכות לגבי הנצחה. בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, קיימת אפליה בהנצחת חללי צה"ל בתחומי יו"ש, והדברים הם רבים ומובנים, ולא צריך להאריך בפרטים.

שאחרי 60 שנה, ואחרי שאני זוכר שעלינו לבית-אל, אני עליתי כמעט לבד, עליתי על ההר לבד, הייתי אפילו בלי אשתי בהתחלה, וברוך השם סחבנו אחרינו עוד ועוד משפחות. ראש הממשלה אז היה מנחם בגין. סחבת אחריך אפילו את אשתך? סחבנו אחרינו וסחפנו אחרינו עוד רבים, אפילו את חבר הכנסת דודו רותם.

הבאנו אחר כך לאפרת. גם הוא אפילו נהיה אחר כך מתנחל. ואני זוכר שעלינו יחידים. ראש הממשלה אז היה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, והיום ברוך השם בבית-אל יותר

לא רוצה לנקוב במספרים, בין 6,000 ל-7,000 מתיישבים,

כך הדבר נוהג בעופרה ובשומרון, ויש לי פה רשימה ארוכה. ההצעה שלנו נוגעת בהחלת החוק הישראלי ובשיפוט, כמו שאני קורא, הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט במועצות האזוריות ובמועצות המקומיות. ואני רוצה פה לקרוא את המספר הגדול של המועצות האזוריות, את הערים,

בלי עין הרע, היום ביהודה ושומרון, יש לנו היום אורנית, אלפי-מנשה,

אריאל, בית-אל, בית-אריה, עופרים, ביתר-עילית, בנימין, בקעת-הירדן, גבעת-זאב, גוש-עציון,

הר-חברון, מגילות ים-המלח, מודיעין-עילית, מעלה-אדומים, מעלה-אפרים, עמנואל,

קריית-ארבע, קרני-שומרון, שומרון,

והכול נבנה במשך 30 ומשהו השנים האחרונות.

מועצות אזוריות, מועצות מקומיות שחיים בהן היום, ובלי עין הרע,

צירפו לנו היום גם את מזרח-ירושלים, עם התערבות הממשל האמריקני, גם בתוככי ירושלים המזרחית, הדרומית והצפונית. אז אנחנו יותר מ-600,000 יהודים היום, שצריכים לקבל טיפול מיוחד. אני מבקש שהדבר הזה יובא ויעבור כמה שיותר מהר, כי בסופו של דבר, כבוד היושב-ראש יודע, והכנסת יודעת, והדברים חקוקים ונכתבים, שכפי שבסופו של דבר ירושלים סופחה למדינת ישראל וחל עליה החוק הריבוני, כך נעשה גם לגבי רמת-הגולן. אין ספק שגם יהודה ושומרון על מאות האלפים שיש שם כבר היום, ועל המיליונים שיהיו בעתיד, ואולי יבוא יום שרוב תושבי מדינת ישראל יגורו ביהודה ושומרון, ובשפלה, במקום החם הזה, שם יהיו אזורי התעשייה, הבידור ואני לא יודע מה עוד, אבל אנשים חכמים יגורו בהרים ובעמקים, אוויר נקי, 500, 600, 700, 800 מטר מעל פני הים, והדברים יבואו לידי תיקונם. אבל מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, ואני בטוח שיושב-ראש הכנסת והשר המשיב היו שמחים לראות את הדבר כך, ונקווה שהדברים יבואו במהרה.

אני מודה לחבר הכנסת יעקב כץ. ישיב על ההצעה לסדר-היום השר יעקב נאמן, בשם ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, הנושא שהעלה חבר הכנסת יעקב כץ הינו נושא חשוב ביותר. מדינת ישראל מחילה על תושבי ישראל המתגוררים ביהודה ושומרון חיקוקים מסוימים, כגון דיני המסים והעונשין, אולם החלה זו נעשית באופן פרסונלי על אזרחי ותושבי ישראל, ולא באופן טריטוריאלי על שטח יהודה ושומרון. לגבי שטחי יהודה ושומרון החקיקה נעשית,

באמצעות תחיקת הביטחון, קרי צווים שמוצאים על-ידי מפקד כוחות צה"ל. רק בשבת האחרונה, שבת חיי שרה, הייתי בעיר הקודש חברון, וגם ביום שני בבוקר, בערב ראש חודש, הייתי שם. אני רוצה להדגיש שהנושא הזה בהחלט ראוי לדיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ואם המציע יסכים ואם אין הצעה אחרת הוא יידון בוועדה.

האם, חבר הכנסת כץ, אתה מסכים להצעת השר?

אם כך, אנחנו נצביע. מי שמצביע בעד הוא בעד העברת הנושא לוועדת חוץ וביטחון, מי שמצביע נגד הוא בעד הסרת הנושא מסדר-היום.

שישה בעד, אף אחד אינו נגד. הנושא יעבור לדיון בוועדת חוץ וביטחון. הנושא הבא על סדר-היום, הצעה לסדר-היום מס' 1533, של חבר הכנסת כרמל שאמה, שאינו נמצא. הנושא ירד מסדר-היום. הצעה לסדר-היום מס' 1564, של חבר הכנסת חנא סוייד: אפליה בוועדות הקבלה ליישובים קהילתיים. היושב-ראש, הוא נהיה דוקטור, נחמן

אנחנו מברכים אותו. כן ירבו במשכן דוקטורים. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, קודם כול ברכות לד"ר נחמן שי. בראשית שבוע זה התפרסם שהתושבים של מצפה-אביב, בסמוך לעיר תמרה שבגליל, החליטו לתקן את התקנון, או אימצו תיקון לתקנון של היישוב, שמדבר על אימוץ של פרמטרים וקריטריונים אחרים מאלה אשר היו נהוגים קודם לקבלת חברים חדשים ליישוב. מדובר, כמובן, ביישוב קהילתי קטן, לדעתי של כמה מאות משפחות, ותיקון התקנון מדבר על כך שמתווספים קריטריונים, שכל משפחה שמבקשת להיכנס לגור ביישוב חייבת לשים בראש מעייניה את העניין של מורשת ישראל, של ציונות ושל כל מיני ערכים כאלה ואחרים, רשימה ארוכה, שרק בסופה יש הסובלנות וכבוד האדם. ממש מדובר על תיקון שכולל כמה פרמטרים, ארבעה-חמישה נדמה לי, ורק בסוף מוזכר שאחד הדברים או אחת המטרות של היישוב זה לשמור על הסובלנות ועל כבוד האדם. אני חושב שזו תופעה שהולכת ומתפשטת, אדוני היושב-ראש, ביותר ויותר יישובים קהילתיים בגליל. קדמו ליישוב מצפה-אביב גם היישוב רקפת ואולי יובלים, שמדברים שם אותו דבר, על תיקון התקנון והכנסת הקריטריונים המפלים האלו לתוך תנאי הקבלה ליישובים הקהילתיים. ראשית כול אני רוצה להגיד שסוף-סוף יש ההוכחה לטענות שאנחנו העלינו כל הזמן, שהתקנונים של אותם יישובים היו כתובים בצורה שהסתירה את הכוונות האמיתיות. אנחנו כל הזמן חשדנו שהקריטריונים האלו הם כיסוי לדברים שעכשיו נאמרו בצורה כה מפורשת בתקנון שאושר במצפה-אביב, וכפי שאמרתי ברקפת וביובלים, כאשר אנחנו טענו כל הזמן שהכוונה שהיישובים האלה מבקשים לקדם זה ייהוד הגליל. נעשו ניסיונות לטעון שזה פיתוח הגליל ושזה פיזור אוכלוסין ושזה כל מיני טענות, אלו ואחרות, אבל הקמת מאות יישובים קהילתיים בגליל, וגם בנגב במידה מסוימת, היתה תחת המטרה האמיתית של ייהוד הגליל. זה, לפחות, מעז יוצא מתוק, למרות הביקורת הקשה שיש לי, כפי שאני אבטא אותה, אבל בסופו של דבר יש אנשים שהגיעו למסקנה שאי-אפשר עוד להחביא ולהסתיר את הכוונות האמיתיות שמאחורי היישובים הקהילתיים.

בניסיון או בפגיעה בזכות אנשים מן השורה, לאו דווקא אזרחים ערבים. היישוב מצפה-אביב יושב על האדמות בסמוך מאוד ליישוב תמרה. היישוב תמרה זה עיר של בערך 30,000 תושבים. כפי שאני יודע, יש שם מצוקה של דיור, אבל היישוב הזה יושב על האדמות של היישוב תמרה. אנחנו יודעים שיש משפחות, גם ערביות אבל גם מכל הסוגים, גם יהודיות, גם חרדיות, שמבקשות או מחפשות פתרונות דיור, ועל-פי הקריטריונים האלו, כל משפחה שמבקשת להתקבל ליישוב הזה חייבת לשים בראש מעייניה את קידום ערכי הציונות. אפילו בין היהודים לא כל אדם, לא כל משפחה דוגלת בערך הזה או ברעיון הזה ומוכנה לשים אותו בראש מעייניה. אז יש כאן פגיעה קשה מאוד בזכות של האנשים, של משפחות, לחפש או לקבוע את מקום המגורים שלהם, שזו זכות בסיסית, זכות דמוקרטית מוגנת, ואי-אפשר שקבוצה של אנשים, שנכון שהתאגדו במסגרת של אגודה שיתופית, כאילו מקבלים לעצמם את החופש להחליט מה שהם רוצים. הדבר החמור יותר מכך הוא שאנשים באופן אקראי, באופן בלתי מוסבר, מחליטים לעצמם אילו קריטריונים הם ינהיגו. מדובר כאן בקרקעות שהן רכוש ציבורי, זה קניין ציבורי. אדמות שמקבלים מהמדינה, ממינהל מקרקעי ישראל, שזה משאב ציבורי. והם בעצם עושים מה שנקרא "פרוטקשן". הם מקבלים את השטח הזה, ואחרי שמקבלים אותו הם כבר מחליטים לעצמם את מי אפשר להכניס ולמי לא מאפשרים להיכנס.

כאן שמים יד על משאב ציבורי, ואחר כך הם קובעים את הקריטריונים איך לחלק את המשאב הציבורי, שכל אזרח במדינת ישראל כמובן יש לו זכות שווה להיכנס ולקבל חלק במשאב הציבורי הזה. אני מודע לטענות. יגידו: האם מותר ליהודים לגור ולהיכנס ליישובים ערביים? ויגידו: מה יהיה ביום השואה וביום העצמאות? ויגידו כל מיני טיעונים כאלה ואחרים, שבאים להגיד: אה, בכל זאת הם צודקים ובכל זאת יש פה איזשהו issue בעניין הזה. אבל נשארת השאלה

והדילמה שצריך לתת עליה מענה, שאי-אפשר לאפשר לקבוצה מסוימת של תושבים להחליט לעצמה איך מחלקים משאב ציבורי.

לא צריך להזכיר כאן את בג"ץ קעדאן, שאמר שאסור שהמדינה או קבלני משנה של המדינה, כאשר כאן אגודה שיתופית המהווה קבלן משנה של מינהל מקרקעי ישראל ושל הממשלה, מנהיגה משטר של אפליה בקבלת אזרחים ותושבים, ובעצם על משאב ציבורי. לפעמים אומרים, איך בכל זאת יש מה שנקרא ghetto communities? אנשים מקימים איזושהי שכונה, סוגרים עליה ואומרים: זה שלנו. ההבדל הוא ששם עושים את זה בקניין פרטי. אין לי בעיה עם קבוצה כזו, יש לי בעיה חברתית עם קבוצה כזו שסוגרת על עצמה. אבל כאן הבעיה היא לא בעיה חברתית, היא בעיה מאוד יסודית, שנוגעת לזכויות הבסיסיות של כל אזרח ואזרח להיות שותף במשאבים הציבוריים. בארצות-הברית היה מקובל להגיד separated but equal, נפרדים אבל שווים.

למה לאזרחים הערבים להיכנס ליישובים יהודיים כאלו, הרי יש להם יישובים נפרדים שלהם ויהיו שווים שם. זה פתרון טוב בשבילם. הבעיה במקרה הזה היא שהאזרחים הערבים

הם נפרדים, אבל הם לא שווים. פתרונות דיור אין ביישובים הערביים. יש מצוקה, יש מחסור גדול מאוד בקרקעות לבנייה, ואנשים מחפשים פתרונות דיור. אני מזכיר שהשבוע הכריז משרד השיכון על תוכנית לשווק כ-6,000 יחידות דיור. מתוך 6,000 יחידות הדיור האלה רק 200 מכוונות, או ישווקו ביישובים הערביים, כלומר כ-3.5% בלבד, בסך הכול.

מונעים מהאזרחים הערבים פתרונות ביישובים שלהם, לא מספקים להם פתרונות, ומצד שני סוגרים יישובים קהילתיים ואפילו ערים, בכרמיאל יש כל מיני ניסיונות למנוע מאזרחים ערבים להיכנס לשם. מה הפתרון, בסופו של דבר?

אין פתרון. אני לא חסיד גדול של זה שאזרחים ערבים ייכנסו דווקא ליישובים קהילתיים. אני לא חסיד של זה. עם זאת, צריך לענות על השאלה, זה מנוגד באופן חזיתי לזכויות יסוד של אזרחים, מצד אחד, ומצד שני, איפה הפתרונות שניתנים ליישובים הערביים כדי לספק את הצרכים שלהם, ולא יהיה צורך לחפש פתרונות גם ביישובים קהילתיים יהודיים.

תודה רבה לחבר הכנסת סוייד. ישיב על ההצעה לסדר-היום השר יעקב נאמן,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, בלשכת היועץ המשפטי לממשלה נתקבלו כמה פניות בנושא זה, ביחס לשני יישובים, והן נבחנות בשיתוף הגורמים הרלוונטיים. בין היתר נבחנים הנוסח המדויק של השינויים בסעיפי התקנונים ומידת הפגיעה ששינויים אלה עלולים ליצור. הגורם המטפל מקדם את הבדיקה ואת גיבוש העמדה בנושא, ורק לאחר מכן יהיה אפשר להגיב לגופם של דברים. לפיכך מוצע להוריד את הנושא הזה מסדר-היום. חבר הכנסת חנא סוייד, אתה מקבל את עמדת השר?

שמעתי עמדה. יש לך הצעה אחרת? להעביר את זה לוועדה.

שחבר כנסת אחר יציע את זה. אנחנו נצביע על הנושא. מי שמצביע בעד,

העברת הנושא לוועדה, ומי שמצביע נגד מצטרף לעמדת השר, להסיר את הנושא מסדר-היום. נא להצביע.

מסדר-היום. אנחנו ממשיכים בהצעה לסדר מס' 1192, של חבר הכנסת דוד אזולאי, בנושא: פעמיים בתוך חודש חוללו בתי-כנסת בפתח-תקווה. ישיב על ההצעה השר יעקב נאמן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, לאחרונה חלה התגברות בחילול בתי-כנסת בפתח-תקווה. בית-הכנסת "היכל שמיר" בפתח-תקווה היה אחד המקומות שחולל, והושחתו בו ספרי קודש. על קירות בית-הכנסת ברחוב רוטשילד רוססו כתובות נאצה חמורות נגד העם היהודי לצד צלבי קרס. על אחד מקירות בית-הכנסת נכתב: יחי היטלר הקדוש. האחראים לפשע הותירו אחריהם הרס רב. קורבן נוסף לפגיעה הוא ישיבת "אור ישראל", הנמצאת ברחוב רוטשילד במרכז העיר. זה כשנתיים סובלים אנשי הקהילה מתקיפות של כנופיות נוער ומחילול בתי-הכנסת. התופעה מתבטאת בהכאה ובקללות כלפי אברכים. הרב יגאל רוזן, ראש הישיבה, סיפר שבערב חג סוכות פרצו לישיבה כמה נערים חמושים בסכינים והחלו להכות את תלמידי הישיבה, ללא סיבה, כשהם משליכים על רצפת בית-המדרש תשמישי קדושה שונים. רוב ההתקפות היו כלפי אנשים בעלי מראה לבוש חרדי. הרקע הוא אנטישמי חד-משמעי, ואין לתרגם את זה לאלימות, הכנופיות האלה לא מחפשות כסף, לא נשדדו קופות צדקה, לא גנבו ספרי תורה, אלא זו אנטישמיות לשמה. אם זה הדור הגדל בלב לבה של מדינת ישראל, זה צריך להטריד את כולנו, ואוי לנו שכך גדל הנוער של מדינת ישראל. לדברי הגברת בלה אלכסנדרוב, מנהלת מרכז נוער רב-תחומי בפתח-תקווה, המטפלת בנוער עולה, מדובר, אני מצטט: בנוער שחלקו לא יהודי, שלא מוצא את עצמו בקהילה הרוסית שממנה הוא בא, וגם לא מקבלים אותו בישראל. לדברי רב-פקד רויטל אלמוג, שניהלה את החקירה, נתגלה תא ניאו-נאצי, המאמין באידיאולוגיה נאצית ובהיטלר, יימח שמו. לדברי אלמוג, כל החשודים הם עולים מברית-המועצות לשעבר, וכולם עלו מכוח חוק השבות, אך הקשר שלהם ליהדות קלוש. רובם תלמידים הלומדים בבתי-הספר המקומיים. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, ברצוני לציין שבעיר פתח-תקווה מתנהלים חיי תורה ופעילות תורנית ענפה ומשגשגת, בתי-הכנסת בה פעילים, יש בה ישיבות רבות שלומדים בהן אלפי תלמידים ואברכים, ויש כנראה גורמים מסוימים המעוניינים להרחיק ציבור זה ולהפחידו באמצעים אנטישמיים. לסיום, אדוני היושב-ראש, זאת הזדמנות, דווקא כשהשר נאמן פה, אני מכיר את השר נאמן, ומעבר לכל מה שייכתב, הגיע הזמן לחשוב בצורה יותר רצינית איך לשנות את חוק השבות. לצערי הרב, הרבה מרעין בישין מגיעים אלינו, וזאת דוגמה קלאסית למה צריך לשנות את חוק השבות ולאפשר ליהודים אוהבי ישראל, שהתחנכו על היהדות, לעלות לארץ-ישראל. לסיום, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני מבקש לדעת מדוע אין המשטרה נוקטת יד קשה נגד משחיתים המגיעים מתוך העיר ופוגעים פעם אחר פעם בבתי-הכנסת בפתח-תקווה על רקע אנטישמי מוצהר. הגיע הזמן לתגבר את כוחות הביטחון במקום ולנקוט יד קשה נגד פורעים אנטישמים כדי למנוע הישנות מקרים דומים. עם זאת, אני זועק מעל במה זו פעמים רבות שלא הכול משטרה, לא הכול חוק, יש גם חינוך, הגיע הזמן שנגיד לעצמנו שלא כל דבר שנוגע באלימות הוא עניין למשטרה. הגיע הזמן שמערכת החינוך תתגבר את עצמה ותקדיש יותר תשומת לב לערכים יהודיים. כאשר הבור ריק, אין בו מים, מה הפלא שמשתלטים עליו נחשים ועקרבים? כאשר אותם תלמידים, אין להם שום מסגרות חינוכיות, אין להם שום ערכים יהודיים, שום לימודי יהדות, מה הפלא שמה שנשאר להם לעשות הוא לכלות ולנסות לפגוע בדבר הקדוש ביותר לעם ישראל? דבר שבחו"ל, בארץ הגולה, שמרנו עליו מכל משמר, והנה כאן, בלב לבה של מדינת ישראל, לא באיזו עיר נידחת אי-שם בצפון או בדרום, פתח-תקווה, אם המושבות, בלב לבה של מדינת ישראל, גדל ונמצא נוער ניאו-נאצי. רבותי, זה צריך להדליק נורה אדומה אצל כולנו, גם במערכת החינוך, וצריך לנקוט יד קשה נגד אותם פורעי חוק. אם לא מצליחים לחנך אותם, צריך לסלק אותם. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת דוד אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים. ישיב השר יעקב נאמן בשם השר לביטחון הפנים.

חברי הכנסת הנכבדים, חבר הכנסת דוד אזולאי ביקש לדון בשני אירועים של חילול בתי-כנסת בכפר-אברהם בעיר פתח-תקווה. מנתוני המשטרה עולה כי בשנת 2007 אירעו חמישה מקרים של חילול בתי-כנסת בעיר פתח-תקווה,

גרימת נזק לדלת הכניסה, ריסוק חלונות, שפיכת צבע ברחבה וריסוס כתובות גרפיטי. כל המקרים התרחשו במרכז העיר ובשכונת כפר-אברהם הסמוכה. בשנת 2008 לא התקבלו תלונות בגין ונדליזם בבתי-כנסת בעיר, ואילו בשנת 2009 אירעו שישה מקרים של חילול בתי-כנסת,

כפי שתיאר חבר הכנסת אזולאי הנכבד, אף צויר צלב קרס על אחד הקירות. שלושה מהמקרים מטופלים על-ידי היחידה המרכזית במחוז מרכז. עד כה בוצעו פעולות חקירה רבות, הכוללות גביית עדויות בזירות האירועים ובסמוך להן וכן כיווני חקירה נוספים שעלו מידיעות מודיעיניות. טרם נעצרו חשודים במעשים אלה, אך החקירות נמשכות הן במישור המודיעיני והן במישור החקירתי. לפני שלושה שבועות התרחשו שני מקרים שבהם רוססו צלבי קרס וכתובות באנגלית בבית-הכנסת ברחוב קדיש לוז בעיר. באירוע האחרון, ביום 10 באוקטובר 2009, נתפסו על חם שני קטינים, שאינם בני-עונשין, כשברשותם תרסיסי צבע התואמים את התרסיס שבו השתמשו במקום. שני הקטינים הללו קשרו שני קטינים נוספים לאירוע. בשל העובדה שהקטינים אינם בני-עונשין, הועבר דיווח על כך לפקיד הסעד. אני מציע להעביר את הדיון בנושא החשוב הזה לוועדת הפנים. חבר הכנסת דוד אזולאי, אתה מסכים להצעת השר? כן. אנחנו נצביע. מי שבעד מצביע בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים, ומי שנגד, בעד הסרה מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 6, אף אחד אינו נגד. הנושא יעבור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

לשאילתות לשר המשפטים. אני מזמין את שר המשפטים לבוא לדוכן. הוא יענה על השאילתות של אלו מן השואלים אשר נמצאים עמנו. שאילתא מס' 342, של חבר הכנסת נסים זאב, אינו נוכח. ביום י"ז בחשוון תש"ע (4 בנובמבר 2009): תושב בני-ברק הוכה במוצאי החג ברחוב שטראוס בירושלים על-ידי שוטר יס"מ ונפצע. לא ברור אם הוא נפצע ממכת האלה,

שהאיש לא הוכה אלא נפל כשנמלט מהמתפרעים. רצוני לשאול: האם הוכה האיש על-ידי שוטר יס"מ או לא?

במענה לשאילתא שבנדון, להלן תשובת לשכת פרקליט המדינה: מבירור שנערך

קיבלתי התייחסות לשכת פרקליט המדינה לשאילתא שבנדון: 1 4. משרד המשפטים בכלל, פרקליטות המדינה בפרט, וודאי שהמשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים), מר שי ניצן, לא היו חלק בתהליך קבלת ההחלטות באשר לטיפול בפרשה זו, שטופלה על-ידי משטרת ישראל. יצוין כי המדינה יוצגה בבית-משפט השלום ובערר בבית-המשפט המחוזי על-ידי תובע משטרתי.

מדיווח שנמסר לנו לאחר מעשה עולה כי מתיאור האירוע כפי שמופיע בשאילתא נשמטו הפרטים הקשורים במעשיו של האדם שנעצר,

בין היתר, הפחיד את ילדיו הקטינים של מר ניצן. פרטים אלה מופיעים בכתב-האישום אשר הגישה המשטרה לבית-משפט השלום בירושלים. נבקש להדגיש כי התנהלותה הנחושה של המשטרה באירוע המתואר תואמת את מדיניות רשויות האכיפה בנושא. ילדיהם של עובדי ציבור, משפחותיהם, מקומות התפילה שלהם ופרטיותם אינם כלולים בתחומי הזירה הלגיטימית שבה מתנהל הדיון הציבורי, שבה מתאפשרת מחאה כלפי פעולותיהם של עובדי ציבור

ויודגש: מדיניות זו כלפי הטרדות ואיומים הינה אחידה ואינה מבחינה בין זרמים אידיאולוגיים ומחנות פוליטיים. שאלה נוספת, חבר הכנסת בן-ארי? המלה "הפחדות" היא מלה מאוד רחבה. יכול להיות שמישהו יגיד שאני מפחיד. אני רואה לפעמים באינטרנט, אומרים שאני נראה כמו ה"טליבאן", אז אולי גם אני מפחיד אנשים, אפשר לעצור אותי גם כן עד תום ההליכים. אבל אני רוצה לשאול שאלה עניינית: שי ניצן, המשנה לפרקליט, סגר את התיק כשמפגיני שמאל, וביניהם בתו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, דנה אולמרט, כשהיו מול ביתו של הרמטכ"ל וצעקו לו, כ-200 איש, רוצח. הוא סגר להם את התיק. הם חסמו כביש. פה בא מישהו, דפק בדלת, ולפי טענותיהם הפחיד. יש סבירות ומידתיות לבקש בכזה דבר עד תום ההליכים, והאומנם שי ניצן, שאנחנו יודעים שכל תיק מגיע אליו, אינו מעורב בבקשה המאוד מופרזת הזאת? אני חושב שהתשובה שנתתי עונה על השאלה. המקרה שהזכרת, עם בתו של ראש הממשלה לשעבר, אינו ידוע לי, ואיני מדבר על דברים שאיני יודע עליהם.

שאילתא מס'

של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, נרשמת לפרוטוקול.

תש"ע (4 בנובמבר 2009): במוצאי שמחת תורה הותקף אזרח באלה על-ידי שוטר בדרכו לביתו. כתוצאה מהחבטה הוא איבד את הכרתו והוא מאושפז במצב אנוש בבית-חולים. רצוני לשאול: 1. האם נפתחה חקירה במחלקה לחקירות שוטרים כנגד

הם ללא ספק הסמלים הלאומיים החשובים ביותר שלנו. הא ראיה, רק לשני האישים האלה במדינת ישראל, קרי בממשלת ישראל, בכנסת ישראל ובכלל, יש מעון רשמי. לנשיא המדינה יש משכן הנשיא, לראש הממשלה יש בית ראש הממשלה. אגב, המעון הזה ניתן הן משיקולים של סמליות, בהיותם סמלים, והן משיקולי ביטחון. בכל תנועה יבשתית כאן בארץ כל אחד מהם נע בתוך בועה, גם של ממלכתיות, אנו יודעים איך נראית שיירת הנשיא, אנו יודעים איך נראית שיירת ראש הממשלה, אבל גם בתוך בועה של ביטחון. אגב, כך גם אחרי שהם נוחתים בחוץ-לארץ, המדינה המארחת דואגת לאפשר לנשיא המדינה שלנו, לראש הממשלה שלנו, לסמלים הלאומיים שלנו, להרגיש כסמלים אמיתיים. אדוני היושב-ראש, עד לפני 12 שנה היה מצב שבו לטיסותיהם של נשיא המדינה ושל ראש הממשלה, בעיקר של ראש הממשלה, לחו"ל היה מטוס, מה שנקרא המטוס הלאומי של חיל האוויר,

אפשר לקרוא לו "אייר פורס 1" של מדינת ישראל שלנו. אבל מאז השתנו הדברים. אדוני היושב-ראש, סגן שר האוצר, אני מבין שאתה הולך להשיב על ההצעה לסדר-היום. זה 12 שנה נשיא המדינה וראש הממשלה, כשהם טסים לחו"ל, זו ממש יציאה למבצע, מחפשים איזו חברה תזכה במכרז של המדינה כדי להטיס את ראש הממשלה, ולגבי נשיא המדינה, מחפשים אם יש טיסה ישראלית מסחרית, כדי שבטיסה הזאת יטוס נשיא המדינה. ואז כמובן מסלול הטיסה, הביקור, משך הביקור, מותנים במועדי הטיסה המסחרית, וכשאין טיסה כזאת, אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם אתה מודע לכך, אבל נשיא המדינה טס לברזיל ולארגנטינה ממש בימים אלה, למזלו ולמזלנו חברת "אל על" פתחה בשנה האחרונה קו טיסות לסאו-פאולו, ועכשיו שער בנפשך מה היה קורה לולא היה קו טיסה של "אל על" לסאו-פאולו. הוא היה עוצר בספרד. היה עוצר בספרד, עולה למטוס של חברה ספרדית, או היה טס למדינה אחרת באירופה, עולה למטוס זר, ונשיא מדינת ישראל מכתת את רגליו בטיסה מסחרית זרה. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, אדוני השר, לומר לכם, שהמשמעות של נשיא מדינת ישראל שטס לביקור ממלכתי בברזיל ובארגנטינה במטוסים זרים ובטיסות מסחריות, והסמל הלאומי מספר אחת של מדינת ישראל נדרש להתנהל, סליחה על הבוטות, כמו מוצ'ילר. מעבר לעניין הסמליות וההדר הלאומי, שעליו ראוי שנקפיד הן מול עצמנו ובוודאי מול המארחים שלנו בחו"ל, יש גם ההיבט הביטחוני. בעיות האבטחה, כמו גם דאגות האבטחה, בהעדר מטוס ממלכתי קבוע, הן אדירות. כאחד שמכיר את התחום הזה לפני ולפנים, אין דמיון בין טיסה של אישיות מאובטחת ברמה של ראש הממשלה או של נשיא המדינה, אין דמיון בין טיסה כזאת בחברה מסחרית לבין טיסה במטוס לאומי, ואפילו אין דמיון בין מטוס שכל פעם הוא שונה לבין מטוס קבוע. על מטוס ממלכתי קבוע המזוהה כמטוס ממלכתי אפשר להגן עשרות מונים טוב יותר מאשר על מטוס תורן שנבחר לבצע את משימת ההטסה. והחברה הזוכה במכרז, לפני הטיסה, שלא לדבר כמובן על מטוס של חברה מסחרית, ישראלי או ודאי מטוס זר, מטבע הדברים יכולת ההגנה עליו, היכולת לדגם אותו לצורך הגנה על האישיות המאובטחת, היא יכולת מוגבלת, אם בכלל. אני מניח שכל אחד מאתנו מבין שלקחת מטוס שצריך לעשות טיסה אחת עם נשיא המדינה או עם ראש הממשלה ולהשקיע בו את אמצעי המיגון המחויבים, ומה לעשות, לצערי ראש ממשלת ישראל הוא אישיות מאוימת; אני לא רוצה להתייחס מבית, כי כאן אמצעי ההגנה הם באמת רחבים מאוד, אבל כשהוא טס לחו"ל, מה לעשות, חורשי רעתו הם לא מעטים, ומי שיודע איך מתנהלת אבטחה על ראש מדינה שיש איומים עליו מבין היטב אילו אמצעי הגנה ראוי שיהיו עליו וסביבו וכשהוא יושב במטוס בדרך לחו"ל, בחו"ל או מחו"ל. אבל, כמובן, כשאתה בטיסה עם מטוס שבכל פעם הוא מטוס שונה, היכולות הן אפסיות, והעיניים נשואות למעלה, לא רק מהקרקע אל המטוס, אלא גם מהמטוס כלפי מעלה, לאלוקים שבשמים, בתקווה שהטיסה תעבור בשלום. מובן שאני לא מתכוון לסקור כאן בהרחבה את היבטי הביטחון, ואם נידרש, אני מניח שהוועדה שתעסוק בזה תוכל לקבל פירוט רב מאוד ולהבין את כל המשמעויות. אבל האבסורד הוא, אדוני היושב-ראש, וסגן שר האוצר יידרש לזה עוד מעט, אני מניח, האבסורד הוא שמבחינת עלויות מטוס ממלכתי הוא מחויב המציאות, אפילו רק בגין העלויות. כל מה שאמרתי עד עכשיו נזנח הצדה. בתוך כחמש שנים מטוס ממלכתי מחזיר את עלות רכישתו. השימוש במטוס בפרקי הזמן שבהם ראש הממשלה ונשיא המדינה אינם עושים בו שימוש יכול רק לקצר את תקופת ההחזרה של העלות הזאת. הבעיה שלנו היא שיותר מדי החלטות מתקבלות אצלנו, בין אם זה ראש הממשלה או שר האוצר, או אנשי האוצר, עוסקים בדברים שמשפיעים עד שולי הקדנציה שלהם, ומעבר לזה זה פחות מעניין.

אין לנו קדנציה של חמש שנים, אז אף אחד לא רואה את ההחזר הזה, כל אחד מעביר את הבעיה לבא אחריו, וכך אנחנו מתנהלים כבר 12 שנה, עד שמה יקרה, עד שנתעורר בגין, חלילה, איום חדש? או עד שסוף-סוף תהיה לנו קדנציה ארוכה שבאמת יהיה אפשר להסתכל עד מעבר לשולי הקדנציה הקצרה? אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שהחשש מלהרים עין גורר צורך להרים גבה, כבוד לאומי הוא בראש ובראשונה נכס לאומי, וכשצריך לשלם עבור הכבוד הלאומי זה מצדיק אולי התלבטות, אבל כשהוא ניתן חינם? ריבונו של עולם, אפילו ההתלבטות מיותרת, וכל שצריך לעשות זה רק להביט קדימה. אגב, ראיתי גם כתבות בתקשורת שעסקו בנושא הזה, ולא הייתי נדרש לסוגיה לולא באמת השבועות האחרונים סיפקו פעם נוספת, הסבו את תשומת לבי, גם המהומה שהיתה סביב נסיעת ראש הממשלה, באיזה מטוס הוא יטוס, איפה הוא ינחת נחיתת ביניים כדי לחסוך בדלק ובעסקה של אותו מטוס, איזו חברה תטיס אותו, כאילו מטיסים טרמפיסט. ונשיא המדינה צריך לטוס לדרום-אמריקה, כפי שאמרתי כבר קודם, מזלנו שהיה לו טיסת "אל על" עד סאו-פאולו, אבל מסאו-פאולו לארגנטינה וחזרה הוא היה צריך שיקפיצו אותו החבר'ה, סליחה על הבוטות, במשטרים המקומיים, ואני אפילו לא יודע אם זה מטוס אזרחי או מטוס צבאי. שערו בנפשכם, נשיא מדינת ישראל צריך להתנהל כאחרון הקבצנים בגלל סוגיה ובעיה שבעיני לא קיימת. אדוני היושב-ראש, אני ממליץ שהנושא הזה יובא לדיון בוועדת הכספים, ואחת ולתמיד הנושא הזה ייפתר, לכבודה של מדינת ישראל, אם לא לכבודם של האנשים שהם שניהם סמלים לאומיים.

תודה רבה, חבר הכנסת דיכטר. כשזה בא מהאופוזיציה אני מניח שזה יותר קל, כי אם תתקבל החלטה יהיה דיון ציבורי נוקב. ישיב על ההצעה לסדר-היום סגן שר האוצר יצחק כהן. אני מניח שלא היה דיון סיעתי, חבר הכנסת נחמן שי,

אבל כרגע זה שלב פרלימינרי. מחילופי הדברים ביניכם אני מניח שלא היה דיון בסיעה שלכם על הנושא. אנחנו נותנים לחברינו, אנחנו מסתכלים רחוק ואנחנו רואים את המטוס הזה משרת גם נשים, כל ראשי הממשלות.

בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ידידי היקר אבי דיכטר, יכולתי להביא לך את התשובה הזאת באשקלון. גם במשרד האוצר וגם במשרד ראש הממשלה מסכימים עם חבר הכנסת אבי דיכטר. במשרד האוצר התקיימה עבודת מטה בנושא בראשות סגן החשב הכללי, יריב נחמה. ניתחו את העניין, את הכדאיות הכלכלית של רכישת מטוס, כפי שאתה מציין. רכישת המטוס אכן כדאית מבחינה כלכלית. עלות הרכישה תוחזר תוך שנים ספורות, ותחזוקת המטוס, לאחר החזר הרכישה, תעלה פחות,

מאשר הטסת ראשי המדינה כפי שהיא מתנהלת היום. בנוסף, כפי שציינת, אבי, הגברת הממלכתיות שבהגדרת מטוס לנשיא ולראש ממשלה. הזכרתי את נשיא המדינה, כי אני חושב שזה נכון שבכנסת נדון, אף-על-פי שאין גוף אחר שידון בזה, אבל ראוי גם שתהיה התייחסות לנושא הזה מול נשיא המדינה, לא רק משום שזה מקצר את התקופה, אלא משום שהוא סמל מספר אחת שלנו. זה במסגרת סמכותנו. ועדת הכספים מטפלת בתקציב נשיא המדינה.

אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת אבי דיכטר, המחשבה היתה ועודנה רכישה של מטוס משומש. כפי שאמרתי, מטוס זה אמור לשמש גם כמטוס תדלוק לחיל האוויר, אני מקווה שאני לא מגלה סוד צבאי, וכשמטוס תדלוק עולה לאוויר, כנראה ראש הממשלה נשאר בארץ. על כן אין כפילות בשימוש מלבד אימונים, שניתן לתאם. הכי חשוב שהאוצר, החשב הכללי ואגף תקציבים מסכימים וחושבים שזה כדאי,

אני מסכים שההצעה תעבור לוועדת הכספים להמשך הדיון. מבחינתי, אין פה דיון אם כולנו מסכימים. זה יעבור בטיסה לוועדת הכספים. אני מודה לסגן השר. אם כך, אנחנו נצביע. מי שבעד, הנושא יעבור לדיון בוועדת הכספים. מי שנגד, מציע להוריד את זה מסדר-היום. הצעתי לסמן כיסאות לעוזרים וכו'. אחר כך נצביע מי יטוס במטוס הזה, אבל לא עכשיו. מי שבעד, הוא בעד שהנושא יעבור לדיון בוועדת הכספים. מי שנגד, בעד להסיר את זה מסדר-היום. אחר כך תריבו מי יצטרף לטיסות האלה, לא כעת. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. ארבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יעבור לדיון בוועדת הכספים.

הנושא עבר בכל מקרה, גם בלי הצבעתו. אנחנו נוסיף את קולך. חברי חברי הכנסת, לאחר יום ארוך, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, ו' בכסלו התש"ע, 23 בנובמבר 2009, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.